אדוני השר, רבותי, גבירותי,

היום יום רביעי,

בחודש אב תש"ע, 14 בחודש יולי 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את

הכנסת אדטו תקריא את השאלה ואדוני

ולאחר מכן היא תוכל להרחיב את השאלה מעבר לכתוב. דב חנין ביקש גם הוא לשאול שאלה נוספת, אין שום בעיה. כשהנשאל הראשון הוא שר הבריאות, אף פעם אין

הסודיות שלו, ומבחינתי זה הדבר הכי משמעותי כאשר מעבירים לחברה פרטית מאגר כל כך רגיש אחרי כל התלמידים וכל הילדים שלנו? דבר כזה כתוב בהתקשרות בין הצדדים, מה עושים עם המאגר.

בוודאי. על כל פנים, כשתהיי שרה, תביני. זה לא הולך ככה, בלי שדואגים לעתיד, כי כשמפריטים משהו, צריכים לדעת שיש דברים שהציבור צריך לשמור.

אדוני היושב-ראש, ותודה לך, אדוני סגן השר. השאלה החשובה של חברת הכנסת אדטו מצביעה על פן אחד של הבעייתיות במהלך של ההפרטה, וזה הפן של המידע.

אדוני סגן השר, מה שקרה עם שירותי בריאות התלמיד זה פשוט אסון. היתה לנו מערכת לתפארת במדינת ישראל, אחיות בתי-הספר. רובנו זוכרים את האחיות האלה בחום ובגעגועים מהימים שלנו בבית-הספר היסודי, ולפעמים גם לאחר מכן. לא היה אדם בוועדת הכספים שדאג לאחיות בתי-הספר יותר מחבר הכנסת יעקב ליצמן, שהיום הוא השר. ולכן, אדוני חבר הכנסת ליצמן, אדוני סגן השר, אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לומר לך, אני יודע שדעתך לא היתה נוחה. אני כמובן לא רוצה להביך אותך היום, אתה סגן שר בממשלה, אבל אני מצפה ממך לאמירה עקרונית על גישתך במשרד הבריאות. השאלה היא אסטרטגית. ישנו מכרז, בסדר, חברה מסוימת זכתה. לאן משרד הבריאות רוצה לקחת את העניין הזה? אני מאוד מקווה שהמדיניות העקרונית של משרד הבריאות היא בסופו של דבר להחזיר את אחיות בתי-הספר לבתי-הספר כחלק מהשירות הממלכתי. כמו שאנחנו לא מפריטים את המורים, אנחנו לא צריכים להפריט את האחיות, כדי שזה יהיה חלק מהשירות שנותנים לתלמידי ישראל, כמו שהיה, והיה לברכה רבה.

בבקשה, כבוד השר.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כל המכרז וכל המחשוב עברו באישור של משרד המשפטים, בתיאום אתו. לכן כולם דאגו שלא תהיה דליפת מידע ולא יהיה שום דבר. זה רכוש, כמה שידוע לי, של משרד הבריאות, ולכן אני לא מפחד שנתונים יצאו או שמישהו ייקח אותם. מה שאני רוצה להגיד לחבר הכנסת דב חנין זה שברור לי שאני נגד הפרטה. מה שאמרתי אז, אני אומר גם היום. אני מצאתי מצב שחתמו על זה מאחורי הגב, לפני שבאתי. למה אני אומר את המלים "מאחורי הגב"? כי גם בכירי משרד הבריאות בקדנציה הקודמת לא ידעו, וזה הוסכם בלשכת השר אז, זאת אומרת: אני מדבר על טיפות-החלב והבריאות ועל כל הדברים.

אחרי שאני נגד ואחרי שמצאתי מצב נתון, תפקידי כרגע לנסות ולעשות הכול במצב הנתון, כדי שהדברים ידפקו. מה שכן, א. אנחנו רוצים, מפני שיש מחשוב, לעקוב גם ממשרד הבריאות אחרי הנתונים ולראות איזה בתי-ספר מקבלים חיסונים ואיזה לא, וזה גם כמקור של בדיקות פתע, מהמשרד אפילו, לא צריך ללכת לשם, ואז דרך המשרד אנחנו נוכל און-ליין לבדוק אם נותנים חיסונים ובדיקות. היום, לפי ההסכם, יש הרבה דברים שחייבים לעשות, ואנחנו נעקוב אחריהם יום-יום. מה שאמרתי גם בעבר, ואני אחזור עליו היום: אני מתכוון לעשות ביקורי פתע במקומות, גם בבתי-ספר, כדי לראות אם הם מקבלים את כל השירותים. להגיד לך שזה המצב הכי טוב? קשה לי להגיד לך את זה. להגיד לך שאנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לנצל את המצב להכי טוב? כן. איך לאדוני יש זמן לביקורי הפתע? אתה חצי זמן בביקורי פתע בבתי-חולים, עכשיו תהיה בביקורי פתע, אז תן לי להפתיע אותך: ביקורי פתע בבתי-חולים זה באמצע הלילה, ובבתי-ספר זה יכול להיות באמצע היום, אין לילה.

תודה רבה, אדוני.

שאלת שאלה נוספת, אבל את בכל זאת רוצה? אם זה משהו, פשוט לסגור, כי לא ברור, אני בחרתי את השאלה הזאת כשאלה חשובה, אדוני השר, כי זה באמת מטריד. יש פה דבר ששייך לצנעת הפרט, ואני שמחתי לשמוע שאתה ער לזה. אני מאוד שמח שעוררת את הנושא, כי הדרג המקצועי במשרד יבין שאנחנו מפקחים על העניין הזה. את רוצה להעיר עוד הערה?

אבל השר, נתון לשיקול דעתו אם לענות או לא

רבותי, חבר הכנסת טיבי, עם כל הכבוד, חבר הכנסת טיבייב, עם כל הכבוד, יש פה שאלות. מי שרוצה, יכול לצאת החוצה. אני רק רוצה לקבל את התשובה: האם כאשר התלמיד מסיים את בית-הספר וגמר את כל המסלול, האם החומר הזה יוצא מחברת "נטלי" והיא לא יכולה להשתמש בו? כי חברת "נטלי" יכולה להשתמש בפרטים כאלה, כי היא חברת ביטוח למעשה. האם החומר הזה מוצא מהמחשבים של חברת "נטלי" ואין לה יותר שום מגע אתו? או חברת "נטלי" או כל חברה מסחרית אחרת. השאלה נשאלה. אני לא בטוח שהרב, אני חושב שעניתי, אבל אני אענה על זה עוד הפעם. בעיקרון, עד כמה שידוע לי, בהסכם הדבר שייך למשרד הבריאות באופן חד-משמעי, אבל מה, כדי להיות במיליון אחוז בטוח, אני אבדוק את זה שוב לראות אם אין שינוי. אבל בעיקרון ברור לי, ואני לא חושב שמשרד המשפטים בכלל היה מאשר לעשות משהו שיישאר פרטי. אני מודה מאוד לשר. אנחנו נבצע מעקב, והשר בוודאי גם יפנה את הדרג המקצועי לשאלות הרציניות האלה. לא עולה על דעתי שמשרד המשפטים היה מפריט איזה שירות שהממשלה צריכה לתת אותו מבלי לדאוג לטובת הציבור ולשמירה על כל זכויות הציבור. אני מאוד מודה לחברת הכנסת אדטו על שאלתה. אני שמח שהשר לביטחון פנים כבר נכנס, עוד לפני זמן רב. יעלה ויבוא וישיב על שאילתא בעל-פה מס' 193, של חבר הכנסת, סגן היושב-ראש מגלי והבה, בנושא: הסתה נגד חיילים דרוזים. נא לקרוא את השאלה, ולאחר שישיב השר, תוכל לשאול עוד כהנה וכהנה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מתנחלים ואנשי הימין הקיצוני פרסמו כרוז המכפיש חיילים ואנשי כוחות הביטחון ממוצא דרוזי, אשר פועלים לאכיפת צווי הקפאת הבנייה בהתנחלויות. רצוני לשאול: 1. מה נעשה כדי לטפל במסיתים? 2. מה ייעשה להעמדתם לדין? 3. מה ייעשה למניעת הישנותם של מקרים דומים?

בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לא נהוג לעמוד עם הגב לנואם, כבוד חבר הכנסת טיבי. אני מתנצל, אדוני. חבר הכנסת מגלי והבה ביקש לדון בפרסום כרוז המכפיש את אנשי כוחות הביטחון ממוצא דרוזי, אשר פועלים לאכיפת צווי הקפאת הבנייה בהתנחלויות. חברים, אתם רוצים לעשות ישיבת סיעה או ישיבת, כשיגיע כרמל שאמה לפה. אני סידרתי בחוץ כורסאות, משהו נהדר. אחמד, אתה מזמין. עכשיו תבוא. עם המחשב. רבותי, חבר הכנסת אגבאריה, אני משתדל לשמור על כבודם של כל חברי הכנסת,

השר עומד ומשיב על שאילתא ששואל חבר הכנסת מגלי. לא יכולים לעשות דבר כזה. אני מוציא אותו, היושב-ראש. בבקשה. בבקשה, אדוני. מבירור הפרטים עולה כי בתאריך 11 ביולי פורסם בכלי התקשורת על תופעה של קללות, השפלות מצד מתנחלים כלפי בני העדה הדרוזית המשרתים בכוחות הביטחון. בעקבות הפרסום פניתי למפקח הכללי של המשטרה ולפרקליטות בדרישה לפתוח בחקירה מיידית יזומה, על מנת לאתר את הגורמים שהסיתו נגד החיילים השוטרים ממוצא דרוזי. במקביל הגיש חבר הכנסת חמד עמאר תלונה בנושא זה למשטרת תחנת שפרעם, ובעניין הזה נפתח תיק חקירה. גורמי המודיעין במחוז שומרון ויהודה העבירו את חומר החקירה לעיון מחלקת תביעות במטה הארצי בירושלים, והאחרונה העבירה את החומר למשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, עורך-הדין שי ניצן, למתן הנחיותיו לטיפול בנושא, שכן מדובר בעבירה של הסתה. אין בשלב זה מידע על חשודים העומדים מאחורי המעשה. ברצוני להבהיר כי אם החשדות יתבררו כנכונים, הרי שמדובר במעשה מביש. הביטויים כנגד הדרוזים בלתי מתקבלים על הדעת ובאים להכפיש עדה הנחשבת כמופת בתרומה למדינה. כוחות הביטחון צריכים לקבל גיבוי ותמיכה מכל הציבור בישראל, ולא יחס משפיל, המעיד יותר מכול על הגורם הפוגע. אני שב ומדגיש כי מי שפוגע בדרוזים בכלל, ובאלו המשרתים בכוחות הביטחון בפרט, ראוי לכל גינוי, ולכן גם התבטאתי בתקשורת בצורה חריפה מאוד. עכשיו זה נמצא בבדיקה ובחקירה. אני מקווה שיהיו תוצאות, ואני אעדכן בהמשך. חבר הכנסת מגלי והבה, ולאחריו, חבר הכנסת אריה אלדד.

אז אחריו חבר הכנסת בילסקי ואחריו חבר הכנסת אלדד. לא, קודם אלדד ואחר כך בילסקי.

קודם קראתי את השאלה כפי שמתחייב מהתקנון, אבל זה הזמן והמקום לגנות ולהוקיע, הוא? לא, אני מדבר עלי עכשיו, לא על השר.

השר נתן תשובה, ואני מודה לו על התשובה. לגנות ולהוקיע אותם אנשים, אותם מתנחלים, אותה מנהיגות של המתנחלים. כי אני יכול להגיד לך, אדוני היושב-ראש, לישיבה בוועדת הכספים הגיעו יושב-ראש מועצת יש"ע ואחד העוזרים שלו, והוא הראה לי את הכרוז. אחד העוזרים שלו הראה לי את הכרוז. אני מצפה מאותה מנהיגות וממי שמייצג אותם פוליטית, אז אני מגנה את כל אלה שפועלים ועושים בכיוון הזה. אני מתפלא על אותם אנשים שתוקפים,

לא רק את החיילים הדרוזים. אני ראיתי התייחסות גם לחיילים בני מיעוטים אחרים, ולכן את התופעה הזאת צריך להוציא מהשורש. השאלה שלי, אדוני: האם לא הגיע הזמן שאותם אנשים שמוקיעים ומגנים יפסיקו לשמור עליהם ולדאוג לביטחונם? שייתנו להם להתבוסס בטענות מהסוג הזה. כאשר מגנים ולא רוצים את החיילים האלה ששומרים עליהם, אז נראה אותם, איך הם יתחילו להעריך את כוחות הביטחון שדואגים לביטחונם ולסדר אצלם. אנחנו נגד עונשים קולקטיביים, לערבים וליהודים, אני מסכים אתך, אבל אני מדבר על אלה שכתבו. הם ידועים, והמשטרה יכולה להגיע אליהם. חבר הכנסת מגלי, שנינו מכירים את הנושאים. צריך לומר שהתשובה של השר לביטחון פנים היתה לתפארת מדינת ישראל. מה, יותר ממה ששר אומר?

אבל חברי חבר הכנסת זאב בילסקי, הואיל ואמרתי, אני אתן לך. אתה צריך לחכות, כי חבר הכנסת חמד עמאר הוא מסיעה אחרת, וחבר הכנסת אלדד מסיעה אחרת, אבל אני גם אתן לך. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חייל צה"ל, כשהוא לובש מדים הוא מייצג את צה"ל, את מדינת ישראל, ללא קשר לאיזה דת הוא שייך, לאיזה עדה, לאיזה קבוצה אתנית הוא שייך. כולם מייצגים אותנו, מייצגים את מדינת ישראל. אני רואה את הנושא בחומרה רבה, אבל אני בטוח גם שזו קבוצה מצומצמת של מתנחלים גזענים, נגד חיילי צה"ל הדרוזים. חיילי צה"ל הדרוזים עושים את עבודתם בצורה הטובה ביותר, מה שמוטל עליהם הם עושים. לשאלתי, אני לא הייתי ולא שמעתי את השאלות של חברי, השר אפילו הזכיר אותך. השר הזכיר אותי. אני עצמי הגשתי תלונה במשטרה, ורציתי לבדוק,

האם החקירה מתקדמת, האם יש לנו חשודים, האם יש לנו עצורים בנושא, והאם אותם קצינים, כי שמעתי גם שקציני צה"ל וחיילי צה"ל הדרוזים הותקפו מילולית, ודיברה בגנותם קבוצה של מתנחלים, האם הגישו תלונה והאם התלונה שלהם טופלה. חבר הכנסת חמד עמאר, אני מוכרח לומר לך ולכל חברי הכנסת, יש קושי גדול שהשר עונה ואחר כך החברים מגיעים לאולם. השר גם הזכיר את תלונתך, גם הזכיר את שמך ואת פועלך בעניין זה, וגם נתן תשובה מפורטת. אבל בהחלט הוא ישיב לך, זה לשיקול דעתו. תודה רבה.

חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. והואיל וקראתי בשמך, אני גם אתן לך.

אדוני השר, אם הדברים המצוטטים שהופיעו בכרוז אכן כתובים בו, אז זה כרוז נתעב ומי שחיבר אותו מתועב.

אבל כיוון שהסיפור אומר שחולקו הכרוזים הללו לאור היום לחיילי צה"ל, בכניסה לבסיס צבאי, קשה לי להאמין, והם לא היו רעולי פנים, מי שחילק את הכרוז או הפיץ אותו, קשה לי להאמין שהמשטרה לא תעלה על עקבותיהם ותתפוס אותם, אלא אם מדובר בארגון אי"ל חדש או ב"שמפניה" חדש, שמחלק כרוזים מתועבים כדי לעשות דה-לגיטימציה להתיישבות. את הכרוז גינו ראשי ההתיישבות ביש"ע, ראש מועצת יש"ע, נבחרי ציבור רבים, ועל התיעוב שהוא מעורר בכולנו אין חילוקי דעות. אבל הוא כל כך בוטה, שאני חייב לשאול אם אתם בודקים גם בכיוון של אפשרות של פרובוקציה. חבר הכנסת אלדד, גם על זה ענה השר. הוא אמר: אני דרשתי לפתוח מייד בחקירה. הוא אמר בצורה ברורה, חד-משמעית. השאלה היא אם החקירה מתמקדת בחוגי מתנחלים, או יכול להיות שיש גורמים נוספים שהיו מעוניינים בפרסום כזה. החקירה כוונתה למצוא את מי שאשם.

חבר הכנסת בילסקי. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, הנושא שהועלה על-ידי חברי מגלי והבה מאוד מאוד חשוב, הוא בנפשנו, אבל אני הייתי רוצה ללכת, אדוני השר, אולי לפוזיטיב, לחיוב, ולבקש, לאור האירועים האחרונים: סך הכול יש לנו מצב במדינה, שלמשל הגיוס לצה"ל בקרב העדה הדרוזית הוא יותר גבוה מהממוצע בכלל מדינת ישראל. הנכונות שלהם לשרת, המחיר שהם שילמו עבור שירות במדינת ישראל, ואצלך במשרד לביטחון פנים, במשטרת ישראל, במשמר הגבול, אנחנו רואים את העילית של העילית של העדה הדרוזית בשירות המסור שהם עושים.

רציתי לשאול את כבוד השר אם הוא מוכן לחשוב על נושאים, כדי שלא יקרו מקרים מסוג כזה.

לבוא ולהעלות על נס את הפעולה של העדה הדרוזית, של החיילים הדרוזים, של שוטרי מג"ב, של השוטרים, לפעמים בתנאים קשים מאוד, והם עושים היום עבודה שלא נופלת וחשובה יותר מעבודתם של הרבה מאוד עובדי ציבור אחרים, ולפיכך, לנסות ולהעלות על נס את הפעילות שלהם, כדי שמקרים כגון אלה שקרו לא יקרו בעתיד.

אני אנסה בכמה משפטים לחזור על חלק מהדברים ועל חלק להגיב או להשיב לחברי הכנסת. לגבי מהות החקירה, החקירה נפתחה.

מחוז ש"י, מחלקת החקירות, פתח שם בחקירה. הם קיבלו הנחיות מהמטה הארצי, ממחלקת התביעות, גם הפרקליטות מעורבת וכמובן מונחית על-ידי עורך-הדין שי ניצן. לגבי המשך הטיפול, אני חושב שמוקדם מדי בתחילת החקירה להגיד אם זה שייך לפרחחים, לילדים, למבוגרים או לכל דבר אחר. החקירה מתחילה. את הנושא של החקירה נשאיר כרגע לבחינת אנשי המקצוע כדי שנתקדם בחקירה. אני אעדכן בהמשך. לגבי הנושא של הגינוי, אני חוזר ואומר, אמרתי בצורה מאוד חריפה באותו היום וחזרתי מעל דוכן הכנסת: אני מגנה את התופעה. מדובר באמת בתופעה קשה שצריך להקיא אותה ולהוקיע אותה. מדובר באנשים הזויים, גזענים, שמוציאים את הדברים האלה. אני לא יודע מי עומד מאחורי הדברים ומי כתב אותם. הדברים האלה נמצאים בחקירה. צריך להוקיע, ועל זה אמרתי את הדברים. לגבי העדה הדרוזית, מאחר שאני מחובר אליהם עשרות בשנים, וחברי חברי הכנסת יודעים את תרומתי ואת תרומת התפקיד שאני ממלא לגבי העדה, אני אומר את זה בכל פעם מחדש. אני לא רק מדבר, אני גם עושה, חבר הכנסת בילסקי, אני גם פתחתי גיוס לשורות המשטרה ושירות בתי-הסוהר, מייד כשנכנסתי לתפקידי, כ-300 משרות לבני המיעוטים, בדגש על הדרוזים, אבל לא רק, גם בני מיעוטים אחרים. 61 כבר נמצאים בפנים, עוד 120 נמצאים בהליכים.

לשלב אותם יותר בתפקידי פיקוד בגיוסם פנימה. חברי הכנסת יודעים את הדברים האלה, את כל הפעילות שאני עושה ואת ההוקרה שלי כלפי העדה. יש פה באמת עדה יקרה, ואני מאוד מעריך את פועלם. הם עושים עבודה מצוינת, אני מאוד מעריך ומוקיר, ואת כל מי שמנסה לפגוע, ואני לא יודע מי הם, זה יכול להיות באמת במגוון האפשרויות, צריך להוקיע, ואני מוקיע מעל דוכן זה.

תודה רבה. אני מזמין, רבותי, את שר החינוך גדעון סער על מנת שיעלה וישיב על שאילתא דחופה, מס' 194, בנושא: מאגר מידע חסוי על תלמידים. השאילתא היא של חבר הכנסת חנא סוייד, ושאלה נוספת, לחברי הכנסת סעיד נפאע ומסעוד גנאים.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, השאילתא שלי היא על נושא הקמת מאגר מידע חסוי על תלמידים במשרד החינוך. אני אקרא את השאילתא: פורסם שיש כוונה להגיש הצעת חוק להקמת מאגר מידע על כלל התלמידים במערכת החינוך, שיכלול פרטים על חייהם הפרטיים של התלמידים ובני משפחותיהם. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, ממתי יפעל המאגר? 3. מה ייעשה לצמצום הפגיעה בפרטיותם של התלמידים ומשפחותיהם?

אדוני היושב-ראש,

כנסת נכבדה, אני מתכבד להשיב על השאילתא של חבר הכנסת סוייד. בימים אלה מקדם משרד החינוך הצעת חוק. הצעת החוק הזאת תובא לממשלה ולכנסת בשבוע הבא, ומטרתה קידום עצמאותה של רמ"ה, הרשות הלאומית למדידה והערכה, כגוף מחקרי ומקצועי. אין מטרתה של הצעת החוק להגדיר או לבנות מאגר מידע חדש על תלמידים שיכלול פרטים אישיים על התלמידים ומשפחותיהם. הצעת החוק תוגש בשבוע הבא,

אחרי שלוש שנים של עבודה על נוסח החוק, וזאת בעקבות החלטת ממשלה, הממשלה הקודמת, מיולי 2007, להקים צוות בין-משרדי שינסח את הצעת החוק.

בנושא הזה, עד השבוע האחרון ממש, ישיבות עבודה מול משרד המשפטים. הרשות הארצית למדידה והערכה הוקמה בשנת 2005, על-פי החלטת ממשלה משנת 2004, כדי לתת מענה מקצועי בכל הנוגע למדידה ולהערכה במערכת החינוך. היא מחזיקה מאז הקמתה במאגרי המידע הדרושים לצורך מחקר תומך קבלת החלטות. מדובר במאגרי מידע מבוססים על מבחני המיצ"ב והמבחנים הבין-לאומיים המופעלים לשם בדיקת ידיעותיהם הלימודיות של תלמידים בנושאי שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים.

במסגרת מבחני המיצ"ב נכללים שאלונים בנושא אקלים בית-ספרי וסביבה פדגוגית, שנועדו להעניק לציבור מידע אמין על מצב ההישגים הלימודיים של תלמידי ישראל ותמונת האקלים בבתי-הספר. הנתונים מסייעים למשרד החינוך לקדם את שלושת היעדים: העלאת ההישגים, צמצום הפערים וצמצום האלימות. מערכת החינוך מחויבת לשמור על האיזון הנדרש בין הגנת הפרטיות לבין הצורך באיסוף נתונים לשם קבלת ההחלטות. מאגר הנתונים שמופעל על-ידי רמ"ה פועל בהתאם לכללי חוק מאגרי המידע. מאגר זה חסוי ומוגן באורח מיטבי, הנתונים נשמרים בו באורח מקודד ואינם נמסרים לאיש. מעבר לכך, חברי הכנסת ביבי ואדרי, אל תפריעו לשר שיפריע, באמצעות שר אחר.

אני לא נותן להפריע לשר לביטחון פנים. אדוני השר, במחילה. בבקשה, כבוד השר. מעבר לכך שהמאגר יאובטח, ממילא סוגי מידע רגישים אינם נאספים על-ידי רמ"ה, כמו מידע שנוגע לצנעת חיים פרטית, או לדעות פוליטיות, או דברים מהסוג הזה, וכאלה שרגישים פחות נאספים באופן שלא ניתן לזהות את המשיב, למשל, פרטים על שימוש באלכוהול, שנשאלים בהקשר למאבק באלימות ובאלכוהול, ולכן ממילא אין חשש שיודלפו. סוגי מידע אחרים נאספים באופן מקודד כך שלא ניתן לקשר בין התלמיד למידע שהעביר על סמך השאלון בלבד. כמו כן, ייקבעו כללים בתקנות למחיקת מידע לאחר שיסתיים המיצוי שלו.

שכל הפרסומים בעניין הזה, מופרזים זה בלשון המעטה, מעתיקים את מרכז הכובד של הדיון בחוק שהוא קריטי לעתיד החינוך במדינת ישראל, כי אין היום שום מערכת חינוך מתקדמת בעולם שיכולה לפעול בלי מחקר. ולכן החוק הזה הוא אחד החשובים ביותר בראייה רחבה, שנוגעים לחינוך, שהכנסת תדון בו.

כל האיזונים שנדרשים בין ערכים שונים נעשו במהלך עבודה של שנים על החוק, לא רק עבודה שהתקיימה ברמ"ה ובמשרד החינוך, אלא גם מול משרד המשפטים, בין היתר.

חבר הכנסת חנא סוייד, שאלה נוספת, ואחריו, חבר הכנסת סעיד נפאע, ואחריו, חבר הכנסת גנאים. אדוני השר, אני חושב שמלת הקסם כאן היא האיזון. מה לעשות, וזכות לפרטיות היא זכות יסוד, זכות בסיסית. הזכות לעשות סקרים היא לא זכות בסיסית ולא זכות יסוד, והיא לא מעוגנת באף חוק. לכן, חשוב מאוד לשמור על האיזון הראוי בזכות היסוד, ואם רוצים לפגוע בה, באמת צריך לדעת באיזה מינון ומה הצורך ומה המטרה שרוצים להשיג. זו המשימה שצריכה לעמוד בפני מנסחי החוק. מצד שני, אני רוצה להגיד שהרקורד של משרד החינוך באי-זליגה של דברים שלא צריכים לזלוג היא לא מן המפורסמות. לכן צריך להבטיח עוד יותר, אלף ואחת אבטחות, שאכן המידע הזה לא יזלוג לשום מקור אחר. נכון, ואני חושב שצריך באמת לפעול לכך שנתונים ומאפיינים מאוד אינטימיים ומשפחתיים לא יהיו כלולים במסגרת הזאת. ודבר אחרון אני אומר, אני לא חושב שזה הדבר הקריטי,

בניית המאגר הזה, שהיא הגורם לכך שמערכת החינוך תקפוץ. אני חושב שהמאבק שלך ליתר תקציב, ולכך שההוצאה על חינוך תהיה יותר מ-3% מהתמ"ג, היא בעצם המרכיב הקריטי

לשדרג את מערכת החינוך במדינת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת נפאע. אני יכול לענות? אתה תענה לשלושתם יחד. אני רוצה שכשתענה תייתר את הצורך של נפאע לנאום, או של גנאים. זאת גם זכותה של מערכת הכנסת מול הממשלה.

תודה, כבודו.

נדמה לי שמן הראוי היה שהנושא הזה יידון כהצעה לסדר-היום, ואומנם כך אני נהגתי, אבל בסופו של דבר נפלה החלטה, וזה הופנה להיות שאילתא דחופה. ולמה אני אומר את הדברים האלה אני, אגב, עקרונית בעד, חבר הכנסת נפאע, הצעה לסדר-היום תבוא ב-17:00 18:00, השר כבר עייף, גם קצת עצבנו אותו, ותאמין לי, מעצבנים אותו. אני נותן לך ב-11:00. אני לוקח את ההצעות הכי חשובות לסדר-היום, אומר: אתה עומד מול השר, והשר עונה לך בשובה ונחת, בצלילות,

אני לא אמרתי את זה כתלונה. שאילתא דחופה עולה עשרת מונים מבחינת האפקטיביות שלה על הצעה לסדר-היום. בסדר. סברתי שדיון מעמיק בנושא בוועדה,

אני, אגב, בעד

ההסתייגויות שהעלה חבר הכנסת חנא סוייד מקובלות עלי, אבל אתמול נדרשה ועדת החינוך לדון בסוגיה אחרת, שהיא לא פחות חשובה, עניין ההקלות שמקבלים התלמידים בבחינות הבגרות, והשאלה שלי היא: האם הצעת החוק הזאת כן תתרום במשהו לעניין הזה, לאיזה עניין? לעניין ההקלות שניתנות לנבחנים בבחינות הבגרות. זה נדון אתמול בוועדת החינוך, ואחת הבעיות העיקריות שהועלו באותו דיון, שבגלל מצב סוציו-אקונומי כזה וכזה, עניים, בדרך כלל, ואוכלוסיות עניות, לא נהנים מההקלות האלה, ובין היתר הועלה שם הצורך בהצעת חוק שתסדיר את העניין הזה. הרי ממילא קיימים במשרד החינוך מנגנונים כדי לבדוק את האבחונים האלה, שניתנים לתלמידים כדי לקבל הקלות. והיות שאני רואה איזשהו קשר, הרי הצעת החוק הזאת, אם אני מבין את זה נכון, היא כדי לאסוף נתונים על התלמידים. האם הנתונים האלה יכולים לעזור? כי הבעיה שם היא לא בעיה קלה, היות שהיא גורמת לאפליה לא קלה בין עניים לבין עשירים, כפי שבטח הובא לידיעת כבודו. ולכן השאלה היא ספציפית:

ההצעה הזאת תכלול גם פתרון של הבעיה השנייה?

מי היה אתמול מטעם משרד החינוך בישיבת הוועדה? היו נציגים שם, אני לא זוכר.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

האמת שעמיתי וחברי חנא סוייד וסעיד נפאע, כמעט לא השאירו שאלות, אבל בקשר למה שקרה אתמול, כבוד השר, זה היה בקשר להקלות במבחני הבגרות, מה שמכונה "התאמות". אתה יודע שיש תלמידים שיש להם דיסלקציה או בעיות קשב-ריכוז וכו', שצריכים הגדלת נוסח המבחן, הקראת המבחן, הכתבה וכו'. הנתונים היו מאוד מסוכנים, מאוד לא חינוכיים. הכוונה, לפי הכתבה שקראנו, או לפי המחקר של הלמ"ס, בני העשירים צריכים התאמות יותר מבני העניים, מסיבה פשוטה: כי ההורים שלהם, יש להם כסף לשלם לבדיקה. משלמים 2,500 או 3,000 שקל על כל בדיקה.

מקבל את התיקון. כבוד השר, בעניין מאגר המידע: כל מידע שהוא חיוני לקידומה של מערכת החינוך, אבל שלא יפגע בפרטיות של התלמיד, זה בסדר וזה חיוני. מאחר שחברי לא השאירו לי שאלות, ואני גם מחכה לתשובות, אני אומר מהניסיון שלי, מהניסיון שלי כמורה ורכז חינוך חברתי, בעניין רגישות המידע של התלמידים: אני זוכר כמה מקרים שבהם גם מידע פרטי, בין תלמידה לבין יועצת חינוכית, כאשר דלף לשאר תלמידי בית-הספר או התלמידות, גרם לאי-אמון בלתי הפיך בין התלמידה לבין מערכת החינוך ובית-הספר. לכן צריך להיזהר פה, לדעתי, מלפגוע בפרטיות של האנשים. קראתי גם שיש איזה שאלון שההורים חייבים לענות עליו. האם השאלון הזה, החוק באמת מחייב אותם לענות על כל השאלות שם, או שהם יכולים לסרב?

כבוד השר ישיב לשלושת השואלים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבהיר על מה אנחנו מדברים. אני מסכים עם נקודת המוצא של חבר הכנסת סוייד, שצריך לשמור על איזון. דיברת על הזכות לסקרים או לשאלונים. הזכות האמיתית שעומדת היא הזכות לחינוך, במובן הכי עמוק והכי ישיר שלה. אין היום מערכות שמתמודדות,

בהצלחה בלי מחקר. לא קיים דבר כזה. אם אני צריך לטפל באלימות בבתי-ספר, והדבר הזה עולה, המטרה ראויה, אין בזה ספק. ויש שאלוני מיצ"ב, לא, הדבר לא מובן מספיק. אני עומד על זה שהוא לא מובן, ולכן אני מרחיב. גם המובן מאליו, טוב שייאמר. איך אפשר לטפל באלימות בלי מחקר? איך אתה יכול, אתה צריך להקצות, כשיש לך משאבים מוגבלים, אתה צריך להקצות לבתי-ספר שהם יותר רוויי אלימות. איך אתה יכול לדעת את זה בלי מחקר? והשאלונים האלה הם השאלונים שנוגעים גם לאלימות מילולית,

ושואלים אפילו: היית מעורב בקטטה? לא היית מעורב בקטטה? לכאורה זה פרטיות, נכון? כשאומרים "פרטיות" הרי לא שואלים, השאלון הזה יובא גם לכנסת? לא לאישור, לגבי הכנסת כבית-ספר, אני שואל. אני רואה מעת לעת דברים מהמליאה, אני אומר לעצמי: כך ראוי שיהיה, בצוק העתים. גם נושאים אחרים, ואתם נגעתם בזה בעצמכם, נגע בזה חבר הכנסת סעיד נפאע, קשר בין מצב סוציו-אקונומי להישגים לימודיים, פה דובר על קשר בין מצב סוציו-אקונומי להקלות במבחנים, איך אפשר לדעת אם לא שואלים? לא שואלים את הילד כמה ההורים מרוויחים, אבל למשל מקובל לשאול, בכל המדינות המתקדמות בעולם, כמה ספרים יש בבית. אבל זה נוגע לפרטיות, נכון? זה נוגע לפרטיות. אז קודם כול, חייבים להבין שהזכות שבאמת עומדת על הפרק פה היא הזכות לחינוך איכותי, ולא יכול להיות חינוך איכותי בלי מחקר. היחידה הזאת פועלת בצורה מצוינת כמה שנים, אנחנו, כשנביא את הצעת החוק, גם נציג מחקרים שמתבצעים ומה המשקל שלהם ומה המשמעות שלהם, והיא מאוד מאוד חשובה להתפתחות של המערכת. ומה שהמשרד, דובר על משרד החינוך בהקשרים אחרים. אני רוצה להבהיר: היחידה הזאת היא יחידה עצמאית, כפופה לי מיניסטריאלית, אבל החוק הזה בא לעגן דווקא את העצמאות של רמ"ה. לכן, קודם כול נאמר שצריך להיות זהירים, אז הזהירות ננקטת ותינקט, והדברים יובהרו במהלך הדיונים. יהיו לכנסת דיונים על הצעת החוק עצמה. בהנחה שהממשלה וועדת שרים לחקיקה יאשרו את זה ביום ראשון, אנחנו נביא את זה ביום שני לכנסת, או בשבוע הבא. זה כמובן לא בא לערער את מה שאמר חבר הכנסת סוייד לגבי תקציב המדינה, זאת כבר מערכה שנהיה בה מחר בישיבת הממשלה על תקציב המדינה הדו-שנתי. אינני רואה קשר ישיר בין הנושא שהעלה חבר הכנסת נפאע לבין הצעת החוק, אבל אולי באופן עקיף, מאחר שמחקר שעומד על קשר בין מצב סוציו-אקונומי להישגים לימודיים, קודם כול משקף לנו בעיות. אחרי שהוא משקף לנו בעיות, יש לנו אפשרות לחשוב איך אנחנו מתמודדים עם אותן בעיות, ואנחנו מכירים את הדברים. אני גם אתעדכן מה היה אתמול בוועדת החינוך מאנשי משרדי. לגבי חבר הכנסת גנאים, הוא הודה שחבריו לא הותירו לו שאלות, אז אני רק מודה לו על דבריו, וכפי שאמרתי,

דבריו שזהירות צריכה להינקט, וזהירות ננקטת. אני חייב לומר שזה יוצע גם בפני הכנסת, מה שואלים,

מה שואלים מזוהה, מה שואלים לא מזוהה. בהחלט יש אפשרות בדברים מסוימים שלא להשיב וכדומה. אבל גם אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו נלך בדרך הזאת, אז גם לא יהיה מחקר. מדינות מאוד מתקדמות, כמו מדינות סקנדינביה, אלה מדינות שמאוד התקדמו דווקא בהקשרים שעליהם אנחנו מדברים עכשיו.

רציתי להעיר לחבר הכנסת מסעוד גנאים ולכבוד השר שנושא הדיסלקציה לא תלוי במצב סוציו-אקונומי. לא, ההקלות. הם דיברו על מתן הקלות בבחינות. לכן אמרתי. יש הקלות על בסיס סוציו-אקונומי, ויש הקלות על רקע דיסלקציה. יכול להיות בן לרוטשילד,

אני מתכוון רוטשילד במובן המטאפורי,

תודה לכבוד השר, שכרגיל ענה תשובות מפורטות. אני מזמין את השר וילנאי על מנת שיעלה ויבוא וישיב כסגן שר הביטחון על שאילתא בעל-פה,

של חבר הכנסת דני דנון בנושא: העברת שטח לרשות הפלסטינית, כביש הגישה לרוואבי. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, ממידע שפורסם השבוע עולה כי משרד הביטחון מתכוון לאפשר סלילת כביש גישה מביר-זית לעיר הפלסטינית רוואבי. רצוני לשאול: האם בכוונת המשרד למסור לרשות הפלסטינית שטח משטח C לשטח A, או די ביצירת הפקעה לשטח ובכך לשמור אותו בידי מדינת ישראל? תודה, אחרי זה תוכל להרחיב, וגם חבר הכנסת אריה אלדד, שזכותו שמורה בשאילתא עצמה, וחבר הכנסת טלב אלסאנע. כבוד השר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר בכביש גישה מתוכנן למיזם בנייה פלסטיני רחב מצפון לרמאללה בממדים של עיר חדשה הנקראת רוואבי,

קטע קצר מהכביש המתוכנן לעיר הזו עובר בשטח C, ברוחב של כ-60 מטר. שטח C שם הולך ממערב למזרח, והכביש מדרום לצפון. רק לפני שבוע, בלי קשר, הייתי בסיור שם ולמדתי וראיתי את הסוגיה הזאת. אין כל סיכום עד הרגע הזה על תהליך שיבוצע על מנת לאפשר את סלילת הכביש הזה, האם זאת תהיה הפקעה ישראלית בשטח C? האם זאת תהיה העברה משטח C לשטח B? כאשר יידרש סיכום או שינוי מעמד השטח, הציר עצמו. הציר, ברוחב של כ-60 מטר, הוא ציר מאוד רחב, לא כביש. הציר וצדדיו, 5 מטר כמו שנהוג

בכבישים שבהם נוסעים ישראלים. זה יהיה כביש שישרת בעיקר את האוכלוסייה הפלסטינית מהעיר רוואבי מצפון לרמאללה לרמאללה, והוא חוצה את שטח C, וזו הסוגיה. ידוע. כאשר יסוכם מה המודל הראוי לעשות, האם זאת הפקעה או שינוי מעמד, סטטוס, הדבר הזה יעלה, להבנתי, לפחות להחלטת קבינט של מדינת ישראל.

חבר הכנסת דנון, שאלה נוספת. אחריו, חבר הכנסת אלדד, ואחריו, חבר הכנסת אלסאנע. אני מודה לסגן השר על תשובתו. אני לא אביע את עמדתי האישית לגבי מסירת שטחים לפלסטינים, אבל יש חשיבות ביטחונית רבה שלא תהיה מסירת שטח מעבר לאקט המדיני, שיהיה בהפקעה, ואני מבקש שנושא זה יובא לדיונים, ולא שנשמע בכותרות העיתונים שהועבר, עם כל הכבוד לגודל שלו. אבל עצם המסירה של השטח, וגם ההיבט הביטחוני, כי יישוב יהודי שאותו כביש יעבור,

לא פירטת אם השטח יהיה במנהרה או בגשר, אבל יהיה כביש שישרת את האוכלוסייה היהודית, שיצטרך להיות גם בטוח ליהודים. האומנם, אתה שואל. האם כך יהיה, אתה שואל. חבר הכנסת אלדד, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אין ספק שהעברת שטח ממעמד שטח C לשטח A ו-B יש לו משמעות מדינית, ולכן אני מטיל ספק באפשרות שדבר כזה יכול להתקבל בקבינט בלי מליאת הממשלה והכנסת. שלא כך, אם מחליטים להפקיע בשטח C ולמסור אותם, שזו בוודאי החלטה מינהלית,

השאלה היא, האם נבחנו חלופות לתוואי הזה, חלופות שיעברו אך ורק בשטחי A ו-B, או לחלופין חלופה שרחוקה מהיישוב היהודי ואינה נוגסת באדמותיו על-פי התוואי שראיתי מוצע?

חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד סגן השר, החלוקה הזאת של A ו-B ו-C בעקבות הסכמי אוסלו, ואיך שאני הבנתי ששטחי B זה באחריות אזרחית פלסטינית וביטחונית ישראלית, הכול השתנה בעקבות אירועי אוקטובר 2000. האם יש מגמה, לנוכח השקט והשליטה הביטחונית הפלסטינית, לחזור למציאות שהיתה קיימת ערב אירועי אוקטובר 2000?

זאת שאלה יותר כללית.

כבוד השר. להערתו של חבר הכנסת אלסאנע, זה דיון מדיני. שום דבר לא התנהל במחשכים. כל אחד מאתנו יכיר אותו, והדיון הזה יקבע את החלוקה בין A, B ו-C ולא שום דבר אחר. זה לא קשור למקרה הספציפי שאליו אני כרגע מתייחס, לנושא של הכביש בין רמאללה לרוואבי. זה דיון הרבה יותר רחב בינינו לבין הפלסטינים, וכולנו ערים, איפה הוא נמצא. אני מקווה שהוא יתקדם. דעתי הפרטית, שיתקדם, ואכן יסוכמו שם דברים. לגבי הגישה מרמאללה לרוואבי, נבחנות כל החלופות, בתשובה לחבר הכנסת אלדד ולהערתו של חבר הכנסת דנון: נבחנות כל החלופות. אין ספק שהראייה המרכזית זה ביטחון, כי בקלות אפשר היה כבר לחתוך את זה בצורה כזאת או אחרת. אנחנו בוחנים את כל ההיבטים הביטחוניים של זה על מנת שלא תהיה לנו תקלה בתחום הזה. שוב, שום דבר לא יהיה בסודי סודות. זה יובא לגורמים הראויים. אני לא יודע כרגע להגיד אם זה דורש את אישור הכנסת או לא. להערכתי לא, אבל אני לא קובע בזה. המערכת המשפטית תקבע. אנחנו, מערכת הביטחון, נבחן את כל החלופות, זה חלק מהשיעור שעשיתי שם. נביא את ההצגה הזאת בפני הקבינט ובפני כל גורם אחר שיידרש. הביטחון יהווה שיקול מרכזי. תודה רבה. השאלה היתה קודם כול כדי שתישאל, וכמובן כל אחד מחברי הכנסת, על-פי היוזמה שלו, יפקח על עניין זה בהתאם ליכולתו ולרצונו. אני מזמין את המקשר ככזה, את השר גלעד ארדן, להשיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת איתן כבל בנושא: ועדת השרים לאנרגיות מתחדשות.

חבר הכנסת כבל, רק תמתין עד שהשר ארדן יעלה על הבמה, ואז תוכל להקריא את השאלה, ואחר כך להוסיף כהנה וכהנה.

אדוני השר, בדצמבר 2009 פורסמה החלטת ממשלה מס' 1148 שלפיה תקום ועדת שרים לעניין אנרגיות מתחדשות. מאז חלפו שישה חודשים והוועדה טרם התכנסה. רצוני לשאול: 1. מדוע לא התכנסה הוועדה עד כה? 2. מתי תתכנס הוועדה? תודה רבה. לחבר הכנסת דב חנין יש שאלה נוספת.

רבותי בצדדים, יושב-ראש הקואליציה, מזל טוב להולדת הבן. אבל עם זאת, אנחנו לא יכולים להפריע לשר. משא-ומתן, כל דבר, הוא לא צריך מזל, צריך רק רצון הדדי. כבוד השר,

פיתוח ויישום אנרגיות מתחדשות אכן לא התכנסה מאז החלטת הממשלה, החלטה מס' 1148. אני קודם אענה בשם ראש הממשלה ואחרי זה אוסיף גם משהו משלי. הסיבה העיקרית לאי-כינוס ועדה זו היא הקמתו של צוות בין-משרדי, הפועל מכוח החלטת ממשלה מס' 1504 מיום 14 במרס 2010, בנושא צמצום פליטות גזי חממה, שהיא בהמשך להחלטת ממשלה מס' 474 מ-25 ביוני, כתוב 2010, אבל הכוונה ל-2009, בנושא היערכות ישראל לשינויי אקלים, היערכות ומוכנות לשינויי אקלים והפחתת פליטות גזי חממה. על הוועדה שהוקמה להמליץ, בין היתר, על אמצעי מדיניות נדרשים להפחתת פליטות גזי חממה במדינת ישראל ולבחינת האפשרויות לניצול הזדמנויות לצמיחת המשק המקומי הנובעות מהתהליך הבין-לאומי בנושא זה. במסגרת החלטת הממשלה הוחלט להקים ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל האוצר, ובתוך ועדת המנכ"לים פועלים ארבעה צוותים בתחומים הבאים: 1. בנייה מודעת-אנרגיה, בראשות המשרד להגנת הסביבה, 2. התייעלות אנרגטית, בראשות משרד האוצר, 3. תחבורה, בראשות משרד התחבורה, 4. אנרגיות מתחדשות, בראשות משרד התשתיות הלאומיות. קידום נושא האנרגיות המתחדשות נמצא גם הוא בראש סדר העדיפויות של המשרד להגנת הסביבה, ועל מנת לקדם את הנושאים מההיבטים הסטטוטוריים תוגבר מחוז הדרום של המשרד ביועצים שנותנים מענה מהיר, נוסף על הצוות הקיים, ליוזמות חדשות ותכנוניות לקידום האנרגיה המתחדשת. כל זאת התשובה הרשמית מטעם משרד ראש הממשלה. התשובה האישית שלי, אתה צודק, אין שום קשר. לא עולה על הדעת ואני לא מבין למה לא מתכנסת הוועדה הזאת. בכל הכבוד לצוות שהוקם בתוך ועדת המנכ"לים של חיים שני, שאמור להגיש את התוכנית שלו עד אוקטובר, אם הממשלה קיבלה החלטה להתמקד בנושא של אנרגיות מתחדשות ולהתיר חסמים שנובעים משיתופי פעולה בין משרדי ממשלה, וכידוע זה אחד התחומים שהממשלה הכי חלשה בו, יחד עם תחומים נוספים שבהם היא חלשה, אבל שיתוף הפעולה, כשצריך גם את משרד הפנים ומשרד החקלאות ומשרד הביטחון ומשרד התשתיות והמשרד להגנת הסביבה, וכל אחד, ביחד ולחוד עושה הכול כדי שלא יהיו אנרגיות מתחדשות, לצערי, או עומד על האינטרס שלו ולא מתפשר מול האחר, צריך פה מעורבות של ראש ממשלה וועדת שרים שתכריע. אכן, לדעתי האישית, זה לא תקין שהיא עדיין לא התכנסה עד עצם היום הזה. 2. מתי תתכנס הוועדה, אכן קיימים בעיות ומכשולים וחסמים לקידום מיזמים של אנרגיה מתחדשת. נמסר לי כי הדרג המקצועי העוסק בנושא מגבש דרכים לפתרון הבעיות. ועדת השרים תוכל לדון בנושאים אלה לאחר שתתקיים עבודת המטה המקצועית אשר תגבש מתכונת לפתרון החסמים. במקרה שלא יגבש הצוות המקצועי פתרון ראוי לחסמים, כולם או מקצתם, תוכל ועדת השרים לדון בנושא, ככל שיוגשו לוועדה הצעות החלטה על-ידי אחד מהשרים חברי הוועדה. גם פה אוסיף, שלי יש כוונה להגיש הצעות החלטה ולהביע תקווה שהצוות המקצועי המהולל שאמור לגבש מתכונת להכרעות ולפתרון המחלוקות, אכן יגיש אותה לפני שהעולם כבר יהיה במקום אחר לגמרי, וישראל גם פה תישאר בפיגור של עשרות שנים.

אבל הלכה כתשובת המשרד או הלכה כשר לשמירת, הלכה כמי שהוא יושב-ראש ועדת השרים והוא ראש הממשלה, אבל ליושב-ראש ועדת השרים, צריך לזכור, סליחה שיש פה ביקורת סמויה או פחות סמויה,

כל הכבוד לפתיחות. לא, אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. כשהוקמה הוועדה הזאת, שר התשתיות הלאומיות מאוד כעס, כי מה פתאום מקימים ועדה בראשות ראש הממשלה בנושא שלכאורה, כך לפחות משרד התשתיות רואה את זה, זה עסק פרטי שלו. לא חשוב שאנרגיות מתחדשות זה לא רק תחליף לחשמל, זה גם אמצעי להפחתת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה, שזה המשרד להגנת הסביבה. אז כדי להפיס את דעתו של שר התשתיות הלאומיות ושל שר החוץ, שהפך את זה לנושא פוליטי בפני עצמו, את אותה ועדה, הסכמתי שממלא-מקומו של ראש הממשלה בוועדה הזאת יהיה שר התשתיות. אז אני חושב שהשאילתא צריכה להיות מופנית לא רק אל ראש הממשלה, שיש לו עוד כמה דברים לעשות, אבל גם ממלא-מקומו, שדרש להיות ממלא-מקומו, שר התשתיות, גם אותו צריך לשאול. אם אתה כבר ממלא-מקום, אולי תעמוד על כך ותכנס את הוועדה שאתה ממלא-מקום היושב-ראש שלה.

הכול בלי התרסה ובלי שום רצון לנגח, מתוך ראיית החשיבות הלאומית האדירה. ואני אומר, זה נתון מדהים מה שאומר, צריך לעכל אותו, ישראל היא האחרונה במדינות המערב בשילוב האנרגיות המתחדשות, הכי גרועה בעולם בשילוב אנרגיות מתחדשות מסך משק האנרגיה שלה, וזה באחת המדינות עם הכי הרבה שמש בעולם. יש בה פחות אנרגיה סולרית מאשר במדינות עם פחות שמש. בבקשה, אדוני. יש פה בכל זאת תשובה, גם על זה פעם תהיה ועדת חקירה. אני מאוד מעריך את פתיחותך, יש תשובה של הממשלה לפרלמנט, ואנחנו כאן מתקשים, ייתכן שנצטרך לטכס עצה איך לקבל את עצתו של השר ארדן לגבי הטיפול בנושא. כבוד חבר הכנסת כבל, בבקשה.

אדוני ישיב לשניהם. אנחנו היום במצב שחלק מהחברות והמשקיעים שמעוניינים להשקיע בתחום הזה בארץ, שוקלים לחסל את ענייניהם בישראל ולעבור לאזורים שטופי שמש אחרים במזרח התיכון, מרוקו, ערב-הסעודית, מקומות אחרים. אדוני היושב-ראש,

אני מאוד מאוד מעריך את כנותך, כמו תמיד, שהיא ישירות לגופו של עניין ולגופו של נושא, גם כשצריך שתיאמר ביקורת כלפי ראש הממשלה. אני פונה אליך, אדוני השר. לדעתי, מי שצריך לעמוד בראש ועדה כזאת הוא השר להגנת הסביבה, במקרה הזה זה אתה ברגע זה. כי אתה האיש שיותר מכל אחד במשרד אמון וצריך לתת את ההנחיה לגבי האנרגיות המתחדשות. ראש הממשלה, שחשוב שייתן את הגיבוי שלו בנושא כל כך מרכזי, באמת עסוק באלף ואחד נושאים, יהיה הנושא חשוב כמה שחשוב. ודבר אחרון, אני פונה אליך, אדוני יושב-ראש הכנסת, זה מסוג הנושאים שכנסת ישראל באמת צריכה להיכנס בהם בעובי הקורה, מעבר לימין ושמאל, מפלגות ועניינים נוספים. זה נושא שהוא מעל ומעבר לכל עניין. אני מצפה שאולי אדוני היושב-ראש ייזום מהלך כזה. אני אשמח להיות חלק מרכזי בו, יחד עם השדולה. אני גם ממליץ לשדולה לקיים דיון בקרוב בעניין הזה. אני אגיד לך עכשיו משהו שעלה אצלי תוך כדי דבריך, כי אני רוצה להתחיל מהחלק השני. רק חבר הכנסת חנין יוסיף, ואז אדוני יוכל להשיב. יש לי כבר רעיון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר להגנת הסביבה, כדאי לנצל את ההזדמנות קודם כול, גם לפרוטוקול הכנסת ולא רק בשיחה אישית, כדי לציין את הערכתי הגדולה לעמדתך, מעורבותך ופעולתך בנושא חוף פלמחים והתרומה האישית שלך למהלך החשוב של החזרתו לידי הציבור. אבל הכנסת היא שיזמה את דוח המבקר, צריך לזכור, שהביא אחר כך למעורבות שלי. להישג בממשלה. בהחלט. אדוני השר, אני רוצה לומר לך שאני רואה את זה כפעולה חשובה של שר להגנת הסביבה בראייה רחבה של תפקידו. כל הכבוד. אני מרשה לעצמי להגיד את זה בשם ציבור רחב שאני מקבל ממנו הרבה מאוד תגובות על מה שקרה בממשלה. לעניין האנרגיות המתחדשות, אדוני השר, דבריך הם חשובים מאוד. אכן המצב הוא מצב בלתי נסבל, הוא שערורייתי. לא ייתכן שבזמן שבכל העולם מתקדמים לכיוון הזה, דווקא אצלנו, עם כל הידע שנצבר, היצירתיות, היזמות, המערכות תוקעות את המהלכים בגלל חסמים שונים, משונים ובחלקם מוזרים ביותר. בנושא הזה, אדוני היושב-ראש, ניסינו לקדם גם דרך הכנסת חקיקה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ ואני. לצערי, ועדת השרים לענייני חקיקה לא מצאה לנכון לתמוך. אני חושב שזה מצער, אני חושב שיש מקום לחדש את החקיקה בכיוון הזה. אני חושב שיש בהחלט מקום בנושא הזה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית,

שלא תתייחס רק לשנה האחרונה. יש פה שנים רבות של חוסר עשייה בתחום הזה, וצריך להתחיל לפעול. השאלה היא לא לחפש אשמים, השאלה היא לחפש איך משנים את המצב ואיך מקבלים החלטה רצינית בעניין. בסופו של דבר, אדוני השר, אני מציע, ואני חושב שזו גם צריכה להיות המלצתנו מהכנסת, שאדוני יעמוד בראש הוועדה לאנרגיות מתחדשות, כי פשוט אנחנו רואים שאחרת זה לא יעבוד. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להשיב לשניכם.

להשיב על הרעיון שהבעתם שהשר להגנת סביבה, בלי קשר אלי, צריך לעמוד בראש ועדת שרים בעניין הזה. אומנם אני שר די טרי במושגים הפוליטיים, אבל כבר הפקתי כמה לקחים בשנה ושלושה החודשים שאני מכהן. אחד הלקחים, ושוב, לצערי, ממשלת ישראל לא יודעת לעבוד במקומות שצריך שיתופי פעולה, על אחת כמה וכמה כשיש גם אינטרסים מתנגשים. ובדיוק בנושא הזה של אנרגיות מתחדשות, כמעט כל שטח שתבחר במדינת ישראל שניתן לקדם בו אנרגיה סולרית, יבואו ויגידו, משרד הביטחון: אני צריך את זה לשטחי-אש, משרד החקלאות יגיד: אני לא מוכן לוותר על זה לנושא הזה, או: אני רוצה בתמורה קרקע במקום אחר, וכן הלאה וכן הלאה, כל משרד ודרישותיו. עם כל הכבוד לי או לתפקיד או למשרד, אין לי דרך לכפות על שרים אחרים עמדה, גם לא דרך ועדת שרים, כאשר יש להם נציגים שיכולים לעצור את זה בהרבה מאוד מנגנונים אחרים, כשהיזם נדרש בסוף לקבל את אישורם.

לא חשבתי שראש הממשלה באמת ינהל את כל הישיבות, אבל חשבתי שעצם העניין שמשרד ראש הממשלה יהיה הגורם המכריע באינטרסים המתנגשים,

שר התמ"ת פואד בן-אליעזר תמך בזה באופן נלהב. גם הוא טוען שחייבים פה מנגנון קבלת הכרעות, כי יש פה מצד אחד הזדמנות, חוץ מהנושא הסביבתי, זיהום האוויר שניתן להפחית, הפחתת פליטות גזי החממה, תרשה לי לתרום לך מניסיוני, באותו עניין שאתה אומר. יש פעמים שראש הממשלה הוא יושב-ראש ועדת שרים כברירת מחדל, כי הוא לא יודע את מי למנות. יש פעמים שראש הממשלה עומד בראש ועדת שרים מתוך כך שהוא אומר: בסדרי העדיפויות זה הדבר, אני אעמוד בראש. והכרנו ראשי ממשלה, ואני יודע שגם ראש הממשלה הנוכחי מבין את סדרי העדיפויות.

ייתכן מאוד שגם אנחנו נבקש מראש הממשלה, נאמר את דברנו בנושא זה, משום סדרי העדיפויות של מדינת ישראל.

בעולם תמיד השר להגנת הסביבה הוא הממונה על הדבר הזה. זה לא איזה,

אם הכנסת תרצה לחוקק שינויי סמכויות, אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי, אם זה היה תלוי בנו,

אני אבקש פגישה מיוחדת עם ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, תראה, חשבתי שמשרד ראש הממשלה יזדרז להכריע בעניינים האלה, ולו, אם לא מהאינטרס הסביבתי, איך אומרים? מתוך שלא לשמה יבוא גם לשמה, מתוך האינטרס הכלכלי. כי כשחברות כלכליות כמו "מקינזי" אומרות שפה יש הזדמנות לישראל להוביל בתחום עולמי, שהיום כל העולם מחפש להשקיע בו, בפיתוחים טכנולוגיים, בייעול האנרגיה הסולרית כך שהיא תצרוך פחות שטח ותיתן יותר מגוואטים. גג הכנסת מחכה לזה. האבסורד הוא, אני לא יודע אם אדוני יודע: חברה ישראלית היא זו שמקימה את התחנות הכי גדולות בקליפורניה, אבל בישראל אנחנו לא מבצעים את זה.

לא סתם אני אומר שביום מן הימים תהיה גם על זה ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו אני מציע קונסטרוקטיבית: אני לא חושב שכדאי לקרוא לזה "ועדת חקירה פרלמנטרית", אבל יש פה בעיה.

כיושב-ראש ועדת הכלכלה לשעבר, אומר שיש בעיה כשיש שבעה-שמונה נושאים או משרדי ממשלה שהם תחת ועדה כמו ועדת הכלכלה. הם כל כך כבדים, ויש גם חקיקה ותקנות שצריך לעסוק בהן, ולא תמיד הוועדה מצליחה למצוא את הזמן לעסוק בנושא מסוים שכרגע יש אינטרס לאומי שהוא יוסדר. יכול מאוד להיות שהכנסת צריכה לבחון אם אין טעם לעשות ועדה אד-הוק או ועדה, שלא יהרגו אותי בוועדת הכלכלה, מתוך ועדת הכלכלה. אולי היושב-ראש יפנה לוועדת הכלכלה, שתהיה ועדת משנה, כמו שהיתה בזמנו לבטיחות בדרכים,

שאני הייתי היושב-ראש שלה, ונחום לנגנטל היה היושב-ראש שלה. תהיה עכשיו ועדת משנה קבועה למשק האנרגיה, שתבחן, כשהיתה מהפכה בתקשורת הקמנו ועדת תקשורת, שהיתה בנויה מחברים בוועדת הכלכלה ובוועדת החינוך, כדי ליצור את הסינתזה בין הולכה, בין החומרה ובין, משותפת פנים כלכלה. או ועדה משותפת בין פנים וכלכלה. היום נושא האנרגיה הוא הנושא הכלכלי הכי כבד במדינת ישראל, עם השלכות על כיסם של אזרחי המדינה, על איכות האוויר שלהם וכן הלאה. לכן אני אשמח מאוד אם היושב-ראש יקדם הקמה של ועדה כזאת.

את חבר הכנסת הורוביץ ואת חבר הכנסת כבל ליזום את העניין הזה, ואנחנו נבצע, צריך גם לפנות לוועדת הכלכלה ולוועדת הפנים. אחרי שנשמע מראש הממשלה, שעל-ידי כך באמת תהיה התקדמות מבחינת הפעילות של הממשלה בכל מה שקשור. אם יוקמו הוועדות, גורמי הכנסת, אין זרז יותר גדול לממשלה מהפעילויות הפרלמנטריות, אלא אם כן היא מתחילה להתעייף עד שהיא מתרגלת. היה אדם בירושלים שתלו אותו. פרפר, פרפר, עד שהתרגל. תודה.

אני מאוד מודה לשרים אשר הגיעו בזמן והיו מוכנים לשאלות ולתשובות. אנחנו עוברים לחקיקה. אדוני סגן מזכירת הכנסת, האם אדוני צלצל והודיע לחברים שאנחנו בהליך החקיקה?

בהליך החקיקה אני מזמין את חבר הכנסת יעקב כץ, הלוא הוא כצל'ה, לעלות לדוכן ולהציג את הצעת חוק גדר הביטחון בין ישראל ומצרים.

כי החלטתם להגיש ערר. זה על סדר-היום. ואפילו לא נתנו לי להופיע לפני, לפני שאתה מתחיל. הערר, גם בו אתה תנצח. למה? לא נתנו לי אפילו להופיע לפני הקואליציה. אני רוצה להופיע, אבל טרפדו את זה. עם כל הכבוד לשר, ובוודאי עם כל הכבוד לך, זה על סדר-היום. אדוני רוצה שזה יהיה על סדר-היום? יש לכם עכשיו, במשך עשר דקות, אפשרות לשנות את זה. אדוני מתחיל את סדר-היום. כל עוד הממשלה לא תענה, אפשר יהיה לדחות את התשובה ואת ההצבעה. הממשלה תענה, אנחנו נלך להצבעה.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר ארדן, מכובדי סגן שר הביטחון, כדאי שתשמע את הדברים, וחברי כנסת נכבדים, תושבי אילת, שנמצאים בנמק נפשי ופיזי, תושבי תל-אביב, שהולכים לאבד את עצמאותם, אני מצטער שאני צריך להעלות את הצעת החוק הזאת אחרי שהיא עברה בוועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון האחרון.

זו היתה הצעת חוק שהגיש אותה בזמנו חבר הכנסת שהיום הוא שר, שר החינוך סער. ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה להעלות את החוק הזה לקריאה טרומית, ובעצם הייתי צריך לנמק מהמקום. אבל שר האוצר, מסיבותיו, החליט להגיש ערר. לא ניתנה לי אפילו האפשרות להופיע לפני ראשי הקואליציה,

זו לא היתה הצהרה של ראש הממשלה שתוקם גדר?

אני רוצה לדבר על הכול.

אתה בצד שלי היום, אז תן לי להגיד את הדברים כמשנה מסודרת. אדוני היושב-ראש,

היום הדברים יותר קלים, עם פחות מתח ויותר אחריות. אני מקווה שאנחנו נצליח להעביר את הדברים ולהבהיר אותם. מדובר במצב שבמשפחה יש חולה במחלה ממארת, עם זיהום קשה. כאשר מצב כזה קורה במשפחה,

כשיש חולה במצב קשה, נוהגים שהאבא והאמא ובני המשפחה יושבים ליד מיטת החולה ועושים ככל יכולתם, אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, כדי להציל את החולה. מאז נכנסתי לתפקידי כיושב-ראש הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים, התבררה עובדה קשה מאוד. היינו בסיור של הוועדה, השתתף אתנו גם ידידי חבר הוועדה ניצן הורוביץ,

כרמל שאמה, והוברר על-ידי מפקדי הצבא בדרום הארץ שהמצב קטסטרופלי: מדי שנה נכנסים עשרות אלפי מהגרים, מסתננים בלתי חוקיים חסרי זהות, למדינת ישראל, ממלאים את ערינו, ללא טיפול, ללא הכוונה, ללא ידיעה מי מטפל בהם, מי מונע את כניסתם וכדומה. כשהיינו בסיור בעיר אילת לפני שנה, וזוכר את זה ניצן הורוביץ, חברי, היו בעיר 6% מסתננים מהגרי עבודה. כשראש עיריית אילת מפרסם את הפרסומים שלו עכשיו, מדי שעה בשעה, שומעים את זה ב"קול ישראל" מדובר כבר על 12% מתושבי אילת. הוא קורא לעיר שלו סודן-ביץ'. בתל-אביב, המצב היום הוא ש-6% מתושבי תל-אביב הם מסתננים, 6%. קרוב ל-30,000 מסתננים מהגרים חסרי זהות נמצאים בתל-אביב. כבשו את שכונת שפירא, כבשו את שכונת נווה-שאנן, כבשו את שכונת התקווה, כבשו את בתי-הספר "רוגוזין",

"הירדן", והם הולכים וכובשים כל חלקה טובה בעיר. אם חפצי חיים אנחנו, היה צריך ראש הממשלה, והוא ישב פה רק לפני חודש,

מאז ישב פה נכנסו לפי הנתונים שיש בידי עוד 2,000 מסתננים, והוא הנהן בראשו לאורך כל הצגת המצב. אמרתי לו: אם אתה אדם אחראי ואתה ראש המחלקה, אתה מנהל בית-החולים, ואתה יודע שמדובר בחולה במצב קשה, היית צריך לכנס את הגורמים הנוגעים בדבר ולא לצאת מהחדר יום ולילה, יום ולילה, עד שאתה יכול להגיד לעם היהודי היושב בארץ-ישראל איך אנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. והבעיה היא לא רק בפתרון של גדר, בגדר "סור מרע", אלא איך מטפלים באלה שנמצאים. אנחנו עם של רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. היום אין שום תקציב לטפל באנשים האלה. ראש עיריית תל-אביב חולדאי לא יודע איך לטפל באנשים. ראש עיריית אילת הלוי לא יודע מה לעשות עם האנשים. אין תקציב של גרוש, אין ממונים, אין שר ממונה. כשנמצאים במלחמה, וכולנו פה היינו בצבא וכולנו יודעים, כשמסתערים קדימה או כשצריך להתגונן, אז יש אלוף פיקוד דרום ואלוף פיקוד צפון ואלוף פיקוד מרכז ויש מח"טים ויש מג"דים ויש מ"פים. נכון, אדוני סגן השר? יש תפקידים, צריך להאציל סמכויות. פניתי אל ראש הממשלה ואמרתי לו: יש לנו כמות של מהגרי עבודה יותר גדולה מכמות העולים למדינת ישראל מדי שנה, אדוני היושב-ראש. צריך מישהו שיטפל בזה מא' ועד ת' במהגרים, בהוראות, בקנסות על אלה שמעסיקים אותם, בבדואים שנכנסים, בגדר, בשירות שנותנים להם, מה עושים אתם, האם מותר להרחיק אותם, ואם כן,

ואם אסור, איך לטפל. אין שום גורם רציני אחד בממשלת ישראל, וזה אף שעברה שנה וחצי, וזה אף שהייתי אצל שר האוצר פעמיים, והייתי אצל שר האוצר רק לפני חודש, ואמרתי לו ונתתי לו את הנתונים, והוא אמר לי: תראה, נתנו לשר הביטחון תקציב,

אמרתי לו: אתה אומר שנתת לשר הביטחון, שר הביטחון אומר שזה בעיה של שר הפנים, שר הפנים אומר שזה בעיה של ראש הממשלה, ראש הממשלה אומר שזה שר הביטחון, וחוזר חלילה. לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, ומה קורה אתנו? ומה קורה עם מדינת ישראל? אני טוען שמדובר בבעיה לאומית מספר אחת, כפי שאמר הרמטכ"ל בוועדת חוץ וביטחון. בעיה לאומית מספר אחת של מדינת ישראל. אמר הרמטכ"ל: אני לא יודע מה לעשות, אדוני היושב-ראש,

זה הבעיה של הדרג המדיני, הוא צריך להנחות. החוק הזה היה צריך לעבור היום. החוק הזה הוא חלק קטן מהפתרון, חברי אריה אלדד, שבצדק אמרת שהגדר לבדה היא לא פתרון. הגדר לבדה זה חלק קטן מהפתרון, אבל הגדר זה כיוון שנותן איזו תקווה, נותן איזו אמונה לראשי העיר בתל-אביב ובאילת. אילת היא כבר איבר מדולדל, עיר גמורה. עומד פה במסדרונות הכנסת ראש העיר אילת ובוכה, אומר: אין לי למי לפנות. אז במקום שהקואליציה, ידידי כבוד השר, מכובדי ארדן, תחליט באומץ לדחות את הערר של שר האוצר, או לחלופין לאפשר לי להופיע בפני ראשי הקואליציה ולבוא ולהסביר מדוע יש לדחות את הערר ולשמוע את דברי על מנת שתגישו את זה אולי השבוע כדי למהר, כי הכנסת יוצאת לפגרה, לא אפשרו לי אפילו להופיע לפני ראשי הקואליציה כדי להסביר להם את חשיבות העניין. לכן, ידידי, אתה רוצה להעלות את החוק שלך כדי לנקר עיניים. אתה רוצה את זה בשביל הציבור ולא בשביל האמת. תודה רבה. ממשלת ישראל מטפלת בעניין, חבר הכנסת רותם, אתה לא השר המשיב. אתה לא השר המשיב. שר הביטחון אמר לא.

ידידי חברי חבר הכנסת דודו רותם, ה' ישפוט ביני ובינך. מאז נכנסתי לכנסת, ויעיד כבוד היושב-ראש, כמה פעמים אנחנו מתעסקים בנושא הזה, ולשם שמים, ולא לכבוד אבא אני עושה ולא לכבוד ביתי אני עושה. אבל אתה יודע, תקשיב עד הסוף, תהיה רגוע, אתה יודע, כמו שכולם יודעים פה, שראש הממשלה, שזו אחריותו, ואתה יודע שהוא היה צריך לכנס את הממשלה ולא לצאת מהחדר ולטפל בנושא, לא מטפל בנושא. ואתה יודע שאין, הוא כן מטפל. אתה יודע שהממשלה מטפלת, ולכן ביקשתי, לכן, אצלי בוועדה, את ההצבעה הזאת בישיבה הראשונה של המושב הבא ולשפוט את הממשלה אם היא עשתה או לא עשתה. אתה רוצה להרוויח, חבר הכנסת רותם. חבר הכנסת רותם, זה כבר לא קריאת ביניים, זה נאום. היו אצלי בוועדה אין-סוף ישיבות שהתייחסו לנושא של הקמת הגדר בדרום. ואני שאלתי וחזרתי ושאלתי את נציג משרד ראש הממשלה כמה פעמים כשהם באו אלי לוועדה:

האם כבודו יכול לומר לי מה התאריך להתחלת העבודות להקמת המכשול,

שזה רק חלק מהפתרון של הבעיה? ו"לא חיס ולא ניס", אין קול ואין קשב, וזה חוזר חלילה. והיו פניות בכתב והיו פניות בעל-פה והיו פניות לאייל גבאי, ו"לא חיס ולא ניס", דודו רותם, אין קול ואין קשב, ואתה יודע את זה. ולכן, אני רוצה בהצבעה שמית, שחברי הכנסת והשרים, כל אחד באחריותו, יסתכלו בעיניים של תושבי תל-אביב, בלבן של העיניים של תושבי תל-אביב, כל אחד מחברי הכנסת, כשתל-אביב הולכת ונגמרת, כשאילת נגמרה כבר, הפכה להיות סודן-ביץ' ויגידו להם: אנחנו הצבענו, חברי הכנסת. חברת הכנסת יחימוביץ, חבר הכנסת מיכאלי, אתם כועסים אחד על השני, יש לכם מקום מצוין לכעוס בחוץ,

אנחנו הצבענו נגד הקמת המכשול והגדר. אני מודה לחברת הכנסת דליה איציק ולחברי חברי הכנסת מקדימה, ואפילו לחברי חברי הכנסת אילן גילאון ידידי וניצן הורוביץ, לחברי מרצ, שהחליטו באחריותם, מתוך דאגה לעתיד המדינה, מתוך דאגה לעתיד תל-אביב, אנחנו הקמנו שדולה שבראשה עומדים כרמל שאמה, איש הליכוד, ונחמן שי,

היום בשעה 15:00 יש פגישה של השדולה בפעם הראשונה עם נציגי עיריית אילת ועם נציגי עיריית תל-אביב. אני קורא לכל חברי הבית, כולל היושב-ראש, לבוא להשתתף, להראות את אהבתנו ואת אהדתנו לתושבים המסכנים שבאו להקים ערים שלמות,

ישראליות, ומצאו את עצמם פתאום אבלים וחפויי ראש. אני רוצה להוסיף שגם חבר הכנסת אחמד טיבי, ביושבו כאן על כיסאו כסגן יושב-ראש הכנסת, כשאני דיברתי על הדבר הוא אמר: יפי הנפש, הוא התבטא בביטויים קשים, שלא אכפת להם מהתושבים הערבים שרוצים למצוא עבודה באזורי השפלה ולא מוצאים עבודה משום שתופסים להם את העבודה, המהגרים שנכנסו שלא כחוק, ואין דין ואין דיין.

לכן אני מבקש מחברי הבית שיתגברו על היצר, שיתגברו על העניין הקואליציוני, אני בזה מסיים, כבוד היושב-ראש, יצביעו אתנו כדי שיוכלו לומר: ידינו לא שפכו את הדם הזה. תודה רבה. להצעה זו צמודה הצעתו של חבר הכנסת אלדד. לרשותו שלוש דקות מעל במת הכנסת. בבקשה, אדוני. אחריו ישיב סגן שר הביטחון, מתן וילנאי. אחריו, אחריו. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, גדר כשלעצמה אכן לא תפתור את בעיית מהגרי העבודה הנכנסים לארץ. גדר שהיא ברזל, ואפילו ברזל משוכלל עם אלקטרוניקה וחיישנים ומצלמות, לא מסוגלת לעצור אנשים שרוצים להיתפס. הלוא הם לא מנסים לחדור כמחבלים, למצוא מקלט בנגב, להגיע ליעדם, לחבל, אלא הם רוצים לעצור על הכביש ולהיעצר. גדר כזאת או מכשול כזה חייבים להיות חלק ממערכת שלמה, כולל חקיקה, כולל נהלים, כולל הכבדת יד על מעסיקים של אנשים כאלה, שהם עובדים בלתי חוקיים.

ראש הממשלה התחייב שתהיה גדר. בנאום מעל הדוכן הזה ב-20 בינואר 2010, ה' בשבט תש"ע,

ה' בשבט תש"ע, 20 בינואר 2010, על-פי דרישת 40 חברי כנסת, מתייצב ראש הממשלה על הדוכן הזה ואומר: מחר אני יוצא לסיור בגבול ישראל מצרים.

ואנחנו נביא, או ביום ראשון הקרוב, אם נספיק, או ביום ראשון לאחר מכן, תוכנית לבניית מכשול נגד ההסתננות המסיבית למדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להיות מדינה שפעורה להסתננות, שיש לה גם השלכות ביטחוניות וגם השלכות לגבי עתידה של מדינת ישראל. המכשול הזה לא יהיה רק מכשול קרקעי פיזי, לא בהכרח כולו יהיה גדר, יהיו גם חלקים שיהיו בקרה אלקטרונית. אנחנו הולכים לשנות את פני המדינה. גבוהה-גבוהה דיבר ראש הממשלה, וכמה נמוכה-נמוכה הוא יכול לרדת היום בהתנגדות להצעת החוק שבאה לפרוע את השטר שהוא נתן מעל הדוכן הזה.

הלוא ועדת השרים לחקיקה תמכה בחוק, ואז בא שר האוצר והגיש ערר. אולי ראש הממשלה מתחבא מאחורי גבו של שר האוצר, כדי שלא יצטרך לפרוע את השטר שהוא נתן מעל הדוכן הזה, בהתחייבות. רבותי חברי הכנסת, או שמדובר כאן בערר של שר האוצר נגד ראש הממשלה, או שמדובר כאן במעשה רמייה, שבאים אל הדוכן הזה כדי לאחז את עינינו, שהממשלה מתכוונת להיאבק בתופעה הזאת, ובעצם ביד השנייה אומרים: זה קל לדבר, אנחנו מבטיחים, אבל לא מבטיחים לקיים. חבר הכנסת מיכאלי, אני לא מבין את העניין הזה. חבר הכנסת גפני, תנהלו משאים ומתנים בחוץ. עומד פה חבר, מציע את פרי יצירתו, הצעת החוק מטעמו, והוא לא יכול לדבר. כל מי שרוצה להתווכח, חברת הכנסת יחימוביץ ומיכאלי, באמת, תעשו זאת בחוץ. אי-אפשר במליאה. אנשים לא יכולים לשמוע פה.

אני מזהיר את העוזרים הפרלמנטריים ואת עוזרי הסיעות. יש לי פה חברי כנסת. אני לא רוצה לשמוע אפילו קול אחד של חברים שתפקידם לעזור בעבודת הכנסת.

בעצם, בערר שהגיש שר האוצר, הוא מעביר את המסר: הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים. והבעיה היא לא ההבטחה הפרלמנטרית כאן, הבעיה היא באמת איך מדינת ישראל מתמודדת בדחיפות, לא בעוד חמש שנים,

עם בעיית ההגירה הבלתי-חוקית אליה. היום אנחנו מבקשים תשובה, ותשובה שמית.

תודה רבה. סגן שר הביטחון וילנאי ישיב על הצעת החוק. מתן, בבקשה.

להבין שהגדר המוצעת היא חלק ממתן המענה, כי בניגוד לגדרות האחרות לאורכה של מדינת ישראל, שמיועדות לזהות את מי שנכנס ולתפוס אותו, הגדר כאן מיועדת לעצור, כי מי שבא מתכוון שיתפסו אותו, הוא רוצה להיתפס. ולכן המלה "גדר" ובהצעת החוק זה מופיע, זה לא גדר כשמה, אלא מערכת מכשולים שתמנע מעבר משטח סיני לשטח הנגב של מדינת ישראל. אנחנו עוסקים בזה, יש הנחיות למשרד הביטחון, רק עכשיו יצא קול קורא לקבלנים, שפורסם בשבוע שעבר, והפרויקט הזה מתקדם. אני מציע להתנגד להצעת החוק על מנת לאפשר לנו להמשיך לפעול. מה זה מפריע לכם להמשיך לפעול? תודה רבה. חבר הכנסת אלדד, האם אדוני רוצה להשיב לו? אם אתה רוצה להשיב אתה יכול להשיב, אחרי כצל'ה.

מכם יש הזכות להשיב. לך חמש דקות ולו שלוש דקות. לא יותר משלוש דקות. חבר הכנסת אלדד, אני תמיד נזהר מאלה שאומרים: אני אקצר. אדוני היושב-ראש, מכובדי סגן שר הביטחון, מכובדי סגן שר הביטחון,

אם המהומה תימשך, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אבי הבן, ברכות ליושב-ראש הקואליציה ולרעייתו על הולדת הבן. לא ינהלו בתוך המליאה משאים ומתנים ומדנים. כרגע, חברי הכנסת, אנחנו צלצלנו. מי שרוצה לשבת, ישב וימתין להצבעה, מי שרוצה לדבר, יצא החוצה.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, אם הייתי חושב לרגע אחד שהבטחתו של סגן שר הביטחון תמולא, או הבטחתם של השרים וראש הממשלה, לפתרון הבעיה, הייתי הופך את זה להצעה לסדר-היום. אבל לדאבוני הרב, אין חכם כבעל ניסיון. אני עוסק בנושא הזה שנה וכמה חודשים, וכל בקשותי וכל מכתבי וכל פגישותי נענו בבוז, בבוז ובבוז ובאדישות. אני רוצה לחזור על המספרים. מדובר כרגע על כך שבעוד שלוש שנים, כשראש הממשלה הנוכחי, בעזרת השם, הלוואי שיישאר בתפקידו ויסיים את הזמן המתאים לו כראש הממשלה, יהיו כ-100,000 מהגרי עבודה בתל-אביב, 100,000 מסתננים בתל-אביב בלבד. באזור אילת יהיו 25,000 30,000. תקשיבו למספרים: בעוד שלוש שנים בתל-אביב, 100,000 מסתננים. העיר העברית הראשונה הופכת להיות העיר האפריקנית הגדולה. ותחשבו במושגים של שמונה שנים, או של שבע שנים, 200,000, וב-12 שנה 300,000. כל אפריקה בדרך למדינת ישראל. מי שקרא את המאמרים האחרונים ב"ידיעות אחרונות" ו"ידיעות אחרונות" מפרסם באומץ לב, גם אם זה לא תמיד קל ולא תמיד נעים, מדובר על מאות אלפים שעושים את דרכם ברגע זה למדינת ישראל,

ההצבעה תשקף, ואין פוצה פה ומצפצף, ואין תוכנית, וראש הממשלה נוסע לביתו, ואני טוען שהוא היה צריך להיכנס ברגע זה עם שר הביטחון ואתך, סגן שר הביטחון, ועם שר הפנים ועם המחוקקים הראשיים,

וחוקים שצריכים להיות מחוקקים גם בפגרה, ואת המחלה הרעה ואת הרעה החולה הזאת להסיר מסדר-היום של מדינת ישראל. זה היה אפשרי, ולא נעשה דבר, לא על-ידי ראש הממשלה. לא מונה שר. דיברתי,

והצעתי לראש הממשלה שייקח את השר בוגי יעלון, שרב לו בעשייה, הוא גר בגרופית, ליד אילת, הוא יודע מה הבעיה. ביקשתי מראש הממשלה: תמנה את השר בוגי יעלון שיהיה אחראי לפרויקט, תעמידו את המיליארדים, תקציבו את התקציבים, שיטפל גם בנושא של ה"סור מרע" וגם בנושא של ה"עשה טוב" גם בנושא של המטופלים בארץ. ולא נעשה דבר: לא הואצלו סמכויות, ואין היום שר שאחראי לכל הטיפול בנושא הזה. לכן אני קורא לכל חבר כנסת שהוא ישר עם עצמו ועם אלוהיו להסתכל נכחה או, איך אומרים, להסתכל ישר בעיני תושבי תל-אביב, שלא יודעים מה קורה אתם. נכוחה. נכוחה. להסתכל בעיניהם של תושבי אילת, שעיניהם כבר יבשו מרוב דמע, שלא יודעים מה לעשות עם עצמם.

ראש עיריית אילת: תושבי תל-אביב יכולים לעבור ליהודה ושומרון.

אפשר להעביר אותם, זה מרחק של חצי, כמו בזמן מלחמה, אז יעברו חצי מיליון.

לאן אנחנו הולכים? לאילת?

אילת היא כבר לא עיר עברית, היא עיר סודנית. אנחנו המתנחלים, עם כל הילדים שיש לנו, אנחנו לא יכולים לדאוג לכל המקומות. לכן אני מבקש מחברי הכנסת, תהיה הצבעה שמית, שכל אחד יעשה את החשבון האמיתי שלו, אולי השרים יעשו תשובה בדקה הקרובה ויקבלו החלטה להודיע מפה, מעל הדוכן, שמקבלים את הצעת החוק ומוכנים לאמץ את הדברים שאני אומר.

חבר הכנסת אלדד. יש להם זכות התשובה. ישיב השר מתן וילנאי. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אמרו חכמינו: "גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה".

הממשלה רוצה להיות קטנה יותר, היא לא רוצה להיות גדולה יותר. היא לא רוצה שאנחנו נגיד לה והיא תעשה, היא רוצה להתנדב ולעשות. אבל אם גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אדוני סגן שר הביטחון, קטן, ממש קטנצ'יק, מי שרק אומר ולא עושה. הלוא ב-20 בינואר עמד כאן ראש הממשלה והתחייב. אתה אומר לי: אנחנו עושים. בנימוק "אנחנו עושים" אתה אומר: לא צריך חוק. מה החוק מפריע לך? הלוא החוק לא בא להגדיר איזה גדר, ומה טיבה, מה אורכה וכמה בטון וכמה ברזל יהיו בה. החוק אומר: תהיה גדר, כדי לחייב את הממשלות להתייחס ברצינות למה שהם אומרים. אתה אומר: אנחנו עושים, לא צריך חוק, אבל אתה יודע יפה שאינכם עושים דבר. רבותי חברי הכנסת, החוק הזה בא ועולה בקנה אחד עם התחייבותו של ראש הממשלה כאן. אינני רואה סיבה אחת בעולם להפיל את החוק הזה, אלא אם כן באמת אינכם מתכוונים לקיים את מה שאתם מתחייבים.

השר ארדן, כשר המקשר. האם הממשלה, כי הם אמרו, אם הממשלה תאמר משהו הם מוכנים להפוך את זה להצעה לסדר-היום, אמר חבר הכנסת כץ. או משהו קונקרטי, כי הם לא הסתפקו בהודעת השר מתן וילנאי כסגן שר הביטחון. הם לא הסתפקו במה שהוא אמר. האם לממשלה יש איזו הודעה, או שאנחנו עוברים להצבעה? חבר הכנסת כץ, חבל הזמן. אני רק אמרתי שאם הם יודיעו שהם מאשרים את החוק, הבנתי, אני שמעתי. אם יש ערעור הם לא יכולים להודיע. בבקשה, אדוני השר. רק להבהיר להבהרה. אני לא נותן פה שום פיליבסטר ושום דבר. מייד אחרי שהשר מסיים,

הצבעה שמית, בוודאי.

אני רוצה להבהיר לחבר הכנסת כץ, לחבר הכנסת אלדד ולכל חברי הכנסת: הממשלה תמכה בהצעת החוק, למרות עמדת האוצר בוועדת השרים. יש תקנון לממשלה, אתם יודעים את זה. הוגש ערר. אני ביקשתי מחברי הכנסת כץ ואלדד לחכות עוד שבוע. השר אהרונוביץ, יחד עם שרים אחרים, דוחפים את הנושא הזה בממשלה להכרעה. אני מעריך שהלחץ הזה יביא לכך שהממשלה תכריע בערר הזה כבר ביום ראשון הקרוב. ליפול אתם יכולים גם היום וגם ביום רביעי הבא. אם הנושא עצמו חשוב לכם, בבקשה, אל תעבירו את זה להצעה לסדר-היום. הממשלה תסכים לדחייה. לי יש הצעה. הממשלה מסכימה לדחייה למועד אחר. אתם משאירים את זה כהצעת חוק? אתם דיברתם, אתם מסכימים לדחות את ההצבעה? אתם מסכימים לדחות? אני שואל אתכם, שואל אתכם, לא עונים לי על הקריאה, האם אתם מסכימים לדחות את ההצבעה לשבוע הבא, ליום רביעי הבא? תהיה חקיקה בשבוע הבא? בשבוע הבא אני מעלה את זה להצבעה. אני אעלה את זה כהתחייבות ולא כחקיקה פרטית. לא יהיה דיון על זה, תהיה רק הצבעה. אתה מסכים? אני לא מנהל אתך משא ומתן. אני מסכים.

תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, יש הצעה, למרות תשובת הממשלה, שההצבעה תיערך בשבוע הבא, כדי לתת לממשלה הזדמנות להכריע בוועדת השרים. אם יש מישהו שמתנגד, יאמר. אין מתנגד. ההצבעה תהיה בשבוע הבא, ועניין זה, גברתי מזכירת הכנסת, יועלה על סדר-היום ביום רביעי הבא כנושא ראשון להצבעה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק, חבר הכנסת וקנין, אדוני ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת, כשל כוחי מאתמול, בוא תחליף אותי. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור למוסד ציבור על הכנסה מדיבידנד מחברה-בת), התש"ע 2010, של חבר הכנסת אילן גילאון. בבקשה, ידידי אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, גבירותי, רבותי, חברי הכנסת, הצעת החוק שבה מדובר, חברת הכנסת ברקוביץ, בדרך כלל כשאת עומדת על הבמה את מבקשת הקשבה של כולם. חבר הכנסת גילאון מבקש רק שלא יפריעו לו.

מראש אני מודיע שאני לא מסכים לדחות את זה לשבוע הבא כי זה לא ישנה דבר, ממילא הממשלה מתנגדת מיניה וביה לכל הצעה שתבוא מן האופוזיציה, גם כאשר ההצעה הזאת בסך הכול צודקת בעליל. מדובר לכאורה על נושא שעלול להיראות כבד. מה שקורה היום, אדוני, יש אפליה מובנית בין חברות מסחריות לחברות שלא לצורך רווח, מלכ"רים ועמותות. אני מראש רוצה לסייג ולומר לאדוני שריבוי המלכ"רים במדינת ישראל לא מבשר טובה משום שאדוני אף פעם לא יודע אם המלכ"רים קמו כתוצאה מכך שמדינת ישראל מתנערת מאחריותה, או שאולי ריבוי המלכ"רים מנציח מציאות שמדינת ישראל וממשלתה מתנערות מאחריותן לאזרחים. רותם, שנלר, תנו כבוד לחבר שמעלה הצעה. לא, זה בסדר. כבוד השרים שמחון והרצוג, תנו כבוד לנואמים. זה בסדר, זה בסדר, אדוני. מה שאני בא לומר לאדוני ולחברי חברי הכנסת הוא, שהמציאות הזאת שלעתים כל כך הרבה עמותות מטפלות במדינה ובענייניה

ממשלת ישראל, אדוני היושב-ראש, יוצרת מציאות של הפקרות. עם זאת, משום שאני אינני רוצה לעודד מלכ"רים ועמותות ורוצה לעודד אחריות ממשלתית, אני מבין שיש בכל זאת מציאות,

שהיום אותם ארגונים שלא למטרות רווח תופסים את מקומה של המדינה, כאילו היינו שוב המדינה בדרך.

היה בא לאדוני מישהו, ילד הביתה, דופק בדלתו ואומר לו: אני רעב. ודאי שלא הייתי יושב באותו רגע ואומר שאם אני אתן לך את הסנדוויץ' הזה שאני נותן לך אותו עכשיו, אני הולך להנציח את המצב שבו לא נוכל לעשות מהפכה לחלוקה אחרת של העושר הלאומי, והייתי מכין לו את הסנדוויץ'. למה הדבר דומה? לכך שאותם מלכ"רים שנמצאים היום והם מופלים לרעה לעומת חברות מסחריות ששוב מוכיחות את העניין הזה, שמה שהולך לגופים מצומצמים יותר ובעלי כוונת רווח הוא יותר מאשר מה שהולך למטרה ציבורית.

מלכ"רים במדינת ישראל שיש להם חברות-בת רווחיות. אני יכול לציין לדוגמה את "יד שרה" במקרה הזה. אני יכול לציין את החברה למתנ"סים, אני יכול לציין את עמותת "ידיד" ואולי כהנה וכהנה שעוד יבואו בעתיד ויש רבות. כאשר יש רווח וחלוקת דיבידנד של אותה עמותה, שיכול לחזור רק לתוך הפעילות החברתית של העמותה שהיא לא למטרות רווח, אנחנו ממסים אותה, אחרי שמיסינו את מס החברות, אנחנו ממסים גם את הדיבידנד הזה בעוד 25%, לעומת חברה שהיא חברה מסחרית ששם הדיבידנד הוא פטור, אלא אם כן הוא הולך,

כשכר לבעלי המניות בתוך אותה חברה. מה שאני בא לעשות כרגע זה לבקש מהכנסת לכל הפחות, הרי המצב בוודאי שהוא היה צריך להיות, אבל אני אומר: לא. אני אומר: לכל הפחות, בואו נפטור את אותם מלכ"רים שמקבלים דיבידנד מחברות הבת שלהם, ויכולים להשקיע את אותם רווחים בתוך הפעילות החברתית של המלכ"ר. לא זאת בלבד, שזה יכול להצמיח, אדוני, יותר חברות כאלה,

הוא מאוד מגוון מהבחינה הזאת היום, הוא מאוד דיפוזי. יש גם חברות רבות שלא למטרות רווח, קואופרטיבים במקומות כאלה ואחרים, שיכולים לייצר גם מוקדי פרנסה, מצד אחד, גם ריבוי הפעולה החברתית, וגם לשלם מס חברות כדין. לכן, בגלל כל אלה, אני אומר לכנסת, אני מבקש, אני לא מבין למה הממשלה מתנגדת לדבר שהיה צריך להיות מובן מאליו, וקודם לכל הנחה אחרת. אני בא ואומר: בואו נפטור את החברות שהן לא למטרות רווח,

ואת אותן עמותות שלהן חברות-בנות, על 25% שהן משלמות על הדיבידנד, ולפחות להשוות אותן, לכל הפחות, לחברות המסחריות. כי כאשר חברת "כלל" תזכה בדיבידנד, לדוגמה, אם היא תשקיע אותו בחזרה בפיתוח שלה, היא לא תשלם את המס על הדיבידנד הזה, שהוא כאמור 25%. לעומת זאת, אם חברה שהיא למטרות ציבוריות,

מה שנקרא, שתוכל להשקיע את הכסף הזה בחזרה, בתוך הפעולה הציבורית שלה, אותה אנחנו לא פוטרים. בזה אני רוצה לסיים: אדוני, לצערנו הרב הרבה מאוד מהעמותות האלה תופסות את מקומה של המדינה.

בצער את הדברים הללו. אחרי משבר מיידוף, אחרי שהמדינה הולכת ומשתתפת, באופן מאוד חלקי, אבל רוצה לייצר תלות של העמותות בה, כדי שהעמותות האלה גם,

לא יבקרו יותר מדי את פעולות הממשלה, אנחנו בעצם מצרים את הבסיס הכלכלי והעצמאי של החברות האלה, שאנחנו מכירים אותן, ונתתי רק דוגמה קצרה לכמה שאנחנו מכירים יותר, שאנחנו היטב מכירים אותן. איזה שכל זה? לכן, חברי חברי הכנסת, אין צורך לנצל את כל עשר הדקות, ואני גם לא מתכוון להשיב לאחר מכן. אני מבקש את הצבעתכם במשהו שהוא של כולנו,

ציבורי, ועומד בצד הציבורי לעומת הצד היותר-פרטי.

תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. ישיב סגן שר האוצר, חבר הכנסת הרב יצחק כהן. באופן מפתיע, האמת היא שההצעה נכונה וגם ראויה אבל

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. מה אתה אומר, וואו. חברי הכנסת, תאפשרו לו להשיב. על כל פנים, הצעת החוק מבקשת לקבוע כי מוסד ציבורי יהיה פטור ממס על דיבידנד שחולק לו על-ידי תאגיד המצוי בהחזקתו המלאה או בהחזקה משותפת עם מוסד ציבורי אחר,

ובלבד שהכנסתו האמורה תשמש לקידום מטרה ציבורית. סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה קובע פטור ממס למוסדות ציבור לגבי הכנסתם שלא הושגה מעסק, וזאת על בסיס הרצון לקדם את פעילותם של מוסדות אלה. כמו כן ניתן למוסדות ציבור פטור ממס בעת חלוקת דיבידנד מחברה שאינה בשליטתם, החזקה שאינה עולה על 25%. על הכנסה מעסק של אותם מוסדות, לרבות הכנסה מדיבידנד המחולק על-ידי חברה שבשליטתם, לא ניתן פטור אף אם ההכנסות משמשות לקידום הפעילות הציבורית, וזאת על בסיס העיקרון שלפיו על דיני המס להיות נייטרליים ולהימנע מפגיעה בשוק החופשי ובתחרות ההוגנת, ועל בסיס ההנחה שעיקר פעילותו של מי שהוכר כמוסד ציבור אמורה להיות קידום פעילות ציבורית, וכי פעילות עסקית שנעשית על-ידיו אמורה טפלה לפעילותו הציבורית. השרה רוחמה אברהם. כך מאפשר למעשה המחוקק למוסד ציבורי החזקה שאינה החזקה ריאלית מתחת ל-25%, שלפיה אין שליטה על תאגיד-הבת, ומעניק את הפטור לגבי ההכנסה שמתקבלת בידי מוסד ציבורי מתאגיד כאמור. כאשר ההחזקה הופכת ריאלית, משמע, בשיעור הגבוה מ-25%, היא אינה מתומרצת על-ידי המחוקק, וכל הכנסה שמתקבלת מתאגיד כזה חייבת במס. לאור העובדה שהמיסוי המוטל על חברות הוא דו-שלבי, חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש הקואליציה, אי-אפשר לנהל את הדיון ככה. סגן השר ליצמן, סגן שר הבריאות, לאור העובדה, אדוני היושב-ראש, שהמיסוי המוטל על חברות הוא דו-שלבי, כאשר בשלב הראשון מוטל מס חברות על הכנסת החברה ובשלב השני מוטל מס על הכנסת בעלי המניות בעת חלוקת הרווחים או הדיבידנדים, אם יינתן פטור ממס למוסד ציבור בגין חלוקת דיבידנד מחברה שבשליטתו, יהא בכך כדי ליתן לאותו מוסד העדפה על פני עוסקים אחרים באותו תחום, דבר אשר יביא לפגיעה בשוויון ולתחרות בלתי הוגנת.

אדוני היושב-ראש, כי ניהול ישיר של עסק אשר היקפו גדול ביחס להיקף הפעילות הציבורית של מוסד ציבורי עלול לפגוע בסיווגו של התאגיד כמוסד ציבורי, ואילו באמצעות הקמת חברה-בת יוכל אותו מוסד ציבורי לעקוף את הוראות החוק, לנהל פעילות עסקית ענפה ולזכות להטבות שניתנות למוסדות ציבור, דבר אשר אף אותו התכוון החוק, כאמור, למנוע. לעניין זה יצוין כי מניסיון שהצטבר ברשות המסים,

של מוסדות ציבור ומלכ"רים בחברות-בנות נועד פעמים רבות לצורך ביצוע תכנוני מס, ויש להימנע מעידוד תופעה זו. חבר הכנסת אילן גילאון, עד עכשיו הכול בסדר?

שיש להשוות את מעמדם של מוסדות הציבור למצבן של חברות המחזיקות חברות בשרשור וזכאיות לפטור ממס בעת חלוקת דיבידנד בין-חברתי על-פי סעיף 126(ב) לפקודה אינה מן העניין, באשר באותו מקרה נועד הפטור למנוע מצב של מיסוי תלת-שלבי על אותה ההכנסה, כאשר בעת חלוקת הדיבידנד מהחברה המחזיקה לבעל מניותיה תהא חבות מס. אבקש מחברי הכנסת, לאור ההסבר הארוך והמנומק, להסיר את הצעת החוק מסדר-היום למרות הסימפתיה והאמפתיה של חבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת גילאון, תרצה להשיב?

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור למוסד ציבור על הכנסה מדיבידנד מחברה-בת), התש"ע 2010, של חבר הכנסת אילן גילאון, מי בעד?

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

43 נגד, 21 בעד. אם כן, הצעת החוק נדחתה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב), התש"ע 2010, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. יציג את החוק חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, אשמח לקבל ממך את ההעתק.

בבקשה. שר הביטחון, אתם עומדים באמצע מליאת הכנסת וזה מפריע לישיבה. אני מבקש, מי שרוצה לדבר, שיצא בחוץ. עמיתי חברי הכנסת, רבותי השרים,

חבר הכנסת אורי אריאל. אני לא שומע את עצמי, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת כץ, אתה עובר מחבר כנסת לחבר כנסת, אי-אפשר לנהל כך את הישיבה. רק, אדוני היושב-ראש, תוסיף לי זמן. חבר הכנסת אקוניס, כבר הערתי לך כמה פעמים, אתה באמצע המליאה, והרעש מגיע עד לכאן. אדוני היושב-ראש, רק לא על חשבון זמני. תודה, אדוני היושב-ראש. בשנת 2008 נכנס לתוקף החוק שזכה לכינוי "הרפורמה בעמלות". המטרה היתה לא רק להקל על הציבור, אלא גם להגביר את התחרות בתחום הבנקאות, לשפר את השקיפות לגבי עלות השירות הבנקאי ולהפחית את נטל עמלות חשבון העובר-ושב בקרב משקי-הבית.

עמיתי חברי הכנסת, בדיקה מקצועית שנעשתה על-ידי המועצה הישראלית לצרכנות מצביעה על כך שהרפורמה הזאת לא הצליחה להשיג את מטרותיה, ומצב רוב משקי-הבית אפילו הורע. לכ-70% ממשקי-הבית נטל העמלות רק עלה. גם המפקח על הבנקים לשעבר, מר יואב להמן, התייחס לדברים האלה ואמר כי בתחום ניהול העו"ש התייקרו העמלות בצורה משמעותית, התעריפון פוגע, למרבה הצער, בלקוחות רבים. עמיתי חברי הכנסת, למרות העובדה שניתנו למפקח על הבנקים במסגרת הרפורמה הסמכויות החוקיות להתערב בגובה העמלות, המפקח בחר שלא לעשות בהן שימוש, ואף אפשר לבנקים לייקר את רוב עמלות העו"ש. אשר על כן, לפני כארבעה חודשים הבאנו בפני ועדת השרים לענייני חקיקה שתי הצעות לביטול עמלות העו"ש. עמדת ועדת השרים לחקיקה באותה ישיבה היתה שלא לתמוך בהצעות האלה,

הוועדה הנחתה את המפקח על הבנקים לבחון אפשרות לפתרון בעיית עמלות העו"ש שלא בדרך חקיקה. בעקבות ההחלטה הזאת התנהלו מגעים שלנו, חברי הכנסת יוזמי הצעת החוק, של המועצה הישראלית לצרכנות, גם עם המפקח על הבנקים וגם עם איגוד הבנקים, כדי למצוא פתרונות. המועצה הישראלית לצרכנות אפילו היתה מוכנה, בניסיון לקדם את ההידברות ולגשר על חילוקי הדעות העקרוניים, להסכים לעיקרון בסיסי אחד, והוא העיקרון שקובע כי אין להרוויח פעמיים על חשבון הצרכן. נוסח העיקרון היה: בנק לא יגבה תשלום עבור פעולות בסיסיות בחשבון העו"ש שעליהן הוא מרוויח בדרך אחרת. לצערנו, הבנקים דחו גם את העיקרון הבסיסי הזה, של ההגינות, ולכן, עמיתי חברי הכנסת, הגענו למסקנה שחקיקה היא הדרך היחידה להגן על הצרכנים. עמלות העו"ש חייבות להתבטל, גם בגלל הפגיעה בצרכנים, גם בגלל הנזקים שהן יוצרות לתחרות, וגם בגלל העובדה שהן מהוות פגיעה כפולה ופסולה על גבו של הציבור הרחב. עמיתי חברי הכנסת, העלות השנתית של העמלות למשק-בית ממוצע גבוהה. ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים קבעה עוד בשנת 2007, כי ההוצאה הממוצעת של בעל חשבון בנק בישראל על ניהול שירותים בנקאיים בסיסיים גבוהה בכ-73% מההוצאה הממוצעת במדינות המערב. גם הרפורמה, כפי שאמרתי, לא הועילה. לכ-70% מהצרכנים, שמשלמים עמלות עו"ש, הן התייקרו בשיעור ממוצע של כ-45%. לא בכל העולם זה המצב. עמיתי חברי הכנסת, דוח בנק ישראל שהוגש לוועדת החקירה הפרלמנטרית קובע שהחל בשנות ה-90 בנקים במדינות מערביות רבות עוברים לוויתור על גביית עמלה בגין פעולות שוטפות בחשבון העו"ש, או שגובים גבייה מינורית בגין פעולות אלה. הדבר נכון בארצות-הברית, כך גם הנוהג בבריטניה, הולנד, שבדיה. במדינות אחרות, כגון אוסטרליה, קנדה ובלגיה, המדינה הובילה בחקיקה או באיום חקיקה לוויתור על עמלות ביחס לחשבונות שהם באופן יחסי מעוטי פעולות. עמיתי חברי הכנסת, ביטול העמלות הוא קודם כול לטובת הצרכנים הפשוטים, לטובת בעלי החשבונות הקטנים והבינוניים. כבר היום הלקוחות החזקים ממילא במקרים רבים פטורים מתשלום עמלות העו"ש. לעומתם, הצרכן הממוצע והחלש אינו יכול להתמקח, ומשלם את עמלות העו"ש. כלומר, דווקא הצרכן החלש הוא שמסבסד היום את החזק. ביטול עמלות העו"ש יחסוך מייד כסף לצרכנים החלשים. עמיתי חברי הכנסת, צריך להבין, הבנקים ממילא גובים תשלום על השירותים שלהם. הבנק הרי מרוויח מעצם קיומו של חשבון העו"ש. הם לוקחים את הזכות להשתמש ביתרות הזכות שלנו, ועושים בהן שימוש לצורך מתן הלוואות וביצוע השקעות שמכניסות לבנק הון רב. לעומת זאת, על יתרת החובה שלנו, האוברדרפט, הבנק גובה ריבית גבוהה. מדובר בסכומים המגיעים כדי מיליארדי שקלים בשנה. התשלום עבור פעולות העו"ש צריך להיות מגולם, לפיכך, בתוך הפעולות שהבנק ממילא גובה עליהן. הטלת העמלות על פעולות העו"ש מהווה לפיכך תשלום כפול ופסול לבנק. גם בסופרמרקט אנחנו לא משלמים עמלה על עגלה. העלויות האלה בסופו של דבר נגבות במסגרת מחיר המוצרים. יש כאלה שדואגים לרווחי הבנקים, אני שומע, והדאגה הזאת, עמיתי חברי הכנסת, מאוד מוזרה בעיני. ההכנסות מ-13 עמלות העו"ש הבסיסיות שהצעת החוק מבקשת לבטל הן כ-900 מיליון ש"ח בשנה. להשוואה, ההכנסות הכוללות של הבנקים הן בין 33 ל-36 מיליארד שקל בשנה, כלומר הכנסות הבנקים מעמלות העו"ש מהוות פחות מ-3% מכלל הכנסותיהם.

עמיתי חברי הכנסת, אל תאמינו לטענה שיש כביכול סכנה ליציבות הבנקים מביטול העמלות. עמיתי חברי הכנסת, העמדה של הממשלה, לצערי, ברוב דחוק, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לא לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני שמעתי שהנהלת הקואליציה שהתכנסה הבוקר,

חבר הכנסת דב חנין. שהנהלת הקואליציה שהתכנסה הבוקר, פנתה לוועדת השרים בבקשה לקיים דיון נוסף עד 10 באוקטובר, ואני מודיע כאן שאני מוכן להמתין לתשובת הממשלה. אני לא דורש הצבעה כרגע. אני דיברתי עם כמה מראשי סיעות הקואליציה, והם הביעו נכונות לעניין הזה. אני לא רואה כרגע את יושב-ראש הקואליציה.

השאלה היא אם עשית תיאום עם הממשלה. אז מודיע השר שמחון בשם מפלגת העבודה, שהם מתנגדים לדחיית ההצבעה. השר שמחון, אתם לוקחים, מאה אחוז, בסדר. אז אני אומר: אתה הודעת ליושב-ראש הקואליציה, והוא מודיע בעקבות הודעתך, בסדר, אז אני אומר את מה שידוע לי מהנהלת הקואליציה. לאחר ההחלטה של הנהלת הקואליציה, אני דיברתי עם ראשי סיעות בקואליציה,

יושב-ראש הקואליציה, זאב אלקין, אתם לא מסכימים לדחות?

אתם לא מסכימים לדחות את ההצבעה? אין סיכום על, אוקיי, הבנו.

אם כך, אדוני, אני בצער רב אומר שאנחנו נצביע על ההצעה הזאת, אלא אם כן הקואליציה מסכימה לדחות את תשובתה למועד אחר. טוב, אתה כבר שמעת מה שאמר יושב-ראש הקואליציה, שהוא לא מסכים לדחות את ההצבעה. אם כן, רבותי, אני עובר להצבעה,

בעצם תשובה, תשובת סגן השר. אדוני סגן השר. למה, כשאני רואה אותך מהדוכן אני מקבל השראה. אדוני סגן השר יתחיל את תשובתו, כיוון שהיום קצר והמלאכה מרובה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, אחרי השכנוע של חבר הכנסת מולה ושל יואל חסון, אני מתכבד להודיע שהממשלה מתנגדת להצעת החוק.

חבר הכנסת יואל חסון. לא ייתכן, אדוני, זה הציבור שלך שמשלם את הריביות האלה. חברי מהאופוזיציה. לפני ששכנעתם אותי היתה לי דעה אחרת. עכשיו שכנעתם אותי, אז אני תומך בהצעת הממשלה. לפני כשנה וחצי נכנס לתוקפו תיקון נרחב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 12), יואל, באשר לעמלות הבנקאיות. החוק תוקן בעקבות הצעת חוק ממשלתית, שנדונה בהרחבה בוועדת הכלכלה של הכנסת בשבתה כוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא עמלות הבנקים. בדיונים השונים השתתפו הגורמים המקצועיים השונים במשק, לרבות הפיקוח על הבנקים, הממונה על ההגבלים העסקיים, ארגוני הצרכנים, התאגידים הבנקאיים, מומחים מקצועיים מטעם הוועדה ועוד. לאחר כניסת התיקון לתוקף והיערכות מורכבת ומקיפה ביותר של המערכת הבנקאית, הראו הנתונים האמפיריים כבר בחלוף פרק זמן קצר יחסית לתחולת הרפורמה ירידה משמעותית במחירי השירותים הבנקאיים בחשבונות עובר ושב ובכרטיסי האשראי, שהם השירותים העיקריים והנפוצים ביותר במשקי-הבית. מחירי העמלות ירדו ביותר מ-40%. בהשוואה בין-לאומית, מחירי העמלות כיום בישראל נמוכים מהממוצע העולמי. נוסף על כך, בעקבות שקיפות המחירים ופשטותם לאחר הרפורמה, קיימת שונות רבה בין הבנקים, וכן קיימת התנהגות תחרותית מצדם בתחום העמלות, גם על מגזר משקי-הבית. השיטה הנוהגת בארץ, היוצרת זיקה בין היקף הפעילות להיקף התשלום, היא שיטה המקובלת במרבית מדינות העולם המערבי. הצעת החוק המוצעת מהווה התערבות בלתי מוצדקת במחירי העמלות הבנקאיות ומהווה התערבות מרחיקת לכת אשר אינה דרושה כיום, לאחר יישום הרפורמה בעמלות. עלות השירותים הבנקאיים בעובר ושב מסתכמת בכ-14 ש"ח עד 20 ש"ח בחודש בממוצע. שני הבנקים הגדולים הפרוסים בפריפריה מציעים את מחירי העמלות הזולים ביותר במערכת.

מדובר בעלות נמוכה הן בהשוואה בין-לאומית למחירי השירותים הבנקאיים והן בהשוואה לשירותים חיוניים אחרים במשק.

ההצעה המחייבת לתת חינם שירותים בנקאיים ללקוחות המבצעים רק את הפעולות המפורטות בהצעה אינה מוצדקת, וספק אם היא עומדת במבחנים חוקתיים. גילום עלויות תפעוליות בריבית, כמוצע בהצעות החוק, יפגע באוכלוסיות החלשות דווקא. לקוחות הצורכים יותר אשראי מקרב האוכלוסיות החלשות יסבסדו את הלקוחות שאינם צורכים אשראי כלל או צורכים אשראי מועט, הלקוחות האמידים יותר. מכאן שהנטל ייפול דווקא על כתפי האוכלוסיות החלשות, שיסבסדו את הפטור מעמלות שיינתן לכלל האוכלוסייה, תוצאה שדומה כי מציעי ההצעה אינם חפצים בה. יתירה מכך, לקוחות מקרב האוכלוסייה החלשה יזכו לתנאי ריבית נחותים לעומת הלקוחות האמידים. מעבר לאמור, גילום העלויות התפעוליות בריבית אף מייצר עיוות שאינו מקובל במערכות הבנקאיות בעולם. הסדר המחייב מתן שירותים בנקאיים, לרבות שירותי עובר ושב ללא תשלום, אינו קיים בשום מדינה מערבית. נראה שהצעת החוק מבקשת להתבסס על מדינה יחידה שבה משולמים מחירים נמוכים מאוד בגין פעילויות שוטפות, חבר הכנסת עפו אגבאריה, הקול שלך, עד אלי. תדברו בשקט, אם אפשר, רבותי. זאב אלקין, יושב-ראש הקואליציה, אני לא יכול לנהל את הישיבה בצורה כזאת.

השרים דן מרידור ויולי אדלשטיין, בבקשה. חברת הכנסת רונית תירוש. חברת הכנסת רונית תירוש, את רוצה שאני אקרא לך? אני קורא לך כבר פעם רביעית. את עוברת מפה לשם, וכל הזמן בקול רם. אי-אפשר לנהל את הדיון ככה. כן, אדוני.

אדוני היושב-ראש,

נראה שהצעת החוק מבקשת להתבסס על מדינה יחידה בעולם שבה משולמים מחירים נמוכים מאוד בגין פעולות שוטפות בעובר ושב, אולם בה הבנקים גובים מחירי עתק בגין שירותי עובר ושב אחרים הניתנים על-ידיהם במטרה לפצות את עצמם על ההפסדים. יוטעם כי במדינה זו מתקיים דיון ציבורי על בעייתיות ההסדר כאמור, בטענה כי אינו מתיישב עם ההגינות ופוגע דווקא בחלשים. אבקש מכם, חברי חברי הכנסת, להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת דב חנין, יש לך אפשרות, אולי בכל זאת, לשכנע את הממשלה להסכים להצעת החוק שלך. לרשותך עוד חמש דקות. רבותי, לפי בקשת 20 חברי כנסת, תהיה הצבעה שמית על הצעת החוק, אם חבר הכנסת דב חנין לא ישנה את החלטתו.

אדוני היושב-ראש,

אני שמעתי בקשב רב את תשובתו של סגן השר, ועמיתי חברי הכנסת, צר לי לומר לכם שלא השתכנעתי. יש במדינות העולם הסדרים אחרים. יש הסדרים הוגנים יותר וצודקים יותר. הבנקים לא עומדים לקרוס, חברות וחברים. 33 36 מיליארד שקלים רווחים לבנקים זה מספיק. הם לא צריכים את הפחות-ממיליארד הזה שהם לוקחים מהציבור, מאותם צרכנים, מאותם אנשים, לקוחות חלשים, עניים, בינוניים, שצריכים לשלם כסף על כל פעולה נוספת שהם עושים בבנקים. עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שהכנסת חייבת לשמוע לקולו של הציבור, הכנסת חייבת להיענות לקולו של הציבור ולהתחיל במהלך של התמודדות עם התופעה הבעייתית הזאת של עמלות מוגזמות, מופקרות, יער של עמלות, שפוגע גם בצרכנים וגם בתחרות. עמיתי חברי הכנסת, אני חייב להביע צער מיוחד על עמדתה של מפלגת העבודה,

עומדת נגד הצרכנים, נגד הציבור. מפלגה שהתחילה עם ערכים סוציאל-דמוקרטיים מוצאת עצמה היום, איזה ציפיות יש לך מהעבודה? יש שם אחרים גם. יש גם אחרים, ואני פונה אליהם.

אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, מפלגה שנבחרה עם ערכים סוציאל-דמוקרטיים לא יכולה היום, חברי הכנסת שלה לא יכולים היום להצביע בעד המשך ההפקרות, בעד המשך התנהלותם של הבנקים, בעד המשך שוד האזרח, הציבור, הלקוחות הקטנים, הבינוניים, על-ידי הבנקים. עמיתי חברי הכנסת, חשוב להבהיר שביטול עמלות הבנקים יתרום גם תרומה אמיתית לתחרות. הצרכן הישראלי לא יודע היום מהו המחיר של השירות הבנקאי שלו, כי יש יער של עשרות מחירים של עמלות שונות ומשונות. קשה מאוד לחלץ מחיר אחד וברור, ולכן מרוב עצים פשוט לא רואים את היער. ביטול עמלות העו"ש לא יבטל את יכולתו של הבנק לגבות מהלקוחות שלו כסף, אבל יהפוך את שלל העמלות למחיר אחד, ברור, בר-השוואה, וזאת הסיבה האמיתית לחשש של הבנקים, הסיבה האמיתית לחשש של הבנקים היא לא החשש הכלכלי או החשש ליציבות. לבנקים בישראל יש רווחים אדירים, וגם בשנה ובשנתיים האחרונות, כאשר הציבור בישראל נאנק מקשיים ומבעיות, הבנקים המשיכו ברווחים אדירים. החשש של הבנקים הוא בדיוק בגלל החשש שלהם מהתחרות, כי כאשר במקום יער העמלות יהיה מחיר אחד ברור וגלוי לשירותים הבנקאיים, הציבור יוכל להחליט באיזה בנק הוא רוצה לנהל את כספו, איזה בנק כדאי לו יותר ואיזה בנק פשוט עושק אותו. לכן, עמיתי חברי הכנסת, הפנייה שלי אליכם, חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה כאחד, וקודם כול כמובן לאותם חברים יקרים מהקואליציה שהיו יחד אתנו שותפים במהלך של המאבק על הצעות החוק האלה, אני פונה אליכם להצביע בעד החוק הזה, בעד ביטול העמלות. מי שלא יכול לעשות את זה לא חייב להישאר באולם. אני לא מציע לאף אחד מאתנו להירשם ברשימה השחורה של אלה שמגינים על רווחי הבנקים מול הציבור, מול האזרחים, מול הלקוחות, ולא שומעים את קולו של הציבור.

חבר הכנסת דב חנין, לפני שאתה יורד, הצעתי לך להפוך את זה להצעה לסדר-היום. אם אתה עומד על כך, אנחנו נקיים הצבעה שמית. אני עומד על הצעת החוק. תודה רבה. רבותי, חבר הכנסת בר-און, חבר הכנסת זאב אלקין, אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה היא שמית. יש בקשה של 20 חברי כנסת לקיים הצבעה שמית. אני מבקש, בזמן ההצבעה, שלא יהיו הפרעות. מזכירת הכנסת, את יכולה להתחיל את ההקראה. רבותי, ההצבעה היא הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא,

עפו אגבאריה,

רחל אדטו, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין,

יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ,

אורי אורבך, אינו נוכח חיים אורון,

זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי,

חבר הכנסת אריאל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, נגד דניאל אילון, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח דליה איציק, אינה נוכחת מיכאל איתן,

אריה אלדד,

טלב אלסאנע,

זאב אלקין,

חיים אמסלם,

אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן,

אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח זאב בילסקי,

בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי,

דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק,

אילן גילאון, בעד גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, אינו נוכח אברהם דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג,

דניאל הרשקוביץ,

מגלי והבה, אינו נוכח מתן וילנאי, נגד עינת וילף, נגד יצחק וקנין, נגד נסים זאב,

אורית זוארץ, אינה נוכחת חנין זועבי,

חבר הכנסת בר-און, זאת הפעם האחרונה שאני מעיר לך. אתה עומד כבר עשר דקות, אדוני שר המשפטים, אתה הרי לא מצביע, אז תצאו ותדברו כמה שאתם רוצים.

אי-אפשר באמצע הצבעה, (קוראת בשמות חברי הכנסת) ג'מאל זחאלקה,

ציפי חוטובלי,

דב חנין,

יואל חסון,

ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב,

שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון,

אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן,

יצחק כהן,

משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ,

יעקב כץ,

ישראל כץ, נגד ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו,

סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה,

שאול מופז, בעד משה מטלון,

אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי,

אלכס מילר,

סטס מיסז'ניקוב, נגד אורי מקלב,

יעקב מרגי,

דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין,

גדעון סער,

גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח ציון פיניאן, אינו נוכח יוסי פלד,

יוחנן פלסנר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ,

אברהים צרצור, בעד פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון,

ליה שמטוב,

עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד רבותי, אנחנו עוברים להקראה פעם שנייה לאותם אלה שלא נכחו. אבקש ממזכירת הכנסת לקרוא את השמות שוב. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רחל אדטו, אינה נוכחת יעקב אדרי, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח זבולון אורלב, נגד דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח דליה איציק, בעד אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח אורי אריאל, בעד זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אברהם דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח מגלי והבה, בעד אורית זוארץ, אינה נוכחת ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת גאלב מג'אדלה, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח ציון פיניאן, אינו נוכח יוחנן פלסנר, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת מירי רגב, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי, בעד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת רבותי, יש מישהו באולם המליאה שנוכח ולא הצביע? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורית זוארץ, בעד מאיר פרוש, נגד רבותי, יש עוד חבר כנסת שנוכח ולא הצביע? אם כן, הסתיימה ההצבעה. אבקש להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. רבותי, להלן תוצאות ההצבעה, הצעת

ביטול עמלות על שירותים בסיסיים בחשבון עובר ושב), התש"ע 2009, של חבר הכנסת דב חנין: בעד, 28, מתנגדים 48. אם כן, הצעת החוק נדחתה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, הקמת מחוז מרכז), התש"ע 2010, של חבר הכנסת רוני בר-און. ישיב שר המשפטים, השר יעקב נאמן. לרשותך, חבר הכנסת בר-און, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, השרים, חברי הכנסת, דבר שבשגרה הוא שהצעות חוק של אנשי האופוזיציה מגיעות הנה מדי יום רביעי ומוסרות בכוחה של הקואליציה,

שההצעות של חברי הקואליציה מתקבלות פה-אחד. ההצעה של היום היא סוג של מבחן, הייתי אומר, מבחן על גבול הפרובוקציה, משום שההצעה שלי, חברי חברי הכנסת, היא העתק מדויק של תזכיר הצעת חוק שהפיץ משרד המשפטים בשנת 2008, וקרה משהו שאני לא יכול להבין אותו, אני אנסה להציע פתרונות, שפתאום, תחת שר המשפטים החדש, משרד המשפטים מתנגד להצעת החוק, לתזכיר הצעת חוק שמשרד המשפטים יזם. אתה חבר אופוזיציה. יש מה שנקרא חוק לשכת עורכי-הדין, הוא בן 50 בשנה הבאה. סעיף 12 בחוק לשכת עורכי-הדין קובע סטטוטורית את המחוזות של לשכת עורכי-הדין. הם מקבילים אחד לאחד למחוזות של בתי-משפט: מחוז ירושלים, תחום שיפוטו של בית-המשפט המחוזי בירושלים, כך לגבי תל-אביב, תחום שיפוטו תל-אביב, כך לגבי חיפה, כך לגבי הצפון, תחום שיפוטו של בית-המשפט בנצרת, וכך לגבי מחוז הדרום, תחום שיפוטו של בית-המשפט האזורי בבאר-שבע. בשנת 2007 הורה, בשכל רב, שר המשפטים הקודם על הקמת בית-משפט מחוזי מרכז. עד אז הוא היה בתל-אביב. כל מדינת תל-אביב, מגדרה עד חדרה, היתה בתל-אביב. הקימו בית-משפט למחוז מרכז. טבעי היה שלצד בית-המשפט המחוזי מרכז יוקם מחוז לשכה חדש במחוז המרכז, כפי שמצווה סעיף 12 לחוק לשכת עורכי-הדין, שלא שונה עד עצם היום הזה. המצב החוקי היום הוא, וזה המצב החוקי, שלמחוז תל-אביב אין סמכות שיפוט לגבי עורכי-דין שהם ממחוז המרכז. לא זו בלבד, אלא שהלכה למעשה, הווה עובדא, שעורך-דין שעובד בבת-ים, והוא שייך למחוז המרכז, הועמד לדין בוועדת האתיקה של תל-אביב, ואמר: אין לכם סמכות לדון אותי לפי חוק לשכת עורכי-הדין, והעניין תלוי ועומד בבג"ץ. אבל שר המשפטים הקודם, או משרד המשפטים הקודם, בתקופה של השפיות, ולא בתקופה שבה דרסו את האופוזיציה, הניח תזכיר הצעת חוק להקים מחוז מרכז חדש למרכז. מה קרה שעמדת משרד המשפטים השתנתה, ששר המשפטים נלחם בהצעת החוק שמשרד המשפטים שם על השולחן? אני לא רוצה עכשיו להלאות אתכם בחיזוק הפריפריה. תעלו בדעתכם, עורך-דין מלוד, שיושב ב-10 מטרים רבועים וצריך לנהל את ענייניו, מה הוא דומה למשרדים שיושבים בבית-אסיה? מה הוא דומה למשרדים שנמצאים במגדל-ברקוביץ מול המשרד? מה דומה עורך-דין קטן מפתח-תקווה, עורך-דין אחד, למשרדים של 200 עורכי-דין במשרד ו-170 עורכי-דין במשרד? כל העניין הזה נובע מצורך אחד, חברים, לחזק את ועד מחוז תל-אביב. זה מה שעושה הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת כרמל שאמה, שמשרד המשפטים תומך בה, מוביל אותה. שלי הוגשה לפני חצי שנה. שלו הוגשה לפני חודשיים, היא כבר עברה קריאה טרומית, היא כבר מוכנה לקריאה ראשונה. בכל המחוזות פועלים המחוזות ברמה מקומית מול בתי-משפט ורשויות המדינה. עורכי-דין בירושלים, יש להם מערכת יחסים מאוד מיוחדת עם בתי-המשפט בירושלים, לא דומה למערכת היחסים של עורכי-הדין בתל-אביב, וכנ"ל עורכי-הדין בנצרת מול מחוז הצפון, ואותו הדבר חיפה בחיפה. מה מפריע לעשות את זה גם לגבי מחוז מרכז? אני אגיד לכם מה אני חושב, איפה הבעיה. הבעיה היא במשרדים הגדולים של עורכי-הדין. יש כ-30 משרדי עורכי-דין, כולם בתל-אביב, כו-לם בתל-אביב, שמכילים יותר מ-100 עורכי-דין, יש משרדים שמגיעים כמעט ל-200. אם תעשו ממוצע, ניקח 150 כפול 30, הם כולם מצביעים כאיש אחד, ברגע שמנהל המשרד, האיש שמופיע בראש הפירמה,

על ראש הלשכה הזה או על ראש הוועד הזה אנחנו הולכים, הא לכם 4,500 פתקאות בקלפי לפני שהחלה ההצבעה. ללשכת עורכי-הדין,

אחוזי בחירה עוד יותר נמוכים משל הכנסת, בין 10,000 ל-12,000 מצביעים. כנראה כולם שם אוהבים את הבוסים שלהם.

עכשיו, להשתלט על מוסדות הלשכה למשרדים הגדולים זה לא עניין של פרסטיז'ה, זה עניין הרבה יותר רציני. כזכור לכם, הוועדה לבחירת שופטים מורכבת משלושה נציגי הרשות השופטת, ארבעה נציגי הדרג הפוליטי, והגורמים המכריעים הם שני נציגי לשכת עורכי-הדין. אתם מבינים למה חשוב לשלוט בלשכת עורכי-הדין? כי היא בוחרת את השניים האלה. ואני עצמי הרצתי אחד מהאנשים שיושב כאן בכנסת היום. בתור נציג הלשכה לא הצלחתי, ולמדתי את הנושא הזה עד תום, ניהלתי מה שנקרא ניתוח אסטרטגי של השדה הפוליטי, לא הצלחתי, אבל זה מה שניסיתי לעשות. חברים, לפני כמה שנים מחוז צפון הופרד ממחוז חיפה. זאת הצלחה מסחררת. אם עד אז הצביעו בבחירות נציגי מחוז הצפון בשיעורים של פחות מ-40%, אחרי ההפרדה הם באו בשיעור של 60% להצבעה. אם בהשתלמויות כל מחוז של הלשכה עושה השתלמויות מקצועיות, כל מחוז יודע מה הבעיות של המחוז שלו, ובונה את הסילבוס של ההשתלמויות לפי הצרכים של עורכי-הדין. ועד מחוז תל-אביב לא יודע מה הם צורכי ההשתלמות של עורכי-הדין בנס-ציונה ושל עורכי-הדין ברמלה ושל עורכי-הדין בלוד. אחוז ההשתתפות בהשתלמויות עלה מ-20% ללמעלה מ-55%. עכשיו, זה לא עולה כסף. מי שיספר שזה עולה כסף, גם אם זה עולה כסף זה מוצדק. מה, בית-משפט מחוז מרכז לא עולה כסף? זה מוצדק. מגיע יישר כוח לפרופסור דניאל פרידמן שעשה את בית-המשפט של מחוז מרכז. אז עוד 1.5 מיליון שקל

קשיח בתקציב לשכת עורכי-הדין כתשלום של הוועד המרכזי למחוז החדש שיוצר, לא יפיל את לשכת עורכי-הדין. אפילו ועד מחוז תל-אביב שהכול חפצים ביקרו לא ייפגע מזה, משום שהאחיזה שלו בוועד המרכזי ובמועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין תישאר אותו דבר. רק יינתן ייצוג נוסף לוועד מחוז מרכז. אדוני השר כחלון, לחברים מרחובות, מפתח-תקווה, מאזור הבחירה של סוסאן, כל אלה יוכלו ללכת גם לוועד המרכזי, ולא רק חברי עורכי-הדין ממחוז תל-אביב, עם העניבות והפפיונים והנעלי לק, גם אלה שהולכים עם נעליים מאובקות בשדות של חבל מודיעין. אדוני השר, לפני שאתה עולה להשיב לי את התשובה שכתבו לך בלשכה, אני מבקש להפנות אליך שלוש שאלות ממוקדות, ואני מצפה לקבל תשובה, ולא קל לי לשאול אותך, כי אני מכיר אותך הרבה שנים, וכל העניין הזה קשה לי, כי מדובר בשר המשפטים הספציפי, למה לא כמו כל המערכת במדינת ישראל? מדינת ישראל מחולקת למחוזות. תשאל את השר גדעון סער, הוא יגיד לך, יש לו מחוז חיפה, ומחוז צפון, ומחוז תל-אביב,

ומחוז דרום ועוד מחוזות וירושלים. למה לא כמו של השר גלעד ארדן שיש לו כל המחוזות? אבל למה לא כמו כל המחוזות שלך, השר אהרונוביץ? יש לך חיפה וצפון ותל-אביב, ומרכז, יש לך מרכז, גם אני רוצה מרכז ללשכת עורכי-הדין, בירושלים יש לך ודרום יש לך. למה לא כמו הפרקליטויות שלך, כבוד השר נאמן? יש תל-אביב, ויש חיפה, ויש צפון ויש ירושלים, ויש דרום ויש מרכז. אז גם בבתי-משפט יש לך, גם בפרקליטויות יש לך מחוז מרכז, גם במשטרה יש לך מחוז מרכז, כל אכיפת החוק מדברת על מחוז מרכז, רק ללשכת עורכי-הדין אתה לא רוצה לתת? למה בכלל הממשלה מתערבת בלשכת עורכי-הדין? אדוני חבר הכנסת בר-און, אני אתן לך עוד דקה, אבל דע שיש לך עוד חמש דקות אחרי, אבל אני מבקש את התשובה מהשר. אחרי שאני אשיב, השר לא יהיה לו במקום תשובה. תשתדל לסיים בתוך דקה. אני ממקד את השאלות. מה גרם לכם, השר נאמן, לשנות את החזית מתזכיר הצעת החוק של 2008? ואל תגיד לי שאתם לא מתערבים בענייני הלשכה בשנת בחירות. ביוני יש בחירות בלשכה. אתם מתערבים, אתה מתערב, אתם מעצימים את תל-אביב בהצעת החוק של כרמל שאמה. אתם רוצים לתת למחוז תל-אביב יותר מפי-שניים מכוחו לדרוס עוד יותר את הפריפריה, לא רק את הפריפריה המסכנה, גם את ירושלים, וגם את חיפה וגם את באר-שבע. תגיד לי, אדוני שר המשפטים, אני מבקש מחילה מראש, למה אתה בכלל אישית מטפל בעניין הזה?

תודה לחבר הכנסת רוני בר-און. ישיב שר המשפטים, השר יעקב נאמן. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להסביר את הנושא.

12 לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א 1961, שעניינו מחוזות לשכת עורכי-הדין, קובע בנוסחו היום, כדלקמן: ואלה המחוזות של לשכת עורכי-הדין: מחוז ירושלים, שתחומו אזור שיפוטו של בית-המשפט המחוזי בירושלים, מחוז תל-אביב, שתחומו אזור שיפוטו של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב יפו, מחוז חיפה, שתחומו אזור שיפוטו של בית-המשפט המחוזי בחיפה, מחוז הצפון, שתחומו אזור שיפוטו של בית-המשפט המחוזי בנצרת, מחוז הדרום, שתחומו אזור שיפוטו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע. בהצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, הקמת מחוז מרכז), התש"ע 2010, המונחת לפניכם והמוצעת על-ידי חבר הכנסת רוני בר-און, מוצע לתקן את סעיף 12 האמור. על-פי ההצעה יתווסף לחמשת מחוזות לשכת עורכי-הדין המנויים כאמור בסעיף 12 מחוז נוסף, הוא מחוז המרכז, שתחומו אזור שיפוטו של בית-המשפט המחוזי מרכז. יש לציין בהקשר זה כי אזור השיפוט של בית-המשפט המחוזי מרכז נגרע מאזור השיפוט של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. עוד מוצע ככלל כי אם יוקם בית-משפט מחוזי או יבוטל בית-משפט מחוזי, תכונן המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין בהתאם מחוז חדש או שתבטל מחוז קיים במקרה של ביטול בית-משפט מחוזי. לפי ההצעה עתיד כינונו של מחוז המרכז של הלשכה לקרום עור וגידים בבחירות הקרובות למוסדות לשכת עורכי-הדין. שלא כעולה מדברי ההסבר של הצעת החוק, אין הממשלה סבורה כי המהלך של הקמת בית-המשפט המחוזי מרכז גורר אחריו מהלך מקביל בחוק לשכת עורכי-הדין בדמות הקמת מחוז חדש ונוסף ללשכת עורכי-הדין. בשאלה זו, שהיא בעיקרה שאלה של מדיניות, אין הממשלה רואה את הדברים עין בעין עם מציע הצעת החוק. זאת ועוד, כפי שציינתי, לפי ההצעה עתיד כינונו של המחוז הנוסף של הלשכה במרכז לבוא לידי מעשה בבחירות הקרובות למוסדות הלשכה. בחירות אלה עתידות להיערך כבר בקיץ 2011. נוכח קרבתן של הבחירות כאמור, סבורה הממשלה גם כי הצעת החוק בעיתוי הנוכחי באה להתערב בהליכי הבחירות הקיימים בלשכת עורכי-הדין. לפיכך מתנגדת הממשלה להצעת החוק ומבקשת להסירה מעל סדר-יומה של הכנסת. תודה לשר המשפטים השר יעקב נאמן. אשר לשאלות האישיות ששאל אותי חבר הכנסת הנכבד, אני רוצה להדגיש, שהנושא הזה הוא נושא בוויכוח בתוך לשכת עורכי-הדין, ואני חושב שאין זה ראוי שהכנסת תיכנס לוויכוחים בתוך לשכת עורכי-הדין. שאלה שנייה, על התזכיר שהופץ בשנה שעברה, עובדה שהממשלה הקודמת לא הציעה את התזכיר הזה כהצעת חוק, וזה החלטה של הממשלה הקודמת ולא של הממשלה הנוכחית. שאלה שלישית, למה אני מתערב, אני לא מתערב, ולכן אני מציע גם לכנסת לא להתערב. תודה רבה. תודה לשר המשפטים, השר יעקב נאמן. חבר הכנסת בר-און, לרשותך חמש דקות נוספות לנסות אולי לשכנע את חברי הכנסת והשרים כן לתמוך. לרשותך חמש דקות. מכובדי השרים, חברי הכנסת, אני מצטער לקבוע שהתשובה הכוללת של שר המשפטים, ועוד יותר תשובתו הספציפית על השאלות שהצגתי לפניו, היא ניסיון לפגוע באינטליגנציה של חברי הכנסת. אומר שר המשפטים שהוא לא מתערב. אם אתה לא מתערב, למה הפלת בקולך שלך את ההצעה שלי בוועדת השרים? אם אתה לא מתערב, למה העברת בקולך שלך את הצעת החוק הפרטית של כרמל שאמה, שנועדה להכפיל את כוחו של ועד מחוז תל-אביב במועצה הארצית ובוועד המרכזי? יושב פה היושב-ראש רותם, יושב פה וכבר מכין את הצעת החוק לקריאה ראשונה.

מכין את החוק לקריאה ראשונה. איך אפשר להגיד שאתם לא מתערבים? והאם הכלל הזה, שזה בשנת בחירות, חל רק על הצעת החוק שלי, שעולה בקנה אחד עם אמירת החוק של חוק לשכת עורכי-הדין? והעובדה שזה שנת בחירות ומטפלים בהצעת החוק של כרמל שאמה, שנועדה לחזק את יקירכם דורון ברזילי בוועד מחוז תל-אביב, היא לא מטופלת בשנת בחירות? ואיך אתה מסביר את הסתירה שהצגתי בפניכם, שאתם פועלים בניגוד לחוק? אם ועדים מחוזיים מקבילים לבתי-משפט שמוקמים על-ידך, צריך להיות ועד מחוזי מול בית-המשפט המחוזי מרכז שהקמתם לפני שנתיים.

אל תפריע לי. הקמתם את זה לפני שנתיים. התזכיר לא השתכלל להצעת חוק כי הממשלה הקודמת סיימה את דרכה, למרבה הצער. וכתוצאה מצערת מזה שהיא סיימה את דרכה אתה יושב בכס שר המשפטים וחבריך יושבים בכיסאות של השרים האחרים ויצביעו עכשיו נגד החוק של לשכת עורכי-הדין. נכון שלא צריך להתערב. זה חוק שעובד 50 שנה בלי ההתערבות הגסה של הממשלה. ועכשיו היא מתערבת כשהיא מעצימה את תל-אביב בהצעת החוק של שאמה, והיא מחסלת את עורכי-הדין ממחוז המרכז כשהיא דוחה את הצעת החוק של משרד המשפטים, שאני מנסה להוביל אותה. ואני מצטער שלא השבת על השאלה המכריעה מכול, איך המשרדים הגדולים בתל-אביב, ברגל גסה, משתלטים על עמדת ההכרעה בוועדה לבחירת שופטים? זאת השאלה שהופנתה, ועל זה בחרת שלא להשיב. ואני מציע לך לא לשמוע עצות מאלה שנזקקים לעורכי-דין רק כאשר יש להם צרות. עכשיו תשאל את השר גלעד ארדן, אפילו המשרד להגנת הסביבה, יש לו מחוז מרכז, כמו שיש לו מחוז ירושלים, ותל-אביב, ודרום, וצפון וחיפה, יש לו מחוז מרכז חשוב מאוד. במשרד הפנים, השר אלי ישי לא פה, יש מחוז מרכז. ברשויות התכנון יש מחוז מרכז. במשרד הבריאות יש מחוזות. במשרד החינוך יש מחוזות. השר אטיאס, במשרד השיכון יש מחוזות.

אמרתי שאצלך יש מחוזות, בית-משפט, פרקליטות, משטרה, כל המוסדות המפוארים של אכיפת,

אני מצטער שאני משעמם אותך, הגברת לבנת, אני מצטער שאני גוזל מזמנך היקר ואני משעמם אותך, אבל תאמיני לי שיש לך עוד מה ללמוד גם אם שומעת את הדברים פעמיים. למה בכל העסק הזה, של מערכת אכיפת החוק, כל ארבע הזרועות קיימות בכל הארץ. רק בלשכת עורכי-הדין, רק במחוז מרכז, צריך להגדיל ולהאדיר ולהלל ולשבח את יושב-ראש ועד מחוז תל-אביב. ואת זה עושים בשנת הבחירות.

מכיוון שיש במדינת ישראל 30,000 עורכי-דין, ורק 5,000 או 6,000 שותפים לדעה הכל-כך גסת רוח כלפי החברים האחרים שלהם, ישמע הציבור וישפוט. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעה. תודה לחבר הכנסת רוני בר-און. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, הקמת מחוז מרכז), התש"ע 2010, של חבר הכנסת רוני בר-און,

רבותי, מי בעד?

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לשכת עורכי-הדין (תיקון, הקמת מחוז מרכז),

44 נגד, 25 בעד. אם כן, רבותי, הצעת החוק לא נתקבלה. הצעת חוק איסור הפליה של תלמידים במערכת החינוך (תיקוני חקיקה), התש"ע 2010, של חבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת מולה, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, ראשית כול אני רוצה להגיד, לפני החוק, אני חושב שבשנה האחרונה, אם יש מישהו שאנחנו יכולים להתגאות בו בנושא הזה, בין כל השרים, בשל מציאת פתרונות לבעיות של הפליה במערכת החינוך, זה שר החינוך. אני ראיתי אותו בשנה שעברה בפרשת פתח-תקווה, כשבתי-ספר מסוימים לא רצו לקלוט עולים מאתיופיה, ראיתי את שר החינוך, באיזה נחישות פעל כדי לעצור את התופעה הזאת בבית-הספר שם. אבל הבעיה שלנו, ההצעה שלנו כרגע היא הצעת חוק שמבקשת לשים סוף פסוק לתופעה הפסולה הזאת, שבאים ואומרים: אנחנו לא רוצים לקבל תלמידים בבית-ספר בגלל מוצאם, או צבע עורם, או שיוכם העדתי. אנחנו יזמנו את הצעת החוק, אנוכי וחברי הכנסת ניצן הורוביץ ושי חרמש, אני יודע שיש הצעת חוק דומה גם לחברת הכנסת חוטובלי, אני יודע שיש הצעת חוק דומה גם לרב אמסלם, שהונחה,

חברי הכנסת, באים ואומרים, יש הצעת חוק, ברור לנו שיש בעיה עם החוק. האמת היא שלו הפעילו את החוק הקיים בנחישות רבה, יכול להיות, אולי היינו חושבים פעמיים. אבל הבעיה היא, הסיפור של אפליית תלמידים בבתי-הספר במקרה הטוב נשאר לנחישותו של השר, ואנחנו רצינו לסייע לשר, לתת לו יותר סמכויות.

לא יעלה על הדעת שבית-ספר שהמדינה מממנת, או נותנת מימון, לוקחת מאותם הורים של אותם ילדים, מעבירים את זה לאותו מוסד חינוך, אבל המוסד החינוכי הזה יבוא ויגיד: אני לא מקבל את התלמידים. אם אנחנו רוצים להתמודד עם התופעה הפסולה הזאת, שמקבלים תלמידים בגלל שיוכם העתידי או מוצאם, זה דבר פסול, זה לא יהיה אצלנו,

לא יכירנו. לא בחברה שלנו. המסר הזה הוא מסר חינוכי ממדרגה ראשונה, יותר מכל מסר אחר. אנחנו רוצים שהחברה שלנו תהיה חברה בריאה יותר, שוויונית יותר, צודקת יותר, והמפתח להעברת מסרים הוא דווקא באמצעות בתי-הספר. אבל כאשר תלמיד לוקח את ילקוטו ואומרים לו: אצלנו בבית-הספר לא תתקבל, זה מסר מפלה, זה מסר רע מאוד. אני רוצה לקחת את החברים, אילו רצה יהודי בניו-יורק ללמוד באיזה בית-ספר והיו אומרים לו: לא נקבל אותך כי אתה יהודי. ואללה, איך היינו מתקוממים, איך היינו זועקים, איך היינו מפעילים את הקונסוליות שלנו כדי לבוא ולהגיד: אתם פוסלים את האיש הזה כי הוא יהודי. למה דווקא אצלנו בישראל, אחרי שהקמנו לנו מדינה לתפארת, אני אומר: מדינה לתפארת, אחרי 62 שנה, איך אפשר שיבואו ויגידו, אנחנו לא נקבל אותך לבית-ספר? תראו את פרשת עמנואל.

הפרשה הזאת, פרשת עמנואל, בכלל לא קשורה להצעת החוק הזאת, אבל ראינו איך אפילו אישי ציבור התפתלו, לא היו להם אפילו תשובות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך, אני מכיר את הקלישאה הזאת, שאומרים: על מה אתם מדברים, אין אצלנו, זה לא יכול להיות, התלמידים שלנו ילמדו על-פי תרבותנו, אמונתנו וכו'. אני לא באתי לקבוע שהתלמידים לא ילמדו על-פי אמונתם. אנחנו רק אומרים, אל תגידו: לא נקבל תלמיד בגלל מוצאו או שיוכו העדתי. אין לי שום בעיה, אני לא נגד זרמים בחינוך בארץ, אין שום בעיה. הזרם החרדי יהיה לו זרם חרדי. הזרם הממלכתי יהיה לו זרם ממלכתי, הזרם הכללי יהיה לו זרם כללי. אין לי שום בעיה עם זה. ממלכתי-דתי, אדרבה ואדרבה. אבל התת-זרמים בתוך אותם זרמים, זאת המחלה הרעה בחברה שלנו, אדוני היושב-ראש. אני אומר לך, אם אני בוחן את אותם הורים של אותם תלמידים בפתח-תקווה, העולים מאתיופיה, כולם שומרי מצוות, כולם מתפללים. כל עוונם הוא באמת שהם יוצאי אתיופיה. זה כל הסיפור. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאם אנחנו רוצים להתמודד עם התופעה הזאת, תופעת האפליה, אנחנו צריכים לתת יותר כלים למשרד החינוך, לשר החינוך. החינוך צריך להיות יותר ממלכתי ולא פרטני או פרטי. בשם בית-ספר פרטי, אני יודע, האפליה גוברת. זה לא נכון. אני גם לא רוצה לבוא ולהגיד שבכל מקום, שבכל בתי-הספר הפרטיים יש אפליה. אני לא רוצה להגיד את זה. אני חושב שבין בתי-הספר הפרטיים יש גם בתי-ספר טובים, שלא מפלים. אבל אני אומר לכם שיש תופעות הרבה יותר חמורות.

נפגשתי עם הרבה מאוד נציגי עמותות, הרבה מאוד אישי ציבור, הרבה מאוד ראשי ערים, באים ואומרים לנו שזרם מסוים אומר לנו שהוא לא מקבל x,

אני יודע, יש פה בעיות פוליטיות, אני מכיר את ההרכבים הקואליציוניים, אני מכיר את כל התופעות הפסולות שיש גם בדילים הקיימים. אבל אני רוצה לבוא ולהגיד לחברים כאן: אסור שיהיה דיל בענייני אפליה וגזענות. בשום פנים ואופן לא. תופעת גזענות ואפליה זוהי תופעה פסולה מיסודה, מהיסוד שבה. כמו שאמרתי פעמים רבות, יש כאלה שאומרים, בישראל יש תופעת גזענות נגד העלייה מאתיופיה באופן כללי. הדבר הוא לא נכון. אני לא חושב שיש אפליה מכוונת דווקא נגד עולי אתיופיה, אבל אין לי תשובות על כאלה שמפלים תלמיד יוצא אתיופיה בגלל מוצאו. אז נותנים דווקא נשק וכלי לאלה שמשתמשים בהכללה בתופעה הזאת.

התופעה הזאת איננה רק תופעה של קבוצה מסוימת של עולי אתיופיה. אני מקווה שהממשלה, השר, לא רק יפעילו את הסמכויות הקיימות שלהם, אלא ניתן להם יותר סמכויות. תפקידה של הכנסת לתת כלי ברור, חד-משמעי, לשרים ולפקידים, שיוכלו להשתמש בכלים האלה.

אנחנו לא מסכימים שבית-ספר שמקבל תקציב מהמדינה ייקח את הכסף של המדינה אבל יפלה בו אזרחים אחרים. לא יכול להיות. זאת תופעה פסולה. אנחנו לא צריכים להסכים, אני יודע שיש לנו חילוקי דעות עם השר. אני יודע שהשר חושב שהצעת החוק שלנו דווקא מצמצמת את שיקול הדעת. אנחנו חושבים אחרת, אבל אנחנו נשמח אם השר בדבריו ישכנע אותנו. בסך הכול אנחנו אומרים שבית-ספר מפלה, אסור לו לקבל תקציב מהמדינה.

אני חוזר ואומר, אני יודע שהשר נקט כמה אמצעים בסוגיה הזאת, אבל אנחנו חושבים שהצעת החוק יכולה לתת יותר סמכות כדי להתמודד עם התופעה. לכן אנחנו נבקש לשמוע את השר, ונחליט מה אפשר לעשות בהמשך.

תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. ישיב שר החינוך, השר גדעון סער. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה לומר שגם המציעים, חבר הכנסת מולה וחבר הכנסת הורוביץ, וגם ההצעה כשלעצמה באים ממקום חיובי ונכון, של הזדעקות מול תופעות של אפליה, מול תופעות של גזענות. ההתמודדות עם התופעות האלה, שהן תופעות נפוצות בחברה הישראלית, על כל רבדיה ועל כל מגזריה, היא אחד הדברים שמהימים הראשונים בתפקיד אני מתמודד אתם. חבר הכנסת מולה התייחס לפרשה שעלתה בבג"ץ "טבקה", שנוגעת לאותם בתי-ספר שערב תחילת שנת הלימודים הזאת, אבל זה לא היה דבר חדש, זה קרה בכל תחילת שנת לימודים, סירבו לקבל את התלמידים עולי אתיופיה. אני פעלתי על-פי סמכויות שהחוק מקנה לי בנושא שלילת רשיון ובנושא שלילת תקצוב, כדי להיאבק באותו דבר, ובסופו של דבר בתי-הספר הללו קיבלו את התלמידים, והגענו להסדר שגם אפשר את פתיחת שנת הלימודים וגם היתה בו מידה של צדק בהיבט של הירתמות כל בתי-הספר למשימה הלאומית של קליטת העלייה. כל תופעה שהיא תופעה של גזענות, ולא משנה באיזה זרם, ולא משנה באיזה בית-ספר, וגם אם זה בית-ספר שהוא מוכר שאינו רשמי, אני נחוש לטפל בה. ואני אומר: במדינת ישראל יש גזענות, יש גזענות נגד ספרדים, יש גזענות נגד יוצאי אתיופיה, יש גזענות נגד רוסים, יש גזענות נגד ערבים. נגד חרדים. אני לא חושב שזה נכון להשתמש במלה גזענות,

יש גם שנאה ותופעות של ליבוי יצרים נגד המגזר החרדי. וכל הדברים האלה הם דברים שכשר החינוך אני צריך להתמודד אתם.

הנורמות שקיימות היום בספר החוקים? כי בעצם, אם המציעים היו מציעים לי להוסיף סמכויות מעשיות על הסמכויות שהדין מקנה לי, הייתי אומר: בשמחה, זה דבר שאני מוכן להשתמש בו.

השר איתן. זאב אלקין, יושב-ראש הקואליציה. השר מיקי איתן. חברת הכנסת יושבת-ראש הכנסת לשעבר דליה איציק. אתם מפריעים לשר החינוך. אני רוצה לומר שעל-פי חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, הצעת החוק בנוסח הנוכחי שלה מצמצמת את סמכויות שר החינוך בנוגע למניעה ולטיפול באפליה בפרט ולטיפול בהתנהלות מוסדית בלתי תקינה בכלל,

היום קיימת נורמה משפטית שקיימת בסעיף 5 לחוק זכויות התלמיד. הסעיף הזה אוסר אפליה של תלמיד, איסור כללי, באשר לתלמיד, מכל טעם שהוא בכל פעילות במסגרת מערכת החינוך. הנוסח של הסעיף מאפשר להתייחס לכלל הסוגיות שנוגעות לתלמיד במערכת החינוך. הסעיף המוצע, לפי הייעוץ המשפטי, פריטתו לפרטים ספציפיים עלולה לפגוע בכלליות של הסעיף ולהעדיף פרשנות שתתייחס רק לנושאים שמצוינים בתיקון, ולא למניעת אפליה בכלל. נקודה שנייה, יש לי בדין אחר

מכוח דיני החינוך, להפסקת תקצוב ולשלילת רשיון ממוסד מפלה. לפי ההצעה, היה ומתגלה אפליית תלמידים במוסד חינוך על-ידי שר החינוך, ישלח השר התראה למוסד בדרישה להפסיק את האפליה במועד נקוב. אם המוסד לא יפסיק את האפליה, ישלול שר החינוך מהמוסד את השתתפות המדינה בתקציבו. אני רוצה לומר שכבר היום קיימת הסנקציה הכלכלית הזאת, אשר כפי שפירטתי, בפרשת "טבקה" עשיתי בה שימוש, או לפחות הודעתי לפני שהעוול תוקן

וגם סנקציות נוספות לא פחותות ממנה, כמו שלילת רשיון או שלילת סמכויות רישום. יש גם אפשרות לשלול סמכויות רישום מרשות מקומית.

יש סמכות, והסמכות הזאת איננה נעצרת רק בעילה של אפליה. יש עילות נוספות אשר ניתן להשתמש בהן כדי לשלול תקציב. למשל, אי-קיום מחויבות בנושא של ביצוע ליבה. זה דבר שאני אתייחס אליו יותר מאוחר בהצעות לסדר-היום שהוגשו. ולכן, קביעה של סנקציה שמגבילה את שיקול-הדעת של השר והמנכ"ל לגבי האופן שבו עושים שימוש בכלים שעומדים לרשותם במקרי הפרה אחרים, אם לשלילת רשיון ואם לעניין התקציבי, היא לא נכונה. התייחסתי למקרה של פרשת "טבקה", שם נדונה עתירה שעניינה אפליית תלמידים יוצאי אתיופיה, שבה הודענו על הפסקת תקצוב עקב אפליה, וההודעה הזאת, שהיו כאלה שהזהירו אותי כי לא נעשה בה שימוש בעבר, הביאה לידי רישום התלמידים בבתי-ספר ששייכים למוכר שאינו רשמי. החלטה כזאת כמובן תמיד מצריכה הפעלת שיקול-דעת, בדיקת נסיבות העניין, לא את כולן אפשר לצפות מראש, מה קורה עם התלמידים האחרים במוסד, מה החלופות האפשריות, האם ללכת למתווה של שלילה הדרגתית, האם ללכת למתווה של שלילה מוחלטת, ובכל מקרה צריך להגיע לפתרון הנכון. על יסוד כל הדברים האלה הגיעה ועדת שרים לחקיקה, בישיבה ביום 27 ביוני 2010, להתנגד להצעת החוק, מתוך החשש שבנוסח הנוכחי תהיה פגיעה בסמכויות מוקנות. אבל מאחר שאני מכיר גם את המניעים של המציעים,

לקיים מפגש עם היועצת המשפטית של משרדי. גם אתם תשמעו את הטעמים. ככל שכתוצאה מהמפגש יהיו פתרונות נוספים או כלים נוספים, אז ודאי שלי לא תהיה התנגדות לכך, וכדי שלא להסיר נושא שהוא נושא חשוב בחברה הישראלית, במערכת החינוך הישראלית, מסדר-היום, אני מציע להפוך את הצעת החוק להצעה לסדר-היום, שתידון בוועדת החינוך של הכנסת, וגם אנחנו נוכל להציג שם לא רק את ההיבטים המשפטיים אלא גם היבטים אחרים. אני רוצה גם לומר למעלה מן הצורך, שיש מקרים, שלא כל מקרה שנטען לגביו שהוא מקרה של אפליה על רקע עדתי הוא אכן מקרה של אפליה על רקע עדתי. אנחנו, למשל, טיפלנו עכשיו במקרה של מוסד שהדבר הזה נטען כלפיו, ובבדיקה התברר שלא זאת היתה הסיבה. ולכן, בכל מקרה צריך להיכנס לבדיקות,

לעשות שום הנחות למוסד שאתה מגלה את זה עליו, אבל גם צריך לראות, כי הרבה מאוד מקרים, לא הרבה מאוד מקרים, אני רוצה להיות זהיר, לפחות במקרה אחד שאנחנו כן בדקנו, הגענו למסקנה שהיסוד הוא לא אפליה עדתית, מקרה של מוסד מסוים בבני-ברק. לכן אני חוזר על הצעתי. אני מציע למציעים להפוך את ההצעה להצעה לסדר-היום. אני מוכן לקיים מפגש עם היועצת המשפטית על מנת ללבן את ההצעה ואת המשמעויות שלה. תודה לשר החינוך גדעון סער. למציעים יש אפשרות של חמש דקות נוספות. אני מבין שניצן, אתה תנמק בחמש דקות נוספות. אולי הוא יצליח לשכנע, כן. תודה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה להודות לשר על התשובה העניינית, ואני יודע שאין בינינו מרחק רב באשר לגופם של הדברים, אני חושב שהדברים שאמר כאן שר החינוך ביחס לנזק שהתופעה הזאת גורמת למערכת החינוך ולחברה הישראלית בכלל, אנחנו בהחלט שותפים ומחזקים את ידיו במאבק נגד גזענות במערכת החינוך. מדוע הבאנו את הצעת החוק הזאת לכנסת? משום שעד עכשיו, כפי שאמר שר החינוך, לא נעשה שימוש בסמכות הזאת, לשלול תקציב על סמך אפליה של תלמידים, והצעת החוק הזאת שיצאה מתוך המציאות, בעצם מחייבת, תחייב את משרד החינוך לשלול תקציב במקרים שיוכח בצורה מאוד ברורה שיש אפליה וגזענות.

יש כאן חובה בהצעת החוק,

לשלול תקציב מבית-ספר שממשיך להפלות, למרות התראות, והחובה הזאת נובעת מכך שזו נורמה בסיסית על-פי ערכיה של מדינת ישראל להילחם בתופעות של אפליה.

במקרים שיש אפליה והיא מוכחת, אפליה גזענית, אין מקום לשיקול דעת שבעצם עד עכשיו לא הוביל לשלילת התקציב, אלא יש מקום, חובה, לשלול תקציב. יתרון נוסף בהצעת החוק הזאת הוא שהיא מרחיבה את האיסור על אפליה גזענית לא רק במסגרת הלימודים והפעילות הכיתתית. הרי חלק גדול מהפעילות הבית-ספרית נעשה בטיולים, נעשה במסיבות, נעשה בשיעורים מחוץ למסגרת הרגילה, בפעילויות חברתיות, גם שם יש אפליה, והפעילויות האלה הן חלק ניכר מהפעילות הבית-ספרית. ולכן, הצעת החוק הזאת מדברת על סך כל הפעילויות שבית-ספר מקיים במסגרת הפעילות החינוכית שלו. דבר שלישי, וזה גם כן חידוש בהצעת החוק הזו, הוא חובת הדיווח שמוטלת על משרד החינוך כלפי הכנסת, כלפי ועדת החינוך של הכנסת, לבוא מדי שנה לכנסת,

לבית הזה, ולהגיד אם היתה אפליה וכיצד טיפלו בה. אי-אפשר לנתק את הצעת החוק מאירועים שהיו בארץ הזאת, בית-הספר בפתח-תקווה שהפלה תלמידים ממוצא אתיופי, ובית-הספר בעמנואל שהפלה תלמידות ממוצא מזרחי, ויש מקרים נוספים, ואני אומר כאן לחברי הכנסת, גם בחינוך הממלכתי יש אפליה וגזענות. אני אומר לכם את זה, שום זרם במדינת ישראל לא פטור ולא נקי מאפליה וגזענות, אני אומר לכם את זה. סערת הרוחות היתה, ובצדק, סביב בית-הספר החרדי בעמנואל, אבל גזענות ואפליה יש גם בחינוך הממלכתי. גם אצלנו יש גזענות ואפליה, אם על רקע מעמדי ואם על רקע של צבע עור ואם על רקע של מוצא או עדה, זה קיים גם בחינוך הממלכתי, ואיפה שזה קיים צריך לטפל בזה בחומרה.

אדוני היושב-ראש, מצאנו לנכון, וכפי שציין חברי שלמה מולה, ויש גם הצעות חוק נוספות של חברת הכנסת ציפי חוטובלי ואחרים, ושל הרב חבר הכנסת אמסלם, אלה דברים שבאים מכל קצוות הבית הזה כדי לטפל בדבר שהוא אמיתי והוא דבר קשה ביותר. ילד או ילדה שמודרים מפעילות בית-ספרית מפני שעורם שחום יותר או שערם כהה יותר, או אני לא יודע מה, מקבלים צלקת וטראומה שהם נושאים כל החיים, וזה לא משנה על איזה רקע, ואנחנו כאן בבית הזה צריכים להתאחד סביב מלחמת חורמה בגזענות, ובטח בבית-הספר. אנחנו חשבנו שהצעת החוק הזאת, שמטילה חובה,

על משרד החינוך לשלול תקציב במקרים של גזענות מוכחת, היא הצעה נכונה. עם זאת, אני שמעתי ברוב קשב את דברי שר החינוך ושוחחתי גם עם היועצת המשפטית של משרד החינוך, ואני מבין שכוונת משרד החינוך היא להגביר את המאבק בגזענות ובאפליה. אני מקבל את הצעת שר החינוך לקיים מפגש אתו ועם היועצת המשפטית וגורמי המקצוע כדי לדון בדבר הזה. אני חושב שבמפגש הזה צריכים להשתתף חברי כנסת מכיוונים שונים בבית הזה, זה לא משהו שהוא שמאל פר סה, לחלוטין לא, זה דבר שהוא משותף, צריך להיות משותף לכולנו. לכן, אני מקבל את הצעת השר לקיים מפגש מקצועי ולדון בדברים, ואני מסכים להפוך את ההצעה להצעה לסדר-היום. אם כן, רבותי המציעים, שלמה מולה, אתם מסכימים?

המציעים מסכימים להפוך את הצעת החוק להצעה לסדר-היום. אם כן, רבותי, אנחנו מצביעים.

לא על הצעת חוק. על הצעה לסדר-היום. רבותי, מי בעד, מי נגד להפוך את זה להצעה לסדר-היום?

להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 35 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדת החינוך והתרבות של הכנסת להמשך דיון. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הפצת שידורי הערוץ הייעודי בשפה הערבית במזרח התיכון), התש"ע 2010, של חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת נחמן שי, הצעת חוק שלך. לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ההצעה שאני מביא היום היא הצעה שיש לה ערך לאומי ממלכתי, לאו דווקא פוליטי. היא הצעה שאומרת,

שכאשר סוף-סוף יהיה ערוץ ייעודי, כך זה נקרא, בשפה הערבית במערכת הכבלים והלוויין במדינת ישראל, אני שמח שסגן ראש הממשלה פה, כי הוא יודע בדיוק על מה אנחנו מדברים, והוא גם מכיר את החשיבות של זה, כאשר יהיה סוף-סוף במדינת ישראל ערוץ ייעודי בשפה הערבית, שישודר לתחומי מדינת ישראל,

אנחנו נוכל לבקש, לפנות, לפעול לכך שהערוץ הזה, בשפה הערבית, ישודר גם למרחב המזרח התיכון, שבו אנחנו חיים, החל בשטחים, ביהודה, שומרון ועזה, ועד למדינות רבות באזורנו שהשפה הנהוגה בהן היא השפה הערבית. המציאות היום היא בלתי נסבלת מנקודת מבטה של מדינת ישראל. למעשה, אין שום ערוץ של תקשורת, של דיאלוג, שיוצא ממדינת ישראל אל מדינות ערב. לעומת זאת אנחנו חשופים, בתוקף המציאות, למאות ערוצים, יודו בזה ידידי חברי הכנסת הערבים שגרים בכפרים ובערים ערביים ויודעים,

שמעלינו מרחפים מאות ערוצים,

שלום, אדוני, בשפה הערבית והאנגלית, תודה, אשר מגיעים לתושבי מדינת ישראל, אלה שדוברים ערבית כשפה ראשונה, אלה שדוברים עברית, ומשדרים אליהם. יש פה דיאלוג חד-צדדי לחלוטין, שיש לו משמעויות ארוכות טווח. זה נכון במציאות של שלום, זה נכון פי-כמה במציאות של עוינות, שלצערי הרב, גם בה אנחנו מכירים וחיים, כאשר מצד האחד אנחנו, אפשר לומר, מותקפים בידי הערוצים האלה, ומן הצד האחר אין תשובה ישראלית.

אני הולך פה על קו מאוד מאוד עדין, כי אני לא בא להציע כרגע שמדינת ישראל תעשה את הערוץ הזה.

אני אומר שאם וכאשר יקום ערוץ בשפה הערבית, ניקח אותו ונשדר אותו למרחב האזורי שלנו. הערוץ הזה יופק בידי חברה פרטית. חברת פרטית, יש זיכיון, משרד התקשורת מנהל אותו בימים האלה. חברה פרטית תפיק אותו. אני אומר, שכאשר המוצר הזה יהיה קיים, הוא יופץ בכל האזור. מעל החברה הפרטית, הזכיין העתידי, תהיה מועצת הכבלים והלוויין, שתפקידה לפקח עליו פיקוח ציבורי. גם זה לא חידוש, יש לנו מועצה שמפקחת על שידורי ערוץ-2, יש לנו מועצה שמפקחת על שידורי הכבלים והלוויין, מבחינה זו יש פיקוח ציבורי. עם זאת, אני חושב, והנה כבר היושב-ראש מסכים אתי, אז זכיתי בקול אחד, ולא רק הוא, שראוי שאותו ערוץ בשפה הערבית ישודר למרחב האזור.

אני רק רוצה לתאר לכם תיאור היסטורי. מבקר המדינה, שערך ביקורות על שידורי ישראל או "קול ישראל" בערבית ועל הטלוויזיה בערבית, הגיע למסקנה ברורה, לאורך כמה מן הדוחות שלו, לא דוח אחד, שמדינת ישראל מזניחה הזנחה פושעת את השידורים בשפה הערבית,

כרגע הערוץ הזה אמור לשדר רק בערבית. "שוואיה שוואיה". זה מקור אחד שאפשר להסתמך עליו וצריך להסתמך עליו. ישראל מימון, שהיה מזכיר הממשלה, ערך במשך שלוש שנים דוח מפורט על הדיפלומטיה הציבורית וההסברה של מדינת ישראל, על-פי הנחיות הממשלה. ובין המסקנות שהוא הגיש, ואשר אומצו בידי הממשלה אומצו בידי הממשלה, מדובר על כך שיהיה שידור ממדינת ישראל החוצה בשפה הערבית, גם האנגלית, אני מדבר כרגע על השפה הערבית. הממשלה אימצה את זה אחרי מלחמת לבנון השנייה, זוכרת את זה ודאי השרה לשעבר רוחמה אברהם. והוכר הצורך, יחד עם צרכים אחרים, לשדר בשפה הערבית. מאז, כמובן, דבר לא השתנה. הכנסת הזאת, תת-ועדה או ועדת משנה לענייני הסברה ומדיניות חוץ, שעמדה בראשה חברת הכנסת לשעבר עמירה דותן, הכינה דוח מפורט בנושא זה. בין המסקנות שלה,

בין ההמלצות שלה היתה המלצה שיהיה שידור בערבית במדינת ישראל. עכשיו הגענו לרשות השידור. בצדק שואלים: אז למה, חבר הכנסת גפני, לא בזוגות.

רשות השידור צריכה לשדר שידורים בשפה הערבית. היא עושה בתחום הזה עבודה מאוד מצומצמת. עוד נגיע לזה, כי אני מטפל גם באספקט הזה. רשות השידור איננה עונה על הצורך הזה, רוב השידורים שלה לעולם הערבי, כך הם אומרים, הם בכלל בעברית, ומשום מה, בעולם הערבי מתעקשים להמשיך ולדבר ערבית. לא יודע למה, הם לא לומדים, זה לא הצליח לנו, המבצע של הנחלת הלשון העברית לתושבים הערבים המוסלמים של המזרח התיכון נכשל, הם ממשיכים לדבר ערבית. לכן השידור של ערוץ-33, שמכוון לעולם הערבי, לא נושא פרי, והוא שידור לאוויר הפתוח. לכן, רשות השידור צריכה לערוך את שידוריה מחדש, בשפה הערבית, כפי שנקבע בחוק רשות השידור, כפי שנקבע בהחלטות הממשלה, כפי שנקבע בהחלטה של ממשלה מסוימת על הקמת ערוץ בשפה הערבית. כל הדברים האלה כבר היו קיימים, ורשות השידור תעשה את זה, אני אומר לכם שהיא תעשה את זה. אם היא לא תעשה את זה מרצונה היא תעשה את זה בעקבות החלטת הכנסת, כי היא צריכה לשדר בשפה הערבית, וגם בשפה האנגלית. זה התפקיד שלה כרשות שידור ממלכתית.

זה התפקיד שלה. בכל מדינה בעולם, אגב, לאו דווקא מדינת ישראל, מקובל שידור לחוץ-לארץ, ובשפות אחרות. אם הצרפתים, הצרפתים, שגאים מאוד בשפה שלהם, החליטו שהם רוצים לשדר שידור של 24 שעות באנגלית, הם מבינים למה. אני רוצה לספר לכם שראש הממשלה צופה בשידורים האלה, והוא הגיע אלינו פתאום ואמר שגם הוא רוצה. אז הוא יודע למה והוא מבין למה. קיימנו על זה דיון השבוע בוועדה לביקורת המדינה בראשות חבר הכנסת חסון, על שידורי ישראל, וגם שם הועלה הצורך על-ידי יותר מדובר אחד. אמרה את זה גם חברת הכנסת מרינה סולודקין, אנחנו צריכים שידור בערבית,

אמרתי קודם, גם נגיע לזה. כלומר, יש פה צורך, ויש סוף-סוף,

במדינת ישראל גם יכולת לעשות את זה. נאמר לי, לאורך הדיונים בעניין הזה, שעליהם דיברתי, עם רבים מחברי הכנסת ושרי הממשלה, שהמכרז נמצא עכשיו בתהליך, ואם יעמיסו על הזכיינים המיועדים או על המתמודדים את הצורך בהפצה, זאת הוצאה גבוהה מבחינתם, הם לא יעמדו בה, ולכן והמכרז ייכשל.

אני מעוניין בשידור בערבית גם לתושבי מדינת ישראל,

תושבי מדינת ישראל דוברי ערבית,

אני מתחיל אתם. צריך אותם. אני לא רוצה להכשיל את המכרז ואני לא רוצה שייפגע הסיכוי שיהיה שידור בערבית. אני אומר שאנחנו נצטרך לחפש מקורות חיצוניים להפצה. מדובר במיליונים בודדים. על השולחנות של חברי הכנסת והממשלה מתרוצצים מיליארדים. פה מדובר בהוצאה מזערית בעלת ערך רב, שכפי שהסברתי, הוא חיוני ממדרגה ראשונה למדינת ישראל. לכן אני חושב שלא צריך להטיל את זה על הזכיינים המיועדים, לא צריך להוסיף את זה למכרז שמתנהל עכשיו. ממילא אי-אפשר לשנות מכרז תוך כדי התנהלותו,

אלא נפעל יחד,

בעזרתו של שר התקשורת ובעזרתו של ממלא-מקום ראש הממשלה, שלמד על הצרכים האלה בתפקידיו הקודמים, וחברים אחרים ושרים בבית הזה, שעיניהם פקוחות, והם לא אטומים לצרכים האלה, נפעל יחד לאתר מקורות כספיים, שאני אומר לכם, עלותם מאוד קטנה, כדי שנוכל לאפשר את השידורים האלה. ואני רוצה לקוות ששר התקשורת יסייע בעדי בעניין הזה, נפנה למי שצריך במדינת ישראל ונאפשר את ההפצה. אני מדגיש ושב ומדגיש, ואני אדגיש את זה עשר פעמים, לא מדובר שמדינת ישראל עושה את הערוץ הזה. זה יהיה ערוץ פרטי, אבל יהיה עליו פיקוח ציבורי, כמו שמקובל על שידורים פרטיים במדינת ישראל, ולכן כל ההאשמות האלה שמדי פעם מטיחים בנו: זה תהיה תעמולה, ערוץ תעמולה, קודם כול, אני רוצה לומר לכם, אני לא פוחד מתעמולה. מדינת ישראל יכולה לעשות גם תעמולה.

עושים כל כך הרבה תעמולה במזרח התיכון, גם לנו מותר. אבל במקרה הזה זה יהיה ערוץ פרטי, אין התערבות בתכנים שלו, הוא יעמוד בדרישות של המכרז כפי שהוצא, הוא ישדר בהתאם. הפיקוח עליו יהיה פיקוח ציבורי, כמו שמדינת ישראל קבעה, בידי מועצת הכבלים והלוויין. גם בעבודה שלה אני לא מתערב, אם כי לכנסת מותר, והיא תקבל דיווחים ממנה, וברמה הבכירה יימצאו מקורות. חייבים להימצא מקורות כספיים במדינת ישראל כדי לאפשר את ההפצה של השידורים האלה. אני רק רוצה לומר לכנסת, זה לא המהלך האחרון בעניין הזה. אני מתכוון להמשיך ולדחוף ולעודד את זה גם בדרכים אחרות, כדי שבאמת יתקיים מה שבין היתר נאמר בוועדה לביקורת המדינה, כולל על-ידי ראש הממשלה, בעניין הזה אני מסכים אתו, לא בעניינים אחרים, ועל-ידי דוברים אחרים: אי-אפשר להשאיר את הזירה הזאת ריקה, ללא תגובה, ללא פעילות, ללא נוכחות ישראלית. תודה רבה לכם. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. ישיב שר התקשורת, השר משה כחלון.

היושב-ראש, חברי הכנסת, מדובר, כמובן, בהצעת חוק ראויה. אני לא יודע אם זה צריך להיות באמצעות חקיקה, אבל התכלית היא ראויה. אני חושב שטוב שגם ערביי ישראל וגם השכנים שלנו יקבלו תכנים שמשודרים מישראל, שמיוצרים בישראל, שיוכלו לראות גם ישראל אחרת, ולא מה שמלעיטים אותם כל הרשתות הזרות, "אל-ג'זירה", "אל-מנאר" רדיו ה"חיזבאללה", הטלוויזיה של ה"חיזבאללה" בצפון, שידורי הרדיו של ה"חמאס", שמגיעים לדרום הארץ,

על רקע זה אני אומר שנכונה הצעת החוק, אבל איפה הבעיה, הבעיה היא בכך שלפני שבועות מספר הוצאנו למכרז ערוץ רדיו בערבית, שגם לאזרחי מדינת ישראל דוברי ערבית יהיה ערוץ, והם יוכלו ליהנות ממנו. במכרז עצמו לא מופיע החיוב לשדר בחוץ. המשמעות של הפצה היא משמעות כלכלית. מאות אלפי דולרים, מיליוני דולרים, אני לא יודע כמה, אבל יש לזה משמעות כלכלית. אני ביקשתי מחבר הכנסת נחמן שי, שהיות שאם אני אקבל את ההצעה שלו אני אצטרך לבטל את המכרז ולהכניס תנאים נוספים, ולהכניס תנאים אחרים, אז מבחינה טכנית, מבחינה הגיונית, רעיונית, זה בסדר, אבל מבחינה טכנית, הדברים לא מסתדרים, זה ימשוך אותנו אחורנית להרבה מאוד זמן. אז הצעתי לו שנשתף פעולה, שהמשרד שלי ישתף אתו פעולה, שההצעה הזו תהפוך להצעה לסדר-היום, נעביר אותה לדיון, בוועדת כלכלה? אני חושב. או לוועדת הכנסת. נעביר אותה לוועדת הכנסת, ועד אז נחליט לאיזו ועדה זה יעבור. שם יתקיימו דיונים בנוכחות האוצר, משרד התקשורת,

והמציע, חבר הכנסת נחמן שי, וננסה להגיע תוך כדי תנועה, נאמר, במקביל ולא בטור, שלא נעכב את התהליך, ננוע בשני מישורים שונים, באחד נקדם את הטלוויזיה בערבית, בשני נקדם את ההפצה. כי אם אנחנו נקדם את ההפצה ולא נקדם את הטלוויזיה, אז לא יהיה לנו מה להפיץ, ואם נקדם את הטלוויזיה בלי הפצה, שוב אותה תוצאה. על הרקע הזה ביקשתי, ואני שמח שחבר הכנסת שי, אני חושב שזה גם הדבר הכי נכון כדי לקדם את זה. אני מבקש להפוך את הצעת החוק להצעה לסדר-היום, וכהצעה לסדר-היום אנחנו נתמוך בהצעתו של חבר הכנסת שי להעביר אותה לוועדת הכנסת כדי להכריע. תודה לשר התקשורת, השר משה כחלון. אני מבין, חבר הכנסת נחמן שי, שאתם מסכימים שזה יהפוך להצעה לסדר-היום.

רבותי, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון,

התיכון) הופכת להצעה לסדר-היום בהסכמת המציעים, בהסכמת השר. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדה

בעד, 20, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ההצעה הופכת להצעה לסדר-היום, תועבר לוועדת הכנסת, ושם יוחלט לאיזו ועדה להעביר אותה להמשך דיון.

לפני שאנחנו ממשיכים בסדר-היום אני רוצה להודיע שתי הודעות: הודעה ראשונה, הצעת חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גמלאות), של חברי הכנסת עתניאל שנלר וחיים כץ, בהתאם להסכמה בין הקואליציה והאופוזיציה והממשלה תובא בשבוע הבא, ולא היום, לקריאה טרומית, וכן הצעת חוק פ/2328, הצעת חוק התניית תמיכות במחקר ופיתוח בהשקעת הון בעמידה בחוקי העבודה, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ וקבוצת חברי כנסת, גם היא תוסר מסדר-היום ותועבר לשבוע הבא להצבעה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפת הסדר הציבורי, סמכויות פקחים), התש"ע 2009, של חבר הכנסת זאב בילסקי. חבר הכנסת בילסקי, לרשותך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ידידי השר לביטחון פנים, אני צריך עשר דקות מזמנך, אדוני השר. בשנת 1989, אדוני השר לביטחון פנים, בהיותך קצין בכיר בממשלת ישראל, אני נבחרתי לראשונה לראשות העיר רעננה. בחודשים הראשונים ראיתי שאני יכול למעשה כראש רשות לעשות הרבה מאוד: לקדם את החינוך, לקדם את התרבות, לקדם הרבה מאוד נושאים. בנושא אחד, אדוני השר, פתאום התגלה לי שלמעשה אני לא יכול לעשות שום דבר, וזה משטרת ישראל. כל פעם כשאתה רוצה לעשות משהו בתחום המשטרה, אתה צריך, אדוני היושב-ראש. רבותי, לא להפריע. אני חושב שחבר הכנסת בילסקי הוא מחברי הכנסת שלא מפריעים לאף אחד, אז נא לא להפריע לו. תודה רבה. אני ראיתי שסמכויותיו של ראש רשות הן מאוד נרחבות מלבד בעניין המשטרה. כל פעם כשבא אליך מישהו, ילד בוכה, אומר: ראש העיר, גנבו לי את האופניים, המקסימום שאתה יכול לעשות זה להתקשר למפקד התחנה. מפקד התחנה מתפקע מצחוק. אומר לך: אדוני ראש העיר, אני, מעניין אותי מהאופניים?

יש לי אחת ושתיים ושלוש, ואיפה יש לי זמן לאופניים? מה אני יכול לעשות? גנבו לו את האופניים. ואז הלכתי הלאה,

שלא רק גונבים אופניים, גונבים גם מכוניות.

למשטרה, אמרתי להם: תשמעו, גנבו פה מכונית. אומר לי מפקד המשטרה: מר בילסקי, אתה צריך להבין, המונח אצלנו זה לא גנבו את המכונית. אמרתי לו: מה זאת אומרת, באו בלילה, לקחו את האוטו,

אמר לי: לא, תתחיל ללמוד, בילסקי, גנבת מכונית זה שבל"ר. רוחמה, היית מאמינה? שבל"ר. אמרתי לו: מה זה שבל"ר. הנה, כבוד השר, עכשיו אני אספר לך. אומר לי מפקד המשטרה: שבל"ר זה שימוש ברכב ללא רשות. יעני, בא הגנב, לקח את האוטו ללא רשות. בבוקר הוא יבוא עם זר פרחים, יגיד: סליחה שלקחתי לך את האוטו.

אז הבנתי מה יחסה של משטרת ישראל לגנבת מכוניות. וככה לפריצות לבתים, וכל דבר שהמשטרה עסוקה בו, אין להם זמן. יש במדינת ישראל 27,432 שוטרים שעסוקים עד מעל הראש שלהם בכל הבעיות של מדינת ישראל. ואז התחלתי במירוץ אחרי משטרת ישראל, להרשות לי באופן אישי ולפקחי העירייה לכוון תנועה. ידידי חברי הכנסת, שבע שנים עבדתי, לא בשביל האשה הראשונה אלא בשביל הסמכות לכוון תנועה. יעני לעמוד ככה ברעננה, זה דבר שלומדים אותו בהרווארד. לא נותנים לפקחי העירייה, זאת זכות ששמורה רק למשטרה. והתחננתי לשרי המשטרה ולמפכ"לים, תנו לנו אפשרות. ברוך השם, אחרי שבע שנים, שינו פה תקנה. הייתי בקורס הראשון. מהיום אני היחידי פה, אדוני היושב-ראש, שמוסמך לכוון תנועה, כי הם נתנו לי תעודה לא מוגבלת במקום ולא בזמן. אז אני היום בכנסת, גם שר המשטרה לא יכול לכוון תנועה פה,

איזה קריעת ים-סוף לכוון תנועה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו הנחנו פה על שולחן הכנסת, ביקשנו, מירי יקירתי, שפקחי העיריות, אלפי פקחים בכל הארץ יוכלו ללכת ולעשות קצת יותר לעזור למשטרה. לדוגמה, בא אדם, פותח בסטה במרכז העיר, מתחיל למכור שעונים גנובים. באים התושבים, מצלצלים לראש העיר אומרים לו: תראה מה הולך פה. אומר: אין בעיה. הפקח בדרך אליו. בא הפקח אליו, אומר לו: תלך. אומר לו: בחייך, מי אתה בכלל. אומר לו: תחכה פה עד שיבוא שוטר. אומר לו: מי אתה בכלל? אומר לו: תראה לי תעודת זהות. הוא אומר: תלך לפני שאני ארביץ לך. באתי לשר המשטרה, באמת קצין משטרה מוערך, התחננתי לפניו, יחד עם ראשי הרשויות המקומיות. שלחנו לו מכתב מיושב-ראש פורום ה-15 רון חולדאי, ומשלמה בוחבוט, יושב-ראש המרכז לשלטון המקומי. מה ביקשנו? שייתנו סמכויות לפקחים. הדבר הכי פשוט שאפשר לבקש בכנסת הזאת, וגם על זה בוועדת השרים אמרו לא. למה לא? מה ייגרע מעולמו של הקדוש-ברוך-הוא אם ייתנו את אותן סמכויות לפקחים. עכשיו אני אסביר לך, אדוני השר לביטחון פנים, למה זה כדאי לך הרבה יותר ממה שזה כדאי לי. קח חפץ חשוד. בימים החמים של חפצים חשודים במדינת ישראל היו ביום בין 500 ל-600 חפצים חשודים. לכל חפץ חשוד צריך להגיע שוטר, וברגע שהוא מחליט שזה רציני, הוא מזמין חבלן, וצריך ארבעה אנשים. אחד לעצור את התנועה מימין,

מקדימה, ועוד אחד גם להזיז את הקהל, כי כולם רוצים לראות את החוטים בעיניים. אתה יודע, חפץ חשוד במדינת ישראל, כולם באים. משטרת ישראל יש לה ארבעה שוטרים לטפל בחפץ חשוד? הצעתי לו: בוא תן סמכויות לפקחים, יעזרו לך, שוטר אחד וארבעה פקחים. הפקחים נמצאים ממילא, רושמים דוחות. שומע בקשר: משה עזוב את הדוחות, לך תעזור לשוטר לחסום תנועה. הוא מגיע. מה עם מחנכים בבתי-הספר? נת"צים.

נוסעים, אפילו גם חברי כנסת ראיתי פה ושם. אל תשמיץ את כולם. לא משמיץ את כולם. תגיד מי נסע. לכן באנו לנתיבי תחבורה ציבורית ואמרנו:

אי-אפשר שקבעת חוק, אמרת, זה רק לתחבורה ציבורית, וכולם נוסעים שם. איך אפשר למנוע את זה? המשטרה. אבל המשטרה אין לה שוטרים, זה לא מעניין אותה בכלל, היא עסוקה בצווארון לבן, היא עסוקה בסמים, היא עסוקה,

אמרנו: תן סמכות לפקחים. יעמוד הפקח, יעשה ככה. זאת תנועה ששייכת רק למשטרה. הם לא מוכנים שאנחנו נעמוד ונעשה ככה. אדוני, תן לי את הרשיון, נסעת בנת"צ תקבל דוח. מה מסובך פה? לכן, אדוני היושב-ראש, כואב לי הלב להגיד שהממשלה הזאת לא מבינה אפילו את תחילת הדרך מה זה שלטון מקומי. הם לא מבינים מה זה איגום משאבים. הם לא מבינים מדוע אנחנו נוכל יחד, כאשר אנשי ביטחון עירוניים, יחד עם פקחים, יחד עם השוטרים, נאגם את המשאבים, ניתן איכות חיים הרבה יותר טובה במדינת ישראל. לכן בצער רב, זאביק, זה לכאן, לכאן. אני מנסה, אבל תשמע, הממשלה הזאת לא שומעת, רוני. מה לעשות, אפילו סמכויות לפקחים לא מוכנים לתת לנו. אנחנו דיברנו עם השר וביקשנו ממנו. אומר השר: לא, בהצעת החוק יש דברים של סדר ציבורי. אמרנו לו: אתה יודע מה?

תן לנו רק זכות שאלה ועיכוב. לשאול: אדוני, פקח עירוני בא אליך, תחכה עד שיבוא שוטר,

תראה לי תעודת זהות. זה הכול, מה כבר ביקשנו? גם את זה הם לא יכולים.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר עוד משהו לידידי השר לביטחון פנים ולממשלה כולה. מהיום שאני פה, שזה עוד מעט שנה וחצי,

מה אני אגיד לכם, ראש הממשלה הטיל על השר לביטחון פנים. שר האוצר רצה לעשות משטרה עירונית א', השר לביטחון פנים, משטרה עירונית ב'. בסוף הבאתם הצעה. יא אללה, תאמינו לי, אני משתגע. אני פה שנה וחצי, מומחה בשלטון המקומי. פעם אחת לא הזמנתם אותי לשאול מה דעתי. את השלטון המקומי, את ראש עיריית תל-אביב לשעבר, לא הנוכחי, רוני מילוא, להזכיר לכם, היה שר המשטרה. רוני מילוא היה שר המשטרה. טרנר היה ראש עיריית באר-שבע והיה מפכ"ל המשטרה. מפכ"ל נערץ, נתן לכולם מתנות, תמונות של "פייפר" עם הקדשה אישית, אחלה מפכ"ל. אפילו לו אתם לא מוכנים לתת משטרה עירונית. בסוף הבאתם משטרה עירונית. אדוני השר, ידידי הטוב, לא מוכנים לקבל את זה. ראשי הערים לא רוצים ללכת עם המשטרה העירונית. הצעת לנו משטרה עירונית שנשלם עבורה. היום אני מקבל אותך בחינם, למה שאני אשלם בשבילך? היום על-פי חוק אתה צריך לתת לי שירותי שיטור, נותן כך או אחרת, מה אני יכול לעשות. היום אתה בא ואומר: בוא נשתתף. ברשויות שהן יותר איתנות ישלמו יותר, מינימום 50%, נגמור ב-80%. אני פונה אליך, אדוני השר, במלוא הידידות שיש בינינו, ומבקש ממך, אנא ממך, בוא נשב ביחד ונראה איך אנחנו יכולים לצאת לדרך שתהיה טובה לכולם, לא רק לממשלה, לא רק להצעה שהנחת, אלא גם לי, גם לחברי ראשי הערים. הצעה אולי יותר מצומצמת, שנתקדם אתה, שננסה אותה, שנלך בדרך. אולי אדוני צודק, אני זוכר שבתחילת הדרך אמרת לי: בילסקי, היה לא תהיה. אני מכבד את דעתך, היא מבוססת על הרבה שנים של ניסיון כקצין משטרה עם ראשי הערים. אבל אולי גם יש איזו טיפה קטנה של צדק בדברי. אז אולי ניקח פסק זמן, נשב ביחד עם השלטון המקומי ואולי נצליח לשכנע אותך. תודה לחבר הכנסת בילסקי.

בשם שר הפנים, השר לענייני דתות יעקב מרגי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, ידידי המציע, הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפת הסדר הציבורי, סמכויות פקחים). הצעת החוק באה להסמיך את הרשויות המקומיות לפעול לאכיפת הסדר הציבורי בתחומן תוך שהינה קובעת כי הדבר יהווה חובה על רשויות מקומיות שמספר תושביהן עולה על 20,000. החוק כולל שורה של הסדרים אשר מטרתם לאשר הסמכת פקחים אשר יוכלו לבצע את מילוי חובת הרשות המקומית לאכוף את הסדר הציבורי וקובעת את סמכויות הפקחים. שאלת סמכותה של רשות מקומית לפעול בתחום ביטחון הציבור ושמירה על הסדר הציבורי הינה שאלה מורכבת אשר מעלה את שאלת היחס שבין סמכויות וחובות המשטרה אל מול סמכויות וחובות הרשויות המקומיות, ומה יהיה מערך היחסים והחובות העתידי בין המשטרה לרשויות המקומיות על רקע הצעה זו. בהקשר זה נכון להפנות את תשומת הלב כי החוק איננו מגדיר מהו "סדר ציבורי", החוק המוצע, ואילו אירועים ונושאים ייחשבו כהפרת הסדר הציבורי ויעברו לסמכות ולאחריות הרשות המקומית. על-פי הנוסח המוצע, עבירה הגורמת להפרת הסדר הציבורי יכולה להכניס בגדרי אחריות הרשויות המקומיות לפעול גם למניעת עבירות אלימות ונושאים נוספים אשר אין חולק כי הגורם המוסמך והראוי לטפל בהם הינו המשטרה. כעולה מכך, ההצעה תביא להטלת חובה על הרשויות המקומיות לאכוף את הסדר הציבורי בלא שניתן לדעת מהם גבולותיה של חובה זו ואם אין מדובר בהעברת סמכויות ואחריות שעד כה היתה בידי המשטרה לידי הרשות המקומית, כמובן תוך הסרת נטל האחריות מהמשטרה והטלתה על הרשות המקומית. סוגיה זו, מעבר להשלכותיה ברובד העקרוני הנוגע לחלוקת אחריות והסמכות הראויה שבין המשטרה לשלטון המקומי, מעלה אף את שאלת הנטל התקציבי הנוסף שיוטל על הרשויות המקומיות בלא שהצעת החוק מצביעה על קיום מקור תקציבי למילוי מטלה זו,

כאשר מדובר ברשויות מקומיות שאינן במצב כלכלי איתן,

מטעמים אלה ובניגוד למוצע בהצעה, הוצע לקבוע בזמנו, בהצעת חוק העיריות, התשס"ז 2007, במסגרת סמכויות הרשות של העירייה כי "עירייה רשאית לפעול ולהסדיר נושאים של ביטחון הציבור והסדר הציבורי בתחומה, וזאת בתנאים ובסייגים שקבעו השר והשר לביטחון הפנים כאחד, ובהסכמת שר המשפטים". זאת מתוך הבנה כי ההכרעה על סוגי הנושאים צריכה להיבחן על-ידי מכלול השרים הרלוונטיים, ולאזן כנדרש בין הצורך בהרחבת סמכויות הרשויות אל מול אי-העברת תחומי פעילות אשר נכון וראוי שיישארו בתחומי אחריות המשטרה, ואף זאת לא נקבע אלא בדרך של הסכמה ולא בדרך של קביעת אחריות וסמכות גורפת בחוק.

כי הממשלה החליטה להקים ועדת שרים לצורך בחינת קידום נושא השיטור העירוני, אשר אמורה לבחון את הנושא המורכב ולהציע הצעות לקידומו. לאור מורכבות הנושא והשלכותיו על השלטון המקומי ובשים לב לקיומה של עבודת מטה על-ידי המדינה להסדרת נושא השיטור העירוני, הננו סבורים כי יש להמתין להשלמת הליך הבחינה הממשלתית ואין מקום לקידום הצעת החוק במתכונת המוצעת. עד כאן לשון תגובת משרד הפנים ושר הפנים, אבל אני אומר לך, כחבר בוועדת השרים לענייני חקיקה, שקוממת עליך, מה הצבעת בעניין, כשאני ארד מהדוכן אני אדבר אתך. כל מה שלא קשור לפריפריה, זאת בעיה. קוממת עליך את השר לביטחון פנים,

רוצה לקחת לו סמכויות, ובצדק. אם מזכירות הכנסת היתה צריכה לבחון אם התגובה היתה צריכה להיות של השר לביטחון פנים ולא של שר הפנים, אם אני בוחן את רמת התגובות, התגובה פה, של משרד הפנים, לא מתנגדת שיהיו סמכויות, אלא צריך לבחון ולהסדיר ומקור תקציב וכו'. אבל ההתנגדות העקרונית, של המשרד לביטחון פנים, ואם אתה שואל אותי,

שעבודת המטה צריכה להיות ולהתקיים, כי יש הרבה סוגיות.

המשטרה עמוסה. איך אומרים? תבן לא ניתן לעבדיך ולבנים אומרים עשו. אני חושב שראוי שזה יבוא לדיון. אני מציע לך לא להפיל את החוק הזה, הנושא חשוב. אם יוסכם, ותעלה את זה כהצעה לסדר-היום, אני חושב ששם תהיה הזדמנות לראות לאן התקדמה עבודת המטה, לאן מתקדמים גם בנושא השיטור העירוני, והלוואי שתצלח דרכך. איך שפירטת לי את כל ההשתלשלות גם בכיוון תנועה, גם בסיוע בחפצים חשודים, יש לך סבלנות.

אני מצפה שתיענה להצעתי ותביא את זה כהצעה לסדר-היום, אל תשכח להזמין את חבר הכנסת נסים זאב לדיון. תודה לשר יעקב מרגי. חבר הכנסת זאב בילסקי, יש לך חמש דקות אם תרצה. אם תרצה פחות, יהיה עוד יותר טוב. אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני רוצה להגיד לשר לענייני דתות, השר מרגי, יישר כוח. תאמין לי, איך שהקראת את התשובה שלהם, 10. השתדלות ביהדות זה דבר מאוד חשוב. כשאתה באמת מוכיח כזאת השתדלות להסביר עמדה שלפי דעתי גם אתה לא מסכים אתה, אבל עשית את זה בכשרון. זה עוד יותר השתדלות גם להסביר דבר שאתה לא מסכים אתו, באמת עשית את זה בכשרון.

אני מוכן להיענות להצעתך. בסך הכול אנחנו עושים ביחד הרבה מאוד דברים,

יש ברכה במעשים שאנחנו עושים ביחד, ואני אקבל את הצעתך. עם זאת, אני מבקש את העזרה שלך. לפחות, אתה יודע, שיסתייעו באנשים שיש להם ניסיון. למה לא לקרוא לשניים, שלושה ראשי ערים,

אחד היתרונות של האופוזיציה, שאתה לא עסוק עד מעבר לראש. למה לא לקרוא ולשאול: בילסקי, מה אתה אומר? מה אתה חושב, מניסיונך? רון חולדאי, תבוא, תגיד לנו מה אתה חושב. ראש עירייה קטן, ראש עירייה מהמגזר, תנסה, תעשה משהו. היום, אדוני השר, כל מה שהממשלה עושה, לבד. הם, יש להם כל החוכמה, הם מבינים את הכול. אנחנו מפסידים פה הרבה מאוד זמן יקר. יכולנו בזמן הזה להעלות את איכות החיים ולמנוע תאונות דרכים. אני מסכים להצעת השר ואני מציע שזה יעבור לוועדת הפנים של הכנסת.

תודה לחבר הכנסת זאב בילסקי. רבותי, המציע מסכים שהצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפת הסדר הציבורי, סמכויות פקחים), התש"ע 2009, תהפוך להצעה לסדר-היום.

רבותי,

מי נגד? ההצעה להעביר את

22 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כן, הצעת החוק הפכה להצעה לסדר-היום. ההצעה לסדר-היום תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להמשך דיון. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע 2010, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 120), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 14), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החינוך,

לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 98) (מידע על שירותי תחבורה ציבורית), התש"ע 2010, של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, יריב לוין ונחמן שי. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בנושא: הקלות בבחינות הבגרות לעשירים, הצעתם של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מסעוד גנאים וסעיד נפאע, מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בנושא: אי-ביצוע הריסת מאות בתים באזור כפר סילואן, הצעתם של חברי הכנסת אורי אריאל, נסים זאב ואריה אלדד. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בנושא: הוראת מקצוע דת האסלאם בבתי-ספר ערביים, הצעתו של חבר הכנסת מסעוד גנאים. המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: עוזר פרלמנטרי ליושב-ראש ועדת הכספים. לבסוף, אבקש להודיעכם כי חברי הכנסת חמד עמאר ויריב לוין מבקשים להסיר את שמם מהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך תעבורתי), התש"ע 2010, פ/2440/18. תודה. תודה לסגן מזכיר הכנסת.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק איסור הטלת חרם, התש"ע 2010, של חבר הכנסת זאב אלקין. הנמקה מהמקום. אדוני היושב-ראש,

מדובר בהצעת חוק איסור הטלת חרם, הצעת חוק שהיוזמים שלה, למעשה, הם כל ראשי הסיעות בכנסת שהצטרפו ליוזמה שלי, של חברת הכנסת דליה איציק, יושבת-ראש סיעת קדימה, של חבר הכנסת אריה אלדד וחבר הכנסת אופיר אקוניס, כל ראשי הסיעות בכנסת מקדימה וימינה, כמעט כל ראשי הוועדות הקבועות בכנסת וכמעט כל חברי נשיאות הכנסת. לא יכול להיות מצב, שבזמנה מדינת ישראל פעלה כדי להביא לחקיקת חוק בארצות-הברית על סנקציות פליליות וגם סנקציות תקציביות כנגד אזרחים או חברות אמריקניות שלוקחים חלק בקמפיינים של חרם נגד מדינת ישראל, ולנו במדינת ישראל אין חקיקה מקבילה. בעבר היה ברור מאליו שאין צורך בדבר כזה, כי אף אחד לא העלה על דעתו שאזרח ישראלי ישתתף בקמפיין לחרם על מדינת ישראל, יהיה זה חרם כלכלי או חרם אקדמי. לצערי, זאת לא המציאות היום במדינת ישראל, ולכן לפני שאנחנו באים בתביעות לארצות-הברית ומבקשים שהחקיקה האמריקנית תעבוד, חובה עלינו להפעיל חקיקה דומה כאן במדינת ישראל. ולכן זאת יוזמת החקיקה. כמעט כל חברי הבית מאוחדים סביב יוזמת החקיקה הזאת. אני מצר שהמציאות במדינת ישראל מחייבת אותנו להוביל חקיקה כזאת, אבל הגיע הזמן להסדיר את הנושא בחוק כדי שלחוק הישראלי יהיו שיניים כנגד אזרח ישראלי שבאופן פעיל,

פועל כנגד מדינתו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת זאב אלקין.

השר יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה ביום כ"ט בתמוז תש"ע, 11 ביולי 2010, הוחלט לתמוך בהצעת החוק, בתנאי שהמציעים יסכימו להשמיט סעיפים 5, 6 ו-8, וכן יתחייבו לתאם את הצעת החוק עם משרד ראש הממשלה, משרד הפנים, משרד המשפטים ומשרד החוץ, אני חוזר, משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומשרד החוץ. מכיוון שהמציעים מסכימים לתנאים האלה, הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה לשר המשפטים, השר יעקב נאמן. אני מבין שחבר הכנסת דב חנין מתנגד. לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, יש בפנינו הצעת חוק נוספת, שמצטרפת לגל של חקיקה שבסופו של דבר מצמצמת את מרחב החירויות והפעולה הפוליטית בחברה הישראלית. הצעת החוק הזו היא דוגמה של אותו כלל, שאנחנו חוזרים ואומרים אותו: Hard cases make bad law, וזה אכן מאוד מאוד bad law. זה חוק גרוע. החוק הזה הוא חוק גורף, הוא מדבר על חרם לא רק על מי שתומך בחרם על ישראל, אלא גם חרם על מי שתומך בחרם על אדם מחמת קשריו, למשל, עם אזור הנמצא בשליטת מדינת ישראל. זו שפה יפה, כנראה, לכנות בה את הכיבוש שמתנהל בשטחים הפלסטיניים, ברמת-הגולן. והחוק אומר שהוא מטיל קנסות כספיים, יש בו סעיפי עונשין, סעיפים של עוולות אזרחיות. החוק התיימר בנוסח המקורי שלו להחיל את עצמו גם על מי שאיננו אזרח או תושב ישראל, חריגה מרחיקת לכת מכל נורמה משפטית מתקבלת על הדעת. החוק גם מציע להחרים ישויות מדיניות זרות, להחרים מדינות זרות. ככל שיד הדמיון של היזמים באמת הפליאה לעשות, אחד הדברים המופלאים שיש בחוק הזה הוא אותה הוראה של סעיף 8(ב) בחוק, שהיא הוראה רטרואקטיבית. מי שבעבר עשה את אותם דברים שהחוק אוסר עליהם, חזקה שהוא ממשיך לעשות אותם, חזקה שהוא ממשיך לקרוא לחרם על השטחים הכבושים או על ההתנחלויות או על מה שזה לא יהיה, כי החוק מוגדר הרי בצורה מאוד רחבה וגורפת, ובכוונה הוא מוגדר בצורה רחבה וגורפת. עמיתי חברי הכנסת, השאלה שאנחנו צריכים לשאול היא שאלה עקרונית, האם אנחנו מעוניינים להיסחף למקום של התלהמות. כי אם אנחנו רוצים להיסחף למקומות האלה, יש עוד חוקים שאפשר להציע לך, חבר הכנסת אלקין. יש שורה ארוכה של רעיונות שאפשר להמשיך ולהתלהם בהם. המצב שהחברה הישראלית נמצאת בו איננו מצב פשוט, יש ויכוחים, יש ויכוחים קשים, יש מחלוקות קשות בחברה. הדרך איננה לייצר חרמות. אתם מתנגדים לחרמות, אני מבין. אגב, גם אני מתנגד לחרמות. אבל הדרך לייצר חרמות על החרמות, או לייצר חרמות על המחרימים, איננה הדרך האמיתית, הנכונה, הראויה, להתמודד עם ויכוחים ועימותים שקיימים בחברה הישראלית. לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מציע לכולנו להתנגד להצעת החוק הזאת. תודה לחבר הכנסת דב חנין. אני מבין שחבר הכנסת זאב אלקין רוצה להשיב. לא צריך להשיב. אני לא יכול למנוע. אם לא היה מתנגד, אתה צודק, אבל יש מתנגד. חנין שכנע אותי כל כך לתמוך בחוק. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת רותם, יכול להיות שאני אשקול את הפטנט הזה גם לחוקים הבאים: אם אני רוצה לשכנע את חברי הבית, אני אבקש מחבר הכנסת דב חנין להתנגד, אתה אומר שזה עובד מצוין.

חבר הכנסת חנין, אני אשמח לקבל ממך הצעות להצעות חוק דומות. יכול להיות שיש סיכוי ששיתוף הפעולה הפורה הזה,

יכול להיות ששיתוף הפעולה הפורה הזה יסתום עוד כמה פרצות בחוק הישראלי, שמנצלים אותן לפעולה כנגד מדינת ישראל. אני חושב שהאמירה שהצעת החוק הזאת פוגעת בחופש הפעולה של האזרחים היא אמירה לא נכונה לחלוטין.

מי שקרא היטב את הצעת החוק, ולא התבסס רק על הדיווחים, יודע שהצעת החוק הזאת לא קובעת לאזרח מה עליו לעשות באופן אישי, מי שרוצה יקנה,

מי שרוצה, ישתמש בשירותי ההשכלה הישראלית, מי שירצה,

אבל הצעת החוק הזאת מטפלת באנשים שמובילים קמפיינים, ואם אתה, חבר הכנסת חנין, טוען שגם אתה נגד קמפיינים של חרמות, בין השאר אלה שמכוונים כנגד מדינת ישראל,

אם במדינה דמוקרטית כמו ארצות-הברית יש חוק שמגן לא רק על ארצות-הברית, מגן עלינו, חבר הכנסת חנין,

אנחנו באים לאזרח אמריקני ואומרים: אתה יכול לקבל חמש שנים בכלא על זה שתלך ותשתתף,

תשתתף, בקמפיין חרם על מדינת ישראל, ואתה תשלם קנסות. והאזרח הישראלי, לא אחד ולא שניים, לצערי, אלא עשרות ואפילו מאות, מקדישים את זמנם החופשי, כולל אלה שמקבלים משכורת על חשבון משלם המסים הישראלי, למשל במערכת של ההשכלה הגבוהה, הם מקדישים את מרצם וזמנם כדי להוביל וליזום את הקמפיינים האלה. ולמציאות הזאת, אם אתה נגד זה, הגיע הזמן לשים קץ, וזה בדיוק מה שעושה הצעת החוק. אגב, הטענה שלך על הרטרואקטיביות גם היא לא נכונה. אומנם הממשלה ביקשה שהסעיף הזה ישתנה והוא ישתנה, כי הצעת החוק תהיה רק בתיאום, אבל כל מה שהסעיף הרטרואקטיבי טיפל בו זו סוגיה אחת פשוטה, סוגיה אחת פשוטה. החרם שהתחיל קודם, איך יודעים שהוא נמשך? הדרך היחידה לדעת את זה,

אלא אם כן מוביל קמפיין החרם הודיע אחרת. לא, זה לא סעיף רטרואקטיבי, כי אם אותו מוביל קמפיין החרם, כתוצאה מהחקיקה, חוזר בו ומודיע: אני מפסיק את פעילותי, אין שום סעיף רטרואקטיבי. לכן זה סעיף טכני לחלוטין. אבל מי שמחפש כל אמתלה טכנית רק כדי להמשיך להגן על שונאי מדינת ישראל ומובילי הקמפיינים של החרם, הטיעון הרטרואקטיבי טוב לו. הכנסת כמעט כולה, חבר הכנסת חנין,

התאגדה סביב הצעת החוק הזאת, וחבל מאוד שאתה עדיין לא השתכנעת. אבל יכול להיות שאולי יש סיכוי קלוש לתשובה, כי מי שאומר שהוא נגד החרם, כדאי שגם יצביע בעד הצעת החוק הזאת ולא רק ידבר.

תודה לחבר הכנסת זאב אלקין. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק איסור הטלת חרם, התש"ע 2010, של חבר הכנסת זאב אלקין, מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור הטלת חרם, התש"ע 2010,

חוק ומשפט נתקבלה. זה לא, 35 בעד, חמישה מתנגדים.

הצעת החוק נתקבלה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך הכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, רבותי, קצת מדלגים. שינו לנו את סדר-היום.

הפסקת תשלום שכר, גמלה ותשלומים אחרים לחבר הכנסת ולחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה (תיקוני חקיקה), התש"ע 2010, של חבר הכנסת ישראל חסון. הנמקה מהמקום. ההנמקה לא מהמקום,

שתי מכסות. אני קורא מה שכתוב לי בפרוטוקול שמונח לפני, ידידי. מה עם כל הסעיפים לפני זה? הנמקה מהמקום, רבותי. רבותי, שינו את סדר-היום, זה לא תלוי בי, זה המזכירות. אבל למה הופכים את הסדר, זו השאלה. רבותי, אני מקבל מהמזכירות. מה שאני מקבל אני מבצע. חבר הכנסת ישראל חסון, רבותי, את המשאים-ומתנים ביניכם תנהלו אחר כך. כתוב לי במפורש הנמקה מהמקום, תציג את זה הנמקה מהמקום. לי אין בעיה שתציג את זה גם מפה, אבל כך זה כתוב בפרוטוקול. תעשה חצי מפה חצי מפה. חבר הכנסת ישראל חסון, עכשיו אומרים לי שכל העניין הזה שהקדימו את ההצעה שלך לפה זה מפני שתהיה הנמקה מהמקום. אם אתה מוותר, אז אנחנו נמשיך בסדר-היום. אני לא מתווכח. אני נופל פה בינך לבין האמירות של מזכירות הסיעה אצלי, אבל זה בסדר מבחינתי. רבותי, אני מנהל את הישיבה על-פי מה שמונח לפני. אדוני היושב-ראש, זה בסדר גמור, אפשר לעשות את זה גם בחצי דקה. הצעת החוק הזו נועדה בתכליתה לקבוע ולהשפיע על הרמה הנורמטיבית שהכנסת אמורה לקבוע. אני לא מאלה שסבורים שהכנסת אמורה לקבל את ההחלטה מי ישב כאן. בזה אני לא מוכן להתערב. אבל בנורמות שעל-פיהן יפעלו האנשים שיושבים כאן, על הכנסת מוטלת החובה הזאת. ולפיכך אני סבור שהיתה לנו פרצה בחוק, שבעצם מחוקק שביצע עבירה מסוג פשע בזמן היותו מחוקק ונמצא חשוד בביצוע העבירה הזו ונדרש לרשויות החוק, במידה שהוא לא מתייצב בפני רשויות החוק, אין מקום שיינתנו לו אותן זכויות כמחוקק.

הצעת החוק הזו נועדה למנוע ולסגור לקונה שקיימת בחוק. יש כאלה שמייחסים את זה לחבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה.

הוא לא הכתובת מבחינתי. מבחינתי הבעיה פה היא נורמטיבית, ואותה צריך לסגור. אז אם עזמי בשארה נופל בבעיה הנורמטיבית הזו, בבקשה, נסגור גם את זה. ואני מודה לך, גברתי היושבת-ראש. יעלה ויבוא סגן שר האוצר יצחק כהן, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, הצעת חוק הפסקת תשלום שכר, גמלה ותשלומים אחרים לחבר הכנסת ולחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת ישראל חסון ואחרים. ועדת השרים לענייני חקיקה תומכת בהצעת החוק, מה שאומר שגם הממשלה תומכת.

אני מבקש להצביע בעד. אני מודה לאדוני, ואנחנו נעבור להצבעה. שני חברי כנסת ביקשו להתנגד להצעה: חבר הכנסת חיים אורון, שלא נמצא, יעלה ויבוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש הקואליציה, גם עם הגב וגם רעש, מה יהיה? אבל למה אתה נגד, אתם מתחלקים בפנסיה? גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק דומה עלתה בשנת 2008, והיועצת המשפטית של הכנסת דאז אמרה מפורשות שהצעת החוק היא לא חוקתית, היא מנוגדת לזכות הקניין שמעוגנת בחוק-יסוד, היא מנוגדת לחוק השוויון שמעוגן בחוק-יסוד, היא מנוגדת לכלל החקיקה הנוגעת לפנסיה ולרכוש פרטי.

וזו דעתם של כל המשפטנים כמעט, אין חולקים על זה, פנסיה, להיות מרגל זה חוקי? פנסיה היא רכושו של אדם, היא חיסכון שאדם חוסך במשך עבודתו, ואין זכות לממשלה לתחוב את ידה לרכוש הזה, שהוא לא רק רכושו של אדם, אלא רכוש המשפחה, הילדים. הוא יכול לקבל פנסיה מה"חיזבאללה", אם הוא רוצה. אני מבקש, אם יהיו קריאות ביניים, שיהיו קריאות ביניים אינטליגנטיות. אני מוכן לענות עליהן. אתה לא חייב להתייחס לקריאות ביניים, חבר הכנסת זחאלקה. אני מוכן לענות על קריאות ביניים אינטליגנטיות, לא סתם התלהמות. מה עם הנואם? יואל חסון, אני מבקש ממך, תשלוט, אתה עוקץ, אנחנו עוקצים בחזרה. חבר הכנסת חסון. תצטרף לאיחוד הלאומי, תצטרף למיכאל בן-ארי וגמרנו. אתה נמצא היום שם. לי טוב איפה שאני. אתה לא מזמן,

חבר הכנסת חסון, אני קוראת אותך לסדר. אתה לא נגד האיחוד הלאומי, אתה נגד הקונסנזוס. חבר הכנסת חסון. אני אכן נגד הקונסנזוס. מותר להיות נגד הקונסנזוס.

למה, אני צריך להיות ציוני כמוך?

אבל מדובר כאן

שהעניין הזה שרוצים לקחת את הפנסיה של עזמי בשארה, זה לא העניין העיקרי. זה לא מספיק.

זה לא העניין העיקרי, ולא בזה מדובר. מדובר בעניין עקרוני. יש כאן שתי בעיות בחוק. "חיזבאללה" נתן לו שתי פנסיות. חבר הכנסת נסים זאב. "חיזבאללה" נתן לו שתי פנסיות וגם פיצויים. זו פגיעה בזכות הקניין וחקיקה פרטית. החקיקה הזאת מחוקקת לא כעיקרון,

שרוצה לדאוג לבית הזה ומי שרוצה לדאוג לנורמות של האנשים שיושבים כאן,

והן בפראלימפיאדה, של משחקי הנכים. תקציב ההכנות האולימפיות נועד לאפשר לגורמים המקצועיים את המשאבים להכנת ספורטאי ישראל למשחקים האולימפיים, המהווים את אחד האירועים הגדולים בתבל. מדינות רבות בעולם מקדישות אמצעים לא מבוטלים להכנות האולימפיות, מתוך הכרה בחשיבות הנושא, ובוודאי החוק הזה יאפשר הכנות ראויות, סדירות, על-פי תקציב מסודר, בתקנות תקציביות מוגדרות מראש. מאז המשחקים האולימפיים בברצלונה 1992, אטלנטה 1996, סידני 2000, אתונה 2004 ובייג'ין 2008, נמנית ישראל עם חברות המועדון היוקרתי, מדינות שספורטאיהן זכו במדליות אולימפיות, וכך גם מעמדה של ישראל במשחקי הנכים, ואולי במשחקי הנכים אף יותר. לסיכום, הצעת חוק זו תאפשר הכנה מקצועית על בסיס תוכנית רב-שנתית, אשר תביא למיצוי מרבי של היכולת של ספורטאי ישראל להביא את הספורט הישראלי לפסגת הספורט העולמי. אני רוצה להודות לשרת התרבות והספורט על תמיכתה, ומובן שקידום החוק יהיה בתיאום עם משרד התרבות והספורט. אני מודה לך, אדוני. תעלה ותבוא שרת התרבות והספורט. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ועדת השרים לחקיקה, בתמיכתי כמובן, תומכת בהצעת החוק של חבר הכנסת אורלב, הצעת חוק ההכנות האולימפיות. אני יכולה רק לומר שבשנים האחרונות, בכל השנים האחרונות, נושא ההכנות האולימפיות, לצערי הרב, תוקצב תמיד מן היד אל הפה, בסוף השנה, תמיד באיחור רב, וההכנות האולימפיות תמיד נפגעו מכך. לכן הצעת החוק הזאת ראויה, חברים, חבר הכנסת ברכה, זה מאוד מפריע. אתה צריך לבוא לכאן בשביל לשמוע באמת את כל תוכן השיחה שלכם. סליחה. ההכנות האולימפיות נפגעו תמיד כתוצאה מכך שאכן הדבר לא היה מוסדר, אלא עבר ממשרד ראש הממשלה במועדים מאוחרים ביותר למשרד הספורט, וממשרד הספורט לוועד האולימפי, ועוד כהנה וכהנה, ליחידה לספורט הישגי. אבל אני רוצה לומר מעבר לכך, שמשרד הספורט הגיע השנה להסדר עם משרד האוצר, והתקציב הועבר בשלב מוקדם מאוד, כך שהשנה ההכנות האולימפיות לא נפגעו. מעבר לזה, אנחנו אישרנו היום בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, את חוק המועצה הלאומית לספורט. במסגרת הזאת, זה לא כתוב אומנם בחוק, אבל אנחנו נגיע להסכמה גם עם האוצר, הדברים כבר ממש בדרך, לסמן או לצבוע את תקציב ההכנות האולימפיות, ובעתיד אנחנו לא נזדקק לאותה סחבת שהיתה נקוטה עד עכשיו. הצעת החוק של חבר הכנסת זבולון אורלב היא ראויה, אני רוצה להודות לו עליה. אני מקווה שלא נזדקק אפילו לחקיקה בעניין זה, ואולי דווקא באמצעות הזירוז הזה נוכל להגיע להסדרים אחרים עם משרד האוצר, שאכן יכבדו את ההכנות האולימפיות ויביאו אותנו להישגים גדולים מאוד באולימפיאדת לונדון ב-2012.

אני מודה לך, גברתי. אנחנו נעבור להצבעה. האם חבר הכנסת מקבל את התנאי?

אם כך, אנחנו עוברים להצבעה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק ההכנות

התרבות והספורט נתקבלה. ובכן, בעד הצביעו 14, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעת החוק תועבר לשם הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת החינוך, התרבות והספורט. אנחנו עוברים לנושא הבא, חברי חברי הכנסת: הצעתו של זבולון אורלב, הצעת חוק סל שירותים נוספים בחינוך, התשס"ט 2009. זו הנמקה מהמקום. לא, אני משתמש במכסה שלי. כפי שנאמר לי על-ידי מזכיר הכנסת, אתה משתמש במכסה וההנמקה תהיה מהדוכן. ישיב על הצעת החוק שר החינוך, השר גדעון סער. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אומנם ועדת השרים תומכת, ולכאורה אני יכול להציג זאת מהאולם, אבל יש הצעות חוק שמן הראוי לומר עליהן כמה מלים, יותר מאשר בדקה אחת. לפי חוק לימוד חובה, ניתנת זכות ללמוד חינם מכיתה א' עד סוף כיתה י'. לאחרונה חוקקו חוקים שהרחיבו זאת לגילאי שלוש-ארבע, וזה מוחל בהדרגה ולצערי נעצר, וגם לכיתות י"א וי"ב, ובחוק הזה יש גם התקדמות. אבל מתברר שהחוק הוא לא חוק חינם, מפני שבצד חינוך חינם יש אפשרות ששר החינוך, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, קובע אפשרות לתשלומי הורים, שאחד מהם הוא תשלום חובה, והוא ביטוח הדדי. יתר התשלומים נקראים תשלומי רשות, אבל למעשה הם כמו תשלומי חובה, והם כוללים את הטיולים, שהרי אי-אפשר לקיים תוכנית לימודים בלי טיולים, עוד את סוגיית סל תרבות, והרי לא היינו רוצים שתלמידינו לא ייחשפו לעולם התרבות שלנו, מסיבות של בתי-הספר ועוד דברים כגון אלה. ההוצאה הממוצעת היא בין 800 ל-1,200 שקלים לתלמיד. ואם אנחנו סופרים את כל התלמידים וההורים, זו גבייה של קרוב ל-2 מיליארדי שקלים בשנה. דא עקא שגביית התשלומים הזאת, תשלומי ההורים, מהווה מס רגרסיבי, אולי מהאכזריים ביותר, מפני שלא רק שהתשלום הוא אחיד,

העני והעשיר משלמים את אותו סכום, אלא שהנתונים הם שהעשירונים הנמוכים, העניים יותר, יש להם יותר ילדים. העשירונים הגבוהים, העשירים יותר, יש להם פחות ילדים. אז לא רק שהתשלום הוא אחיד, המשפחות העניות צריכות גם לשלם הרבה יותר כסף.

במדינה שבה כשליש מהתלמידים חיים מתחת קו העוני, ברור ומובן שההורים אינם מסוגלים לעמוד בתשלומים, ואז יש אירועים מאוד לא נעימים בתוך מוסדות החינוך, אף-על-פי ששרי החינוך לדורותיהם, וכמובן גם שר החינוך הנוכחי עושה כל מאמץ כדי שגם לתלמידים מחוסרי יכולת יינתנו כל השירותים החינוכיים, אבל כשיש מאסה כל כך גדולה של הורים שלא מסוגלים לעמוד בתשלומים, ברור לחלוטין שלא כל תלמידי ישראל יכולים לקבל את כל השירותים האלה במלואם. ואף-על-פי שהתשלום כאן לא עוסק למשל בספרי לימוד, אבל גם בספרי לימוד, ויש חוק נפרד בסוגיה הזאת, אנחנו יודעים שלא לכל התלמידים יש כל ספרי הלימוד, רק בגלל בעיה כספית. לכן ב-1992 הקים בזמנו השר המר, זיכרונו לברכה, שר החינוך, ועדה בראשותו של מי שהיה מנכ"ל משרד הסעד לשעבר, מר אהרן לנגרמן, שניהם זיכרונם לברכה, כדי לנסות ולבחון אפשרות שבמקום שהורים ישלמו מס רגרסיבי אחיד, שיהיה מעין היטל פרוגרסיבי, על-פי אפשרויות ההורים: העשיר ישלם יותר, העני ישלם פחות. ואם אפשר, למצוא שיטה שלא רק ההורים ישלמו, בזמן שהם הורים לילדים, כי בידוע שאלה הורים יותר צעירים, שעדיין לא הגיעו לשיא משכורתם, אלא תשלם את זה כל האוכלוסייה.

ההורים לילדים ישלמו את המס הזה עוד לפני שהילד נולד ועד שהם יוכלו לשלם עבור הנכדים שלהם. הציעו שלוש אפשרויות: אפשרות אחת, שיוסיפו 3-2 פרומילים לתשלום של הביטוח הלאומי, מדובר פה בשקלים בודדים, או תוספת לארנונה הנגבית על-ידי הרשויות המקומיות, או על-ידי היטל חינוך, שייגבה או על-ידי המדינה או על-ידי הרשויות המקומיות. הצעת החוק בחרה באפשרות של תשלומי הביטוח הלאומי, כלומר שכל אזרחי מדינת ישראל ישלמו את 2 מיליארדי שקלים האלה לאורך כל ימי חייהם בתשלום פרוגרסיבי, כך שהעשיר ישלם יותר והעני ישלם פחות. משרד החינוך יקבל את הכסף הזה ויחלק אותו באמצעות הרשויות המקומיות למוסדות החינוך. כיום מנהלי מוסדות החינוך עסוקים רבות בגביית הכספים, והפכו להיות גזברים, מנהלים מרדפים אחרי ההורים לצורך התשלומים. ההצעה הזאת תפטור אותם לחלוטין מהצורך לעסוק בכספים, וכל מעייניהם וכל משאביהם יהיו נתונים על מנת לקדם באופן חינוכי את בית-הספר ואת התוכניות הפדגוגיות של בית-הספר. בראשית השנה, לקראת שנת הלימודים הנוכחית, אישרה ועדת החינוך את תשלומי ההורים על-פי בקשת שר החינוך,

שהממשלה היתה חדשה והקדנציה חדשה, הוועדה אישרה את התשלומים לתש"ע וקיבלה על עצמה, בהתחייבות של כל חברי הוועדה, שהם גם חתומים על החוק והם היוזמים והמציעים של החוק הזה, שלקראת שנת הלימודים הנוכחית החוק יעבור לפחות בקריאה טרומית, כדי שבמהלך שנת הלימודים תש"ע נוכל לעבוד על שיטה שבה נוכל להגיע להסכמה. בשיחה ובפגישה מוקדמת עם אנשי האוצר התברר שהם לא תומכים בשיטה של הביטוח הלאומי, כיוון שהשיטה הזאת מגדילה גם את ההכנסה וגם את ההוצאה, ומגדילה את התקרות של תקציב המדינה. אמרנו להם שאנחנו אולי חזקים מאוד במדיניות חברתית, פחות חזקים במדיניות כלכלית, אבל כל כוונתנו היא להפוך את תשלום ההורים ממס רגרסיבי למס פרוגרסיבי. ואם תימצא שיטה שונה, איננו מתעקשים על השיטה, אבל אנחנו פתוחים להקשיב ולשמוע על שיטות אחרות ושיטות נוספות, וכך נעשה במהלך השנה. אני הסכמתי להמתין עם קידום החוק עד אשר נעשה בירור יסודי באשר לשיטות האפשריות לקיים את העיקרון שבמקום מס אחיד על הורים לתלמידים רק בתקופת לימודיהם, נוכל להסדיר את התשלום הזה באופן אחר. מאחר שמדובר פה בסכום לא פעוט, סכום שמתקרב ל-2 מיליארדי שקלים, ברור שמדובר פה בנושא כבד מאוד, בעל משמעויות, שמחייב בחינה מאוד מאוד מדוקדקת. אני רוצה להודות לשר החינוך, שממצב כמעט בלתי אפשרי לקדם את הרעיון הזה, הצליח לשכנע את ועדת השרים לקדם את החוק בקריאה הטרומית, יחד עם בחינה של אפשרויות אחרות לקיים את העיקרון הסוציאלי של תשלום פרוגרסיבי. אני מאוד מקווה שנוכל לעשות זאת בהקדם. אני גם הבטחתי לשר החינוך, כדי לאפשר פתיחת שנת לימודים מסודרת ותקינה, אנחנו נזמן את ועדת החינוך, התרבות והספורט כבר בשבוע הבא כדי לאשר את תשלומי ההורים הרגילים לשנת הלימודים תש"ע, ואני חושב שאני יכול לבשר להורים שהיום פתחנו עידן חדש במערכת החינוך. גם אם נצטרך עוד שנה או אולי עוד תקופה מסוימת להמשיך בשיטה הישנה,

בנינו את היסודות לפתוח תקופה חדשה במשמעות של מהו חינוך חינם, על מנת שעניים ועשירים יוכלו לקבל את 100% שירותי החינוך, מבלי שמחסור כלכלי של הורים ימנע מהם ולו שירות אחד בחינוך.

אני מודה לך, אדוני. יעלה ויבוא שר החינוך גדעון סער, אני מברכת על היוזמה, ומצטרפת להצעת חוק החשובה הזאת.

ובאמת היא תצטרף לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מייחלת גם לרגע הזה, חבר הכנסת, אדוני יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט. בבקשה, אדוני השר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הנושא שמעלה יושב-ראש ועדת החינוך חבר הכנסת זבולון אורלב הוא נושא כבד,

מורכב ואמיתי. אני גם חייב לומר שחבר הכנסת אורלב מאזן בין הסיוע של הוועדה לתפקוד השוטף של המערכת, כי נושא, מנהלי בתי-הספר היום משוועים בנושא של תשלומי ההורים, ומצד שני, למצוא את הדרכים לחשוב על פתרונות ארוכי-טווח לסוגיה שהוא העלה כאן. אני חייב להגיד שהנושא הוא לא פשוט, כי גם אין כיום מקור אלטרנטיבי לנושא של תשלום הורים בהיקף שלו. ההצעה המועלית כאן, המבוססת למעשה על דוח ועדת-לנגרמן, היא אחת החלופות המוצעות להסדרת הנושא. כאשר הנושא עלה בוועדת שרים לחקיקה היו רבים שהביעו התנגדות, כולל הביטוח הלאומי עצמו, ובוודאי יש גם אפשרויות אחרות, אבל אנחנו קיבלנו החלטה לתמוך בשלב הזה בקריאה הטרומית בלבד, על מנת לפתוח את הדיון בנושא הזה, ואת החשיבה בנושא הזה, ובתוך ההסכמה, להקים גם ועדה, שיעמוד בראשה מנכ"ל משרד החינוך, יהיה בה גם נציג משרד האוצר, יהיה בה גם נציג ציבור, והיא תקיים עבודה יסודית בנושא הזה, לפרק זמן של עד 14 חודשים, אולי אפילו יצליחו לעבוד בפרק זמן קצר יותר, אבל עד 14 חודשים, כדי לגבש הצעות לפתרון הסוגיה. החלטת ועדת שרים לחקיקה היא לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית בלבד, בכפוף לתנאים הבאים:

הקמת ועדה בראשות מנכ"ל משרד החינוך, בהשתתפות נציג משרד האוצר, שתבחן במשך פרק זמן של עד 14 חודשים את סוגיית התשלומים המושתים על ההורים לתלמידים במערכת החינוך. ההסכמה היא כי בפרק הזמן הזה לא תקודם הצעת החוק. והנושא השני, שהצבעה בקריאות הבאות, אם תהיה רלוונטית, תיעשה רק לאחר תיאום מלא עם משרדי החינוך,

הרווחה, ואנחנו הוספנו היום, בעקבות שיחה שלי עם שר התמ"ת, גם את משרד התמ"ת. ללא תיאום כאמור תתנגד הממשלה להצעת החוק בקריאות הבאות. אם התנאים הבאים מקובלים על המציע, ואני מבין שהם מקובלים על המציע,

אנחנו נתמוך בקריאה הטרומית. ואני שוב רוצה להודות ליושב-ראש ועדת החינוך גם על פעילותו בנושא הזה וגם על פעילותו בכלל. אני מודה לך, אדוני השר, ומכיוון שחבר הכנסת מסכים לתנאים שהציב השר, אנחנו נעבור להצבעה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק סל שירותים נוספים בחינוך, התשס"ט 2009, לדיון מוקדם

17 הצביעו בעד, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעת החוק תועבר, לשם הכנתה לקריאה הראשונה, לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום. ושוב יעלה ויבוא,

ינמק מהמקום חבר הכנסת זבולון אורלב את הצעת החוק הבאה: הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה)

הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק), התש"ע 2010. בבקשה. ישיב על הצעת החוק, כמובן, שר המשפטים יעקב נאמן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא יודע אם היה תקדים, אבל היום יש שלוש הצעות חוק שלי שהכנסת מאשרת בקריאה טרומית,

חבר הכנסת זבולון אורלב.

ואני מודה לשרים הנוגעים בדבר, כל אחד בתחומו, שלושה שרים נפרדים. תוכנית מיתאר ארצית 38, המכונה תמ"א 38, של חוק המקרקעין, של חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, נועדה לתת תמריץ תכנוני לביצוע חיזוק של בניינים בדרך של הגדלת זכויות בנייה במבנים ישנים, כאשר המטרה היתה שהשווי הכלכלי של הזכויות המוגדלות יממן את חיזוק המבנה הישן ואף ישפר את חזות הבניין, לרבות התקנת מעלית ובמקרים רבים אף הרחבת הדירות הקיימות. המטרה היא כמובן לחזק, לשתי תכליות: האחת, נגד רעידות אדמה, כי התקן החדש של בנייה נגד רעידות אדמה הוא רק מ-1974, כמדומני, כל המבנים שנבנו לפני 1974, הם לא על-פי התקן וצריך לחזק אותם, וכמובן, התכלית השנייה היא תכלית ביטחונית, לחזק את הבניינים ולהתקין ממ"דים באותם בניינים שאין בהם ממ"דים, כי גם הממ"דים הם רק מ-1992 ולא לפני כן. אלא מתברר שאף שתמ"א 38 קיבלה תוקף בשנת 2005, כלומר לפני חמש שנים, רק בניינים ספורים ניצלו את ההקלות, מפני שבמקום הקלות יש תקלות. יש סיבוכים שונים בחוק שלא מאפשרים לדיירי הבניינים לממש את הזכויות, להקנות אותן לבעל ממון כדי שהוא יממן בזכויות האלה את החיזוק, ויש כמה בעיות בדבר הזה. בעיה אחת גדולה, ולצערי הממשלה לא קיבלה, להקטין את הרוב. היום החוק מדבר על 66%. רצינו להקטין, אבל משרד המשפטים התנגד והסכמתי לקבל את דעתו. כלומר, אני מחויב לקבל את תנאיו של משרד המשפטים בעניין הזה. הדבר השני הוא שלא יצטרכו לעשות את כל הפרוצדורה עד למתן ההיתר. זאת פרוצדורה מאוד ארוכה ויקרה, ובעל הזכויות, זה שנותנים לו, יגיד: רבותי, אני לא יודע אם זה יעבור. לכן אנחנו מציעים פרוצדורה שמקצרת את ההליכים. הדבר השלישי זה לא להגביל את מספר הדירות החדשות שניתן לבנות במסגרת הזכויות האלה, אלא הגבלות במסגרת התכנון האפשרי. והדבר הרביעי זה סוגיית החניות. יש למשל ערים שבהן אין תוכנית חנייה, ואז גם אי-אפשר לשלם כופר חנייה. אם אי-אפשר לשלם כופר חנייה, אי-אפשר להוסיף דירות. אם אי-אפשר להוסיף דירות, אי-אפשר לחזק את הבניין. גם לזה מציעים פתרון. אני מקווה מאוד שקבלת התיקונים האלה תביא לידי כך שעוד אלפי בתים או אפילו רבבות בתים שזקוקים לחיזוק כנגד רעידות אדמה וכנגד התקפת טילים, חס וחלילה, היא תביא לידי כך שיוכלו לממש את הזכויות. אני מודה לך, אדוני. יעלה ויבוא שר המשפטים. בבקשה.

היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק המקרקעין (חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה), ולהקל על ביצוע עבודות שמשמעותן מימוש זכויות בנייה עודפות בבתים משותפים הניתנות מכוח תמ"א 38. עיקרי השינויים המוצעים הם: 1. בכל בנייה ברכוש המשותף, אגב חיזוק, ולרבות לצורך הוספת דירות חדשות, יפחת הרוב הדרוש לצורך פנייה למפקח מ-66% מבעלי הדירות לרוב של בעלי הדירות בלבד. 2. שינוי התנאי המקדמי בחוק הקובע כי ההוראות המקלות שבו יחולו רק אם הוצא היתר בנייה מכוח תוכנית החיזוק, והסתפקות בהמצאת "תוכנית ההגשה של הבקשה להיתר בנייה", שבה מפורטת מהות העבודות המבוקשות. הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית בהתאם להסכמות שהושגו עם המציע: 1. הסעיפים בהצעת החוק המתייחסים להיבטי הקניין, לרבות הקטנת הרוב הגורף להפעלת החוק, לא יקודמו, אלא אם כן תתקבל החלטת ממשלה אחרת בעניין זה, 2. לעניין התנאי המקדמי שלפיו יש לקבל היתר בנייה לפני פנייה למפקח, לא יידרש היתר סופי כתנאי לפנייה אלא ניתן יהא להסתפק בשלב תכנוני מקודם יותר. נוסח מדויק יתואם עם משרד המשפטים ומשרד הפנים. הצעת החוק תאוחד עם הסעיף הרלוונטי בחוק ההסדרים. אם המציע יסכים לתנאים אלה, והוא הסכים,

אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. אני מודה לך, אדוני השר, ומכיוון ששוב חבר הכנסת זבולון אורלב מסכים לתנאי השר והממשלה, אנחנו נעבור להצבעה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק המקרקעין (חיזוק

הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט

ובכן,

חוק ומשפט של הכנסת, לשם הכנתה לקריאה הראשונה.

את הצעת החוק הבאה יציג חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, תקרת תשלום משפחתית ותשלום רבעוני עבור שירותים), התשס"ט 2009. הנמקה מהמקום. יש לנו שלוש הצעות חוק דומות בעניין, והצעת חוק אחת מוצמדת להצעת חבר הכנסת גפני, השנייה לא מוצמדת, של חבר הכנסת איתן כבל. ישיב על כולן סגן שר הבריאות, ואנחנו נצביע על כל אחת בנפרד. בבקשה, חבר הכנסת גפני. גברתי היושבת-ראש,

הצעת החוק הזאת כוללת שני סעיפים: סעיף אחד מדבר על תקרת משפחה שצריך לשלם. מה שקורה בפועל, קופת-החולים גובה אפילו אם זה מעבר לתקרה, ורק אחרי זה, תמורת קבלות, יש החזר. אנחנו מציעים שהרבעון ייקבע על-פי הביקור אצל הרופא. מישהו ביקר ב-31 באפריל, רק שלושה חודשים לאחר מכן ייגמר הרבעון, ולא המצב השרירותי הזה, לפי הצורה שבה זה נעשה. לא להצמיד לקלנדרי, להצמיד לביקור.

זה באמת מה שצריך להיות. זה תיקון חשוב מאוד. הצעת החוק הזאת אושרה בכנסת השבע-עשרה בקריאה הטרומית, הצעות חוק של חברי הכנסת איתן כבל, דוד אזולאי, אורי אריאל, חברת הכנסת לשעבר אסתרינה טרטמן והצעת חוק שלי. היא אושרה בקריאה טרומית, אבל הכנסת התפזרה,

אני מקווה, ללא שום שייכות אם הכנסת תתפזר או לא, שאתה תספיק, כיושב-ראש ועדת הכספים, בין היתר לסיים את הצעת החוק החשובה הזאת. לסיים את הליך החקיקה, התכוונתי. יחד עם חברי נשתדל לעשות את זה. תודה רבה. אני מודה לאדוני. יעלה ויבוא חבר הכנסת הבא, יושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת, אשר יציג אותה הצעת חוק באותו נושא. חבר הכנסת דוד אזולאי, בבקשה. גברתי היושבת בראש,

הצעת החוק המונחת לפניכם כבר עברה פעם אחת בקריאה טרומית, ולצערי הרב, מכל מיני סיבות, נתקענו עם זה בקדנציה הקודמת, גם הרב גפני וגם אנוכי, ועכשיו אנחנו מגישים שוב את הצעת החוק הזאת. אני לא רוצה לחזור על הדברים שאמר הרב גפני,

פשוט נגרם עוול לאזרחים, שלא בצדק. אזרח יכול להגיע בסוף הרבעון, לשלם, ואם אחרי שלושה ימים הוא נזקק לאותו רופא, הוא נאלץ לשלם עוד פעם. יוצא אפוא שבתוך שישה ימים הוא משלם עבור שני רבעונים. לכן אני חושב שזה לא יעלה על הדעת, זה עיוות שצריך לקבל את תיקונו. בהזדמנות זו אני מודה לממשלה שתמכה, ואני מקווה שנוכל לקדם, לשר הבריאות. אני רוצה באמת להודות לרב ליצמן, סגן שר הבריאות, שתמך בהצעה הזאת. אני מקווה שהוא יעזור לנו, אדוני סגן השר, שלא יקרה לנו מה שקרה עם הצעת חוק הביטוח הלאומי, שעברה בקריאה טרומית, ואחרי שעברה בקריאה טרומית הגענו לוועדה ומשרד האוצר הלך והגיש ערעור, בחוק האלמנים. זה דבר שלא יעלה על הדעת. לכן אני מקווה שבעניין הזה, אדוני סגן שר הבריאות, אני מכיר אותו כאדם רציני ואדם יציב, ובוודאי לא ייתן למהלך שקרה בחוק האלמנים שיקרה גם במקרה הזה. תודה רבה, אדוני. אני מודה לך, אדוני. יעלה ויבוא הדובר הבא, באותו נושא כמובן, חבר הכנסת איתן כבל, אשר הצעתו עברה בקריאה טרומית בכנסת הקודמת. יותר מזה, גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מאוד מקווה שהצעת החוק הזאת לא מבשרת על פיזורה של הכנסת. אולי גפני לא יודע, אבל אני הגשתי את הצעת החוק, אולי זה הסימן. הצעת החוק הראשונה הוגשה כבר בכנסת השש-עשרה. היא הגיעה לקריאה טרומית, הספקנו לדון בה פעם-פעמיים בוועדת הכלכלה, כמדומני, ואז הכנסת התפזרה. כנ"ל היה בכנסת השבע-עשרה. אז כל אחד יחליט אם הוא מקווה שהצעת החוק הזאת מבשרת,

על פיזורה של הכנסת כשהיא עוברת בקריאה טרומית. גברתי, אני באמת מודה לסגן שר הבריאות. זה לא עניין של מה בכך. הצעת החוק הזאת איננה פשוטה, ואין חיים קלים לסגן שר הבריאות בחוק הזה. הוא הרבה יותר מורכב מכפי שהוא נראה במבט ראשון. הוא חוק חברתי, הוא אמיתי, הוא באמת עושה סדר וצדק. דרך אגב, רוב הציבור במדינת ישראל אפילו איננו מודע לעובדה שהוא נמצא בתוך איזה סינדרום כזה של תשלומים, כל פעם, רק בגלל השיטה. ומערכת הבריאות, היה לה נוח הרבה מאוד שנים, אף אחד לא שם לב, לחיות עם זה. אז אני מאחל לכבודו שיהיה בהצלחה. ושוב, אדוני, תודה. אני אומר לך, חבר הכנסת כבל, שבכנסות הקודמות לא ליוו את הצעת החוק שלושה רבנים. יש לנו כאן שלושה רבנים, הרב גפני, הרב אזולאי, ויעלה ויבוא שר הבריאות הרב ליצמן. והרב מקלב.

סליחה, ארבעה. בבקשה, שר הבריאות. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול, איתן, עכשיו אני מבין למה האוצר התנגד אתמול. הוא פחד מפיזור הכנסת. זו החרב. האוצר היה בהחלט נגד זה, אבל אני חייב להגיד שני דברים.

ועדת השרים אישרה.

אני פונה לכל המציעים,

שיתחייבו לי שלא יתקדמו עם החוק אלא בתיאום עם משרד הבריאות. עוד מעט אני אכנס לעניין. לפי דעת האוצר זו עלות של 30 מיליון שקל.

אני יודע דבר אחד, שבקדנציה הקודמת קופות-החולים הסכימו. אני לא חולם לרגע אחד שאם זה היה 30 מיליון שקל, הן היו מסכימות אז. בכנסת השש-עשרה הסכימו, בכנסת השבע-עשרה, פעם אחת. אני מניח שבכנסת השש-עשרה זה עלה 300 מיליון שקל, ואחר כך, לאט לאט, זה יורד. אתה יודע, אדוני חבר הכנסת כבל, שבדקתי כמה פעמים, וזה סתם נכון לעשות: יש חוקים שאנחנו כחברי כנסת מציעים כאן וזה בא לכנסת, לוועדה, ודבר ראשון מקבלים שני תירוצים: האחד,

זה התירוץ הטיפוסי, הדבר השני, עולה המון כסף.

50 מיליון שקל. לא משנה איזה. לימים, עוברת תקופה והחוק עבר, מה לעשות, גם זה קורה, שחברי כנסת מצליחים להעביר, ובסוף השנה משרד האוצר מבטל את החוק בחוק ההסדרים. טוב, זה לא חדש. רגע, גברתי, לא שמעת אותי עד הסוף. כשהוא מבטל את החוק, הוא צריך לציין כמה הוא מרוויח מזה. כמה הוא מרוויח? 5 מיליוני שקל. אז זה היה 50, אבל, תבדקו טוב מה שאני אומר. האפס הלך לאיבוד איפה-שהוא. זה דבר שצריך לבדוק. אני רוצה לענות לקבוצת חברי הכנסת. קודם כול, לחבר הכנסת כבל, סוגיית חישוב הרבעון בהשתתפויות עצמיות והמעבר מרבעון קלנדרי לרבעון צף יש בה לקדם את תחושת האמון וההגינות בקשרי המבוטח עם הקופה. יישר כוח למציעים על הצעתם. אכן, יהיה מקום במהלך הדיונים בהצעה לתת את הדעת לקשיים לוגיסטיים, אמרת שזה קשה מאוד, שמנעו עד היום קבלת ההצעה וקידומה, ובכלל זה מתן מענה בסוגיית התקרה המשפחתית והדרך שבה יש לחשבה, כאשר חישוב הרבעון מתבצע באופן שונה ביחס לכל אחד מבני המשפחה. כפי שציינת, זה מורכב מאוד, הרבה כאב ראש, אבל לדעתי זה צודק.

מהרבה בחינות, וזה

הרבה כסף למשפחות. אני מאמין שבכוחות משותפים ניתן יהיה למצוא מענה מספיק לסוגיה זו. עכשיו באשר לחברי הכנסת גפני, מקלב ואזולאי, הצעת החוק עוסקת,

בהפסקה אוטומטית של הגבייה, כך שלא תיגבה כל השתתפות עצמית מעבר לתקרה המשפחתית, במקום ביצוע הגבייה ומתן החזרים בדיעבד. שיטה זאת אכן נהוגה בקופות-החולים במקרים שבהם התשלום מבוצע בהוראת קבע, ובהחלט נכון לשקול החלתה ביחס לצורות תשלום נוספות. אני מסכים להעביר את ההצעות בקריאה טרומית. אני מבקש שוב, גברתי, שחברי הכנסת יודיעו שהם מסכימים שזה יהיה בתיאום עם משרד הבריאות.

האם חבר הכנסת גפני מסכים לתנאי שהציב השר? חבר הכנסת דוד אזולאי?

חבר הכנסת איתן כבל? לא כי זה תנאי של ועדת השרים, אבל סגן השר ביקש ואני מסכים. אני מכבדת את דבריך. ולפיכך, חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. כמובן, תהיה הצבעה נפרדת על כל אחת מהצעות החוק. אנחנו עוברים להצבעה על הצעתו של חבר הכנסת גפני,

ההצעה להעביר את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, תקרת תשלום משפחתית ותשלום רבעוני עבור שירותים),

לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שגם הצעתו תועבר לוועדת העבודה והרווחה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעתו של חבר הכנסת אמנון כהן וקבוצת חברים, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

העברת פרטים למפרסם מדריך התקשרות), התש"ע 2010. אני מבינה את השמחה המהולה שם שלכם,

אבל אי-אפשר לנהל כאן את הדברים. חבר הכנסת כהן, אתה מוזמן להציג את הצעתך.

גברתי היושבת בראש, תודה, כבוד השרים, כבוד שר התקשורת, אפרט בקצרה את הצעת החוק שלי. הייתי רוצה שתהיה תחרות בשירות שהאזרחים מקבלים משירות 144, שהיום נמצא במצב של מונופול. הייתי רוצה שתהיה תחרות, כי היום האזרחים משלמים, לשם קבלת מידע על מספר טלפון של אחד האזרחים, הם צריכים לשלם שמונה פעימות. משום שאין תחרות, המחיר הוא קבוע ואין פה תחרות. ביקשתי שגופים נוספים ייכנסו לנושא הזה, שתהיה תחרות בנושא הזה, ובסופו של דבר המחירים ירדו. הסכמתי בוועדת השרים לענייני חקיקה, בתיאום עם שר התקשורת, שאנחנו נשב בוועדה ונתאם עמדות. המטרה הסופית היא שתהיה תחרות והאזרחים יקבלו את השירות הזה במחיר הזול ביותר האפשרי. אבקש תמיכה של כל הבית.

אני מודה לך, חבר הכנסת אמנון כהן, על העמידה בלוחות הזמנים. יעלה ויבוא שר התקשורת, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אני רוצה לאשר חלק גדול מהדברים של חבר הכנסת כהן, אבל לצערי לא את כולם. כן, מדובר כאן בהגברת תחרות, דבר שהמשרד שלנו חרת על דגלו, אבל היות שיש שם דברים לא סגורים, הסכמתי לתמוך, משום שאנחנו בסוף המושב, ובשבוע הבא לא עולות הצעות חוק פרטיות, אז הסכמתי לתמוך בתנאי, וועדת השרים אישרה שזה יהיה בהסכמת משרד התקשורת, לא בתיאום ולא בהתייעצות אלא בהסכמה. לא יקודם החוק ללא הסכמת משרד התקשורת, זה היה התנאי, וחשוב לי לציין אותו לפרוטוקול.

אני מודה לך. האם חבר הכנסת מסכים לתנאי? יש לי ברירה אחרת, גברתי היושבת-ראש? יש לך ברירה לא להסכים, אבל לא נראה לי שבנדיבותו של שר התקשורת אפשר לסרב. אי-אפשר לסרב. אם כך, נעבור להצבעה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

העברת פרטים למפרסם מדריך התקשרות),

לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, חברי חברי הכנסת, בעד הצעתו של חבר הכנסת כהן הצביעו 11 חברי כנסת, לא היו נמנעים ולא היו מתנגדים. לפיכך אני קובעת שהצעתו של חבר הכנסת כהן תועבר לשם הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת הכלכלה של הכנסת. יעלה ויבוא חבר הכנסת מוץ מטלון אשר יציג את הצעת חוק הקצאת קרקעות לנכים בנגב (תיקוני חקיקה), התש"ע 2010. לרשותך, אדוני, דקה. על ההצעה ישיב שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, אני מבקשת לקרוא לו. בבקשה. בבקשה, חבר הכנסת מטלון. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, השר פלד, במדינת ישראל חיים נכים רבים. למעשה, 5% מכלל האוכלוסייה הם נכים, ביניהם נכים רבים המשתמשים בכיסאות גלגלים. אוכלוסייה זו זכאית להסדרים במענקים ובהלוואות לדיור. ברכישת דירה לצורך מגורים, 50% מערך הסיוע הוא במענק, 50% הוא בהלוואה בתנאים מאוד נוחים. מטרת החוק שאני מבקש להציע כאן היום היא לאפשר לאותם נכים לבחור להתגורר באזור הנגב, בקרקע שיקצה לכך מינהל מקרקעי ישראל ללא תמורה. כתוצאה מבחירתו של הנכה לקבל קרקע כאמור במקום מענק לרכישת דירה, ייווצר למדינה,

חיסכון בהוצאות הכספיות הגדולות, מצד שני, נשיג תוצאה רצויה נוספת, התיישבות אוכלוסייה נוספת בנגב, שהיא דבר חשוב גם על-פי תפיסת עולמנו. הנושא, כפי שהתחייבתי, יקודם בתיאום עם המשרדים הרלוונטיים. סיכמתי עם השר, שזה יתואם גם עם מינהל מקרקעי ישראל. שמענו דעות שהולכים להקים שכונות או ערים של אנשים עם מוגבלויות, לא זה המצב. אנחנו מבקשים בסופו של יום לאפשר לאדם שרוצה לרכוש דירה בנגב, בפריפריה הדרומית, הקצאת קרקע של עד 500 מטר, ולבנות בית על-פי צרכיו הפיזיים. תודה רבה, גברתי. אני מבקש מהחברים לתמוך. אני מודה לאדוני, אלא ששר הבינוי והשיכון לא נכנס, אך מכיוון שיש הסכמת ממשלה בעניין, אנחנו נעבור ישר להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הקצאת קרקעות לנכים בנגב (תיקוני חקיקה), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, בעד הצביעו 11, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעתו החשובה של חבר הכנסת מוץ מטלון תועבר לשם הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת הכלכלה של הכנסת. את הצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון, קביעת תקרה להחזרים במקרה של העברת ידע מחוץ לישראל), התש"ע 2010, ינמק מהמקום חבר הכנסת דוד רותם. ומכיוון שסגנית השר אורית נוקד לא נמצאת, ישיב לך השר יוסי פלד. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, את הצעת החוק הגיש יושב-ראש שדולת ההיי-טק בכנסת, יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת רוברט אילטוב. הצעת החוק היא בעצם הצעה לעידוד המחקר והפיתוח, והיא באה לקבוע החזר של עד פי-שלושה מסכום ההשקעה של המדען הראשי בחברה עתירת ידע, אם החברה תרצה להשתחרר מהוראות החוק. לאור חוסר הוודאות הקיים כיום, כאשר אף אחד לא יודע מה ההחזר שהוא יצטרך לשלם למדינה בזמן של אקזיט, וכאשר רוצים להביא הון מחוץ-לארץ ורוצים לייצא ידע, צריך לקבוע בצורה ברורה מקסימום של החזר תשלום למדינה. על-ידי כך שהחוק הזה יתקבל, אנחנו בעצם מעודדים השקעות הון בתעשיית הידע הישראלית ואנחנו נעודד חברות לייצר היי-טק, לייצא אותו ולהביא משקיעים לארץ. מכיוון שהממשלה הסכימה להצעת החוק, אני מבקש להצביע ולהעביר אותה לוועדה.

אני מודה לך, אדוני. כבוד השר, האם אתה רוצה לבוא ולהשיב? דקה בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, מכיוון שהצעת החוק הזו בעצם אמורה להגן על הידע והטכנולוגיה בישראל, הממשלה תומכת בהצעה הזו. אני מודה לכבוד השר. אנחנו נעבור, חברי חברי הכנסת, להצבעה על הצעת החוק.

ההצעה להעביר את הצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון, קביעת תקרה להחזרים

בעד הצביעו 14, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעתו של חבר הכנסת דוד רותם תועבר, רוברט אילטוב, שנבצר ממנו.

שנבצר ממנו להציג את הצעת החוק, תועבר לשם הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת הכספים של הכנסת. חברי חברי הכנסת, לפנינו שתי הצעות חוק שהן דומות. זהות. זהות. הצעתו של חבר הכנסת וקנין כבר נומקה, והצעתם של חברי הכנסת שי חרמש וישראל חסון עדיין לא נומקה. אתה מוזמן לנמק אותה מהמקום, וישיב על שתי הצעות החוק סגן השר יצחק כהן. בבקשה.

מכובדי חברי הכנסת, ממש בקצרה, כי ידידי ועמיתי חבר הכנסת וקנין כבר הציג את זה בשבוע שעבר. מדובר על תיקון עיוות שקיים היום בנושא דמי חכירה ביישובי קו העימות בצפון ובעוטף-עזה. מתיישבים חדשים או חוכרים חדשים, גברתי היושבת-ראש, שחוכרים קרקע היום, מקבלים את הקרקע בחינם, גם לשימוש מגורים, גם לשימוש מסחרי ולכל שימוש שהוא, ודאי גם לשימוש חקלאי. נוצר עיוות שלפיו המתיישבים הוותיקים ממשיכים לשלם את דמי החכירה, וזה מצב אבסורדי, שכן ליד שכן, אחד קיבל בחינם,

שבא לפעמים 40 או 30 שנה קודם, ממשיך לשלם. מדובר על שטחים חקלאיים שנושקים לגדר המערכת, מטעים בגבול הצפון במטולה, תחת עיני ה"חיזבאללה". מוזר הדבר שאנשים שמקיימים החזקת קרקעות המדינה על הגבול עוד צריכים לשלם למדינה דמי שימוש עליהן. לשמחתי הרבה, הצעת החוק שעלתה בכנסת הקודמת מבשילה כרגע לכלל החלטה בהסכמת הממשלה, אני מניח, לפחות לטרומית כרגע. אני מודיע בשם יוזמי החוק, ישראל חסון ואנוכי, אני מניח שגם על דעת חבר הכנסת וקנין בהצעה שלו, שאנחנו נתאם את המשך התהליך עם משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד השיכון. אלה שלושת הגופים, ולא שום גוף נוסף. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. אני מודה לך, אדוני. יעלה ויבוא כבוד סגן השר יצחק כהן, בבקשה. הרב יצחק כהן, מלה אחת. אתה מוזמן. זה הכי חשוב, אולי הוא יכול לענות מהמקום. אתה יכול לומר בדרך, אמרתי, הכי חשוב זה משרד האוצר. תגיד כן, וזהו. השר יכול לענות מהמקום כן, וזה בסדר. לא, אי-אפשר. הוא יכול, אבל מן הראוי שהוא יעלה וישיב על הצעת החוק באופן מסודר וראוי, כפי שהצעת החוק הזו הוכנה. בהחלט. בבקשה, כבודו. הצעת חוק יסודות התקציב, תיקון, פטור מדמי חכירה ליישובי קווי העימות,

של חברי הכנסת, קווי עימות. קו, קו. זה קו ארוך.

של חבר הכנסת יצחק וקנין ואחרים, גם חבר הכנסת ישראל חסון ושי חרמש. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעות החוק בקריאה הטרומית בלבד, בכפוף לתיאום עם משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים, ולהשמטת הסעיף לעניין החלה רטרואקטיבית.

זה מקובל, כן. ויתרנו על הרטרואקטיבית. אוקיי, לפרוטוקול.

איציק, התמיכה היא בקריאה הטרומית, וההמשך? לא, לא, אדוני השר. אתה מציב את התנאים שלך, ולאחר מכן אני אשאל את חברי הכנסת אם הם מסכימים לתנאים, ולאחר מכן, אם כן, אנחנו נעבור להצבעה.

התנאי הוא לתמיכה בקריאה הטרומית. המשך חקיקה בתיאום מלא עם המשרדים שהזכרתי, משרד האוצר,

משרד הבינוי והשיכון, והשמטת הסעיף לעניין החלה רטרואקטיבית. תשאלי אותם בבקשה אם הם מסכימים, לפרוטוקול.

סליחה, עוד שורה אחת. עוד שורה אחת, בבקשה. אמרתי אותה, המשך החקיקה בתיאום עם כל המשרדים. האם כבוד חבר הכנסת וקנין מסכים לכל התנאים אשר צוינו על-ידי סגן השר?

כנ"ל חבר הכנסת חרמש, האם מסכים לכל התנאים אשר הציב השר?

זה מחייב גם את יואל חסון. לא יואל. ישראל חסון, הוא לא נמצא.

אבל מכיוון שהיוזם הראשי הוא חבר הכנסת שי חרמש, והוא נמצא כאן והוא חבר כנסת, אז הוא מסכים לכל התנאים, ואין שום סיבה שלא נעבור להצבעה. אוקיי. אנחנו עוברים להצבעה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעות נפרדות על שתי הצעות חוק זהות בנושא חוק יסודות התקציב (תיקון, פטור מדמי חכירה ליישובי

התשס"ט 2009. אנחנו מצביעים כעת על הצעתו של חבר הכנסת יצחק וקנין. בבקשה. הצבעה, חברים. ההצעה להעביר את הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון, פטור מדמי חכירה ליישובי קו עימות), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת הכספים נתקבלה. ובכן, 13 הצביעו בעד, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעתו של חבר הכנסת יצחק וקנין תועבר לשם הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת הכספים. כעת אנחנו נעבור להצבעה על הצעתם של חברי הכנסת שי חרמש וישראל חסון, באותו נושא. בבקשה.

בעד הצביעו 13, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שגם הצעתו של חבר הכנסת שי חרמש תועבר, לשם הכנתה לקריאה ראשונה, לוועדת הכספים.

הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים, התש"ע 2010. יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת,

השר לשעבר ולעתיד, צחי הנגבי. בבקשה. חבר הכנסת הנגבי, אתה יכול לנמק מהמקום, אלא אם כן אתה רוצה לעלות על הדוכן. אעלה על הדוכן.

אשמח מאוד, הצעת חוק חשובה וראויה. בבקשה. מי משיב? כבוד סגן השר? מי שמשיב זה כבוד סגן השר מתן וילנאי. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני סגן השר, אדוני השר, ידידי חברי הכנסת,

אם אפשר לבקש חבר הכנסת שי חרמש, חבר הכנסת וקנין וסגן השר, אני לא מוכנה לזה.

הוא מקדימה. חבר הכנסת צחי הנגבי ישב כאן והקשיב לכל מלה אשר נאמרה על-ידיכם, ואין שום סיבה בעולם שאתם לא תקשיבו. שר השיכון וסגן שר האוצר, אתם רוצים להתווכח, אתם מוזמנים לעשות את זה בחוץ, לא כעת. אפשר לברך את צחי הנגבי? רוצים לברך. תודה רבה.

בשם כולם אנחנו מברכים אותך על ההצלחה שלך אתמול ומברכים אותך להמשך דרכך. כמובן בהצלחה, תודה רבה. ושתוסר כל עננה. מכל הלב, אתה יודע. תודה, גברתי.

ההצעה שלפנינו, כדרכן של הצעות חקיקה רבות שיוצאות מתחת ידה של הכנסת, עוסקת בסוגיה מאוד מאוד חשובה. למעשה, כל הצעת חוק, אדוני השר,

למעשה, כל הצעת חוק שמובאת אל הבית הזה, יש לה עניין לקדם נושא לאומי חשוב. יש חקיקה בנושאי ביטחון וחקיקה בנושאי כלכלה וחקיקה בנושאי תיירות וחקיקה בנושאי חקלאות וחקיקה בנושאי בריאות, וכהנה וכהנה חוקים. מה שמאפיין את הצעת החוק שעל סדר-יומנו, שהיא עוסקת בכל הנושאים האלה שכרגע הזכרתי

ותחת כנפיה, במידה שהיא תזכה לאמון הבית הזה, למעשה כל אחד ואחד מתחומי העשייה החשובים האלה שמניתי יזכה לקידום משמעותי. ומעל כל אלה,

לכונן רשות לאומית אזרחית לפינוי מוקשים

אני חייב להתוודות, גברתי היושבת-ראש, שעד לפני חודשים לא רבים, למעשה עד החורף האחרון, לי לא היה מושג ממשי על היקפה של תופעת המוקשים. אני מניח שיש פה אנשים שברו עליהם שנים רבות מאשר עברו עלי בסמיכות לשדות מוקשים, כמו השר פלד וסגן השר וילנאי ואחרים. ידעתי שיש איזו בעיה של שדות מוקשים, ראיתי כמובן בטיולי מעת לעת גדרות עם השלט "עצור, מוקשים לפניך", אבל עד החורף האחרון, עד המקרה הטרגי, הקשה והמרגש של הילד דניאל יובל,

עם משפחתו בהר-אביטל במחיצת ישראלים רבים, עולצים שם בין אנשי השלג שהם בנו באחד מימי השלג, ורגלו נקטעה כתוצאה מכך שהוא עלה על מוקש,

באה לתודעתי עוצמתה המעיקה של התופעה. לא ידעתי שיש למעשה 1% שלם משטח מדינת ישראל, כמעט 200,000 דונם שמזוהמים ממוקשים: בגליל ובערבה ובגולן ובעמק-הירדן ובבקעת-הירדן ובעוטף-ירושלים. מאות אלפי מוקשים, יש האומרים עד כדי מיליון מוקשים, מפוזרים עשרות שנים לאורך גבולות המדינה, וחלק גדול מהם, אולי חלק הארי שלהם, כבר איננו נחוץ לביטחון המדינה והוא איננו חלק מהקונספציה של הגנה על הגבולות. חלק כבר אינם גבולות של מלחמה אלא גבולות של שלום, כמו בערבה, כמו בעמק-הירדן, אבל המוקשים עדיין שם. עוד מסתבר, גם את זה לא ידעתי, שבמשך שנים היו מאמצים ניכרים להתמודד עם התופעה, וכל המאמצים האלה עלו בתוהו. מבקר המדינה הציף לפני הרבה שנים את התופעה, ביקר בחריפות את העובדה שלא מתמודדים התמודדות כוללת, לאומית, מערכתית עם הנושא. ממשלות ישראל דנו בסוגיות האלה, קיבלו החלטות. צה"ל נטל על עצמו מעת לעת להתמודד,

להקצות משאבים לפינוי שדות מוקשים. בפועל, התופעה לא רק שלא נעלמה ולא רק שלא קטנה, עקב פגעי מזג האוויר היא גם החריפה, כי הגשמים, הסחף והשיטפונות נוטים גם לקחת עמם מוקשים מתוך אותם אתרים מגודרים בחלקם, להעביר אותם בסמוך ליישובים, בסמוך למקומות מטוילים, ומעת לעת התוצאות הטרגיות פוקדות אותנו, מהדהדות קצת בתקשורת, לאחר מכן נעלמות, ועולם כמנהגו נוהג. עוד לא ידעתי, וזה למעשה עומד בבסיס המוטיבציה שלי ושל עוד 72 חברי כנסת שחתומים על הצעת החוק, ובתמיכה של הממשלה היום ובתמיכה של סגן שר הביטחון, לא ידעתי שלמעשה אין צורך להמציא את הגלגל בהתמודדות עם תופעת המוקשים.

מדינות בעשרות השנים האחרונות, למעשה מאז מלחמת העולם השנייה, נטלו על עצמן, עקב אותן טרגדיות שפקדו גם אותן, לפנות שדות מוקשים באמצעים יצירתיים, במתודולוגיה שהוכיחה את עצמה פעם אחר פעם אחר פעם. ארגונים בין-לאומיים רבים בעולם מובילים את המהלכים האלה. רוב מדינות העולם, נדמה לי כ-160 מדינות, חתומות על האמנה הבין-לאומית האוסרת מוקשים ופועלות במסגרתה כדי לקדם את המאבק במוקשים שלא נחוצים לביטחון המדינה, ואנחנו עדיין מפגרים מאחור. כשדניאל יובל, עוד על הידיים של אבא שלו, מדמם וכואב, אמר שכל מה שהוא דואג לו זה שאף אחד אחר, האחות שלו שהיתה שם והילדים שהיו שם, לא ייפגעו, ולאחר מכן, על מיטת חוליו, אחרי 24 שעות, זה פשוט היה מרגש ומדהים לראות אותו: ילד שנפגע בצורה כל כך קשה, 24 שעות לאחר מכן אומר לתקשורת, שבאה לראות מה מצבו, שכל מה שצריך לעשות זה לדאוג לכך שזה לא יקרה יותר לאף אחד, לי זה כבר קרה, עכשיו צריך לדאוג שזה לא יקרה. זה דבר שאני בטוח שריגש כל אחד ואחד בבית הזה וודאי מחוץ לבית הזה. אנחנו קמנו והתגבשנו, אופוזיציה וקואליציה, יהודים וערבים, חברים ותיקים בבית וחברים צעירים בבית, ולמעשה אפשר לומר שכמעט כל חברי הכנסת, למעט השרים וסגני השרים שלא יכולים לחתום על הצעת חוק, אבל 73 מתוך 80, ואני מניח שהאחרים פשוט לא היו במועד ההחתמה, נטלנו על עצמנו לקום ולעשות מעשה. הרשות המתוכננת צריכה, כפי המודלים שלמדנו בעולם כולו, לגבש תוכנית לאומית מוסכמת על כלל משרדי הממשלה, לקבוע בשיתוף עם צה"ל אילו שדות מוקשים ראוי להם שיישארו ואז הם יגודרו בצורה יותר אפקטיבית ויימנעו אסונות, אם ניתן. והאחרים צריכים, במהלך של בין שבע לעשר שנים לצאת ולהיות מסולקים מאדמת מדינת ישראל. הממשלה, ברגע שרשות כזאת אכן תפעל, תהיה מחויבת לתת לה את המשאבים הדרושים לאורך השנים כדי שהיא תגשים ותיישם בפועל את תוכניתה,

תוכנית שצריכה להיות מאושרת על-ידי הממשלה. יש נהלים ונהגים ומסורות שארגונים בין-לאומיים והאו"ם עצמו, כשרואים שמדינה נוטלת על עצמה אחריות, מממנים, מסייעים בכספים משמעותיים להצלחת הפרויקטים האלה. יש ארגונים בין-לאומיים שיודעים לעשות זאת היטב.

כמו ג'רי ווייט, שהוא שותף לקבלת פרס נובל לשלום במסגרת ארגונו "חיל הניצולים", The Survivor Corps, והיידי קון, שעומדת בראש ארגון Roots of Peace, שורשים של השלום, ועוד רבים אחרים שבאו אלינו לוועדת החוץ והביטחון, היו שותפים לחברים שחתמו על הצעת החוק, ונרתמים ומסייעים מתוקף ניסיונם העשיר. ואני בטוח שעוד רבים אחרים יהיו לצדנו במהלך הזה. אני רוצה לברך את הממשלה על כך שהשכילה להתגבר על חילוקי דעות טבעיים שיש לעתים בין משרדי ממשלה, ולגבש תמיכה בהצעת החוק, כמובן תוך מחויבות שלנו לקדם את החוק בתיאום עם הממשלה ולא בהתרסה מול הממשלה, וזאת כמובן נעשה. אני רוצה להודות לחברי הכנסת, אלה שנמצאים כאן ואלה שלא נמצאים כאן, ששותפים למהלך המהפכני, ההיסטורי

חיוני הזה, שאנחנו גאים בו ומקווים להשלים אותו מהר ככל הניתן. תודה, גברתי. אני מודה לך, אדוני. יעלה ויבוא סגן שר הביטחון מתן וילנאי, בבקשה. כבוד היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, כל הדברים שאמר חבר הכנסת צחי הנגבי הם נכונים. התופעה מזהמת את קרקעות המדינה. נחשפים אליה כאשר קורה המקרה, כפי שצחי ציין, לפני כמה חודשים. לצערי, מקרים כאלה קרו לנו יותר מפעם אחת, והפעולה נראית נכונה. אני שמח על היוזמה. סיכמנו שזה יהיה מתואם, להמשך יחד אתנו, יחד עם הממשלה, ואני מקווה שבמהלך של כמה שנים, כי אנחנו עוסקים במיליונים של מוקשים, חלקם צה"ליים חלקם של אויב, נוכל להגיע לכך שהמיקוש נמצא רק בשדות המערכה הצפויים ולא בשום מקום אחר. אני מציע, ממליץ, מבקש, להיענות להצעת החוק, להצביע בעדה ולהביא אותה להמשך דיון בוועדת חוץ וביטחון.

אני מודה לך, סגן השר. מכיוון שיש תמימות דעים בין מציע החוק, חבר הכנסת צחי הנגבי, לבין הממשלה, אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים, התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת החוץ והביטחון נתקבלה.

בעד הצביעו 20, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים, התש"ע 2010, של חבר הכנסת צחי הנגבי וקבוצת חברי כנסת, תועבר לשם הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. לפרוטוקול אני מבקשת להוסיף את חברי הכנסת גאלב מג'אדלה וחבר הכנסת דב חנין. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תשלום לבן-זוג של מי שהיה זכאי להכרה כפדוי שבי), התש"ע 2010. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת יואל חסון. ישיב על הצעת החוק סגן השר מתן וילנאי. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שלי באה למעשה להסדיר את זכאותם של מי שנחשבים פדויי שבי, זכאותם של מי שהלכו לעולמם ולא ניצלו ולא יכלו לממש את זכאותם. אני רוצה באופן ראשוני לדבר קודם כול על אותם אנשים, קבוצה מיוחדת, שהיו חלק מתנועת המחתרות במדינת ישראל. אנשים צעירים, שעוד ערב הקמתה של מדינת ישראל, ולמעשה מחידוש הפעילות של התנועה הציונית, לחמו ופעלו נגד המנדט הבריטי כאן בארץ-ישראל, הקדישו את חייהם למען המטרה הלאומית הזאת. זה היה מאבק קשה, הירואי, של אנשים צעירים, שנרדפו יום-יום דקה-דקה על-ידי הבולשת הבריטית, אבל פעולתם המרכזית היתה להביא למצב שבו המנדט הבריטי ייעלם מכאן, מארץ-ישראל, ותקום כאן מדינה לבית היהודי. אותם אנשים, אותם צעירים שהיו חלק מהמחתרות, מאות מתוכם הוגלו לאפריקה. הם לא זכו לביקורים, הוחזקו בניתוק מוחלט. סבלם הנפשי והפיזי היה קשה מאוד, ובעיקר גם ניכר תקופה ארוכה לאחר השחרור. זוהי קבוצה של גיבורים אמיתיים בעיני, שפעלו ולחמו למען ארץ-ישראל, למען עם ישראל ולמען העובדה שנוכל לחיות כאן לבטח.

חשה חוב של כבוד לאותם אנשים והחליטה באמת לפצות אותם, את אותם אסירים פדויי שבי וכדומה, וגם את האלמנות של אותם אנשים. חלק מהלקונה שהיתה בחוק, חברי חברי הכנסת, היתה העובדה שחלקם לא הספיקו בחייהם להגיש את הבקשות הרלוונטיות כדי להיות זכאים לאותן קצבאות. לכן חשבתי לנכון, אני מוכרח לומר שמי שפנה אלי בעניין הזה הוא יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון צחי הנגבי, שהסב את תשומת לבי לעניין הזה וחיבר אותי עם הגוף המייצג של אותם אנשים ויחד גיבשנו את הצעת החוק. אני רוצה לומר שאני מבקש להודות קודם כול לשר הביטחון על היענותו לתמיכה בחוק. במיוחד אני רוצה להודות ליועצת שר הביטחון רות בר, שיחד אתה ניהלתי את המגעים ליצירת נוסח מוסכם שיהיה מקובל. הכוונה היא,

כפי שאנחנו התכוונו במקור בחוק, אבל כנראה זה לא היה ברור; הכוונה היא בהחלט לפיצוי חד-פעמי, שיסוכם בהמשך. אני חושב שהחוק הזה, בהחלט, מכל הכיוונים, נותן כאן הכרה ופיצוי למי שזכאים, למי ששילמו מחיר יקר וגם לאלמנות שלהם, שנשארו היום, וזכאיות וצריכות את העזרה הכספית הזאת, שבעבורן היא קריטית ביותר. אני מקבל את תנאי הממשלה כפי שסוכמו אתי, ואני מבקש את תמיכת הכנסת.

אני מודה לך, חבר הכנסת יואל חסון, על עצם העובדה שעמדת בלוח הזמנים, אף-על-פי שביקשת יותר. אתה רואה, בדיוק שלוש דקות. כשרוצים, הכול אפשר. יעלה ויבוא סגן השר מתן וילנאי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, למען הגילוי הנאות אני צריך להדגיש שאני הייתי בין אלה שחוקקו, יחד עם אחרים, את החוק הזה לפני כמה שנים. אין ספק שאני, כמובן, אתמוך גם בתיקון, כפי שהציע חבר הכנסת חסון. אני חושב שהוא תיקון ראוי. אני חושב שזה פיצוי שבא מאוחר מדי, הוא קטן מדי, אבל עדיף כך מאשר בכלל לא. אנחנו הגענו לתיאום עם חבר הכנסת חסון שהמשך ההעברה יהיה בתיאום אתנו. אנחנו תומכים בזה, מלא, ממליצים לכנסת לתמוך בזה בקריאה הטרומית ולהעביר את זה להמשך דיון בוועדת חוץ וביטחון. אני מודה לך, סגן השר. מכיוון שחבר הכנסת חסון מסכים לכללים, לפרוטוקול, הצבעה. בבקשה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תשלום לבן-זוג של מי שהיה זכאי להכרה כפדוי שבי), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. ובכן, בעד הצביעו 17, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שהצעתו של חבר הכנסת יואל חסון, הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון, תשלום לבן-זוג של מי שהיה זכאי להכרה כפדוי

תועבר לשם הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חברי חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד

שרוצה לומר משהו בעניין מתבקש להירשם אצל מזכיר הכנסת.

הסיכום בוועדת שרים לחקיקה הוא שתהיה תמיכה מלאה בחוק, ואם משרד האוצר היה מסתייג זה היה צריך לחזור לוועדת שרים לחקיקה. משרד האוצר לא הסתייג, ולכן זאת לא הצעה תקציבית. סליחה, שלום, יישבנו את זה כרגע אבל לא היית. אנחנו תיכף נעדכן

אני לא רוצה לחזור לימים שהצעת החוק הזאת נפלה ולנסיבות, ואין טעם להזכיר אותם כי אנחנו מסתכלים קדימה ולא חוזרים לאחור ולא מתחשבנים, גם אם אז נפגענו פגיעה קשה, וגם אם הכנסת בזמנה, היתה בה פגיעה בכל מה שקרה באותו יום, שאנחנו לא היינו רוצים לזכור אותו וגם לא רוצים להזכיר אותו. ובכן, אנחנו הגענו, בנושא הצעת החוק הפרדת האיחוד באקה ג'ת, ליום הזה שאנחנו מבקשים את אישור הכנסת בקריאה ראשונה. נכון שהצעת החוק עברה כל מיני זיגזוגים, ונכון שוועדת הפנים והעומד בראשה, חבר הכנסת דוד אזולאי, גילו יצירתיות ובאמת עמלו כדי שנוכל היום לבוא ולעמוד כאן ולהציג את הצעת חוק הפרדת האיחוד באקה ג'ת לקריאה ראשונה. אבל מה שאמר השר שלום שמחון, באמת היתה בבוקר אי-הבנה: הצעת החוק היתה אמורה לחזור לוועדת שרים לענייני חקיקה

היתה חסרה בהחלטה הפסקה "אם האוצר לא יתנגד", וזה, לצערי, לא הופיע בפרוטוקול. לכן נוצרה בעיה עם הממשלה, עם ועדת שרים לענייני חקיקה, וכמובן, באופן ישיר,

אחרי שיחה עם שר המשפטים, וכפי שהתחייבתי, ואני נאמן לסיכום עם שר המשפטים, ואני מקריא את זה כדי שלא תהיינה אי-הבנות: קיבלתי את הצעת שר המשפטים, פרופסור יעקב נאמן, שביום ראשון הקרוב תובא הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה-אל-ע'רביה וג'ת), התש"ע 2010, לוועדת השרים לענייני חקיקה לאישור בין הקריאה הראשונה, שמתקיימת היום, לקריאה השנייה והקריאה השלישית, וזאת בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני חקיקה. כדי שנכבד את החלטת ועדת השרים, שאנחנו חושבים שהיא שגויה, לא היתה בה תוספת, לחזור לוועדת השרים אחרי הקריאה הטרומית, וכדי ששר המשפטים לא יעכב אותנו היום מלהביא אותה לקריאה ראשונה, זו היתה הפשרה שהציע שר המשפטים, לאחר דין ודברים, ואנחנו מכבדים את זה ואנחנו מתחייבים לזה. הוא הסתפק בזה שנודיע את זה במליאה. לכן, אני מאוד מקווה שהיום, אחרי שנאשר את הצעת החוק הפרדת באקה ג'ת בקריאה ראשונה, אכן ביום ראשון היא תעלה בוועדת שרים לחקיקה, ואני מאוד מקווה שנשלב ידיים ביום ראשון, כדי שבשבוע הבא ננצל את השבוע האחרון של מושב הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יש הרבה אנשים שמגיעה להם תודה, וגם מפלגות וגם חברי כנסת. אנחנו נעשה את זה אחרי הקריאה השנייה והקריאה השלישית.

אני מודה לך, כבוד השר לשעבר, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. הדובר הבא, חבר הכנסת מגלי והבה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. אני מקריאה את רשימת הדוברים וסוגרת אותה, מכיוון שנתנו מספיק זמן להירשם. הדובר הבא אחריו יהיה חבר הכנסת טלב אלסאנע. אחריו, חבר הכנסת יואל חסון, אחריו, שלמה מולה, אני מסתפק בדברים של חבר הכנסת מג'אדלה, ועוברים להצבעה. ידבר כרגע חבר הכנסת מגלי והבה. אני מבינה שחברי הכנסת טלב אלסאנע, מוחמד ברכה וג'מאל זחאלקה מוותרים על זכות הדיבור, מכיוון שיש אנשים נוספים שרוצים לדבר. בבקשה. גברתי, משפט אחד: אנחנו אמרנו שעל רשימת הדוברים אנחנו מוותרים ולא רוצים לדבר. רק מפריע לי, גברתי היושבת-ראש, וגם הקואליציה פה, שכל פעם עושים עוד התניות. כל מי שיושב פה ותומך בהצעת החוק רוצה לראות בביצוע וביישום של חוק פירוק באקה ג'ת. כל פעם חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, שהוא חבר הקואליציה, מחתימים אותו על עוד הסכמה ועל עוד התניה. זו בושה. זה דבר שלא מתאים להיות במקום הזה ובמעמד הזה. מה הממשלה והקואליציה הזאת מנסות לעשות? מסכן, חבר הקואליציה כל הזמן אומר "כן" בוועדת שרים ובוועדת, אני לא יודע איך לקרוא לה. סוכם שיש פירוק לבאקה ג'ת, והעברנו את זה גם בוועדת הפנים, והיתה בעיה של התחייבות הממשלה, על התחייבות תקציבית, והיושבת-ראש הודיעה והשר שמחון הודיע שזו לא הצעה תקציבית.

ואני חושב שאני מייצג בקונסנזוס את חברי, שאנחנו היום הולכים על הצבעה, שהמטרה היא לפרק את באקה ג'ת בלי להזדקק ולחזור עוד פעם לוועדת שרים ולוועדות אחרות. זו עמדת מפלגתי, זו עמדת החברים כאן, שנמצאים כאן ומאחלים לכולם הצלחה. לכן אני מבקש מאלה שביקשו לדבר, בואו נעבור להצבעה, ובזה ניתן תקווה לכל תושבי באקה ג'ת.

אני מודה לך, סגן היושב-ראש, חבר הכנסת מגלי והבה, אבל נתבקשתי על-ידי היועץ המשפטי של הכנסת שהשר שמחון יאמר למיקרופון, בבקשה, שישמעו אותך. נא לחזור על הדברים שאמרת, על תמיכת הממשלה. אמרתי שוועדת השרים לענייני חקיקה, שמבטאת את תמיכת הממשלה, אישרה את הצעת החוק הזאת. היא קבעה שאם עד הקריאה הראשונה תהיה לאוצר הסתייגות, היא תתבקש לחזור לוועדת השרים לחקיקה. ההסתייגות הזאת לא הגיעה והאוצר לא ביקש את זה, ולכן תמיכת הממשלה בהצעת החוק בעינה עומדת. אני מודה לך, אדוני. דבריך נרשמו לפרוטוקול. בואו נצביע. סליחה, יש פה רשימת דוברים, אני אעבור אחד-אחד, ואם כל אחד, בתורו, יאמר לי שהוא מוותר, אז אני אעבור להצבעה. נרשם לדבר חבר הכנסת יואל חסון, אתה מוותר?

לרשותך, אדוני, שלוש דקות,

חברי הכנסת שנרשמו לאחר חבר הכנסת מגלי והבה הם טלב אלסאנע, שוויתר על זכות הדיבור, אני לא ויתרתי, אף אחד לא שאל אותי. סליחה, אתה לא היית כאן כשאני אמרתי, הייתי כאן כל רגע. אל תצעק, בסדר? אם אתה לא מוותר, תורך עוד לא הגיע. אם אתה רוצה לשמוע את רשימת הדוברים, אני מקריאה אותה והיא סופית ומוחלטת, אני סוגרת אותה: חבר הכנסת יואל חסון, שלרשותו שלוש דקות.

חבר הכנסת שלמה מולה, אחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה,

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אחריו, חבר הכנסת עתניאל שנלר,

חבר הכנסת דוד אזולאי, ואחרון הדוברים שיסכם את הרשימה הזאת, חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, שלוש דקות. אני הבנתי שכולם ויתרו. לא יכול להיות כן או לא. אנחנו לא במשחק של חזור והלוך. שאלתי אותך, אמרת שאתה מוותר.

בואו נעשה הצבעה וזהו.

מוותרת. הדובר הבא, חבר הכנסת אליעזר מוזס, לא נמצא. הדובר הבא, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. זו הבושה הכי גדולה, כי הנושא לא היה צריך לעלות מלכתחילה.

אני מבקשת לברך את תושבי באקה ג'ת, שהגיעו לכבד אותנו כאן בנוכחותם, ואת נשות הדרוזים מדאלית-אל-כרמל, ברוכות הבאות. חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. אפשר לקרוא לשר החינוך? אין צורך בתשובה, נצביע על הנושא. נסים, מה קרה? יש פה שר במליאה? יש פה שר במליאה, הוא יצא. יש 30 שרים ואין שר במליאה. אני מבקשת, חברת הכנסת עינת וילף, לא להתחיל, עד אשר אני אראה פה שר. פה. לא ראיתי אותך, סליחה. לא ראיתיך. בבקשה, חברת הכנסת וילף, לרשותך עומדות שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני שמחה לדווח שחבר הכנסת מאיר שטרית, חברת הכנסת ציפי חוטובלי ואנוכי, ויש עוד מצטרפים נוספים, גם כיוזמים וגם כמצטרפים, עומדים להניח הצעת חוק שהיא תוצר של עבודה והתייעצות, שהמטרה שלה להבטיח שבכל בתי-הספר במדינת ישראל יתקיימו לימודי ליבה. לימודי הליבה מוגדרים כחמישה תחומים: עברית, אנגלית, היסטוריה ואזרחות, מתמטיקה ומדעים ותנ"ך ומורשת ישראל, או לבתי-הספר הערביים המורשת המתאימה. הנושא הזה הוא נושא לא חדש, שעלה בהרבה דיונים ובהרבה הצעות, אבל אני מקווה שאנחנו מתחילים להתקרב לסיטואציה פוליטית שבה, אם בעבר ישראל חשבה שהיא יכולה להרשות לעצמה לשלם את המחיר שבו היא מממנת בתי-ספר שאינם מאפשרים לבוגריהם להשתלב במערכת העבודה או שאינם מאפשרים לבוגריהם להפוך לאזרחים ברמה הכי פשוטה, מדינת ישראל והרוב המכריע במדינת ישראל מתחילים להגיע להכרה שהדבר הזה לא יכול להימשך. ומה שטוב בדברים שאינם יכולים להימשך, זה שבהרבה מקרים הם אכן אינם נמשכים. הרעיון כאן גם נועד להתמודד עם ההפרטה הזוחלת של מערכת החינוך, תחת ההמצאה הישראלית המופלאה של המוכר שאינו רשמי, כשבאמצעות ההמצאה הזאת ישראל בעצם מממנת את קריסתה. ישראל, באמצעות כספי ציבור, מממנת בתי-ספר,

שבוגריהם לא יכולים להשתלב בשוק העבודה ואינם משתלבים כאזרחים, מממנת אנשים ובוגרים שאינם מדברים עברית ברמה מספקת שמאפשרת להם להשתלב, ונותנת תירוץ להרבה מאוד הורים, דווקא חזקים, להוציא את התלמידים הטובים ביותר ממערכת החינוך

תחת כל מיני שמות ואידיאולוגיות משונות. ואי-אפשר לעצור את אותה קבוצה אם אנחנו מאפשרים את זה לקבוצה אחרת, וכך תקציב החינוך, השני בגודלו במדינת ישראל, הולך ומממן כבר שנים רבות את הקריסה של מערכת החינוך הציבורית, ובלי מערכת חינוך ציבורית לכל ילדי ישראל אנחנו מגבירים גם את חוסר השוויון, גם את ההתפרקות של החברה הישראלית. ואני מקווה שהולך ומגיע הרגע הפוליטי שבו זה הולך להסתיים. המטרה היא גם לאפשר מגוון. הרעיון הוא לחלק, 75% לימודי ליבה ו-25% שיהיו בתי-ספר שישקיעו אותם בלימודי גמרא ואחרים במדעים

במוזיקה ואחרים בספורט, כדי לאפשר מגוון של בתי-ספר ציבוריים בהרבה צורות ולתת מענה לתלמידים עם צרכים שונים. זה רק צעד ראשון, יש כאן מאבק פוליטי שלא נופל בחשיבותו מהמאבק המדיני, ואני מקווה שאנחנו מתחילים לצאת לדרך שתחזיר את החברה הישראלית להיות חברה ישראלית, ולא אוסף קהילות שמחפשות לקחת ופחות לתת. תודה רבה. אני מודה לך, גברתי. הדובר הבא, חבר הכנסת רוברט טיבייב,

לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, אנחנו רואים פה מהבוקר, שכבוד השר הראוי יושב פה וכמעט כל יום נותן מענה לכל מיני בעיות חינוך, וזה דבר מבורך. אני באופן אישי מברך אותו רק על הדבר החשוב שאנחנו מעלים היום, כי כמו שאנחנו רואים, בכל ההתמודדות ברשת החינוך החרדית גם החוק הוא המלצה בלבד. חבל לי שאנחנו לא רואים פה את חברינו מהמפלגות החרדיות.

הם צריכים להיות פה ולהקשיב. היועץ המשפטי קבע כי בתי-ספר יתוקצבו בהתאם לשיעור שעות הליבה שהם מלמדים. אז קבע, לא קרה דבר, קבע, ואף אחד מבתי-הספר החרדיים כנראה לא סופר אותו. ופה הלימודים לא מתקיימים והכספים מועברים, לאן ולמה, אף אחד לא יודע. אם משרד החינוך, לצערי הרב,

מתעלם ושולח מפקחים חרדים, והם עוצמים את העיניים בכל מה שקשור ללימודי ליבה, אני בטוח שההתערבות של מערכת החינוך ושלך אישית צריכה להיות מיידית, ואנחנו צריכים לשים קץ לדברים האלה. מה שהכי חשוב להגיד זה ש-9% מהחרדים מחזיקים בתעודות בגרות. נוצר מצב, כביכול,

גם חרדים, מתעלמים מהעובדה שהדבר הזה חשוב, והם צריכים בסופו של דבר אחר כך להתפרנס בכבוד. אם הם לא ילמדו את המקצועות החשובים, אנחנו נמצא אותם כמובן קשורים למשרד הרווחה. לכל אורך ההיסטוריה ובכל רחבי העולם שילבו גדולי הרוח, ואני זוכר בילדותי ש"רעבע" בעיני היה בן-אדם שצריך לענות לי על כל השאלות, במלוא מובן המלה, ולא רק בנושאים שקשורים לדת.

דוגמאות די יפות, כמו הרבי מלובביץ' שלמד גם הנדסה, גם חשמל וגם פילוסופיה, כמו הרב

שלמד גם פילוסופיה וגם מדעים. לדעתי, מי שלא רוצה ללמד את מקצועות הליבה, לא ראוי ללמד בכלל. הגיע הזמן שנפסיק להתייחס לחרדים כאל קבוצה נפרדת. אנחנו נחייב אותם בקיום הכללים והחובות שמקובלים על כל יתר אזרחי מדינת ישראל. עוד פעם, זו בקשה, כבוד השר, להתערב ולטפל בנושא.

אני מודה לך, חבר הכנסת רוברט טיבייב. הדוברת הבאה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. מכבדת אותנו כאן קבוצה של תיכוניסטים מארצות-הברית ומקנדה. רוב התלמידים שהגיעו לכאן נבחרו מתוך מאות עוסקים ביחסי ישראל והעם היהודי.You're most welcome to the Israeli parliament and to Jerusalem. Thank you for coming.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד שר החינוך, חברתי חברת הכנסת עינת וילף, חברי חבר הכנסת אורי אורבך, שהצטרף היום להצעת החוק החשובה בנושא לימודי הליבה, אני רוצה לומר שיש הצעות חוק בבית-המחוקקים שהן, איך אמרו לי? זה מפעל חיים לקדנציה ולא רק הצהרת חוק. הנושא של הליבה הוא בלי ספק אחד מהנושאים האלה שבעיני לפחות צריכים להיות בלב הליבה הישראלית, לא רק הליבה של מערכת החינוך. אחת הבעיות הגדולות במיתוג הסיפור של לימודי הליבה היא שיש מי שניכסו את המאבק הזה למאבק בין חילונים לחרדים. כאילו יש מונופול למפלגות מהסוג של שינוי על המאבק החשוב הזה למען עולם הערכים המשותף של החברה הישראלית.

כאן על הבמה הזאת דווקא, כמי שמגיעה מבית-חינוך, חברת הכנסת חוטובלי, בנושא הזה, אבל אם אפשר לומר דבר אחד בוודאות, זה שבתקופה ששינוי היתה חברה בממשלה, לא היה שום שינוי בזה. תודה רבה על ההערה שלך, שר החינוך.

אתה יכול לחזור ולומר את זה, כמובן, מהדוכן. אם אדוני יחפוץ, אז הוא מוזמן לחזור ולומר את זה. זה מקרה שהיו נסיבות פוליטיות. שאנחנו זוכרים אותן היטב. יש מפלגות שיש להן ססמת בחירות ויש מפלגות שיש להן מצע בחירות. אז אני מקווה מאוד שזה ייחשב למצע בחירות שלנו ולא לססמת בחירות. אני חוזרת רגע לעניין העקרוני הזה, ומאוד חשוב לי להבהיר את הדברים בפתח הדיון הזה, כי אחד הדברים המדהימים שנתקלתי בהם כשהנחנו את הצעת החוק ביום ראשון, והצעת החוק, שותפים לה גם חברים מהאופוזיציה. חבר הכנסת מאיר שטרית נרתם באופן מיידי למהלך הזה, וגם יושבת-ראש האופוזיציה בירכה על המהלך הזה. אני חושבת שאחד הדברים שהפתיעו אותי היה כמות המכתבים שקיבלתי, לא מכתבי תמיכה אלא להיפך, מכתבים שהם מכתבים של תמיהה, איך יכול להיות שאשה דתית עומדת בראש החזית של המאבק ללימודי ליבה, אנחנו מבינים איך חברי הכנסת מהעבודה ומקדימה עומדים בראש המאבק, אבל מה פתאום את, דווקא מהליכוד, דווקא מי שמגיעה מבית דתי. התשובה שלי לכל אותם אנשים שתמהים על הליהוק המוזר הזה היא שלא הליהוק מוזר, אלא השאלה מוזרה. מי שאיבד את היכולת לבחון מאבקים חברתיים בישראל וכל מה שהוא זוכר זה את המיתוג, ופתאום המאבק בבג"ץ הופך להיות נחלתם של אנשי ימין, למרות שלא כך הוא, המאבק בנושא הליבה הופך להיות מאבק של חילונים נגד חרדים.

כשאנחנו מדברים על ליבה, אנחנו קודם כול מדברים על ליבה ערכית של תנ"ך, של מורשת ישראל. בתי-הספר הממלכתיים, לצערנו, מגדלים, אמר שר החינוך לשעבר זלמן ארן: רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של בורים. בתי-הספר החילוניים, לצערי הרב, מגדלים תלמידים שאולי מצליחים מאוד בתחומים כגון מדעים ואנגלית, אבל הם בורים ממש בצורה מחפירה בכל התחומים שקשורים ליהדות, למערכת החיים הערכית שלנו. ואם אנחנו רוצים לגדל תלמידים מתוך מערכת חינוך לא חלולה ולא רק הישגית במובן של הצטיינות במקצועות כגון מתמטיקה, אנגלית ומקצועות אחרים, שהם מקצועות יותר הישגיים, אני חושבת שראוי שנניח על השולחן של הבית הזה ובדיון פתוח של בית-המחוקקים הזה מהם אותם ערכים שאנחנו רוצים לחנך בהם את התלמידים שיוצאים ממערכת החינוך.

הנושא הראשון והחשוב, שלזכותו של שר החינוך ייאמר שהוא בהחלט מקדם במרץ רב, אדוני שר החינוך, הכנסת הלימוד של פרקי אבות, העלית על נס ועל דגל את נושא המורשת כחלק מהערכים שאתה מנחיל מהמשרד שלך. זה חלק בלתי נפרד מהמאבק על הליבה, זה חלק בלתי נפרד מהמאבק על הזהות. אני מניחה שהדקות שלי עומדות להסתיים, אני אומר רק דבר אחד. לכל מי שחושב שמדובר במאבק ששובר את הברית הבלתי-כתובה בין הציבור החרדי לבין הקואליציה, אני רוצה לצטט מהסכם, נא לסיים. יש לי דקה אחת רק לצטט? טוב. אני קוראת לכם מהסכם הסטטוס-קוו, אותו הסכם מפורסם שחתם בן-גוריון עם הציבור החרדי, שהוא בעצם הבסיס לקיומנו כאן. בהסכם הסטטוס-קוו נקבע בנושא החינוך: בחינוך תובטח אוטונומיה מלאה של כל זרם בחינוך ולא תהיה שום פגיעה מצד השלטון בהכרה הדתית ובמצפון הדתי של שום חלק בישראל, אך המדינה כמובן תקבע את המינימום של לימודי חובה, הלשון העברית,

מדעים וכדומה, ותפקח על מילוי מינימום זה, ומתוך כך תיתן חופש מלא לכל זרם לנהל את החינוך לפי הכרתו. זה בדיוק העניין. אנחנו רוצים לחזור לסטטוס-קוו, לא להפר את הסטטוס-קוו. אנחנו רוצים לחזור לאותה הכרה שאומרת: המדינה תקבע את אותו עולם ערכים משותף שיש לתלמיד באום-אל-פחם, לתלמיד בבני-ברק, לתלמיד בתל-אביב ובהוד-השרון ולתלמיד בירושלים. אני רוצה לברך את שר החינוך על כך שעשה באמת הרבה מאוד מאמצים כדי לפקח יותר על הלימודים במגזרים השונים שיש בהם בעיה. קראתי בעיתון שגם במערכת הממלכתית יש בעיה של לימודי ליבה, ואני רוצה לאחל לכל מי ששותף למאבק החשוב הזה הצלחה גדולה במאבק הציבורי. אני מודה לך, גברתי, חברת הכנסת חוטובלי.

חבר הכנסת אורי אורבך,

חבר הכנסת ניצן הורוביץ. לפי דעתי, מי שלא לומד ליבה צריך לשלוח לבית-סוהר. אם אפשר, לשבועיים. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני שר החינוך, רבותי חברי הכנסת, יש מלים שהופכות פתאום להיות מלים מאוסות על לא עוול בכפן. לימודי הליבה זה הצירוף החדש שהופך להיות מה שהיה פעם תנועת ההשכלה.

במיתולוגיה החרדית, מספרים תמיד על ישיבת וולוז'ין שנסגרה מפני שניסו מבחוץ,

להתערב בתוכנית הלימודים, נדמה לי 90 שנה אחרי שהישיבה היתה כבר קיימת.

רק שאנחנו, א. לא בוולוז'ין, שר החינוך הרוסי. אנחנו לא בוולוז'ין, והגוי הוא יהודי, ואנחנו כולנו אזרחים במדינת ישראל. ולכן אני חושב שהאחריות מחייבת, האחריות של החברה החרדית לעצמה קודם כול, לחשוב איך לשמור מצד אחד שלא תהיה התערבות לא ראויה בחינוך הטהור, אני משתמש בביטוי המקובל בעיתונות החרדית, לבין איזו היפתחות לעולם שלא מביאה אתה את המחירים שהחינוך החרדי לא רוצה. מנדלסון.

אני מכיר את כל, אני למדתי חלק מהשנים היסטוריה מאותם ספרים שלומדים עד היום, הם לא השתנו כל כך

אגב, את חלקם של ספרי ההיסטוריה כתב דוד של אבא שלי, הרב ד"ר משה אוירבך. עברו 200 שנה מאז מנדלסון, צאו מהטראומה. אנחנו רואים אותך, אנחנו נכנסים לטראומה כפולה. אני מציע לחברה החרדית לאמץ את מה שאמר הגאון מווילנה: מי שחסר לו יד אחת במדע, חסר לו שלוש ידות בתורה. ואני יודע שמביאים תמיד את הדוגמאות לגדולי ישראל, כל

תמיד מביאים כדוגמה את הרבי מלובביץ', שלמד גם מדעים, ואם הוא יכול אז גם אתם יכולים.

כל מה שכתב הגאון מווילנה, תכניס לחקיקה.

אבל אתה, אדוני סגן השר, אתה הרי לא הרבי מלובביץ'. אתה בוודאי חייב ללמוד לימודי חול. דווקא הרבי מלובביץ', אם הוא לא היה לומד לימודי חול לא הייתי,

הוא יכול להסתדר גם בלי לימודי חול. אבל אנשים שהם לא עד כדי כך גדולים בתורה, ודאי שהם צריכים לימודי חול. מהמזרח, הרמב"ם, לא? הרמב"ם בוודאי. בסדר, זה תקופה, זה לא בתקופה המודרנית. אבל הרמב"ם היה רופא. אני כבר לא מדבר על עניין העבודה בכלל. בגמרא היו בעלי מקצוע, רבי יוחנן הסנדלר ואחרים. אבל אני לא מדבר רק ברמה המקצועית. אני אומר שהחרדים לא יכולים לקדש לנצח את המלחמה בכל מה שמזוהה עם ההשכלה, שבעת קומה היא באמת איימה על החיים התורניים, החרדיים, כפי שהיו עד אז. ולכן אני מציע הצעה פרקטית. אני לא חושב שאפשר וצריך לכפות בכוח, אף שלמדינה לפעמים אין ברירה. יכול להיות שהחינוך החרדי העצמאי, עם אנשים מתוך החינוך החרדי, אבל שכן למדו מקצועות חול,

אודה לך אם תסיים. אה, התחלפתם ככה, בעוד אני הייתי שקוע. הוספתי לך גם דקה בגלל זה. זה לא שלוש דקות לכל יושב-ראש? נכון, אבל שלוש דקות לכל דובר. אני מציע הצעה פרקטית, ובזאת אני אסיים, לקחת אנשים שמקובלים על החינוך החרדי, שהם עצמם כן יצאו החוצה לעולם ההשכלה הכללי, אבל יש להם הרגישויות לדקויות של העולם החרדי, והם יהיו הוועדה שתקבע אילו לימודי ליבה, או איך שתקרא לזה, אם זה שם פחות מרתיע, בכל זאת יהיו בחינוך החרדי היסודי וגם התיכוני במקומות שאפשר. אני יודע שאצל בנות זה יותר קל, שם לומדים את לימודי הליבה, אבל גם אצל הבנים, בצורה כזאת שלא תפגע בחינוך הטהור ובחינוך הקדוש. אני בטוח שבסוף החינוך החרדי יגיע לזה. אני פשוט מציע לשר החינוך להציע שזה יהיה בהסכמה ובתיאום, בתהליך של שנים, כי זו תהיה בשורה גדולה לתורת ישראל, לחינוך החרדי ולמדינת ישראל, לפני שכל מיני חוקים יאלצו לעשות את זה בכוח.

תודה רבה לאדוני. בקצב הזה עוד 200 שנה והכול פטור. חברת הכנסת רוחמה אברהם לא הודיעה לפרוטוקול, מה אתה מרוצה? החינוך הממלכתי כבר בסדר? כבר יודע משהו ביהדות? יודע את התשובה מה צריך להיות במדינה יהודית? מה אתה מרוצה? כבוד יושב-ראש ועדת הכספים,

מזל שיש חרדים במדינה. מזל. אפשר לדבר על הליבה, שנות ה-50. תודה רבה. חברת הכנסת רוחמה אברהם, נבצר ממנה להודיע לפרוטוקול שחבר הכנסת יעקב אדרי צורף בהצבעה על באקה ג'ת. הוא הודיע, והיא שכחה להודיע לפרוטוקול. תודה רבה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע, אדוני היושב-ראש, שילד יהודי בחינוך ממלכתי לא יודע מה זה יהדות? אתה יודע מזה? כבוד חבר הכנסת הרב גפני. רק כדי שילמדו, חרדים, כבוד חבר הכנסת הרב גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, אל תסבכו אותי בבעיות של יהודים, יש לנו מספיק בעיות. אני יושב-ראש הישיבה, אני לא חייב להיכנס למלחמות של היהודים. לא מלחמות, סתם. יש לנו מספיק צרות משלנו. תודה רבה. אבל אתם, גם בצרות שלכם רוצים שנתערב. אני בחיים שלי לא קיבלתי כל כך הרבה פניות כמו על הסיפור הזה של באקה ג'ת.

באקה ג'ת. פירוק האיחוד בין באקה ג'ת. מי שהיה נופל היום בכנסת ממרס היה חושב שאין דבר אחר על סדר-היום של מדינת ישראל חוץ מבאקה וג'ת. מה קרה בסוף עם באקה וג'ת? בבקשה, אדוני. אושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה. עכשיו מקדמים אותה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. בבקשה, אדוני. אז עכשיו הכול בסדר.

שלוש דקות.

דיברה חברת הכנסת חוטובלי על מכתבים שהיא מקבלת בעניין הליבה. אני חייב להגיד לכם, אם הייתם רואים את הפניות של חרדים וחרדיות אלי, וביודעם בדיוק מה אני ומי אני מייצג ובאיזה כיוון, ואיזה תלונות על כך שאין להם אפשרות להתקדם ללימודים גבוהים, כשאין להם הכלים הבסיסיים, והאמת שלפעמים אלה מכתבים די קורעי לב. אומרים לי חברי החרדים, אני מתייעץ אתם ושואל אותם בעניינים האלה, אז הם אומרים לי: אבל אנחנו בקיאים בגמרא, ושכלנו מחודד מלימודי הקודש בגילים צעירים, ולכן בלי שום בעיה, אם אנחנו נרצה בגיל 25 לעשות קריירה אקדמית, אז לא תהיה לנו שום בעיה. וזה לא נכון, זה לא נכון. יש מחסור בכלים לימודיים בסיסיים שמונעים מהצעירים ומהצעירות האלה ללכת לעולם המקצוע ולעולם האקדמיה, ואני חושב שזה בראש ובראשונה עוול כלפי אותם צעירים שרוצים בכך, ומובן שזה גם פוגע במדינה ובמשק הישראלי, ובכלל בלכידות הלאומית שלנו. אתמול למשל התראיינתי לרדיו חרדי ודיברנו על לימודי הליבה,

למה אתם מנסים להעביר אותנו על דתנו? אמרתי: על מה אתם מדברים? הם אמרו: אם אנחנו נלמד אנגלית או מתמטיקה, חלילה ייפגעו לימודי הקודש, ואין עיוות גדול מזה. אין שום סתירה בין אמונה דתית לבין השכלה כללית. כמה מגדולי המדענים בארץ ובעולם הם אנשים דתיים, אפילו חרדים במקומות מסוימים, ואמונתם לא נפגעת כהוא-זה. וגם לימודי הליבה שבהם אנחנו מדברים, באמת מדובר פה על מינימום, בעיני הוא לא מספיק, בעיני אפשר יותר. אבל אפילו על הליבה המסכנה הזאת כאן מתקוממים כאילו מנסים מי יודע מה, להוביל את הילדים הצעירים האלה לשמד. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני הולך לפעמים לרופא מומחה בקופת-חולים, והוא חרדי תושב בני-ברק, אבל מבלגיה, מאנטוורפן, ואני מדבר אתו על העניינים האלה.

לא רק שהוא בבלגיה, בקהילה החרדית שם, למד ליבה, הוא גם התקדם אחר כך ללימודי רפואה, והוא רופא מומחה,

והוא חרדי שיכול לעבור פה את כל המבחנים מכל בחינה שהיא. יש לו משפחה, ברוך השם, הכול בסדר. משפחה ברוכת ילדים. משפחה ברוכת ילדים, הוא נראה חרדי, והוא חרדי, והוא מדקדק בכל המצוות והאמונות.

אני חושב שמי שמוביל כאן את המאבק נגד לימודי הליבה לא עושה את זה למען היהדות או ערכי היהדות. אין לסיפור הזה שום קשר לערכי היהדות. אני חושב שזה ניסיון עסקני, פוליטי, שמקומו לא במדינת ישראל. אני חושב, אם אני קורא נכון ושומע נכון את הקולות בציבור, יש תמיכה רחבה מאוד, אדוני שר החינוך, אני יודע שאתה יודע את זה מכל קצווי הקשת הפוליטית, בסיפור הזה של לימודי ליבה. אני בטוח שאם אתה ואם אחרים ואם הבית הזה ילכו בכיוון הזה תהיה לזה תמיכה ציבורית גורפת, ואני רוצה להגיד, תהיה לזה תמיכה גם בקרב החרדים, כי הקולות שאנחנו שומעים כאן לא תמיד מייצגים את הלכי הרוח, את כלל הלכי הרוח בקרב הציבור החרדי. לכן אני חושב שאנחנו, זה אולי אחד האתגרים הלאומיים החשובים ביותר. אמרת שזה חוק של קדנציה, איך הגדרת את זה, אז אני שותף להערכה הזאת שלך.

תודה לאדוני. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני מוצא את עצמי עומד מצד אחד לצדה של חברת הכנסת חוטובלי ביוזמת החקיקה המאוד חשובה הזאת, אבל אני רוצה שנבהיר לעצמנו כמה דברים שיעמדו לפתחנו כשאנחנו עוסקים בעניין הזה. אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא באים לחולל כאן שינוי תפיסתי תרבותי, והמטרה והמשימה שלנו היא מאוד מוגדרת,

לקבוצות אוכלוסייה שלא מקבלות אפשרות להתפרנס בכבוד כתוצאה מהלימודים שלהם את הכלים שבהם הם יוכלו להתפרנס ולפרנס בכבוד, אותם ואת ילדיהם. ברגע שאנחנו נשים את זה לפתחנו, כבר יהיה פה, דברים שנאמרו כאן קודם יהיה כאן סוג של הידברות. עכשיו לגבי חברי הכנסת החרדים, שפעמים רבות אני אומר להם: אני יותר חרדי מכם. הברייתא במסכת קידושין מדברת על מצוות האב על בנו, מצוות שרבים מהאבות היום לא מקיימים אותם בעצמם, אלא שוכרים מישהו שיעשה להם את זה. אני לדוגמה לא ראיתי את הילדים שלי השבוע, אבל יש כמה מלמדים ששילמתי להם שילמדו אותם תורה, כי מצוות האב על בנו ללמדו תורה. אני רוצה לשכור להם מורה לאנגלית, הם לא רוצים ללמוד. אבל גם את זה אני רוצה לשכור להם, שילמדו אנגלית, כדי שיוכלו לפתוח לעצמם כלים מאוד חשובים. אומרת התוספתא דברים שהאב חייב בבנו: למולו,

ללמדו תורה, להשיאו אשה וללמדו אומנות. בהמשך התוספתא אומרת דברים קשים ביותר. אני אומר את זה לאחי החרדים: אחי, את מה שאומרת התוספתא אני לא ממציא.

אנחנו אנשים תרבותיים, כן? "ליסטות סלקא דעתך?" מה חס ושלום עולה על דעתך, שהוא מלמד אותו ליסטות? "אלא כאילו מלמדו ליסטות". אדם שזקוק לפרנסה והוא לא מוצא אותה, הוא זקוק ללחם, הוא זקוק ללחם. ולכן האב הוא חסר אחריות. שאל אותי פעם מישהו: אתה תיתן לילדים שלך דירה? אמרתי: לא, אבל תואר ראשון באוניברסיטה כל אחד יקבל, או השכלה שתיתן לו ותיתן לו את האפשרות לפרנס ולהתפרנס.

אני אחסוך מפת לחמי ואתן לו. דירה לא, שיסתדר. קצת קשה, כשילד אחד או שניים אולי זה יותר קל, אבל לא מדובר במצב הזה. לכן אני אומר, אנחנו לא מדברים פה על שינוי תרבותי. מי שמעז לחשוב שהוא יכפה על מישהו לימודי אזרחות ולימודי ספרות וכן הלאה הוא אינו אלא טועה ולא רוצה להביא לפתרון, אלא רוצה להביא להתנצחות.

חברת הכנסת ציפי חוטובלי, יש רעיון שאני רוצה לקדם אותו בחקיקה, ואולי אפשר לשלב את הדברים. לא רוצה לפגוע לא בתלמודי-תורה, לא בישיבות הקטנות ולא במי שהולך לישיבות גבוהות,

אלה שיסיימו וירצו להשלים את לימודי הבגרות שלהם יקבלו מהמדינה אפשרות להשלים את לימודי הבגרות, לפחות בסדר-גודל של 50% 60% על חשבון המדינה, כדי שיוכלו להשתלב בשוק העבודה. אני מכיר אחד, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, האם זה אמור להיות בתקופה שהם אמורים לשרת בצבא-הגנה לישראל? אם אנחנו מחפשים התנצחות, אז בואי נתחיל להתנצח. אני לא מחפש כאן התנצחות. העניין של הצבא והחרדים הוא נושא לדיון בפני עצמו. זה חוסר הבנה של העולם החרדי,

אדוני, זה חוסר הבנה של העולם החרדי. מתי אתה רוצה שהם ילמדו לימודי השלמה? זה נושא אחר.

אנחנו רוצים לפתור את העניין של היכולת לפרנס ולהתפרנס ולהשתלב בשוק העבודה, צריכים לטפל בדבר. איך אמרו חכמים? פרה פרה. את רוצה לריב עם החרדים?

את רוצה לסייע, את רוצה לסייע בהשתלבות בשוק העבודה, לקיים את דברי התוספתא. יש כאלה שאומרים גם, יש מי שאומר: להשיטו במים. אם אתה לא מלמד את הילד שלך שחייה בגיל שבע,

יש כאלה שחושבים שאתה עובר איסור הלכתי.

ההישרדות, חוקי הבטיחות,

אני אסיים במשפט אחד. רבותי, אני מכיר, אבל הוא מדבר לעניין, אדוני היושב-ראש. לא שמעת את ההתחלה, אתה הגעת לסוף. אם היית שומע בהתחלה, לא היית מסכים עם מה שהוא אומר.

היה לך הרבה מה להגיד לו. אם הייתי עכשיו במסגרת רשות דיבור הייתי עונה לו. הוא פנה אל חברינו החרדים. אפילו משפט אחד הוא לא הקדיש לליבה במערכת החינוך הכללית, כל מה שהוא אומר, מידת חסידות מיוחדת שכולם דואגים לליבה החרדית. אני אומר, חס ושלום שינוי תרבותי. שינוי תרבותי, לא. אפשרות להתפרנס, לתת את הפתח הזה לכל ילד וילד, ואני אומר: צריך להקים. ברשותכם, דבר אחד אני חייב, חייב, מההיסטוריה, לספר לשר.

חצי דקה, אדוני השר. ולא נותנים להם מזה שום דבר. שקל.

יותר, ישיבת "בני עקיבא" בכפר-הרא"ה הוקמה רק, על כל שקל זה מלחמת תרבות.

זו מלחמת תרבות, אני אתך.

משפט אחד. משפט אחד.

אפילו לא מגיעות לזה, גם לא לייעוץ מס.

שקל.

משפט אחד, גפני, בבקשה. ישיבת "בני עקיבא" בכפר-הרא"ה הוקמה רק ללימודי קודש,

אנחנו לא ציונים. הרב נריה התנגד ללימודי חול. הוקם מוסד ליד, אבל

ציפי, למה לא מכירים במבחני יסוד של הבנות? שר החינוך גדעון סער, בבקשה.

לא מכירים בזה אפילו לייעוץ מס. תשאל על זה שאילתא. אין לי מה לשאול שאילתא. אגב, מצב הבנות אצלכם מצוין.

מה הבת יכולה לעשות עם זה? איך את עומדת פה על הבמה ואומרת שנלמד? אנחנו לומדים, לא מכירים בזה. אני אומרת לך שמצב הבנות, הכול בלוף. תטפלי קודם בזה. אני שנים מסתובב עם ייעוץ מס של הבנות. לומדות מתמטיקה, לומדות הכול, לא מכירים בהן. היו עושים את זה לערבים? רובן עובדות, מאה אחוז. בבקשה, השר. ופלסנר יושב וצוחק. מבסוט.

יש לך אפשרות להצעה אחרת, חבר הכנסת גפני. אדוני היושב-ראש, יהדות יודעים בחינוך הממלכתי? אדוני היושב-ראש, כן, בבקשה.

אתה לא הקשבת לי, כן, בבקשה. חבר הכנסת גפני. שיטפלו בזה. חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת פלסנר.

גם עובדות, גם מפרנסות, גם לומדות, מה קרה?

חבר הכנסת גפני, אל תנצל את זה שאני צרוד קצת. לא מכירים בהן. מזל

להקנות מיומנויות רלוונטיות לשוק העבודה, לחיים בחברה בשנת 2010 ובשנים

בשל מספר המפקחים הקיים,

מפקח לא יכול, בוודאי לא בהתייחס להיקף שאנחנו מדברים עליו, לקיים פיקוח רציני. זמן די קצר אחרי שנכנסתי לתפקיד, בספטמבר 2009, פניתי אל משרד האוצר בבקשה לתגבר בצורה מאוד משמעותית. הבקשה המקורית שלי היתה 40 מפקחים, שזה בערך פי-ארבעה ממה שיש היום. בסופו של דבר לפני כמה ימים קיבלתי את הסכמת משרד האוצר בשלב הראשון לקבל תקנים של 15 מפקחים. אגב, זה הרבה יותר ממה שקיים היום, והם כמובן ייבחרו במכרזים עם תנאי כשירות מינימליים, ואני משוכנע שנוכל לבצע פיקוח יותר רציני עם היקף מפקחים יותר משמעותי. מה תנאי הסף? הרי הדברים יתפרסמו. אנחנו נקיים דיון, הדברים יתפרסמו, אנחנו נודיע עליהם ברבים. אני אגיד לך כך: לא מפלגות יקבעו מי יהיו מפקחים בבתי-הספר. אני הרי לא יכול להתייחס, השאלה אם בוגר ישיבה, זה יהיה במקביל, אני הרי לא יכול להתייחס לכל דבר,

במערכת החינוך בעבר. אבל להגיד לך שאני מתלהב מזה שיש זרמים במערכת החינוך שיש להם זיקות למפלגות פוליטיות, אני רק יכול לצטט מה אמר על זה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, ואותה מידת התלהבות גם לי יש לגבי הנושא הזה. אבל אני רוצה להבהיר שלא ייקבעו המפקחים על-ידי גורמים פוליטיים, אלא על-ידי גורמים מקצועיים, במכרזים, עם תנאי כשירות מינימליים, שיודעו בציבור. שאלתי רק על תנאי הכשירות. רק אמרתי שלפני כמה ימים קיבלתי את הסכמת משרד האוצר, כשלב ראשון במתווה של תגבור של מפקחים להקצאה של 15 מפקחים. הדבר הזה, בכוונתי לבצע אותו באופן מיידי. אולי במכרז, שהעדיפות לבעלי כיפות סרוגות.

לא נכנס לכל קריאת ביניים, אבל אני לא חושב שיש מכרז ממכרזי המדינה שהדבר הזה מתקיים בו, מה שאמרת עכשיו בקריאת ביניים. נקודה שלישית, ככל שמוסדות או מפקחים מסרו נתונים בלתי נכונים לגבי היקף לימודי יסוד במוסד כלשהו, אני רואה את הדבר הזה בחומרה. הנחיתי את המנכ"ל לבדוק את זה, ויינקטו כל הצעדים שנדרשים, אם אכן זה כך. בהקשר יותר רחב אני יכול לומר שכבר פעמיים תיקנתי את תקנות חוק חינוך ממלכתי באופן שמאפשר הגנה יותר גדולה על החינוך הרשמי. כמובן, הדברים לא דומים בין המגזרים, ולמרבה הצער, בכל מה שמדובר במגזר החרדי, כל הפתרון שהמדינה העניקה הוא במסגרת החינוך המוכר שאינו רשמי. אבל ודאי שתופעות שהיו בשנים האחרונות, שנכנסו לתוך הרשתות החרדיות בתי-ספר שאין להם שום קשר לעולם החרדי, למשל מהמגזר הדתי-לאומי, מתוך שיקולים של נוחות, לקבל אחוז מסוים של תקצוב ופחות פיקוח, החגיגה הזאת נגמרה. הנחיתי הנחיות מאוד ברורות בנושא הזה. ככלל,

אחרי ביצוע הדברים בכל המגזרים. אני לא רואה את עצמי כשר חינוך רק של המגזר הממלכתי או הממלכתי-דתי, אלא כשר חינוך שאמור לדאוג לכל ילדי ישראל. יש צעדים נוספים שננקטו או נבחנים, חלקם גם בדיאלוג עם גורמים חרדיים. לא הכול נכון לפרסם, אבל כולם באותו כיוון שאני מדבר עליו כאן. אני גם לא נכנס כאן לדברים שלא קשורים ללימודים בבתי-הספר, כמו מהלכים להגדלת הנגישות של השכלה גבוהה לציבור החרדי,

גם לציבור הערבי, שאנחנו מקדמים בימים האלה במסגרת תוכנית החומש, או לתוכניות אחרות שנוגעות לפתרונות של חינוך טכנולוגי ומקצועי, שצריכים להיות בהיקף הרבה יותר רחב בכלל,

על הציבור החרדי, בוודאי ציבור חרדי שנפלט מעולם הישיבות וצריך לאפשר לו יכולת או כלים להשתלבות בשוק התעסוקה ולפרנס את עצמו. כל הדברים האלה לא מפחיתים כהוא-זה מדברים שאמר דוברים אחרים בדיון בדבר הצורך לחזק את לימודי היהדות בבתי-הספר הממלכתיים. כולם יודעים, היה על זה גם דיון בוועדת החינוך של הכנסת בשבוע שעבר, והצגנו את התוכנית שלנו בנושא מורשת ותרבות ישראל. היא תתחיל להתבצע בשנת הלימודים הקרובה, ויתווספו שעות לימוד בנושא הזה. כבר מתקיימות הכשרות למורים בנושא הזה. זה בהחלט חלק חשוב במדיניות שלי, ואני מתכוון לקדם אותו. אני מציע לכולם, אני רואה שיש כאלה שגילו את הנושא עכשיו, היו פחות ערים אליו בקדנציה הקודמת. אני לא מתכוון לנהל התחשבנות מה בוצע בתקופת כל ממשלה ומה לא בוצע, כי אני חושב שהדברים האלה ידועים לכולם. אני מתכוון לטפל בנושא הזה באופן ענייני, באופן רציני, ללא כוונה להפוך אותו למלחמת תרבות, אבל בהחלט במטרה לקדם את הדברים שעליהם דיברתי כאן.

רבה לכבוד השר. אני יכול הצעה אחרת? אני נרשמתי להצעה אחרת. אם נרשמת, תקבל. אנחנו עדיין מתנהלים באופן דמוקרטי ואוהד. למה עדיין, אתה מטיל ספק? בבקשה. הוא אומר עדיין מפני שאם החרדים יגדלו, גם

גם הוא נגד החרדים? כבוד הרב משה גפני, הצעה אחרת? כן, בוודאי, ביקשתי. רק הוא לפני. אנחנו מכבדים את בקשתך. זה לא משנה לך אם הוא מקדים אותך, בתור בחור צעיר.

הוא מצוין, רק שהמלה האחרונה תהיה שלי. בבקשה, חבר הכנסת פלסנר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, לכאורה שמענו בעצם שתי בשורות: האחת, שיהיה תקצוב לפי היקף לימודי ליבה, השנייה, יותר פיקוח על הדברים הללו. אבל מה שחסר לי בכל הדיון הזה, אדוני השר, נניח שהכול עובד, ובאמת מי שאומר שמלמד 100% אכן ילמד 100%. צריך לזכור דבר אחד יסודי: אנחנו עוסקים בבנים בגיל יסודי. מה שקורה בישיבות הקטנות מגיל 12, 12 ומעלה, כיתה ו' כיתה ז'. כיתה ז' בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, אין אפילו יומרה ללמד ליבה, זה אפס ליבה. אז גם אם כל התוכנית הזאת עבדה, עדיין אנחנו פוגעים בזכויות האזרח, פוגעים במדינה, פוגעים בזכות הבסיסית ביותר של כל אותם הנערים, ואפילו ילדים, כי הם לפני גיל 13, אבל זה כמו שאתם עשיתם, תהיה לך הזדמנות להצעה אחרת. לפני גיל 13 לרכוש לימודי ליבה. לא התייחסת לזה, לא דיברת על כך, וזה הדבר המשמעותי ביותר. הרי מה הם לומדים? אתה מדבר, סליחה, חבר הכנסת פלסנר. אבל הוא מפריע לי. חבר הכנסת גפני, ביקשת הצעה אחרת, נכון?

אתם לא ביקשתם במשותף, כל אחד בנפרד. תן לו את המיקרופון השני. לא, אני אתן לו משהו אחר, שישמור על הסדר. גם כבוד השר. בעצם מה זה אותה ליבה בלימודי מתמטיקה ליסודי? אפילו משפט פיתגורס אין לדעתי עד כיתה ו'.

אלה הדברים שבהם אתה אחר כך מכשיר את הדור שיהיו לו המיומנות, היכולת להצטרף לשוק העבודה? בקיצור, אני רוצה להגיד, זה לא רציני. מעבר לכך, משרד החינוך נבחן לא רק באמירות האלה כאן, אלא גם ביכולת שלו לדבר בשפה אחת. הרי אתה אמרת שהסגן שלך, סגן השר פרוש, לא ייפגש עם המשפחות בעמנואל, לא אמרתי את זה. אמרתי שהוא לא ישתתף בתהליך קבלת ההחלטות בפרשה. הוא יכול להיפגש עם מי שהוא רוצה. הוא לא משתתף בישיבות בנושא הזה, הוא נכנס לתהליך הזה, הוא פוגש אותם והוא מוביל את התהליך הזה.

סליחה, זה לא מקובל עלי, עם כל הכבוד. אני רוצה להבין, ובהמשך לזה גם ההצעה שלי, האם שר החינוך פועל בגבולות גזרה שהתווה לו ראש הממשלה, שבנה קואליציה על בסיס של דיל פוליטי לא ציוני, שאמר לו: עם החינוך הזה אתה יכול בשוליים לעשות קצת קוסמטיקות, אבל אל תתעסק אתם, כי זה הבסיס הפוליטי שלי, אני לא רוצה לעשות כאן שום שינוי יסודי, וזה מה שמשתקף.

תודה רבה. חבר הכנסת גפני, לא נרשם אף אחד, ולכן אתה אחרון הדוברים. לא, אני ביקשתי על כל אלה שלא נרשמו. אדוני היושב-ראש, אני מתנצל, יצרי גבר עלי. לא, אתה יודע שאני אחזיר לך בוועדת הכספים, אני יודע לעשות את זה הכי טוב. לכן התנצלתי. עכשיו אני לא שומר רק על כבודי ועל כבוד הכנסת, אלא גם על כבוד השר, שענה לכם בצורה הכי רגועה, ואתם צועקים. אני מתנצל, אדוני היושב-ראש, ואל תחזיר לי את זה בוועדה. בסדר, קיבלתי, אם התנצל, בסדר. אני לא מבין, עברתי הרבה דברים בכנסת ואני לא הבנתי את הדיון עכשיו בכלל. שר החינוך הנוכחי מהליכוד לא מעביר קמצוץ של חוק עבורנו, קמצוץ של חוק. ביקשתי להעביר חוק בקריאה טרומית, שיועצות מס חרדיות יוכלו להתקבל לעבודה. חוק שלי, לשלב חרדיות בעבודה, הוא לא נתן להעביר את החוק בוועדת שרים. את החוק על הישיבות הקטנות, אדוני היושב-ראש, תקשיב לי, זה מעניין, כולי אוזן. עומד חבר הכנסת פלסנר, תוקף את שר החינוך על זה שהישיבות הקטנות, לומדים את הליבה, לומדים את זה בלימודי התורה שבכתב, התורה שבעל-פה,

הרמב"ן, הרשב"א,

ר' עקיבא אייגר, מה שלא לומדים בחינוך הממלכתי

אחראית?

בקדנציה הקודמת, כאן, קדימה העבירה את החוק של הישיבות הקטנות. ייאמר לזכותה של קדימה, המפלגה של חבר הכנסת פלסנר, הייתי בא לראש הממשלה אולמרט, הייתי בא לשרת החינוך יולי תמיר והייתי אומר: יש מצוקה,

היו מעבירים חוק. העבירו את החוק על התקצוב של השלטון המקומי לחינוך החרדי, קדימה של פלסנר, את החוק שהוא תקף בגללו עכשיו את גדעון סער. אני מת מצחוק, מפני שאני מכיר את שר החינוך הנוכחי. אני לא מצליח להוציא ממנו קמצוץ של חוק, כשצריך לעשות את זה כדי לשלב חרדים בעבודה. הוא לא נותן חוק חרדי אחד. אחד הוא לא נותן, לא חוק, הוא לא נותן סעיף בחוק. בממשלת קדימה העברנו חמישה חוקים לטובת הציבור החרדי. אם הייתי יכול היום להוריד את הליכוד מהשלטון ולהחזיר את קדימה, הייתי עושה את זה, אבל אין קדימה, יש פלסנר. איזה חיבוק לשר החינוך, איזה חיבוק. איך הוא מכניס לך כל פעם,

איך הוא מכניס לך.

כל הצעה של המציעים, אדוני, דיון בוועדת החינוך. דיון בוועדת החינוך. יש הסכמה להעביר את זה לדיון בוועדת החינוך? אפשר להסתפק בהודעת השר. דיון בוועדת החינוך. ממה אתה חושש? נראה קצת את הנתונים. ועדה, ועדה. אתה יכול בוועדת המשנה שלך לכתוב מה שאתה רוצה, בלי קשר לעובדות. דיון גם אצלי וגם בוועדת החינוך. חבר הכנסת גפני? תודה רבה. מזל שהיום יום רביעי, מזל גדול. מה מציעה חברת הכנסת ציפי חוטובלי? ועדת חינוך. אז אנחנו מעבירים את זה לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. מצביעים. סתם לא יצא מזה כלום, אני לא מצביע. בעד זה לוועדה.

התרבות והספורט נתקבלה. בעד הצביעו 13, אין מתנגדים ואין נמנעים. הדיון עובר לוועדת החינוך, התרבות והספורט. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: פגישתם הצפויה, שבינתיים נדחתה, של ראש הממשלה והנשיא מובארק, הצעות שמספרן 3709, 3714, 3720, 3729, 3730 ו-3740. ראשון הדוברים, חבר הכנסת טלב אלסאנע.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני כמה דקות פורסם שאיש תנועת כהנא, או "כך", פרלמן, מעורב ברצח על רקע לאומני. חברו שיושב בכנסת נתן אתמול את הטון במתקפה נגד חברי הכנסת הערבים, כאשר רוממות החוק ושלטון החוק בגרונו. ולכן, אוי לכנסת שבן-ארי הוא המייצג אותה, או מייצג את הזרם המרכזי בתוכה. רבותי חברי הכנסת, כאשר אנחנו שומעים שראש הממשלה הולך לפגוש את נשיא מצרים, אני שואל את עצמי, וגם שואל אתכם: על מה הוא הולך לדבר עם נשיא מצרים? על זה שהוא הולך לבנות עוד התנחלויות או להרוס בתים בסילואן? או על זה שהוא החליט לגרש חברי פרלמנט מירושלים, שכל חייהם גרים שם, נולדו שם, מרכז חייהם שם, ומחליטים לגרש אותם, אדוני היושב-ראש, אתה יודע באיזה תירוץ, באיזו אמתלה? בטענה שהם לא מקבלים את הלויאליות לכיבוש. עצם העובדה שהם נבחרו כדת וכדין והם חברי פרלמנט בפרלמנט הפלסטיני, אז מיידית הם לא נאמנים למדינת ישראל. בגלל הנאמנות, או חוסר הנאמנות במובן הזה, הפתרון הוא לגרש אותם. מעמידים אותם בפני מצב: או נאמנים לכיבוש הישראלי ומישהו באמת מעלה על דעתו שפלסטיני כלשהו יכריז שהוא נאמן לכיבוש? הרי כולם יודעים שעל-פי החוק הבין-לאומי הכיבוש הוא בלתי חוקי. על-פי כל החוקים ההתנגדות לכיבוש זה הדבר הלגיטימי. אבל באים ואומרים שמפני שהם לא נאמנים לכיבוש ולא נאמנים לכובש, אנחנו עושים עוד משהו, אנחנו מגרשים אותם מהמולדת שלהם. על זה הוא הולך להיפגש עם נשיא מצרים? הגיע הזמן להפנים שמצרים היא המדינה המובילה, ומצרים היא המדינה הראשונה, ומצרים היא הנותנת את התקווה כדי לקדם את השלום באזור. אבל יש גבול ליכולת של נשיא מצרים ומצרים לסבול את המעללים ואת התרגילים שמובילה הממשלה הזאת, כאשר היא מצהירה משהו ובמציאות היא מבצעת משהו אחר. נראה שראש הממשלה הנוכחי החליט ששלום הקואליציה שלו עם ליברמן חשוב לו יותר משלום האזור, והוא מוכן להקריב את השלום באזור כולו על מזבח הקואליציה הקיצונית הזאת. יש הזדמנות היסטורית, שלא תישאר לנצח, והיא להכריז על נכונות לאמץ את יוזמת הליגה הערבית. לדעתי, זו הזדמנות פז שלא תחזור: שלום כולל כנגד נסיגה שלמה, סיום הכיבוש כנגד שלום באזור. לכל דבר יש המחיר: לכיבוש יש המחיר שלו ולשלום, המחיר שלו. מחיר השלום הוא חיים, הוא רווחה, הוא שגשוג לכל העמים באזור. הגיע הזמן לבחור בבחירה הנכונה. לדעתי זה מבחנו של ראש הממשלה. כולנו יודעים שהזמן שעומד לרשותו הוא זמן קצר, ועד סוף השנה הנוכחית הוא צריך לקבל החלטה. אני מקווה, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, שבמפלגת העבודה סוף-סוף-סוף יזכרו למה בחרו בהם הבוחרים ויעשו משהו כדי להצדיק את קיומם ויאלצו את ראש הממשלה לעשות את הדבר הנכון. כבר למדנו שאף פעם לא עושים את הדבר הנכון מרצון טוב וחופשי, עושים את הדבר הנכון רק מתוך אונס ואילוץ, וצריך לאנוס את ראש הממשלה לקדם את השלום.

תודה רבה, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אני רוצה להגיד לך שהיום אני מבין, מאיפה אתה יודע מה אנחנו מתכוונים לעשות עם ראש הממשלה? בגלל הקרבה הפיזית בינינו היתה לי טלפתיה. פשוט מאוד, קלטתי את המחשבות שלך. כל הכבוד. התגבורת הזאת, שחבר הכנסת גאלב מג'אדלה הצטרף למפלגת העבודה, צריך גם להתבטא במשהו, למצוא את ביטויו במשהו. תודה רבה לכבודו. אני מקווה שאנחנו לא נאכזב אותך. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. בבקשה, עומדות לרשותך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, האמת שההצעה לסדר-היום הוגשה כשעמדה להתקיים פגישה בפעם הראשונה,

נדחתה לרביעי, ועוד פעם נדחתה ליום ראשון. חשבנו לראות על מה ידונו, כי לא ברור על מה יהיה הדיון בפגישה. בכל מקרה, הפגישה נדחתה.

שמה שקרה היום בבוקר, שוועדת הכנסת הכינה את חוק הגולן וירושלים, חוק משאל העם, לקריאה שנייה ושלישית, כדי להצביע עליו בשבוע הבא, זה המסר. נתניהו לא צריך לנסוע למצרים, מובארק לא צריך לקבל אותו, פשוט יש כאן מסר פוליטי ברור מאוד, לא בצורה של הצהרה, אלא בצורה של חוק. לא בצורה של מלים, אלא בצורה של מעשים, וחוק הוא מעשה. מה בעצם אומר החוק? החוק אומר שכדי שתהיה נסיגה מהגולן או מירושלים, צריך רוב מוחלט בכנסת, של 61, ואחר כך משאל עם. זה להציב מכשולים בפני ממשלה שתרצה לעשות הסדר. אני לא תמים ולא חושב שהממשלה הנוכחית תתקדם, ולו בסנטימטר אחד, להסדר מדיני, ועל כן הממשלה הזאת לא התנגדה לחוק ובעצם תמכה בו, כדי לכבול ולחשק כל ממשלה עתידית. אתה מתכוון לחוק הגולן?

האם יש מישהו תמים שחושב שאפשר להגיע להסדר עם סוריה בלי נסיגה מהגולן או להגיע להסדר עם הפלסטינים בלי שירושלים המזרחית תהיה בירת המדינה הפלסטינית? הרי זה ברור שלא, אז סוגרים את כל הדלתות כאן. בעצם, אישור החוק הזה חושף את המדיניות יותר מכל המלים האחרות. אנחנו רואים את האווירה בכנסת, איזה עמדות פוליטיות יש בכנסת, ויש מין חלוקת עבודה בין הספסלים האחוריים של הליכוד לבין הממשלה. הם ישתקו על המלים של נתניהו "שתי מדינות" וכו', הם יודעים שזה לא רציני, ובמקביל הממשלה נותנת להם להשתולל בחקיקה ובמה שהם עושים בכנסת. הספסלים האחוריים בעצם השתלטו על הכנסת, והסמן הקיצוני הוא המוביל את המחנה, ולא זה שעומד מאחוריו. אין כוחות ריסון פנימיים. הממשלה כשלטון צריכה לרסן והיא לא עושה זאת.

אנחנו רואים את הממשלה שוב ושוב תומכת בחוקים. החוק האחרון הזה, מה שאומר החוק הזה, שצריך להחזיר את הדברים לעניין העקרוני. והעניין העקרוני הוא שמדובר בחוק הבין-לאומי ולא בחוק הישראלי. שאלת השטחים הכבושים לא נקבעת בכנסת אלא נקבעת באו"ם, והקהילה הבין-לאומית צריכה לכפות את ההסדר, כי יש פה, בכנסת ישראל, כוח מורד בחוק הבין-לאומי. הכנסת הכריזה מרד על החוק הבין-לאומי, ואותה צריך לרסן.

תודה לאדוני. חבר הכנסת אילן גילאון, אינו נוכח,

כבוד השר פרופסור יעקב נאמן, שר המשפטים, ישיב על

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, ראש הממשלה טרם נפגש עם נשיא מצרים, ואני אעביר לו את ההערות שחברי הכנסת הנכבדים השמיעו פה על מנת שיביא אותן לתשומת לבו.

תודה לאדוני. כבוד השר נאמן אמר שהפגישה טרם התקיימה, והוא ישמח להעביר הערות של החברים לכבוד ראש הממשלה. אני מבקש שההתחייבות הזאת תירשם. אנחנו נסתפק בהתחייבותו של שר המשפטים. המציעים מסתפקים בתשובת כבוד השר? אנחנו לא יודעים אם הפגישה תתקיים בכלל.

לא משנה. מה אתם מציעים? להסתפק בהודעת כבוד השר? באופן חריג אנחנו עושים את זה. תודה רבה. אם תדברו ביחד לא נבין כלום. אחד-אחד, חבר'ה. לפי הגיל. אנחנו מסתפקים בתשובת השר. מסתפקים. תודה רבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע? חבר הכנסת זחאלקה מייצג אותי בעניין הזה.

אני מאוד שמח על האחדות הזאת. אנחנו עוברים להצבעה. מה מציעה הממשלה? כבוד שר המשפטים יעביר את הערות המציעים לכבוד ראש הממשלה. כולנו נהיה במתח. תודה רבה. לוח ההצבעה נתקע.

אנחנו עוברים להצעה הבאה לסדר-היום: ועדת-גולדברג והמלצותיה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, הצעה לסדר-היום שמספרה 3665. חבר הכנסת טלב

חברי הכנסת, אני לא רואה את השר שאמור לענות על ההצעה מטעם הממשלה, וחשוב לי מאוד שגם הוא ישמע את הדברים, וגם יתייחס אליהם. אני חושב שהשר נאמן, אני השר התורן.

כי בסדר-היום שלנו כתוב השר דניאל הרשקוביץ. אדוני היושב-ראש, אנו עדים לתופעה שחוזרת על עצמה, והיא הבעיה של הבנייה ללא היתר. לעתים יש כאלה שמשתמשים בתופעה כקרדום לחפור בו ולנגח את הציבור הערבי, כאשר הציבור הערבי הוא קורבן של המדיניות הזאת. הוא לא עושה את זה מתוך אהבה או מרצון, אלא מפני שכופים עליו את המציאות הזאת. היו ועדות שהוקמו על-ידי ממשלות ישראל כדי לפתור את הבעיה, כי הממשלה יוצרת את הבעיה, ואחר כך מקימה ועדה כדי לפתור אותה. היתה ועדת-מרקוביץ, שעשתה חלוקה של בתים אפורים,

ואחר כך הוועדה של גזית. השאלה הנשאלת היא מדוע התופעה הזאת קיימת אך ורק בקרב הציבור הערבי, מדוע המצוקה של הזוגות הצעירים, מדוע הבעיה של תוכניות המיתאר, האם זה מקרי או זו תופעה עקב מדיניות ממשלתית שיטתית שיוצרת את הבעיה במכוון כדי להצר את ההתפתחות הטבעית של האוכלוסייה הערבית? הבעיה הזאת קיימת בגליל, במשולש, בוואדי-עארה, קיימת בלוד, בכפר דהמש, אבל קיימת בחריפות, בקיצוניות ובצורה שחוצה כל גבול בנגב. התושבים קיימים, אבל ממשלות ישראל לא דאגו

לא דאגו להעלות אותם על המפה, לא דאגו להכיר ביישובים שלהם. זה לא אנשים שעלו תמול-שלשום ויש בעיה של מצוקת דיור, אלא האנשים קיימים, ועקב מדיניות ממשלתית מכוונת לא הכירו ביישובים שלהם. לאחר מכן באים ומאשימים אותם מדוע הם גרים בבתים ללא היתר. לא פעם עולים כאן, מהכנסת, קולות וקריאות והסתה פרועה שאלה אנשים שהשתלטו על אדמות המדינה. רבותי,

מה זה גרים בבתים? הם לא גרים בבתים. הם גרים בבתים ללא היתר, כי המדינה לא אפשרה להם לקבל היתרי בנייה. פחונים הם הבתים? גם הפחונים האלה, חבר הכנסת מג'אדלה, אתה צודק שבקושי שאפשר להגדיר שהם בתים. הם בגדר סלאמס. גם שם מדברים על הריסת אותה קורת גג עלובה, שלדעתי זו בושה וחרפה. רק אתמול, באזור רחמה, יצאו והרסו בית שהוא פחון של מישהו שהיה אמור להתחתן ביום שישי הזה. הותירו אותו ללא קורת גג. כאשר אחיו התקרב, גם ירו באח וטענו שהוא התכוון לדרוס שוטרים. הטענה הזאת של לדרוס שוטרים, שומעים אותה יותר מדי בתקופה האחרונה כדי להצדיק פשעים שנעשים. אז גם הורסים בתים, גם אחר כך יורים וגם מאשימים. אלא מה הבעיה? הבעיה שמאז 1948

יותר מ-130 יישובים יהודיים,

קיבוצים, מושבים חקלאיים, מה שאתה לא רוצה, ואנחנו מברכים על זה. מצד אחר, יש התעלמות מוחלטת מיישובים קיימים. רק לאחרונה החלו ממשלות ישראל לחשוב איך מסדירים את התופעה. אנחנו מברכים על כך שסוף-סוף מוכנים להתמודד עם הבעיה ולתת פתרון, כי כל הילדים שלנו רוצים שייתנו להם הזדמנויות שוות, רוצים ללמוד בבתי-ספר, רוצים שיהיו להם גנים, רוצים שיגדלו באיכות חיים וביישובים ובכפרים שמספקים את הצרכים הבסיסיים.

החלטות לחוד

מהסדרת התיישבות, שאנחנו שומעים שהיא חוזרת על עצמה, יש רק דבר אחד שאנחנו רואים:

ציוד מכני שיוצא כל שני וחמישי כדי להרוס עוד בתים ולהותיר ילדים ונשים על עיי החורבות של הבתים ללא פתרון חלופי. היתה החלטה של ראש הממשלה דאז, אריאל שרון, לפתור את הבעיה. הקים ועדה, היו החלטות, אבל מהחלטות אלה לא התבצע שום דבר. ממשלת אולמרט, אדוני השר, ממשלת אולמרט, לא אנחנו, החליטה להקים ועדה שעמד בראשותה השופט בדימוס גולדברג, שהיה מבקר המדינה, והוועדה הזאת ישבה על המדוכה תקופה ארוכה, והיא קיבלה כמה המלצות. היא החליטה שהגיע הזמן להסדיר את הבעיה של היישובים הלא-מוכרים בתוך חמש שנים מ-2008. אבל מ-2008 לא נעשה כלום, שום דבר. הדבר היחידי שנעשה, עוד הריסות בתים. האם תקופה של שנתיים היא תקופה קצרה? לחלוטין היא לא תקופה קצרה, כי אנחנו יודעים, כאשר ממשלת ישראל, סליחה. חבר הכנסת פלסנר, אני פשוט שומע אותך ואני לא רוצה לשמוע את הסודות של קדימה. לא, לא. אני רוצה לשמוע אם הוא מאמץ את הדוח של השופט גולדברג או לא. אם אתה רוצה לשמוע, אז תקשיב. אני טיפלתי בזה לא מעט.

אני שומע את השיחה ביניכם, בתור השר לפיתוח הנגב והגליל. אנחנו מדברים על גולדברג. אילו התפתח המצב בקצב של מינוי שרים, המצב היה טוב. אילו הוועדות, כל ועדה היתה פותרת בעיה של יישוב, המצב היה טוב.

אבל אני רוצה לומר, ב-1990 היתה עלייה גדולה של היהודים מברית-המועצות לשעבר, ועלו יותר ממיליון עולים חדשים. ממשלות ישראל אז הצליחו לקלוט את כולם, יותר ממיליון, אולי מיליון וחצי אפילו, מיליון ו-200,000. לא, לא, מיליון ו-100,000. אתה מתכוון לשנת 1990. 1990 1992. 1990. קלטו אותם וסיפקו לכולם קורת גג. מדינה שיש לה האפשרות, שינו את חוקי התכנון והבנייה, אימצו הליכי תכנון מקוצרים ופתרו את הבעיה. מדינה שמסוגלת לקלוט מיליון עולים חדשים בתוך שנה לא מסוגלת לפתור בעיה של 80,000 תושבים בתוך 60 שנה? מישהו מעלה את זה על דעתו? סליחה, מה זה 80,000? 180,000. יש 100,000 ביישובי הקבע, יש לנו 80,000 ביישובים הלא-מוכרים.

לא יכולים לקלוט אותם? 60 שנה כבר מחכים?

אותם ילדים הגדלים, הצעירים הבדואים, שרואים את היישובים הסמוכים עומר ולהבים ומיתר, ורואים את בריכות השחייה ליד הבתים שם,

אין להם מי שתייה בתוך הבתים, אז באיזו אווירה הם יגדלו? וכאשר מקימים עוד ועדה, למה לא מקיימים דיון עם מנהיגי האוכלוסייה הבדואית? למה לא משתפים אותם בפתרונות? למה לא מגוונים את ההיצע של היישובים, יישובים חקלאיים, יישובים כפריים, יישובים תיירותיים. למה לא דואגים למקורות תעסוקה ופרנסה ביישובים האלה? אני רוצה לשאול אותך, כבוד השר. מדוע היישובים הבדואיים בנגב,

תופסים מקום ראשון באבטלה ובעוני?

הרי היישובים האלה רק קמו. אנחנו לא נדבר על היישובים הלא-מוכרים, על היישובים המוכרים.

תסתכל על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על הנתונים של המוסד לביטוח לאומי, מדי חודש, מקום ראשון.

כי חשבו אך ורק איך לרכז אותם, איך לדחוס אותם ביישובים הלא-מוכרים. לא חשבו שאנשים אלה, משפחות, יש להם ילדים. איך יתפרנסו? ממה יתקיימו? מה התשתית התעסוקתית? אין שם תעשייה, אין מסחר, אין תיירות, אין חקלאות.

אז אני רואה איך מקימים יישובים בנגב. לפני שעולה התושב הראשון כבר דואגים לתשתית מבחינת כבישים,

וגם מתכננים איך זה יתפתח ואיך יתפרנסו. למה התכנון הוא שונה? למה מי שצריך לדאוג ליישובים והתושבים היהודיים זה משרד השיכון, משרד החינוך, משרדי הממשלה, ולגבי התושבים הערבים בנגב צריך להיות גוף אחר, אם המינהלת או הרשות או ממשלה אחרת?

משרדי הממשלה צריכים לדאוג להם ישירות. למה נותנים למינהל? הרי כל הוויכוח בין האוכלוסייה הערבית בנגב לבין המדינה הוא סוגיית הקרקעות. מי שמייצג את המדינה בסוגיית הקרקעות הוא המינהל. מי שמפקידים וממנים כאחראי לייצוג ולטיפול בנושאים של האוכלוסייה הערבית הבדואית הוא המינהל.

אנחנו בסכסוך עם המינהל. מי שיש לו הסמכויות לטפל בנושאים הוא המינהל. מי שאחראי,

מי שאמור לתת את השירות והפתרונות זה המינהל, שהוא בסכסוך. זה לא יעלה על הדעת, הדבר הזה. כאשר אנחנו רואים בכל יום שני-שלישי, עולים כאן ועושים דה-לגיטימציה והסתה פרועה נגד האוכלוסייה הערבית, שסובלת זה 60 שנה, והיא קוראת לפתרון, והם אומרים: תנו לנו לבנות על-פי דין, תנו לנו לקבל היתרי בנייה. הרי מי מאשר את תוכנית המיתאר? מי נותן היתרי בנייה?

זה מוסדות התכנון. פעם ראשונה לא מאשרים תוכניות, פעם שנייה לא נותנים היתרי בנייה, פעם שלישית יוצאים להרוס בתים, פעם רביעית מסיתים, בנו שלא כחוק. ולכן, הגיע הזמן להתייחס לאוכלוסייה הזאת כאזרחי

שמגיע להם מלוא הזכויות שמגיעות לילדים שלך, שמגיעות לך.

לא הגיעו אתמול-שלשום. גם העולים החדשים קיבלו.

ואלה מבקשים ודורשים ותובעים, וזה לא חסד, זו זכות שאי-אפשר לוותר עליה. ואם הוקמה, אדוני היושב-ראש, ועדה בראשות השופט גולדברג, אנחנו חולקים על הרבה מהמלצותיה, הרבה מההמלצות לא מקובלות עלינו. אנחנו גם לא מקבלים את הדרך הזאת להכתיב ולהנחית פתרונות.

פנינו להידברות ולפתרון מוסכם, שיאפשר גם ליישובים העתידיים להצליח ולשגשג, שלא יהיו מוקד אבטלה ועוני. תודה רבה. כבוד השר דניאל הרשקוביץ,

זו היתה שאלה נוספת?

ביקשתי הסכמה להעביר את זה לוועדה מוסכמת. נעביר את זה לוועדת הפנים. בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אגב, אני כאן בא בשמו של השר המקשר.

גלעד ארדן היה אמור להיות כאן, הוא ביקש שאני אחליף אותו, ולכן אני מקריא את תשובתו כפי שהוכנה על-ידו. בבקשה. ביום 18 בינואר

בהחלטת ממשלה מס' 4411,

עדיין הממשלה הקודמת, מינתה הממשלה צוות ליישום דוח ועדת השופט אליעזר גולדברג, שהוגש לממשלה בדצמבר 2008. הדוח הוגש חודש קודם, ואז מונה הצוות. במסגרת דיוני ועדת-גולדברג שמעה הוועדה מאות ארגונים ואישים מהמגזר הבדואי, ושילבה את הנהגת הציבור בעבודתה. צוות היישום עוסק ביישום המסקנות, ולא נראה שיש צורך בהליך נוסף של שיתוף ציבור מעבר להליך הרחב שנעשה. בנוסף, צוות היישום מתעתד לקיים במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר שורה של סיורים בנגב ומפגשים בלתי פורמליים עם תובעי בעלות. ככל שהממשלה תחליט על חקיקה, תזכיר החוק יופץ כמקובל להערות. מה מציע אדוני השר? אני מבין,

אני שואל את כבוד השר. אני מציע להעביר את זה לוועדת הפנים. ועדת הפנים והגנת הסביבה. מקובל. מקובל, אז הדיון עובר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

מי שלוועדה, בעד.

בעד, 6, נגד, אין, ונמנעים, אין. הדיון עובר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: מלאות חמש שנים להתנתקות,

השר דניאל הרשקוביץ ישיב בשם ראש הממשלה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אריה אלדד. כבוד הפרופסור, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חמש שנים חלפו. אלו שהיו כאן זוכרים, זוכרים כל מה שהזהרנו ואמרנו וצעקנו, זוכרים גם את ההבטחות, ההצהרות, השקרים הגלויים והסמויים, זוכרים את "לכל מתיישב יש פתרון"; זוכרים את היד הכבדה של שרון שטפחה על המפה שעל מכסה המנוע ודרשה לבצע, לעשות בתוך ימים. העבודות תתבצענה בכל הכוח. זוכרים את הצהרות השקר של ראשי מערכת הביטחון, שהמצב הביטחוני ישתפר, שהמצב המדיני ישתפר, שאפשר יהיה לחסוך חטיבה,

חיי אדם, שנתנתק מעזה, שאם יעזו לירות עלינו אפילו "קסאם" אחד מעזה, גם לנו יש תותחים, אמר לי ראש הממשלה. אל מי נבוא בטענות? אל אלו ששיקרו לנו ביודעין או אל אלה שבאמת ובתמים האמינו שאם נברח מעזה הטרור לא ירדוף אחרינו? אל מי שבאמת לא ידע שה"חמאס" ישתלט על הרצועה אחרי שנצא, שהטפטוף מתחת לפילדלפי, שהיה גם כשהיינו שם, יהפוך לזרם איתן של אלפי טילים ורקטות? אל מי נבוא בטענות? אל 59 חברי הכנסת שאישרו את הפשע והאיוולת הזאת מול 40 צדיקים פקוחי עיניים,

שלא שאלו, שלא טרחו לבדוק לאשורו בציבור,

בכנסת, שלא שאלו את שרון איך, בשם איזה היגיון הוא חושב שזה יכול לעבוד, שלא תבעו ממנו בכל הכוח תשובה, מה גרם לו להפוך את עורו? שאלה ששום תשובה זולת "עומק העקירה כעומק החקירה" לא נתקבלה עליה עד היום. אל מי נבוא בטענות על הרשעות והאטימות והרשלנות ואוזלת היד שגרמו גם היום, חמש שנים לאחר גירוש אלפי האנשים מבתיהם, לא להיות עדיין ביישובי הקבע שלהם? הרי גם ועדת החקירה הממלכתית בראשות השופט מצא כבר קבעה: עוול נורא נגרם למגורשים, כי המדינה כשלה בטיפול בהם. דוח שכאילו הועתק מהעתירות שאנחנו הגשנו לפני האסון הזה בניסיון למצוא אוזן קשבת בבג"ץ, אבל גם שם היתה אטימות. אל מי נבוא בטענות? אל בג"ץ, שעיוות כל צדק והיגיון ומוסר ושכל ישר וקנה הבטחות ריקות מתוכן, ובשמן היה מוכן לפגוע באורח אנוש, בלתי הפיך, באלפי אנשים, לשם סיכוי הזוי, שהתנפץ כעבור חודשים אחדים? אולי רק אל עצמנו, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אולי רק אל עצמנו נוכל לבוא בטענות, שהצלחנו לחבר 250,000 איש, 500,000 ידיים, לשרשרת אנושית מגוש-קטיף לירושלים, אבל לא מצאנו די אצבעות באולם הזה למנוע את האסון לפני שהתרחש? אולי רק אל עצמנו, אדוני השר, כלקח לבאות? כי הרי מי שהצביע אז בעד תוכנית ההתנתקות, ובהם ראש הממשלה ושרים אחרים, גם היום מבטיחים לנו שתי מדינות לשני עמים. מדינה פלסטינית מפורזת מבטיחים לנו,

אין בנו די אנשים ששואלים: איך?

אדוני השר, ההתנתקות לא היתה טעות, היא היתה פשע. אבל יהיה פשע כפול לחזור עליה.

תודה לאדוני. כבוד השר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנו נמצאים בחודש אב, מנחם אב, כפי שאנחנו מברכים, ימים של חשבון נפש בעקבות חורבן בית-המקדש לפני כאלפיים שנים, וימים של חשבון נפש לאומי בעקבות גירוש אלפי מתיישבים יקרים והריסת חבל ארץ שלם לפני חמש שנים, עם ביצוע תוכנית ההתנתקות על-ידי ממשלת ישראל. בתפקידי כיושב-ראש ועדת השרים לטיפול בתושבי גוש-קטיף וצפון השומרון אני נחשף יום-יום לסבלם הנורא של המתיישבים ולמצבם העגום שמדינת ישראל אחראית לו עם הגלייתם ממקומם. אני רוצה לצטט את דברי

ועדת החקירה הממלכתית,

"הוועדה מצאה כי מדינת ישראל כשלה בטיפולה במפונים. חמש שנים לאחר הפינוי, ומבחן התוצאה חושף תמונה עגומה ביותר. רוב המפונים עדיין מתגוררים באתרי קרוונים זמניים, בנייתם של מרבית בתי הקבע טרם החלה. שיעור המובטלים מקרב המפונים כפול משיעור המובטלים באוכלוסייה הכללית. נמצא אפוא כי מלאכת שיקומם של המפונים רחוקה מסיומה". אינה דומה שמיעה לראייה, כי כאן הדברים הם קריאה מן הכתב.

חברי ועדת החקירה, כפי שמופיעים בעמוד 466 בדוח, כתובים שחור על גבי לבן, אבל מי שיוצא לשטח ורואה את הדברים בעיניו, אינו יכול שלבו לא ייחמץ. לצערי הרב, הנתונים מלמדים שגם חמש שנים אחרי ההתנתקות עדיין המצב מעורר שאלות קשות: היכן מדינת ישראל, שידעה לעקור ולהרוס בחמישה ימים ולא יודעת לתקן בחמש שנים? לעניות דעתי, התשובה היא פשוטה. התנועה הציונית היא תנועה מיישבת, תנועה בונה, ולא תנועה עוקרת. במיוחד נדגיש שברמה המשפחתית-קהילתית 157 משפחות בלבד נכנסו לביתן החדש, שזה כ-9% ממשפחות גוש קטיף, ו-85% מתושבי הגוש נשארו לגור במסגרת קהילתית ומתגוררים ב-18 אתרים זמניים. מיום כינונה של ממשלה זו, אשר לא היתה שותפה לדבר העקירה אך לקחה על עצמה את דבר התיקון והבנייה, החלו דברים להשתנות. עדיין אין בכך די, ועדיין לא הגענו לתיקון שלם, אך במסגרת ועדת השרים בראשותי ובמסגרת הממשלה הבאנו לעשרות תיקונים בנושאים השונים. עם הפנים לעתיד, מיום פרסום הדוח הסופי של ועדת החקירה החלנו בסדרה של מפגשים וקיימנו שני דיונים בוועדת השרים בראשותי, שבהם קיבלנו החלטה חשובה: לאמץ את הדוח ככתבו וכלשונו, על כל מרכיביו.

החלטנו להורות למנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אייל גבאי, ולמנהל מינהלת "תנופה", מר בנצי ליברמן, בשיתוף כל הגורמים המקצועיים, להכין בתוך שלושה חודשים תוכנית עבודה מפורטת ליישום החלטות הדוח, תוך שיתוף פעולה מלא עם המתיישבים. אנו, בוועדת השרים, מתכנסים בעוד כחודש ימים למעקב ולבחינת התוכנית, אשר אמורה לתת מענה על מירב הבעיות, ולהביא לכך שעד סוף שנת 2011 כל המתיישבים יהיו בבתיהם החדשים. זו משימה גדולה מאוד.

אני קורא מעל במה זו לכל אישי הציבור מכל סיעות הבית, לכל מנהלי המשרדים השונים ולפקידות הבכירה במדינת ישראל לפשט הליכים, לבוא עם לב רחב ויד נדיבה לקראת המתיישבים החלוצים, אשר נתנו הכול למען המדינה, ועל לא עוול בכפם הוצאו ונושלו מבתיהם ורכושם, ולעזור להם לבנות את ביתם מחדש. לעולם לא נוכל לתקן את העוול במלואו. לא נוכל גם להביא מרפא למחשבות ולרגשות. אך לפחות נוכל,

וכמדינה מתוקנת, להשיב את כבודם של אנשי גוש-קטיף ולבנות את בתיהם מחדש בזמן המהיר ביותר שניתן,

באמת בעזרת השם,

זה יהיה תיקון מעט לימי החורבן שבהם אנו נמצאים, להרבות אהבה וקרבה בין כל חלקי העם בישראל.

מה אדוני מציע? אני אשמח אם יהיה דיון במליאה, כדי שבסיכומו תהיה הודעת סיכום מטעם הכנסת. זה לא דיון במליאה, אריה? בדיון במליאה משתתפים כל החברים שרוצים להירשם. דיון במליאה, תודה לאדוני. הצעה אחרת, בבקשה, אדוני. אני מציע להעביר לוועדה. להעביר לוועדה? איזו ועדה? ועדת הכנסת תחליט. תודה רבה. הצעות אחרות. חבר הכנסת פלסנר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הקשבתי גם לדברי השר וגם לדברי חבר הכנסת המציע. אני חושב שהגיע הזמן להגיד את האמת לציבור ופעם אחת להפסיק להאכיל את כולם בכל הטענות הלא-מבוססות והלא-נכונות ביחס לתוכנית ההתנתקות.

לא עלה

ה"חמאס" עלה כתוצאה מהעובדה שנתנו לו להשתתף בבחירות. גם אם לא היתה התנתקות ה"חמאס" היה מנצח. הטילים לא נורו כתוצאה מההתנתקות, כי הטילים נורו גם לפני ההתנתקות.

הצעה אחרת. בבקשה, אדוני. ולגבי העובדה שאומרים: התנתקנו וזה לא עזר, אני רוצה להגיד, היתה תועלת בין-לאומית נרחבת לתוכנית ההתנתקות, ששמה את ישראל לא בצד של הסרבנים אלא בצד השני, והגיבוי הגדול שקיבלנו גם במלחמת לבנון השנייה וגם ב"עופרת יצוקה" במידה רבה קשור למפנה שחל בעקבות תוכנית ההתנתקות. הנקודה האחרונה, בנושא המפונים. אני הייתי בין היחידים שהתנגדו לאותה ועדת חקירה ממלכתית,

במקום לטפל במפונים עכשיו אנחנו נעסוק, כל אחד יגן על עצמו בוועדות חקירה כאלה ואחרות. הטעות הגדולה בטיפול במפונים לא היתה היעדר רצון של הממשלה, היעדר רצון של הביורוקרטיה,

ובכך אני מסיים, אדוני השר, העובדה שהשאירו בחוק יישום ההתנתקות פתח שהשאיר את האופציה למשאים-ומתנים אין-סופיים, עם כל קבוצה, קטנה ככל שתהיה, של מתיישבים.

כל מי שמסיק את המסקנות על סמך טיעונים לא נכונים ולא מבוססים, מסיק מסקנות שגויות מההתנתקות ומהתועלת שלה למדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת בן-סימון, בבקשה. נא להקפיד על הזמן נדמה לי שמיצינו את האפשרויות להצעה נוספת על-פי התקנון, כי יש מציע אחד. השר הציע ועדה, אני הצעתי מליאה. אתה צודק. היות שלא שמנו לב, הבטחנו לכל אחד מהם, נאלצנו לכבד את ההבטחה שלנו. אם כי אתה צודק, התקנון, הצעה אחת. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אומנם אנחנו לפני ט' באב, אבל אי-אפשר לציין את אחד האירועים המשמעותיים שהיו בעשור האחרון באווירה, כאילו אנחנו באווירה של אבל, וחפויי ראש עולים שני אנשים ומדברים על ההתנתקות כעל אקט של פשע, כאקט שנעשה כקומבינה כדי לברוח מחקירה כספית.

יש לקח אחד, השר עוזי לנדאו, שאני לומד מההתנתקות לפני חמש שנים ומהיציאה מלבנון לפני עשר שנים, וזה שאי-אפשר לצאת כאילו אתה לבד בשטח.

החד-צדדיות, חבר הכנסת אלדד, היא הלקח שלי מהיציאה מלבנון ומההתנתקות. הלוואי שהיו עושים את זה אחרת. יכול להיות שהיינו מציינים את זה, כמו באוסלו. יש תהום אידיאולוגית בינינו.

אבל לגבי המעשה, זה גולת הכותרת של ממשלת אריאל שרון. חבל שזה הסתיים כמו שזה הסתיים. הלקח הוא: It takes two to tango. צריך כנראה פרטנר כדי לעשות אירועים כאלה. תודה לאדוני. כבוד חבר הכנסת אלדד,

מציע מליאה או אתה מצטרף לוועדה?

אין ועדה שתדון בזה. דנו בזה כל הוועדות של הכנסת אבל לא היה דיון מסכם במליאה. כי כבוד השר הציע ועדה. כבוד השר, כבודו במקומו מונח. אנחנו הולכים להצבעה, אדוני. מי שמציע מליאה, בעד, מי שמציע ועדה, לפי הצעת השר, נגד.

מוכן למליאה. בסדר, אז יש הסכמה למליאה. אז זה עובר למליאה. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. אז שבעה בעד, וזה הולך למליאה. נגד, אין, ונמנעים, אין.

אנחנו עוברים לנושא הבא: דוח-איילנד על אירועי המשט,

חבר הכנסת אברהים צרצור,

כבוד השר עוזי לנדאו ישיב למציעים.

כנסת נכבדה, האמת היא שלא הופתעתי מהממצאים של דוח-איילנד, כמו שלא הופתעתי קודם מהדוח של וינוגרד בנושא מלחמת לבנון השנייה. שני הדוחות לוקים בחסר בצורה יסודית,

שני הדוחות טיפלו בצד הטכני של האירועים, מושא החקירה. כלומר, הדוחות לא התייחסו כלל וכלל לשאלה אם היתה אפשרות שישראל לא תגיע בשני המצבים לאן שהיא הגיעה, דהיינו, אם היתה אפשרות למנוע את המלחמה במקרה של לבנון ואת שפיכות דמים על ספינת "מרמרה" הטורקית. הדוחות דנו בכשלים המבצעיים, המודיעיניים, ובמקרים שבהם נגעו בשאלות הערכיות שהעליתי לפני כמה רגעים, המסקנות היו חד-משמעיות וחד-צדדיות: ישראל צדקה ביציאתה למלחמת לבנון השנייה, ישראל צדקה באופן מוחלט בהחלטה לתקוף את המשט ולגרום לשפיכות דמים, וכמובן, צדקה במלחמתה נגד עזה וגרימתה להרג והרס נוראיים. המסקנות של שני הדוחות מצביעות: כן למלחמות, כן לשימוש בכוח נגד מטרות אזרחיות וצבאיות כאחד,

וזה אבל גדול מאוד, בצורה שתבטיח ניצחון מוחץ על האויב עם מינימום נזקים לצד הישראלי. שיטה כזאת, שאינה מעזה להעמיד את הפעילות הצבאית, או כל פעילות אחרת, במבחן של נורמות מוסריות וערכיות שיוצאות מנקודת הנחה של שלום ודרכי שלום כבחירה אסטרטגית לפתרון קונפליקטים ושל שימוש בכוח כאופציה אך ורק בלית ברירה, שיטה כזאת לא תוביל אלא ליותר שפיכות דמים וליותר הסתבכויות של ישראל עם עצמה, כפי שקרה במלחמת לבנון השנייה, ועם העולם, כפי שקרה ב"עופרת יצוקה" והמשט הטורקי, וזה חבל מאוד.

תודה לאדוני. חבר הכנסת דניאל בן-סימון, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת

אני לא יודע מה אני עושה, אבל כל פעם שיוצא לי לדבר בהצעה לסדר-היום אני מוצא את עצמי באווירה מאוד אינטימית עם שניים-שלושה אנשים ושר בתורנות שנכפתה עליו הישיבה כאן. בסך הכול אלה נושאים מאוד חשובים, ועד שהם מגיעים לדיון הם קצת מאבדים מהאינטנסיביות שלהם. הפיצוי שאתה מקבל, כבוד חבר הכנסת המלומד, זה שאלפי צופים בבית צופים בך. העיקר שפלסנר פה. פלסנר, אל תלך. פלסנר, אל תלך, לא רק בגלל לימודי הליבה. אבל העניין הזה של המשט, רציתי לומר, אני כמובן לא יכול להבטיח לך, אבל יש לא מעט חברי כנסת שצופים בך בטלוויזיה במשרדים.

אני רק אמרתי שיש בזה אווירה אינטימית ואפשר לדבר בלי הפרעות ולומר את אשר על לבנו.

מה רע באינטימיות? דווקא אני בעד, אתה יודע שאני בעד. פלסנר, לא ניכנס לפרטים. בעניין הזה אני חייב לומר, אדוני השר, הלוואי, השר עוזי לנדאו, אף שאתה בישראל ביתנו, יש קרבה מסוימת בינינו,

יש קרבה מסוימת. אני מתנצל על זה. אל תתנצל עליה. אני רק אומר, הלוואי שהיינו מפנימים את החוכמה שלאחר מעשה ללפני מעשה. הלוואי שהדוחות שמתפרסמים היום ואומרים: היה אפשר אחרת, היינו עושים את זה לפני המשט. צר לי שדווקא שר הביטחון, הבוס של מפלגתי, היה האדריכל של הפעולה הכושלת הזאת.

אני אומר לכם: היה אפשר לעשות את זה אחרת. במקום זה, הסתבכנו עם כל העולם, ואנחנו, כבר מאז המשט, מחפשים דרך לכבות את השרפה. אני רק חושב שאם אנחנו נשתחרר מהתפיסה הזאת, שכל בעיה במקום המקולל הזה פותרים רק בכוח, אפשר היה לגשת אחרת. אני חושב יותר מזה. אילו היה ראש הממשלה כאן בזמן המשט, יכול להיות שהוא היה משיט מעט מחוכמתו ומונע את ההסתבכות. לא יודע, יש לי תחושה כזאת. יש לי תחושה כזאת, ביודעי ששר הביטחון שלנו, ידו קלה על ההדק בעניין הזה. היה אפשר להימנע מהפעולה הכוחנית, ואולי לעשות את זה אחרת. אני משוכנע שלא רק הדוח של טירקל מביא עדויות שאפשר היה לעשות את זה בצורה אחרת ולנסות אסטרטגיה אחרת, של איילנד. של איילנד, טירקל בדרך. אני חייב לומר שלא תיארתי לעצמי עד כמה ההסתבכות של ישראל הפליגה למרחקים שלא שיערתי אותם, בגלל התגובה על המשט. היה באמת אפשר לעשות את זה אחרת. אני כל כך משוכנע, ולא ניכנס פה לטכניקות מסוימות, אבל השיטה הזאת שרק בכוח פותרים בעיות באזור הזה, השיטה הזאת רודפת אותנו. רודפת אותנו כמו קללה. אתה מכיר את הפתגם בערבית שאומר: אבי עליו השלום היה יודע לרפא את היד השבורה. אמר לו חברו: אבי עליו השלום ידע למנוע את שבר היד. אנחנו רוצים להימנע ממשטים. להסיר את הסגר וללכת לשלום. נכון. לכן, לדעתי, היום לא תהיה הסתבכות עם משט נוסף, כי למדנו את הלקח. וחבל, תמיד אחרי שמיצינו את הפעולה הכוחנית, תמיד זה בא אחרי, ולכן אני בא לכאן כדי לומר: בואו נעדן את דרכינו. בואו נשית עלינו קצת חוכמה. זה אומנם המזרח התיכון, אבל לא הכול ג'ונגל, לא הכול בכוח. אני פונה דווקא אל שר הביטחון, ואני מצטער על כך שקראתי לפיטוריו ולהתפטרותו אחרי הפעולה הזאת. ראש המפלגה שלי כמובן לא שמע לי, אבל אני רק אומר שצריך לגשת לבעיות האלה, לסכסוך עם הערבים או עם השכנים שלנו, ולפעמים לנסות שיטה אחרת. יכול להיות שאני טועה. גאלב מג'אדלה, אתה ערבי, אתה מוסלמי, ומישהו פה הכניס לראש של האנשים שמוסלמים מבינים רק כוח. אני בעד לנסות שיטה אחרת.

תודה לאדוני. תמה רשימת המציעים. כבוד השר עוזי לנדאו, בבקשה להשיב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת בן-סימון, הלוואי שהיינו מאמצים את החוכמה שלאחר מעשה לפני המעשה. איזה מין חוכמה זאת? וכבר אמר ראש הממשלה בגין המנוח,

חוכמה בדיעבד היא חוכמה. אתה רק מקבל החלטות בתנאים של אי-ודאות, ואתה טועה. אני שמח שהממשלה הקימה את ועדת-איילנד, צה"ל הקים, וגם את ועדת-טירקל, כדי לבחון במה טעינו. כבוד השר, ועדת-איילנד הוקמה על-ידי הממשלה? לא, אני תיקנתי את עצמי. הרמטכ"ל, נדמה לי, מינה את ועדת-איילנד. הטענות, כפי שאמר חבר הכנסת אברהים צרצור, שימוש בכוח רק כאופציה אחרונה, כך צריך להיות. וחבר הכנסת בן-סימון שואל: רק בכוח אפשר כאן להשתמש? הלוואי שלא.

השכנים שלנו לא שוויצרים ולא הולנדים. אתם אפשר לדבר. הדיון אתם לא הסתיים במלחמה. במדינות שיש בהן דמוקרטיה, שהן דמוקרטיות כבר יותר מ-100 שנה, ברוב המקרים אין מלחמה. אין אף מדינה ערבית במזרח התיכון הסובבת אותנו שהיא דמוקרטיה אמיתית, וחלקן מושפעות מאותו חלק של האסלאם שהוא קיצוני. השאלה היא לא רק אם אתה יכול לנהל אתו משא-ומתן ולהגיע לאיזה סיכום. הוא אומר: בכוח. לא אנחנו אומרים, הם אומרים. הם לא אומרים, הם כותבים בכל השפות שתרצו. הלוואי שהיינו יכולים לרקוד טנגו עם מישהו. מוכן מישהו לרקוד אתך טנגו? נסראללה ירקוד אתך טנגו? גם המתונים ביותר בלבנון, על-כורחם, חרירי, שרצחו את אביו, מתיישר עם הסורים. מישהו ידבר אתך? במזרח התיכון, לצערי הרב, אין רחמים לחלש. במזרח התיכון, כפי שאמר ראש הממשלה שרון, הטרור מריח חולשה. חבל שחבר הכנסת פלסנר איננו כאן, הוא ביקש לדייק. הוא דיבר כאן קודם. הסיבה שה"חמאס" עלה לשלטון היא שאנשי הרשות הפלסטינית הריחו חולשה, וכל מי שתמכו ב"חמאס" ידעו שהמדיניות שלו משמעה פרס לטרור. הוא לחץ את מדינת ישראל, הוא הביא לוויתורים, הוא הציג את הדברים, שישראל ברחה מעזה משום שהוא הפליא את מכותיו בה. ולכן, אסור לשכוח שבבחירות חופשיות הוא הגיע לרוב והקים את הממשלה. וזה לא הספיק. הוא עשה מהפכה בעזה. הוא לא אמר, כפי שאומר חבר הכנסת צרצור, שימוש בכוח כאופציה אחרונה. אצלו השימוש בכוח היה אופציה ראשונה, כשהוא ראה שזה אפשרי. ואם באירופה, חבר הכנסת בן-סימון, אם אנחנו מצטטים את קלאוזביץ, המלחמה היא המשך המדיניות בדרכים אחרות, במזרח התיכון היה קלאוזביץ כותב בספרו על המלחמה שהשלום הוא המשך המלחמה בדרכים אחרות. זה המזרח התיכון.

פנית אל היושב-ראש מג'אדלה ואמרת שזה לא נכון שהמוסלמים מבינים רק כוח. המוסלמים היום אומרים, עקב התנהגותנו, שהיהודים מבינים רק כוח, ואנחנו צריכים לשאול איך הגענו אל השפל הזה. חבר הכנסת פלסנר, היהודים מבינים רק כוח? כך עלה ה"חמאס" לשלטון, כך ולא אחרת, כשהוא נוקט מדיניות, זה לא בגלל ההתנתקות?

כבוד השר, רק שתדע.

נכון ש"חמאס" ניצח בבחירות עם 42%, אבל "פתח" היה מפולג וקיבל 58%. זה בחירות אזוריות, אז, שמע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בבחירות 1992 לימין היה רוב, מה לעשות? וה"חמאס" אחרי ההשתלטות בעזה, ירוצו בחירות ותראה עוד פי כמה יעלה הרוב. אני אומר לך עוד דבר: אומרים לך שירותי הביטחון שלפי הערכותיהם היום, אלמלא ישראל מטפלת בטרור ביהודה ושומרון, אין סיכוי לרשות הפלסטינית, אין סיכוי לאבו מאזן. איך אמר שרון?

והסיבה היחידה שהאפרוח המרוט הזה ממשיך להיות נשיא, זה שכוחות הביטחון של ישראל מטפלים בטרור,

זה נושא לוויכוח. אתה בטוח שאתה רוצה להשתמש בתיאור הזה לאבו מאזן בשלב הזה, כשר בממשלה? שרון אמר את זה לפני הרבה שנים.

אני חושב שדברים נכונים שאמר איש חשוב לפני שנים היו נכונים אז והם נכונים גם היום.

זה מייצג את עמדת הממשלה,

אני מייצג כרגע את עמדתי, ואני אומר אותה ואינני מסתיר את הדברים האלה. אני רוצה להוסיף, עד עכשיו זה היה כאילו מן הים הכללי וטיפה משלי, כפי שכותב חבר הכנסת חנניה רייכמן, אבל אני חייב פה גם בתשובתו של סגן השר מתן וילנאי על הנושא הזה, ואני מתחיל לצטט ממש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ככה כתוב כאן, אנחנו מקבלים אותך כפי שאתה. אני פה כרגע אומר את הדברים בתור קסטה, בתור, שליח נאמן. שליח נאמן.

12 ביולי, הגיש צוות מומחים בראשותו של האלוף מיל' גיורא איילנד את ממצאי תחקיר הפקת הלקחים ממשט "רוחות שמים 7" לידי הרמטכ"ל. עיקרי הדוח הוצגו לראשי הגופים, החילות והיחידות שהיו מעורבים במבצע ובפני שר הביטחון. הצוות הונחה לבדוק את ההיערכות למבצע, את שיטת הפעולה שנבחרה, את החלופות האפשריות לשיטת הפעולה, ההכנות המקדימות ואופן הביצוע. הממצאים כוללים הסקת לקחים בראייה מערכתית רחבה, ולא רק בתחום עצירת משטים בדומה לאירוע שהתרחש. להלן הממצאים: בתחום פעולת המודיעין קובע צוות התחקור כי לא מוצו כלל פעולות האיסוף האפשריות, וכי התיאום בין מודיעין חיל הים לאגף המודיעין לא היה מספק.

הוא הדגיש כי ספק רב אם פעולת מודיעין מיטבית היתה מביאה לתמונה מודיעינית מספקת. הצוות הצביע על הערכת חסר לגבי עוצמת האלימות. אני אוסיף כאן הערה משלי, חבר הכנסת בן-סימון: היתה הערכה לא נכונה, מה לעשות? התשובה שלך יותר מעניינת ממה שקראת עכשיו. חבל שקראת מה שקראת. אז אני אפסיק לומר דברים משלי,

יש יותר יצירתיות בתשובה הספונטנית שלך, שהיא אומנם ימנית, אבל מקובלת עלי, כי היא אמיתית. חבר הכנסת בן-סימון, מה זה ימנית? אתה בצד הימני? אתה חבר מפלגת העבודה.

היושב-ראש שלי אומנם בימין, אבל אני חבר מרכז-שמאל.

בסימן המונדיאל, אתה רצת עם חולצה, נדמה לי מספר 13 עכשיו? 14, בנבחרת מפלגת העבודה. נכון. היא נכדתה של מפא"י ההיסטורית. זה היה פעם שמאל, שמאל-מרכז. הלוואי שאנשי מפא"י ההיסטורית היו היום בליכוד. הם היו נחשבים קיצונים ימנים בליכוד. נכון. ואני רוצה לומר שגם אנחנו, אנשי הציונות משמאל ומימין,

הגיע הזמן שנעשה חשבון נפש יפה, צריך לחשוב מחדש על יסודותיה היהודיים והציוניים של המדינה הזאת. לעניין המשט, הדבר הראשון שצריך ללמוד מאבותינו דאז זה להפסיק להתנצל. וכאשר יש משט ומתנפלים עלינו מבחוץ, זה לא הזמן להתחיל להאשים זה את זה מבפנים. זה הזמן קודם כול לאחד שורות ולהפנות את כל כוחנו החוצה, קודם כול לפגוע ולהשיב לכל מי שפוגע בנו. איך כתוב בהגדה של פסח? רשע, הקהה את שיניו. שם יש שלבים. בתוך הבית נעשה את החשבונות בינינו, את התחקירים, נלמד איך להתכונן למשט הבא. אבל אני חוזר למתן וילנאי: בתחום הערכת המצב לעצירת המשט, נקבע כי היתה הסתמכות מוגזמת על תוכנית פעולה אחת, הגם שהיתה סבירה, בלי שהוכנה תוכנית פעולה לתרחיש מסוכן יותר. בתחום החלופות הטכנולוגיות, נקבע כי ביום ביצוע המשט לא עמדו בפני מקבלי ההחלטות חלופות מבצעיות אחרות לבד מהשתלטות. ככל הידוע, אין בידי אף מדינה בעולם יכולת לעצירה קרה בלב ים, וכל הטענות בהקשר זה שהושמעו לאחר המשט אינן מבוססות ואינן אחראיות.

ייתכן שניתן היה להגיע להבשלת יכולות בתחום זה, לו התחיל מראש

בעקבות זאת, הצוות המליץ להאיץ את התהליכים לבחינת חלופות בנושא. בתחום מאמץ הדוברות, נמצא כי שלב ההכנות וההיערכות למבצע היה טוב, אך הוצאת ההודעה, כמו גם הפצת סרטים, איחרו לבוא, וזאת בעקבות הצורך לשמור על אמינות, מחויבות ההודעה המוקדמת למשפחות הפצועים באורח קשה ושרשרת אישורים ארוכה ומיותרת מעל יחידת דובר צה"ל שנקבעה לאירוע זה. הצוות ציין לחיוב את עבודת הדוברות מייד לאחר האירוע, והדגיש את הצורך בתיאום בין צה"ל למטה ההסברה ומשרד החוץ. בתחום השליטה, נקבע כי מיקום המפקדים באירוע, לרבות נוכחות מח"י, מפקד חיל הים, כמפקד בים היתה נכונה והולמת את רוח צה"ל. נוכחותו הוכחה כיעילה בקבלת החלטות, הצלת חיים וכדומה. הצוות שיבח את נוהל הקרב בחיל הים, את ההכנות בתחומי השייטת, מפקדת החיל ומערך הלוחמה האלקטרונית, וקבע כי לוחמי השייטת פעלו כהלכה, באומץ לב, בתושייה ובמקצועיות, וכי החלטות מפקדי הצוותים היו נכונות. עוד קובע הדוח כי השימוש בירי חי היה מוצדק, וכי הפעולה כולה ראויה להערכה. הצוות ציין לחיוב את שלבי פינוי הנפגעים בים ובאוויר, לרבות פצועי ה"מרמרה", כמו גם את ההתייחסות הרצינית לנושא המשט ברמת המטה הכללי ובחיל הים, כפי שהתבטאו בכל ההכנות שנעשו. האלוף איילנד ציין לחיוב את הסיוע של כלל הגורמים המתוחקרים בכל הרמות בביצוע התחקור ואת מידת השקיפות שהופגנה.

תודה לאדוני. מה מציע כבוד השר? אני מציע להסיר את ההצעות מסדר-היום. תודה לאדוני. מה מציעים, חבר הכנסת שיח' אברהים צרצור? מליאה.

חבר הכנסת בן-סימון? אני אסתפק בדברים המקוריים של השר, לא בתשובה שהוא קרא.

נלך להצבעה. מי שרוצה להסיר, לפי הצעת השר, נגד, ומי שמציע למליאה, בעד. אנחנו מצביעים. עוד פעם, כבוד היושב-ראש, מה זה בעד? בעד זה מליאה, נגד זה להסיר.

אני בעד לוועדה. בעד זה לוועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 9, נגד, אין,

איזה ועדה? ועדת החוץ והביטחון.

ועדת ביקורת המדינה. ועדת החינוך. אולי לוועדת העלייה והקליטה? העלייה והקליטה, לדעתי, ועדת הכלכלה, כי זה עוסק בתחבורה ימית.

היות שיש יותר מהצעה אחת, זה יעבור לוועדת הכנסת להכרעה. תודה לכם. כלי שיט זה אמור להיות ועדת כלכלה. אדוני היושב-ראש, בקשר לנושא הקודם,

להעביר גם אותו לוועדת הכנסת, את הנושא שאני העליתי. שיירשם בפרוטוקול, כי אני דיברתי על ועדת הכלכלה והשר דיבר על ועדת הפנים. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אתה רוצה שנפעל בניגוד לתקנון? לא, אך ורק על-פי התקנון. אתה בתור משפטן יודע שצריך לכבד את התקנון. בוודאי. היות שנפלה הכרעה, אם ובמידה שהתקנון מאפשר, אני מבקש, אז אין בעיה. מזכירות הכנסת תטפל בבקשה שלך.

בקשתך הועברה לטיפול מזכירת הכנסת. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא: קביעת מיקום תחנת קבלת הגז מקידוח "תמר". כבוד שר התשתיות הלאומיות, חבר הכנסת ד"ר עוזי לנדאו, ישיב על הצעות לסדר-היום שמספרן 3667,

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, מובן שאני רוצה קודם כול להודות לחברי ששותפים אתי לדרך בנושא הזה, לחבר הכנסת דב חנין ולחבר הכנסת יוחנן פלסנר. אנחנו פועלים יחד בנושא הזה, וכמובן, גם חבר הכנסת מיכאלי וחבר הכנסת איתן כבל שנמצא אתנו, שגם הם חתמו על ההצעה לסדר-היום. אני רוצה כבר בראשית דברי, אדוני השר, לומר שאנחנו, אני מאמין שאני אומר את זה על דעת כולם, מברכים על כל גילויי הגז במדינת ישראל. אני חושב שכולנו צריכים לשמוח על כל גילוי של החברות השונות, של מדינת ישראל, של משרד התשתיות. כולנו באמת שמחים, זה עושה טוב לכולנו, והצלחתם היא הצלחתה של מדינת ישראל. אני באמת מקווה, מאמין ומתפלל שנגלה ויהיו עוד הרבה מאוד תגליות, ומדינת ישראל תיהנה מזה, וזה מה שחשוב. מובן שכאשר יש הרבה גילויים, וטוב שיש, ואני עוד פעם אומר את זה, חשוב מאוד להיערך נכון, ויש לי הרגשה שאנחנו לא נערכנו נכון בכל הנושא הזה של הגילויים. אני חושב שכבר ידוע זה כמה חודשים, אולי אפילו יותר, שיש גילויים. היו קודם כול בדרום, שם נערכו לא רע באשדוד, אבל כמובן, כאשר היו הגילויים בצפון, היה צריך מייד להתחיל ולראות איך נערכים נכון. אני חושב שהיו צריכים לעשות את הבדיקות מראש,

ולא לעשות כמה דברים מאוד מוזרים, ותוך כדי בדיקה יחד עם חברי ראינו כמה דברים מאוד לא מכובדים ולא נכונים. הבדיקות לגבי מיקום התחנה חייבות להתבצע, אדוני השר, על-ידי גורם מקצועי בלתי תלוי. אני יודע שהדבר נעשה בהתאם לחוקי המועצה הארצית לתכנון, אז זה חל על היזם, אבל במקרה הזה ברור שהיזם מוטה, הוא רוצה במקום מסוים. יותר מזה, במקרה הזה של "תמר" מותר לי להגיד שהמקום כבר נקבע מראש. איך ידענו? מאוד פשוט, אדוני היושב-ראש, החברה הלכה ועשתה כבר הסכם עם קיבוץ על אופציה לגבי קרקע.

שבמקרה הזה היה דבר שלא מקובל, שהמקום נקבע מראש. אדוני השר, אני בטוח שאתה יודע את המקרה של מעיין-צבי, שכבר מכרו אופציה של הקרקע, אגב בלי אישור של המינהל, שלא על-פי חוק, והם אפשרו לחברת הגז, אמרו להם: פה יש לכם כמה דונמים, 150 דונם, אולי אני לא מדייק במספר הדונמים. ראינו את ההסכם, ההסכם מונח בוועדת הפנים. זה דבר שלא צריך להיעשות. עוד לפני הבדיקות, כבר החברה היתה נעולה במקום,

הם ניסו לווסת את כולם לאותו מקום. זה דבר שהוא לא נכון,

ואני שמחתי לשמוע מהשר שהוא אמר: באזור הזה, זה גם עלי לא מקובל. אתה מתכוון לחוף דור? כן, במעיין-צבי למטה, בחוף דור בהמשך. היה מסמך שבו הם מכרו את האופציה ל"נובל אנרג'י".

הבאנו את ההסכם, שמנו אותו על השולחן.

הם לא מתכחשים לזה, הם אמרו שזו אופציה לכל מקרה על מנת להיערך. בסדר, אבל אני חושב שזה לא נכון לעשות את כך, וכדאי שבנושאים כאלה כבדים,

שמענו סקירות של אנשי מקצוע, שתהיה יותר מחוות דעת אחת. זה דבר נכון. אם היינו נערכים מהר מאוד ובאים עם שתי חוות דעת, אולי אפילו שלוש, מה לעשות, אלה פרויקטים אדירים, ויכול להיות שיהיו עוד פרויקטים כאלה, והנושאים הם מאוד מאוד מורכבים. אני חושב שטוב היה להסתמך על יותר מחוות דעת אחת. ושוב אני רוצה לחזור לעניין הזה. לא היה קורה כלום אם משרד התשתיות, כבוד השר לשעבר, נא לסיים,

שלוש דקות עברו. עברו שלוש דקות?

הנה, תסתכל. אתן לך עוד דקה. אני חושב שאם משרד התשתיות היה נותן לאנשי המקצוע שלו, מטעמו, להוציא חוות דעת, יכול להיות שהעסק היה נראה אחרת. וכמובן, חשוב שהמיקום יהיה, אני יודע שבכל מקום יגידו: לא אצלי, אצל השכן. וזה נכון, אני מקבל את מה שהשר אמר לי בשיחות פרטיות. אבל בהחלט צריך לראות איפה האופציה הכי פחות גרועה. אני מאוד מקווה שהמקום ייקבע, הכוונה לחוף,

יש אפשרות שלא נבדקה. עכשיו צריכים אולי לבדוק את הנושא של, כי טוענים אנשי מקצוע שבמים הנזק הוא קטן הרבה יותר.

יש נושא שצריך לבדוק, של אסדה ימית. אני מאוד מקווה שיעשו את זה כמה שיותר מהר. הזמן חשוב לכולנו. חייבים לעשות את זה. אני קורא בכל מקרה למועצה הארצית שימצו את הנושא, יעשו בדיקות יסודיות,

כי באמת עניין הזמן חשוב לכולנו. זה גז שנותן הכנסות למדינה. יחד עם זאת, צריך שזה יהיה בפיקוח מלא, עם כל אנשי המקצוע,

לא מטעם, אלא אנשים של משרדי הממשלה השונים. הבקשה שלי, אדוני היושב-ראש, היא שוועדת הפנים תמשיך לעקוב אחרי הנושא, גם על-פי החלטה שהיתה בוועדת הפנים. אני מאוד אודה לשר אם באמת יאפשר לוועדת הפנים להמשיך יחד אתך לעקוב ולעשות כמה שיותר מהר בנושא הזה,

תודה לכבוד השר לשעבר. ועדת הפנים לא יכולה להמשיך לעקוב יחד עם השר, כי יש הפרדת רשויות.

ועדת הפנים תעקוב מטעם הכנסת, וכבוד השר, מטעם הרשות המבצעת. השר בתמונה, מלא, וזה חשוב. כבוד חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה להמשיך את דבריו של חברי חבר הכנסת יעקב אדרי ולומר שנקודת ההתחלה שלנו היא משהו מאוד טוב שקרה לנו, ואנחנו כולנו שמחים על כך. מצבורי הגז שהתגלו מול חופי ישראל הם פתרון להרבה מאוד שאלות שהטרידו אותנו. אנחנו יכולים בהחלט להתקדם לכיוון של עצמאות אנרגטית. יש לדברים משמעות כלכלית גדולה, יש להם משמעות חברתית גדולה. אבל התגלית הזאת מחייבת את כולנו להחלטות. זה לא משהו שיכול לעבור בלי דיון, בלי חשיבה ובלי תכנון מאוד רציני. ההחלטות שעומדות בפנינו הן החלטות כבדות משקל. יש החלטות כלכליות-חברתיות. אני כבר העליתי מעל דוכן הכנסת, וזה נושא שימשיך להעסיק אותנו גם בתקופה הקרובה, את שאלת חלוקת ההכנסות, אם מתמלוגים, אם ממסים, אם בערוצים אחרים, בין הזכיינים לבין הציבור הישראלי, שבסופו של דבר צריך להיות זה שנהנה ממה שאנחנו פה גילינו. השאלה האחרת היא השאלה הסביבתית, הבטיחותית. זו שאלה שנדונה גם בוועדת הפנים, שאלה שהעסיקה גם את הוועדה המשותפת לבריאות וסביבה של הכנסת, ושאלה שסביבה התעורר מאבק מרשים של ציבור גדול של תושבים באזור חוף הכרמל. בעקבות אותו מאבק, אדוני השר, אנחנו פה בכנסת, 62 חברי הכנסת, חתמנו על מכתב יוצא דופן. 64. 65. אם הצטרפו עוד, אני שמח כמובן לשמוע. מתקנים אותי ואומרים שזה הגיע ל-65. אני שמח. בעזרתם של חברי חברי הכנסת יעקב אדרי ויוחנן פלסנר אני התגייסתי למלאכה הזאת, ופנינו אל המועצה הארצית לתכנון ובנייה בבקשה לבחון לעומקה את החלופה הימית, את החלופה של אסדה בים, שתבצע את עיקר הטיפול בגז שמגיע מהתגליות החדשות. פתרון כזה קיים בעולם, פתרון כזה מצליח בעולם. אנחנו שומעים שזה אולי ייקח קצת יותר זמן, זה בוודאי ידרוש קצת יותר כסף, אבל כסף יש פה הרבה. יש פה הרבה כסף, גם לזכיינים וגם למדינה, ואת הכסף הזה צריך קודם כול להשקיע בפתרון שיהיה בטוח, נכון, סביבתי, לא פוגע בנוף ולא פוגע בחיים ובבריאות של התושבים באזור. אני שמח שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה נענתה לפנייה הזאת והחליטה להוסיף את חלופת האסדה בים לרשימת החלופות שצריכות להיבדק. אדוני השר, זה נושא שמחייב מעורבות גם של הממשלה ובוודאי גם שלך אישית. אנחנו בוודאי רוצים שהבדיקה תהיה מהירה. אין שום אינטרס לעכב פה שום דבר. אנחנו רוצים בדיקה אובייקטיבית, מעמיקה, רצינית, מקצועית, של כל החלופות, בדיקה אמיתית של החלופה הימית, ואני מקווה שבסופו של דבר הפתרון שיימצא לא יגלגל את זה מאוכלוסייה אחת לאוכלוסייה אחרת ומחוף הכרמל לחוף עכו או לחוף אשדוד, כי לא זה העניין. הרי כל האנשים בכל החופים הם אנשים שיקרים לנו, בטיחותם, בריאותם, סביבתם חשובות לנו. השאלה היא למצוא את הפתרון הנכון, שאולי יעלה יותר, אבל יהיה נכון יותר מבחינת סביבה, מבחינת בריאות,

עם מינימום נזקים. בעיקר מינימום נזקים. תודה לאדוני. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. לזכות אדוני שלוש דקות. זה שאנחנו מאותה סיעה לא יעזור לנו? זה ישתלם בסוף. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כפי שפתח חברי יעקב אדרי,

שיהיה ברור כאן, אנחנו, כמו כל עם ישראל, שמחים על כל גילויי הגז, והלוואי שמדינת ישראל תמצא, בוא נאמר כך, שהבעיה הגדולה שלה תהיה איך להתמודד אחר כך עם העושר הגדול הזה, כדי שלא יקרה לנו מה שקרה בנורבגיה או בכל מיני מדינות כאלה,

כן, נורבגיה יחסית הצליחה להתמודד עם זה. הצליחה נהדר להתמודד עם זה.

הלוואי, קראתי באיזה מקום, בואו נגיד, הלוואי שנגיע למצב הזה. יחד עם זאת,

אתה מתכוון לומר את צרתם של העשירים.

אבל אתה יודע, גם העשירים מתמוטטים. אני לא רוצה שנגיע למצב הזה. אבל לגופו של עניין, אדוני השר, אני הייתי שותף כמעט בכל הדיונים ובכל המהלכים שהובילו החברים, הן בשדולה,

והן יעקב, גם כתושב האזור. מה שהטריד אותי יותר מכול, אני רוצה שתדע: קודם כול יש חוסר אמון מן המדרגה העליונה. זה דבר שאי-אפשר להתעלם ממנו. בוקר אחד מתעורר תושב ושומע שהולכים להקים לידו מפלצת. יכול להיות שאמרתי שבסופו של עניין כל אחד יתווכח ויריב, וירצה שזה לא רק יהיה בשכונה שלו, שזה יהיה בחצר שלו, כי זה כל כך נהדר. אבל בסופו של עניין כולנו יודעים מה המשמעויות של גז, מה המשמעויות של כל הדברים האלה. בוקר אחד אתה מתעורר ואומרים לך שהולכת לקום לידך מפלצת אדירה, אף אחד לא הודיע לך. אדוני השר לנדאו, אתה יודע את זה, כשדברים נעשים מאחורי הגב, גם אם הם הדברים הכי נכונים, הכי ראויים, הכי מתאימים, הם כבר לא שווים כלום. אנחנו אנשי ציבור, אתה ראש עיר לשעבר, יעקב ידידי, ואתה יודע מה המשמעויות של הדברים האלה. לנו יש נטייה,

הפוליטיקאים, לעשות את הדברים במחשכים, מתוך מחשבה שאולי יצליחו להעביר את זה, ותמיד קורה ההיפך הפתיחות של העולם רק עושה את הדברים הרבה יותר בעייתיים.

אני אומר לעצמי, הרי לא כל יום הולכים להקים פרויקט כזה. הנחת העבודה של כל אזרח במדינת ישראל, שכשאומרים לו: נבדקו כל החלופות, נבדקו כל החלופות, אני מניח שכל מי שעוסקים בעניין הזה הם אנשים חכמים ונבונים. את חלקם אני מכיר. ומי שיושב בוועדות התכנון והבנייה, הנחת העבודה היא שאלה אנשים שעושים את עבודתם. אם יש משהו שהיה ברור כל כך מלכתחילה, אני מפרגן לנו, חברי השדולה, לחברי ועדת הפנים,

שהזעקה שהקמנו לצדם של התושבים באמת גרמה לכך שהוועדה החליטה לקיים דיון חוזר בתהליך.

ממה נפשך? הרי הייתי מצפה שזה ייבדק מלכתחילה, כי יש כל כך הרבה דברים,

שהם לא רק בתחום טיפולך. הרי אתה נכנסת לפני שנה ורבע, אף אחד לא מבקש שתישא על גבך עכשיו את כל מה שהיה לאורך שנים במשרד. אבל עם זאת, הנחת העבודה שלי, שתמיד אני אומר, שזה רק מעצים את הבעיה של האזרח במערכת היחסים שלו עם השלטון אם אומרים לו: בסדר, נלך לבדוק, אולי יש כמה דברים שלא נבדקו לעומקם. זה מזכיר לי, ואני מסיים, אדוני השר, דבר קטן. בסוף כל אחד קרוב לעצמו. בשכונה שבה ההורים שלי גרים, לפני למעלה מעשור באו ממשרד התשתיות, אמרו: צריך להקים מכון ביוב. אמרו להם: אתם לא,

בראש-העין,

על-יד רחוב הרכבת. אמרו להם: תשמעו, עוד לא היה דבר כזה.

במטבח, כשיש הריחות של התבשילים, זה לא מריח יותר טוב מאשר כשהמכון יפעל. הביאו מומחים, אתם מכירים את זה, מסמכים, ועדות ודיונים. לא אספר לך אפילו מה המציאות, לא מומחים ולא סיפורים. בסופו של עניין זה מסריח, כי זה מכון ביוב, ואף אחד לא רוצה שמכון הביוב יהיה על-יד הבית שלו. אז אולי זה יכול לפעול בגרמניה, או במדינה אחרת, אבל בישראל, כשבסופו של עניין מקצצים את התקציב באמצע, זה מה שמקבלים.

תודה לאדוני. כבוד השר, אחרי דבריו של חבר הכנסת איתן כבל, אני חייב לומר,

אדוני השר,

חבר הכנסת מיכאלי. אבל אחרי דבריו של חבר הכנסת איתן כבל, אני רוצה לשתף אותך במשהו למען גילוי נאות. אני כל בוקר בשעה 05:30, 05:45, הולך על חוף שדות-ים, זה הרבה שנים. אני רוצה להעביר לך את התחושה של הפניקה של האנשים שהולכים שם כל בוקר. כי התחילו להפחיד אותם שעכשיו עובר לשדות-ים, וכבר היו שלוש-ארבע הפגנות בימי שישי. אנשים מבוגרים, חלקם הגדול עברו את גיל 70, ממש מרגישים, חשים, מתנהגים בפניקה. אני מזמין את כבוד חבר הכנסת מיכאלי. בבקשה. חבר הכנסת מקלב, אני מודה לך על שהגעת בזמן.

אדוני, אתה יכול להתחיל. חברי היושב-ראש היוצא והיושב-ראש הנכנס, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, ראשית כול, באמת הגענו לימות המשיח שהכנסת דנה בנושא, וצריך להודות לבורא עולם על כך שזיכה אותנו בהמצאה או בגילוי שהרבה מאוד שנים מדינת ישראל ציפתה לו, וסוף-סוף יש דברים, מתנות שמים. מתנות שמים. הרבה פעמים הקדוש-ברוך-הוא שולח לנו דברים טובים, וצריך לדעת גם איך להתמודד אתם. לא כל דבר טוב בני-אדם יודעים גם להתמודד מולו, וזה קרה לעם ישראל במשך הדורות. הרבה מאוד מתנות שעם ישראל קיבל, לא תמיד ידעו להעריך אותן, ובמקום להודות לקדוש-ברוך-הוא, באו לכפירה בצורה כזאת או אחרת,

חלילה שזה יקרה לנו. אני חושב, אדוני השר, שזכית באמת בתקופה שלך להתמודד עם סוגיה חשובה מאוד, סוגיה שהיא לא פשוטה, כפי שהציגו פה חברי במליאה. אדוני השר, היה דיון מאוד פורה ומעניין בוועדת הפנים, שחברי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת אזולאי, כבר יזם, באמצעות החברים שדיברו פה, גם דב חנין וגם יעקב אדרי וגם איתן כבל,

באמת טוב שהתחלתם כבר לדון בסוגיה הזאת, לפני שהמועצה הארצית אפילו ישבה ועוד לפני שהחלטות התקבלו. אדוני השר, אני חושב שבאמת אתה, בחוכמתך הרבה, אנחנו מעריכים את הכשרון שלך, אתה צריך להוביל פה מהלך שאולי, אי-אפשר לבוא אליך בטענות למה עד עכשיו זה לא נעשה, אבל מהלך שיהיה חכם, בהתחשב באמת גם בעושר הגדול שקיבלנו, אבל בנסיבות שהיום, כפי שחברי הכנסת דיברו פה, התושבים ברשויות שהופיעו בוועדת הפנים, ושלחו לנו באמת מכתבים, הם חרדים. חבר הכנסת כבל

שיש איזו בעיה של חוסר אמינות כלפי הרשות, כלפי המדינה, כאילו שהמדינה באה לעשות משהו נגדם. אני יודע שבוודאי למדינה אין כוונה כזאת, והמדינה, בשקיפות שלה, או בהצגת החלופות, המנכ"ל של המשרד, אדוני השר, באמת תיאר בוועדת הפנים כ-25 חלופות שנבחנו לפני שבאו והציעו מקום כזה או אחר. אני יודע שלמשרד אין כוונה בוודאי לבוא ולשלוף פתרון בשביל לצאת ידי חובה, או בגלל לחץ הזמן. אני הבנתי שיש לחץ זמן, ואי-אפשר למשוך פה את ההחלטה למשך עשור, כי אני מבין שהמאגרים הקיימים הם כבר כמעט לקראת הגמר שלהם, והמאגר החדש שהתגלה אמור להיכנס לשימוש בצורה כזאת או אחרת כדי שמדינת ישראל והעם היושב בציון ייהנו בצורה חיובית מאותה תגלית חשובה. לכן, אדוני השר, אני באמת חושב שאנחנו ככנסת וכנציגי הציבור, כנציגי אותן רשויות, כנציגי אותו ציבור שהיה מוטרד לשמוע מהמשרד שלך, צריכים החלטת ממשלה שתתקבל בצורה כזאת שנוכל לבוא ולגבות אותך ככנסת, שחלילה לא ניכנס פה לאיזו טעות, כשהטעות הזאת בסוף עלולה לגרור טענות כאלה או אחרות כלפיך,

שקיבל משהו בצורה חפוזה, או גרם לנזק שהוא אולי לפעמים בלתי הפיך.

אנחנו גם מברכים אותך על ההחלטה שבסוף אתה תצטרך לגבות ולקבל אותה יחד עם המועצה הארצית, וגם שההחלטה שתקבל יחד עם כל הגורמים הנוגעים בדבר תביא בסוף תועלת אמיתית לעם ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאלי. בבקשה, אדוני השר, אנחנו מצפים לדברי תשובתך בנדון. במקרה הזה לא נראה לי שיש הצעה אחרת, כולם כבר הציעו, כל הנוכחים פה. ככה נוכל לעבור מייד אחרי זה לסיכום. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני אתחיל מהסוף, אולי לפני שאגע בחלק מן ההערות שכמה מחברי הכנסת העלו.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לבחון את חלופת הקמת אסדה בים לטיפול בגז הטבעי שהתגלה ב"תמר" ו"דלית", ולבדוק גם חלופת מיקום למתקנים באזור "פרוטרום". משרד התשתיות הלאומיות נערך לבחון את החלופה הימית ואת חלופת "פרוטרום" בהתאם להחלטה. אנחנו לא הצבענו בעד ההחלטה, הצבענו נגדה. חשבנו שהחלטה אחרת נכונה יותר. אבל זאת החלטת המועצה ואותה נקיים, כרוחה וכלשונה. חבר הכנסת אדרי, כל הדברים, כפי שאמרת, נעשו על-פי החוק, לפי הנחיות המועצה לתכנון, ולא הסתפקנו רק במומחה של היזם. מומחה שלנו, בנפרד, הגיש את חוות הדעת שלו, ועל סמך חוות הדעת הזאת, מול החומר הנוסף שהיה בידינו, אנחנו הגענו למסקנה. אני חושב שההחלטה שלנו היתה נכונה,

ההצעה שלנו היתה נכונה.

שאולי הקושי הגדול שיש לנו היום כמערכת פוליטית בארץ, איך אמר את זה חבר הכנסת כבל? חוסר אמון ממדרגה ראשונה, חוסר אמון ממדרגה ראשונה של הציבור בכל מה שנוגע או נגוע בפוליטיקה. זה לא רק באנשי משרד התשתיות או באנשי המועצה הארצית לתכנון שיושבים ומקבלים החלטה, זה גם בנו. אלא שהיום אותם 63 חברי הכנסת שהיו חתומים על העצומה, אני מעריך את רגישותם, כל אחד חתם על העצומה כי הוא חשב שהוא עושה משהו נכון, גם כאשר נושאים הקשורים יובאו לשיפוט, הציבור יגידו עליהם, כמו עלי: מושחתים, נמאסתם. אנחנו היום באחת מנקודות השפל של המערכת הפוליטית הישראלית. לצערי, אנחנו עלולים להידחק לעתים לנקודות שבגלל זה נקבל החלטות לא נכונות, בגלל לחץ של הציבור במקומות שבהם אנחנו צריכים לעמוד בפני הלחץ ולהסביר

חבר הכנסת חנין, אמרת שהפתרון של אסדה בים אולי יעלה יותר, אבל יהיה בטוח יותר, יהיה בריאותי יותר, יהיה סביבתי יותר. אני חושב שכל הקריטריונים האלה חיוניים לכל פתרון אחר שיהיה, גם ביבשה. לא לשכוח, גם כאשר תהיה אסדה בים, בסוף יהיה איזה מתקן ביבשה, אולי קטן יותר, שיצטרך לקלוט את הגז הזה ולהוביל אותו הלאה. ולכן, מתקן על היבשה יהיה. ומכל מקום, לא נימלט מן המצב שבחופי מדינת ישראל, המצטמצמים והולכים, אנחנו נצטרך לקבל החלטות שבכל מקרה יהיו קשות. כל הדילמה של מדינה מתפתחת והולכת שאיכות החיים בה עולה ורמת החיים בה עולה זה איך אתה עושה את הדברים האלה עם פגיעה עד כמה שאפשר קטנה במשאבי טבע,

להשתמש בכמה שפחות אנרגיה. זה לא סיפור שהוא פשוט, אפשר גם לטעות, והדילמות כאן הן קשות. אני אולי רק אומר איזו בעיה עלולה כרגע להיווצר, ונצטרך לראות איך אנחנו מתגברים עליה, כאשר הצורך לבחון את עניין האסדה בים יעכב את הטיפול שלנו בכל הנושא לפחות בשנה, אפשר בשנתיים. כאן אתה עלול להיקלע למצב שבו בפער הזמן שבין הידלדלות הגז ב"ים תטיס" ועד שנוכל להזרים מחדש גז מ"תמר" יהיה פער זמן שלא יהיה לך גז. מאיפה תביא אותו? נשים רגע בצד את העלות הכספית, אבל יש לזה ודאי עלות סביבתית. אחת האפשרויות היא להפעיל חשמל בסולר, בכמויות חסרות תקדים של סולר, בהנחה שאנחנו נוכל להתאים או להתקין את הצנרת, את המכלים. אנחנו כרגע בוחנים את הנקודה הזאת. גם נצטרך להקים צנרת ומכלים, חלק יש, אבל נצטרך להוסיף ככל הנראה. אני רוצה להיות כאן זהיר. הדבר הזה עלול גם לדרוש הליכים סטטוטוריים, וגם הם דברים שלוקחים זמן. במלים אחרות, אנחנו חייבים לראות, בוודאי מי שרגישים לסביבה, איך לא נשרוף סולר, איך נשתדל לנצל את מתנת הגז שזכינו בה באופן כזה שנשתמש בה. איך אמר יעקב אדרי? אנחנו מברכים על כל גילויי הגז בישראל, והזמן חשוב לכולנו. צריך באמת ללכת, כמעט אמרתי בין הטיפות, איך לעשות את זה כך שלא נחמיץ יותר מדי בזמן, להשתמש בגז שעומד לרשותנו, ונעשה לכך שבאמת, בסיכומו של דבר, מן המתנה שניתנה לנו אנחנו נפיק את המירב. אני רוצה רק להדגיש כאן שמה שלכאורה נרמז במה שאמרת, יעקב, אני צריך לפנות באופן פורמלי, לא כמו אל יעקב ידידי, אל חבר הכנסת יעקב אדרי, כאילו המקום נקבע מראש. המקום לא נקבע מראש, שלא יהיה כאן ספק. אני אומר, לחברה היתה העדפה. לחברה אין כאן מעמד. החברה יכולה, והיא רשאית, ואולי היא חייבת, לטעמה, להתכונן לכל אי-הוודאויות שישנן, להיות בהסכם עם זה, להיות בהסכם עם זה. היא לא תמיד יודעת איפה זה יקום. מי שיכריע היכן דבר כזה יקום, או איפה יהיה האתר, זה רק המועצה הארצית לתכנון. אני יכול לומר שההנחיה שלי לאנשי המשרד שלי, אני עומד על כך שתהיה כניסה נוספת,

של גז למדינת ישראל. יש היום כניסה דרומית. ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה להתבסס על כניסה אחת בלבד. ביטחון אנרגטי, הכנסת גז, בוודאי שימוש בכמויות גדולות יותר של גז, אינך יכול להישען רק על כניסה אחת. בתחום הזה, משניתנה ההנחיה הזאת, היה מספר ניכר של חלופות בצפון. אני עצמי יצאתי לשטח כאשר היה נדמה לי בשלב כלשהו שזה בסוף עלול להיות בחוף דור. סיירתי בשטח, הגעתי למחצבת עין-איילה, והתחושה שלי היתה שאם זה יהיה בתוך המחצבה, זה יקטין את הסיכונים הסביבתיים, וזה ישרת באורח ניכר גם את הצורך הביטחוני. אני חייב לומר שאחרי שביקשנו לבדוק את זה יותר ועלתה צעקת התושבים באזור הזה השמימה, וישבתי עם מי שהיה פעם יושב-ראש החברה להגנת הטבע, אמרתי גם לך, וזה עוד היה לאחר שנפגשתי עם התושבים במשרדי, עם כל נציגי האזור הזה, הגעתי למסקנה שאולי כל עניין חוף דור הוא טעות,

שאלת אותי על קיסריה.

לדעתי, ושוב בלי להיכנס לכל הפרטים, שלא כדאי בקיסריה. זאת התחושה שלי.

מה שאז הצענו זה לבדוק את "פרוטרום", והיתה חלופה בחדרה שנבדקה על-ידי המועצה. אני אינני עומד על מקום ספציפי. אני רוצה חלופה צפונית. אני חושב שבכל מקרה תצטרך להיות חלופה צפונית כלשהי לצורך קבלת הגז הזה מן האסדה, היה ותהיה אסדה.

לטעמי, ההחלטה שנתקבלה,

ונבצע אותה כרוחה וכלשונה. אני חושב שעלולים כאן להיות מחירים כבדים יותר מכפי שחשבנו שיהיו כרוכים בזה. אני מקווה שנצליח למנוע ולחסוך את כולם. נצטרך כאן בוודאי לשכל הישר, ללב ולשיתוף הפעולה של חברי הכנסת. זה לא נכון, חבר הכנסת איתן כבל, שדברים נעשים מאחורי הגב. אנחנו שמנו הכול על השולחן, וגם כשאני יצאתי לבקר בחוף דור, אנחנו מסרנו על כך לעיתונות, אבל, אדוני

ואחר כך היה סיור של עיתונאים בכל המקומות.

המועצה הארצית לא בדיוק פעלה, התכוונתי לדבר הזה, לא שבוקר אחד זה קם. התקיימו דיונים, אני מניח,

אבל הרי התושבים יצאו לא לפני שנתיים. הרי דיון כזה אצלכם במשרד לא התקיים לפני חודש או חודשיים, זה תהליך שלקח לפחות שנה, שנתיים ואולי יותר מכך, אני לא יודע להגיד.

"תמר" התגלה בינואר 2009. חלק מראשי העיר טענו שהם לא ידעו. אני מדבר על אדם כמוני שקם בבוקר ופתאום נודע לו שבשכונה שלו הולך לקום, זאת כוונתי. מה זה פתיחות? כשאתה בא ומודיע וחושף את אנשי הרשויות ומנהל אתם משא-ומתן.

אני רוצה כאן ממש להדגיש בפני האנשים: לא הוסתר שום דבר. ההחלטה היא לא פשוטה. מי שרוצה להשתמש בזה, מוכרח להעביר אותו, ואנחנו נעשה ככל שנוכל בשיתוף פעולה. רבותי, הדילמות כאן אינן פשוטות. בוודאי מי שאיננו חובב טבע יש לו פחות דילמות, אבל לסביבתיים, לנו, יש דילמות לא פשוטות.

יש כאלה שחובבים את הכסף יותר מאשר את הטבע. אין כאן בעיה של כסף, בזה נעמוד.

זה בטיחות, זה ביטחון, זה אוויר נקי, זה סביבה, שאגב, תנאי להם זה שבאמת נשתמש בגז הזה,

מה האלטרנטיבה לו?

אבל יש שאלה של כסף. אדוני אולי יישאר. קודם כול יש שאלה של כסף, כי הזמן זה שאלה של כסף. כל אלטרנטיבה שלוקחת יותר זמן, שנה-שנתיים, המשמעות היא הפסד כספי. זה נכון. אם ידובר בשנתיים, זה עלול להיות יותר מזה, עלולה להיות לזה השלכה של כמה מיליארדים של שקלים בכסף. בהנחה שזה אפשרי. אנחנו גם את זה בודקים. אדוני, אם אני משקף את דבריך, אתה מציע להסתפק בדבריך. אני מציע, אבל אני מוכן לקבל הצעה של כל האנשים. אני מציע שוועדת הפנים, שהתחילה בדיונים, שזה יעבור לוועדה. אני רוצה להזכיר, מהדיווח שקיבלתי לגבי ועדת הפנים, בא המשרד והציג את העמדה שלו, ולא שמענו שם ערעור על העמדה שהוצגה מבחינה מקצועית בשיקולים שעמדו. אבל אדוני לא מתנגד. אני לא מתנגד, אני מקבל את זה.

אני מברך על כל דיון של ועדת כנסת בנושא זה. תודה רבה, אדוני. תודה תודה. אתה מייד תשוב לדוכן אחרי ההצבעה. זו הצעה לוועדת הפנים, הצעה שהתגבשה על-ידי מאן דהוא, וכולכם מסכימים.

ההצבעה היא: בעד, דיון בוועדת הפנים, נגד, הסרה מסדר-היום. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שהנושא יועבר לדיון בוועדת הפנים. תודה רבה לכולם, לכל המציעים ולכל המעלים את הנושא לסדר-היום. נעבור עכשיו לשאילתות לשר התשתיות הלאומיות. בבקשה, אדוני השר.

747, של חבר הכנסת אמנון כהן: תשלום מופקע על צריכת מים עקב תקלה, תעבור לפרוטוקול. חבר הכנסת אמנון כהן שאל את שר התשתיות הלאומיות ביום ג' באדר התש"ע (17 בפברואר 2010): מתושב ירושלים, שצינור המים על הגג שלו התפוצץ,

האומדנים הקיימים בשלב זה, זה נכון, אגב, ל-15 ביוני, השאילתא היא מ-30 במרס. לא ידעתי אם התשובה היא של אז או של היום. עדכנתי את זה במשך השנה. לא עדכנתי את זה מאז, עדכנתי את זה ב-15 ביוני.

כמעט ארבעה חודשים עברו מזמן הגשת השאילתא. מדי פעם הדבר הזה התעכב מסיבות שונות ומשונות, אף שהתשובה נכונה לכל תקופה, בכל פעם שהיינו צריכים לעדכן את זה. יש לך שאילתא רצה. יש לך מטר רץ. בכל מקרה, המספרים הם מעניינים: אין חיוב בהיטל, 73% מבתי-האב לא חויבו בהיטל, עד 100 ש"ח, 14%; 100 200 ש"ח, 6%; 200 400 ש"ח, 4.5%; 400 600 ש"ח, 1.5%; 600 1,000 ש"ח, 0.7%; מעל 1,000 ש"ח, 0.3%. הדבר החשוב הוא, שהרוב המכריע של המקרים,

לא חויבו בהיטל, ובהיטל של עד 100 שקלים, 14%. במלים אחרות,

שילמו פחות מ-100 שקלים. אתה אומר שזה מיליון תושבים, אבל בטח בבתי-אב זה פחות. יש כ-2.5 מיליון בתי-אב. 2.5 מיליון.

כ-1.9 מיליון בתי-אב נכללו באוכלוסייה המחויבת בהיטל. ההיטל הוטל בתקופה של כחמישה חודשים. 3. אומדן הסכום הכולל לחיוב עומד על 400 500 מיליון ש"ח. לאוצר המדינה הועבר עד היום סכום של 91.1 מיליון ש"ח. 4. חשוב לציין כי מהסכום שנגבה לא הועברו כספים למשק המים. הסכום כולו הועבר ומיועד לקופת המדינה.

באמת נתונים מפתיעים ומיוחדים. יש מה ללמוד ולנתח את הנתונים האלה. גם צריכים לבדוק מדוע מתוך 400 מיליון נגבו רק 90 מיליון. לכבודו יש אפשרות לשאלה נוספת. אבל אני לא מנצל את זה. אם כך, נעבור לשאילתא הבאה, שאילתא מס' 803, של חבר הכנסת זאב בוים: הצלת חוטם הכרמל,

תועבר לפרוטוקול. חבר הכנסת זאב בוים שאל את שר התשתיות הלאומיות ביום י"ז באדר התש"ע (3 במרס 2010): חוטם-הכרמל, הנקודה הדרומית ביותר של ההר,

רצוני לשאול: מה ייעשה למניעת הרס תבנית נוף ייחודית זו?

לפרוטוקול) מחצבת בנימינה היא מחצבה ותיקה שסיימה

למחצבה הוגשה תוכנית שיקום, ש/1249, אשר נמצאת בשלבי אישור סופיים. מטרת התוכנית שהוגשה על-ידי הקרן לשיקום מחצבות היא לשקם את שטח המחצבה לשם הקמת פארק

אני מניח שכשר התשתיות לא נוח לך עם זה, גם מבחינה ערכית, שאנחנו הטלנו היטל בצורת על אנשים והטלנו עליהם לחסוך במים. כבר הודענו אז, והיו אמורים לפני כן לחלק ולהרכיב את החסכמים. אנחנו כבר נמצאים בתחילת הקיץ השני, ואנחנו עדיין בלי החסכמים. יכול להיות שיש בעיות ביורוקרטיות. אני מרגיש שחוץ מהחיסכון במים, זה איזה מסר לא נכון לאנשים: אנחנו דורשים מכם לחסוך במים,

מה שמוטל עלינו,

כבוד היושב-ראש, אני בוודאי מסכים להערה שלך. חלק הוא החלק הביורוקרטי, אבל חלק לא פחות מזה הוא הביורוקרטי-משפטי. היתה כאן הערה קודמת של חבר הכנסת יעקב אדרי לגבי הזמן שכל נושא המתקן לקליטת הגז היה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה,

כל החלק הסטטוטורי, כל החלק של האישורים התכנוניים. פה, היציאה למכרז, עם התיקונים, עם ההסדרות שלו, עם הנוקדנות של המערכת המשפטית, היתה, קריעת ים-סוף איני יודע אם היתה קשה או קלה מזו. אני חושב שעם כל התיקונים שלנו בחוק התכנון והבנייה, יש לנו משהו יצוק של ביורוקרטיה בתוך הגנים שלנו ושל המערכת המשפטית המושלת בכיפה הזאת, ושם צריך לראות איך לפשט דברים.

בקריעת ים-סוף לנו היהודים לא היתה בעיה של מים. מתוך הקירות שתו את המים, ובלי היטל בצורת. שאילתא אחרונה של חבר הכנסת נחמן שי, 987, אף היא תועבר לפרוטוקול. אני שמח, כי כרגע אני לא מוצא אצלי את נוסח התשובה. בסדר, הוא יראה את זה בפרוטוקול. חבר הכנסת נחמן שי שאל את שר התשתיות הלאומיות ביום כ"ז בסיוון התש"ע (9 ביוני 2010): הובא לידיעתי כי קיימת תוכנית להקמת חווה לזיקוק ולאחסון גז בחוף הכרמל, במרחק מאות מטרים ספורות מיישובים באזור. רצוני לשאול: 1. האם נכון כי השיקולים לבחירת המקום

והמקום נבחר בהתעלמות מגורמי הסביבה והסיכון? 2. האם נבחנו גורמי הסיכון? 3. מה ייעשה

לפני כחצי שנה,

מדינת ישראל סערה בעקבות שרפה של שטיח וספרי קודש במסגד בכפר יאסוף. אנחנו שמענו פה דברים קשים מאוד,

כלפי אותו

היו יכולים לעצור את הדמעות מול המראה המאוד-מאוד קשה שראינו לנגד עינינו. לאחר כמה זמן, היה גם בנבטים. בבית-העלמין בחברון זה קורה חדשות לבקרים. לקח את זה על עצמו צוות חקירה במשטרת העמקים, אני חושב, ולאחר כשבועיים ימים נמצאו הפורעים. ועכשיו אני רוצה לומר מה הבעיה הכפולה שהיתה בסיפור הזה, ואני רוצה להתמקד בסיפור הזה של מרחביה. הבעיה היתה כפולה: קודם כול, היה מדובר בצורך לשקם את בית-העלמין. מצבה עולה סכום כסף. היה שם סיפור של משפחה אחת, אותה משפחה שאמרתי שיש לה שם חמש מצבות, ובמושבה יש בן שאיבד את אביו חודשים ספורים לפני כן, והיתה מצבה במקום.

וההורים של אביו, וההורים של ההורים, חמש מצבות נופצו עד היסוד. נדמה לי שהמצבה של האמא נמלטה מפניהם, כי היא היתה במקום גלוי. הבחור הזה אומר: מאיפה אני אביא את הכסף כדי לתקן את כל המצבות האלה? הם עומדים בוכים מול החילול הנורא. אמרתי להם: אל תדאגו, ייתפסו הפורעים. או שהם ישלמו בהליך אזרחי, ואם מדובר באירוע על רקע לאומני זה הרבה יותר פשוט, יש מס רכוש, שישלם בעבור הנזק. כפי שכבר אז חשבו, יש שם כפר סמוך, כפר סולם. הפורעים שנתפסו לאחר מכן היו מאותו מקום. זה לקח למשטרה קצת זמן, צריך לציין לשבחה של המשטרה בעניין הזה. אבל מה שתמוה בעיני זה ההחלטה, והקריטריונים של ההחלטה. המשטרה החליטה שלא מדובר באירוע על רקע לאומני. הדבר הזה אילץ אותי להביא את זה כאן לוועדה לדיון מהיר, אני רציתי להביא את זה לדיון מהיר בוועדת הפנים, כדי לדון בקריטריונים,

אבל שלחו את זה לוועדת הכספים. יושב שם יהודי יקר בשם הרב גפני, והוא מצא את הדרכים איך לשלוח לשם את סכום השיקום בלא שיצטרך מישהו לתת תשובות על השאלות.

אני מודה לך, חבר הכנסת כבל, על המחמאה שנתת לשר גפני,

גם אורי מקלב פה, אז הוא כבר קיבל את המחמאה. טוב, אתה יודע שמחמאות גם אתה תקבל כשיגיעו לך. אז מגיעות לו מחמאות, כי הוא באמת החליק את העניין, צ'יק-צ'ק פתר. אני לא יודע איך הם דיברו שם, אני לא מבין את השפה שלהם, היה חשב מפה, יועץ משפטי מפה, אני לא יודע איזה סעיפים הם מצאו, והכסף שוחרר בלי בעיה. היה צריך את ההליך הזה, שאני מבקש דיון מהיר וכן הלאה, לצערנו הרב בית-העלמין היה מחולל יותר מחודשיים. יותר מחודשיים. אבל אני חוזר אל שאלת היסוד, באה לפה מזכירת היישוב, הגיע לכאן ראש המועצה אייל בצר, ראש המועצה האזורית מנהלל, מראים את התמונות הקשות, מראים כתובות נאצה, Jews מה שמראה שכל הסממנים הם לאומניים. יותר מזה, אם הייתי יכול לשאול שאלה, הייתי אומר: בבקשה,

שזה ונדליזם? תראו לי בבקשה אירוע ונדליזם דומה. לא דומה, חצי מזה, שמחולל כזה נזק, במשך שעות ארוכות, ומשקיעים כזה מאמץ של לקיחת אבני בזלת וניפוץ של מצבות בעובי של יותר מ-10 סנטימטרים. מישהו צריך פה המון-המון מוטיבציה, שנובעת מאיזה מקום. אני מבין שזה בא מתוך הרצון, שיכול להיות שיש מאחוריו חשיבה, ואני לא בטוח שאני מתנגד לה, אבל אני בטוח שזה דבר שצריך לבוא לידי דיון. אולי בא באיזה מקום, אולי זאת התשובה שתהיה לך.

אם יש אירועים על רקע לאומני, אנחנו לא רוצים לומר את זה, אנחנו לא רוצים ללבות את זה. ואז אני שואל את השאלה: האומנם? האומנם אנחנו לא מלבים את זה? האומנם ברגע שאני מעניש אותו ענישה פלילית כזאת ואחרת, הרי מה זה לנפץ? אם הדורסים של בלחסן דרסו,

וקיבלו שלוש שנים, מן הסתם הם ישלמו מחיר הרבה פחות כבד. אני מקווה שהמחיר הכבד שהם ישלמו, שאכן המדינה תשית עליהם את הפיצוי הכספי, ודי לי בזה, כי זה באמת יהיה הרתעה כלשהי. אבל אני אומר שאם יש בעיה של הסתה, אם יש בעיה של מקום שבו רוחשת שנאת ישראל, אם אנחנו לא נייבש את הביצות האלה, אם אנחנו לא נזהה אותן, זה סוג של הטמנת הראש בחול. לכן אני מעלה את הדבר הזה שוב. שוב, בבית-העלמין בנבטים זה אותו סיפור.

העתיק בחברון ובית-העלמין שהיום משמש את יהודי קריית-ארבע, אף הוא נשרף כמה פעמים, וכל פעם המשטרה אומרת: זה ילדים,

באמצע הלילה זה ילדים? האם באמת אנחנו טומנים את הראש בחול בכוונה? מה יהיה כשנוציא את הראש משם? האם לא כדאי לטפל בדבר מן השורש? לא באלה שעשו, אלא במקום שבו אותה ביצה מגדלת את הדברים האלה? לפנות אל הראשים של האנשים, לומר להם, להסביר. אבל ברגע שאני אומר שזה ונדליזם, זה סוג של הקלת ראש, שאני חושב שמדינה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה.

תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי, וגם על העמידה בלוח הזמנים. בבקשה, כבוד השר עוזי לנדאו, במקום השר לביטחון הפנים, דברי תשובתך. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בן-ארי, אני משיב בשמו של השר לביטחון הפנים איציק אהרונוביץ. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי ביקש לדון באירועים של חילול בתי-עלמין במרחביה ובנבטים. אירועי חילול קברים הם חמורים, והמשטרה פועלת למיצוי החקירה ולהבאתם של העבריינים לדין, ככל שקיימים מובילים ראייתיים בחקירה. מבירור הפרטים עולה כי בבית-העלמין במרחביה נגרם נזק בהיקף גדול, חוללו בו כ-50 קברים בכך שנופצו ורוססו עליהם כתובות בתרסיסי צבע. החקירה הובילה לשמונה חשודים מכפר סולם, הכפר השכן. נעצרו שבעה קטינים ובגיר אחד, כפי שאמרת. הוגשו כתבי-אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים על-ידי פרקליטות מחוז הצפון, וכל המעורבים עדיין במעצר. באשר לבתי-העלמין בנבטים, הרי ב-16 במאי חוללו כמה מצבות בבית-העלמין, החקירה בנושא מתבצעת באמצעים גלויים וסמויים. לסיכום, משטרת ישראל ואני, השר אהרונוביץ, כשר הממונה עליה, רואים בחילול המצבות תופעה חמורה, שיש לפעול במלוא האמצעים כדי למגרה ולמצות את הדין עם העבריינים האחראים לה. תודה רבה.

אתה מציע להסתפק בדברי תשובתו של השר?

תודה רבה. אנחנו נעבור להצעה לסדר-היום הבאה, של חברת הכנסת חנין זועבי, לא נמצאת. ההצעה הבאה לסדר-היום, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, גם הוא לא נמצא.

נעבור להצעה האחרונה שעל סדר-היום, של חבר הכנסת דוד אזולאי: החפירות ביפו וחילול קברי יהודים, הצעה מס' 3704. השרה המשיבה,

לא הודיעו אחרת. השר עוזי לנדאו לא קיבל לענות תשובה גם כאן. אדוני היושב-ראש, שלום, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, זאת הצורה, זה היחס, ככה מתייחסים לקודשי ישראל. לוקחים נושא כל כך חשוב, הנושא של חילול קברי קדמונים, שמים אותו בסוף סדר-היום, זה הדבר הכי פחות חשוב, הדבר לא חשוב מבחינתם. אין שר שמשיב. אז אני אומר, אדוני היושב-ראש, זה מעיד כאלף עדים על היחס המזלזל במה שקשור לקודשי ישראל. אני רוצה בהזדמנות הזאת להביע את מחאתי על כך שאין כאן שר עונה, שהנושא הזה מגיע לסוף סדר-היום כדי שאנחנו לא נעלה ולא נדבר על העניין הזה, אבל אני מודיע לך,

למרות הכול ובכל זאת, החלטתי להעלות את הנושא הזה. אני באתי כאן, יש גם אפשרות להעביר את זה לשבוע הבא. לא לא, אדוני, אני כבר עליתי. כל אחד חושב,

מחללים קברים, אז מה יקרה, לא יקרה שום דבר. ואני רוצה הפעם לדבר לפרוטוקול, אני רוצה לדבר אל מצפוני, כיהודי שעשה את כל ההשתדלות. כשאני רואה את האנשים האלה שנאבקים במסירות נפש נגד אלה שמחללים את קברי הקדמונים, אני פשוט אומר לך, לפעמים אני עומד נדהם ממסירות הנפש של האנשים האלה, שמוכנים למסור את עצמם על מנת לבלום בגופם את חילולי הקברים האלה. אדוני היושב-ראש, בשם סיעת ש"ס, בשם הרבנים המכוונים את דרכה של התנועה ובראשם מרן הרב עובדיה יוסף, ובשם הציבור החרדי, בשם הציבור שההיסטוריה היהודית יקרה ללבו, ובשם שמים, באתי לכאן להביע את מחאתי, מחאה על כך שבמדינת ישראל מחללים קברים, מחאה על כך שחברה מסחרית לא חסה על כבודם של הקדמונים, מחאה על כך שרשויות השלטון לא עושות מאומה כדי לעצור את המנוולים את המתים. ובד בבד אני מכאן רוצה בסוף דברי לחזק את ידיהם של כל אלה ששותפים למאמץ לעצור את הסחף, ואני קורא לשרת המדע לעשות מעשה, וכבר אמרו לפני שחברה שלא מכבדת את המתים, יבוא יום וגם תפגע בחיים. אני מוחה על שתיקת הממשלה, על חטא החפירות ועל החילול המחפיר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה בכך בעצם להביע את מחאתי על כל הדבר הזה, והדבר שהכי חורה לי, כאשר מחללים בית-קברות בחוץ-לארץ, אנחנו מייד נזעקים, ומה הטענה שלנו? זה אנטישמיות, זה חילול קברי קודש, אבל כשזה קורה בישראל אנחנו עוברים לסדר-היום, לא קרה שום דבר. אני מאוד מקווה שהמחאה שלי, שאמרתי כאן, תגיע לאוזניים קשובות,

יתייחסו לנושא הזה כאל דבר חשוב, יקר ערך מבחינת עם ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה על עמידה בלוח הזמנים. אני באמת רוצה להגיד לך שמכיוון שאין תשובת שר, באמת זעקתך, והעלית נושא חשוב מאוד, תגיע למרחוק, תרתי משמע, ושלא יהיו כדומן על פני האדמה, העלית נושא זה גם בימים מיוחדים אלה.

אדוני היושב-ראש,

אדוני היושב-ראש, מכיוון שהנושא כאוב, ואני מודה לחברי חבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, שהעלה את הסוגיה הזאת, ומכיוון שבאמת מדובר בנושא רגיש, ואנחנו כיהודים דואגים לנפטרים שלנו ולמתים שלנו בחוץ-לארץ הרבה יותר מאשר דואגים כנראה בישראל, וכנראה לממשלת ישראל או לשרים שמטפלים מטעמה בסוגיה הזאת לא חשוב לבוא ולהשיב לנו על הסוגיה הזאת.

אדוני היושב-ראש, הייתי מבקש, מכיוון שאני לא רוצה שזה יישאר בחלל המליאה בלבד, אלא נביא את זה לבירור נוסף בוועדה, הייתי מציע להעביר את זה לוועדת הפנים ושם נמשיך לדון בסוגיה החשובה והיקרה הזאת.

אם כך, אנחנו נצביע. בעד זה בעד דיון בוועדת הפנים, נגד זה הסרה מסדר-היום. חברים, בבקשה.

ההצעה להעביר את

בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא: החפירות ביפו וחילול קברי יהודים, של חבר הכנסת דוד אזולאי, תעבור לדיון אצל יושב-ראש ועדת הפנים דוד אזולאי, אני מקווה עוד במושב הזה, בכינוס הזה. אומנם אני הודעתי שהנושא הזה הוא הנושא האחרון בסדר-היום, אבל אנחנו לא נעשה את זה פעמיים לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אנחנו נזמין אותך להעלות את ההצעה לסדר-היום: מעורבות האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים בשנת 2009, הצעה מס' 3644. גם שר התחבורה

הוא המתין הרבה זמן גם בשביל השאילתות וגם בשביל ההצעה לסדר-היום. אני רק מבקש לראות אם אפשר לצמצם בזמנים, גם אני לקחתי מילוי מקום של סגן יושב-ראש בהנחה שזה ייגמר יותר מהר,

נאזן את הדברים. שר התחבורה, מר ישראל כץ, חבר הכנסת זחאלקה מעלה הצעה לסדר-היום בנושא: מעורבות בתאונות דרכים של האוכלוסייה הערבית. אתה רוצה להמשיך לשמוע את זה ממקומך, או שאתה רוצה לכבד אותנו, לשבת בשולחן הממשלה, שיהיה גם שר שיושב בהצעות לסדר-היום? תודה, אדוני. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני באמת מתכוון לדבר בקצרה. אני לא אחדש לשר, לדעתי, שום דבר מבחינת הסטטיסטיקות. נעשו בנושא הזה מחקרים רבים, או לפחות המחקרים הסטטיסטיים ידועים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על השנה שעברה, ולפי נתוני הלשכה על שנת 2009, 27% מהנפגעים בתאונות דרכים, 34% מההרוגים, הם ערבים. אם נביא בחשבון ששיעור האוכלוסייה הערבית בתושבים הוא 18%, אז אנחנו מדברים על מספר כפול. הנתון הזה חוזר על עצמו בשנים האחרונות. ב-2007 מספר ההרוגים היה 169, שזה 39%; שנה אחר כך היה קצת פחות, אחר כך קצת יותר, הנתון וכל המחקרים שנעשו, ויש בידי מחקרים רבים, של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, "אור ירוק", גם מחקרים של חוקרים רבים, כולם מצביעים על אותה מגמה. כל המחקרים, כבוד השר, מצביעים על כך שיש בעיה של תשתיות לקויות, של מצב הכבישים, של מחסור במדרכות. יש היפגעות, יש הרבה תאונות של רכב יחיד, שמצביעות, בדרך כלל הן כלי מובהק לבדוק את מצב התשתיות,

לא תאונה בין שני רכבים אלא של רכב יחיד. יש פגיעה גדולה יותר בהולכי רגל, שגם היא מצביעה על תשתיות לקויות,

בתמרורים ועל מחסור במדרכות. מעבר לכך, החינוך לזהירות בדרכים הוא לא במצב טוב: גם בבתי-הספר וגם בתוכניות להדרכה, בעיקר של נשים, שהן מורות-דרך בבית בנושא תאונות דרכים, הוא לא מספיק. אחת הבעיות החמורות ביותר היא בעיה של תאונות חצר, ושם שיעור הנפגעים ביישובים הערביים הוא פי-שניים, פי-שלושה, פי-ארבעה ולפעמים פי-חמישה יותר משיעורם באוכלוסייה. אחת הסיבות לכך היא שהנהג, בעיקר בגלל מחסור במקומות חנייה לרכבים גדולים, למשאיות, הנהג חוזר אחורה ולא רואה, שדה הראייה שלו לקוי וככה נפגעים בעיקר ילדים. שיעור הילדים הוא מאוד-מאוד גבוה, בעיקר גילאי 0 4, אבל גם גילאים גבוהים יותר. הבעיה היא קשה, ואני רוצה להגיד בקצרה שהנושא הזה מצריך טיפול מיוחד. כלומר, הטיפול הכללי, אפילו אם הוא ניתן לאוכלוסייה הערבית בצורה שוויונית, כלומר את התוכניות הקיימות מעבירים גם באוכלוסייה הערבית,

צריך העדפה מתקנת. היות שהבעיה חמורה יותר, היא מצריכה טיפול ממוקד. גם המטרות שהציב משרד התחבורה, להקטין בתוך חמש שנים בשליש את מספר ההרוגים בתאונות דרכים, לא ניתנות להשגה בלי שיהיה מאמץ ממוקד לטיפול בתאונות דרכים ביישובים הערביים. אני מקווה לשמוע מהשר משהו על התוכנית הזאת.

תודה רבה, תודה רבה גם על העמידה בלוח הזמנים. כבוד השר, שר התחבורה ישראל כץ, בבקשה. התשובה היא על-פי רוב כפי ההצעה, אז כנראה היא תהיה יותר מקוצרת, עם בשורות טובות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה בנושא מעורבות האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים בשנת 2009. חבר הכנסת זחאלקה פירט כאן, אכן, חלק מהסטטיסטיקות בנושא. המגזר הערבי מהווה כ-20% מאוכלוסיית המדינה.

בשנת 2008 היוו הרוגי המגזר הערבי בתאונות דרכים כ-36% מבין כלל ההרוגים. בשנת 2009 היינו עדים לירידה משמעותית בתאונות ובהרוגים בתאונות הדרכים ביחס לשנים הקודמות. ירידה משמעותית נרשמה גם בקרב הערבים, במגזר הלא-יהודי, ששיעור מעורבותם במספר ההרוגים פחת באופן יחסי בכ-13%.

גם לאחר ירידה זו המעורבות הגדולה של בני המגזר הערבי בתאונות דרכים עדיין גדולה, ויש לטפל בכך. על-פי הנתונים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשנת 2009 נהרגו 129 בני-אדם מהמגזר הלא-יהודי. אף שנהגים מהמגזר הערבי מהווים כ-14% בלבד מכלל המורשים לנהוג, הם מהווים 46% מכלל הנהגים

בתאונות הדרכים, לא מכלל ההרוגים, מכלל הנהגים ההרוגים בתאונות דרכים. זהו נתון מדאיג ביותר.

על-פי בדיקה שביצעה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שיעור ההרוגים בתאונות דרכים מסוג התנגשות חזית אל צד והתנגשות חזית אל חזית גבוה יותר בקרב המגזר הערבי. על-פי המחקרים של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, היפגעות בני המגזר הלא-יהודי נובעת משתי סיבות מרכזיות:

הזנחה רבת שנים של מערכת התשתיות התחבורתיות ברשויות המקומיות של יישובי המגזר הלא-יהודי, והשנייה, חוסר מודעות והתנהגויות מסוכנות היוצרות מעורבות גדולה בתאונות דרכים בשל הגורם האנושי. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פועל במגוון ערוצים על מנת להתמודד עם סוגיה זו:

תשתיות, המשרד משקיע

תקציב בהיקף של כ-200 מיליון שקלים בפרויקטים רבים מאוד בתוך היישובים הלא-יהודיים, בדגש על תשתיות בטיחות ותשתיות כלליות. מדובר בתקציב משמעותי ביותר, שהוא גדול יותר מכלל התקציב שמוקדש לפרויקטי בטיחות ביישובים היהודיים כולם.

התקני בטיחות,

בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ביצעו בשנים 2008 ו-2009 פרויקטים שבהם מופו כל נקודות התורפה הבטיחותיות ביישובי המגזר הלא-יהודי. לאחר המיפוי בוצעה הקמה של התקני בטיחות, סימונים ותמרור ביותר מ-100 רשויות של המגזר, בעלות של יותר מ-22 מיליון שקלים.

פעילויות להתמודדות עם הגורם האנושי, בנוסף, הרשות הלאומית מבצעת פעולות הסברה, חינוך והדרכה רבות בבתי-הספר ובגנים, הדרכת הורים ואנשי מקצוע, פעילות עם אנשי דת ואנשי רוח מהמגזר, הרחבת פעילות משמרות הבטיחות, פעולות הסברה בקופות-חולים ובתחנות טיפת-חלב המשרתות את בני המגזר, במטרה לחדד את המודעות לסכנות הדרך ולצמצם את השפעת הגורם האנושי. שיעור הילדים ההרוגים בתאונות דרכים

הנתון מדאיג במיוחד בנושא של תאונות חצר, שבהן נהרגו בשנה שעברה שבעה פעוטות בני המגזר. זו אומנם ירידה של כ-50% במספר ההרוגים בתאונות אלה לעומת שנת 2008, אך זהו נתון איום וטרגי. על מנת להתמודד עם תופעה זו התבצעו פעילויות הדרכה בכ-18,000 בתי-אב, בדגש על המגזר הבדואי, במטרה להעלות את מודעות הציבור לתאונות חצר ולמניעת היפגעות ילדים. אני תקווה כי מאמצים רבים אלה יישאו פירות ומגמת הירידה במספר הנפגעים ובמעורבות של בני המגזר הלא-יהודי בתאונות דרכים תימשך גם בשנים הבאות. אני יכול לומר שהשנה, בחצי השנה הראשונה, יש ירידה יחסית במספר ההרוגים. היתה ירידה יותר גדולה, אבל לצערי היא הצטמצמה, וכיום יש ירידה של 1%. יש עד כה 71 הרוגים, כאשר בשנה הקודמת, שהיתה שנת ירידה משמעותית, היו 72 הרוגים עד לתקופה הזו במגזר הלא-יהודי. אגב, ביישובים היהודיים, במגזר היהודי, יש 129 הרוגים במקום 112. זו עלייה, זה 17 הרוגים יותר, עלייה של 15%. סך העלייה הוא 11%. כלומר, באופן יחסי יש שיפור יחסי. הוא היה יותר משמעותי, לאחרונה,

אנחנו, כמו שאמרתי, משקיעים בצורה חסרת תקדים. מעולם לא היתה השקעה כזאת בתשתיות ותשתיות בטיחות בתוך היישובים הלא-יהודיים. זה דבר שניכר וידוע. עושים את זה ללא הבחנה, בכל היישובים, מול ראשי הרשויות. אני חושב שביקרתי בהרבה מאוד מקומות, פגשתי הרבה ראשי ערים, ואנחנו עושים את זה בתיאום עם ההנהגה המקומית, תוך התייעצות לגבי סדר העדיפויות. כבר החל הביצוע, ואין ספק שבהמשך השנה ובשנה הבאה הדברים ייראו עוד מעבר למה שנראה כעת. כמובן, כל התשתיות הכלליות בנתיבי ישראל שאנחנו מקימים, כבישים, רכבות וכל השאר, כוללות את כל היישובים, אם בגליל, אם בנגב ובכל חלקי הארץ. כולם עתידים ליהנות, ויש לזה גם השפעה, מלבד השפעה לאומית וכלכלית, גם השפעה חברתית והשפעה לא פחות חשובה בנושא המאבק בתאונות הדרכים, שימוש מוגבר בתחבורה ציבורית. אנחנו התחלנו כרגע בביצוע הכנסת תחבורה ציבורית בכל היישובים הלא-יהודיים במדינת ישראל. אמרתי את זה גם כאן בכנסת. אם יש תחום שהיה בו הבדל משמעותי, שכאשר הממוצע ל-1,000 באוכלוסייה הכללית זה חמישה אנשים שמשתמשים בתחבורה הציבורית, על כל 1,000 איש, ביישובים הלא-יהודיים זה ממוצע של חצי

מתוך 1,000 שמקבל תחבורה ציבורית. אנחנו הולכים להשוות את זה. אנחנו הקצינו 100 מיליון שקלים על מנת לטפל בנושא הזה. אנחנו תיאמנו עם הרשויות המקומיות ואנחנו הוצאנו כבר את הפרויקט לדרך. הוא ייצור, לדעתי, מהפכה מאוד משמעותית: ייכנסו קווים לתוך היישובים, בין היישובים לבין המוקדים העירוניים הגדולים, דבר שיאפשר נגישות טובה יותר ובטוחה יותר לאוכלוסייה הערבית, הדרוזית, הבדואית, הצ'רקסית, שככלל, ככלל, רמת התשתית שם נמוכה יותר ורמת התחבורה הציבורית נמוכה מאוד מאוד. אנחנו גם רואים בזה חשיבות, אדוני היושב-ראש, בנתונים הכלליים של מדינת ישראל. שיעור הנשים הערביות שנמצאות במעגל העבודה הוא כ-23%. זה נתון שהוא נמוך בהרבה מהנתון של תעסוקת נשים ערביות. כלומר, במדינות ערביות הוא מגיע למעל 60%, ואין סיבה שזה יהיה כך. אחת הסיבות היא גם בעיה של נגישות. אנחנו מקווים שבאמצעות הגברת התחבורה הציבורית גם יתאפשר ליותר נשים, וגם לאחרים, לצאת לעבודה. כל זה רתום, כמובן, לדגל של המאבק בתאונות הדרכים שאנחנו פועלים בו, עם דגש מיוחד במגזר.

אדוני מציע להסתפק בדברי תשובתו?

אבקש הצעה אחרת. אתה מבקש הצעה אחרת? אתה מציע ועדה? אתה מסכים לוועדה? התשובה מפורטת, אבל אם רוצים,

מציע להסתפק בדברי תשובתך. צריך להזמין ראשי רשויות, המועצה הארצית לתאונות דרכים. אני חושב שהעבודה מתבצעת, אפשר להסתפק. גם המציע עצמו יכול להסתפק בתשובה, היא מאוד מפורטת.

מכבד את התשובה, אבל אני חושב, בשביל ללכת הלאה ולרתום עוד אנשים, אני מציע שיהיה דיון בוועדת הכלכלה. נביא את ראשי הרשויות ונדון איך לקדם את העניין הזה. אני חושב שזה נושא ששווה לדון בזה. אדוני לא יכול להציע ועדה,

אם יש הצעה נוספת, נראה מה ההצעה הנוספת.

התנגדות לוועדה. אדוני שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אתה יכול לחזור למקום. אדוני השר, כבוד היושב-ראש, שמעתי את התשובה המפורטת, ממש מאלפת, מקצועית. אבל אין קשר בין מספר הנהגים הערבים, הלא-יהודים, בוא נאמר, שנהרגים בתאונות דרכים, שמעורבים בתאונות דרכים, ובין התשתיות בתוך הכפרים. השר התייחס בעצם לתשתיות שנמצאות בתוך היישובים הערביים,

אבל התאונות וההרוגים שעליהם מדבר חבר הכנסת זחאלקה, הוא מדבר בעצם על מספר ההרוגים בכבישים, בכבישי ישראל. זה לא קשור לתשתיות שבתוך היישובים. אני רוצה לומר שלדעתי, איך שאני רואה את הדברים, יש יותר קלות ראש, הייתי אומר, בנהיגה של אותם שנוהגים בדרך כלל במשאיות, והמעורבות שלהם הרבה יותר קשה והרבה יותר קטלנית. פה אני אומר שכן צריך להשקיע, אולי בהסברה, כמו שכבוד השר אמר. לכן אולי יש עניין לדיון ברמה של חינוך בנושא הזה. מה אדוני מציע? אני לא, ועדה. אם כך, אנחנו מצביעים, ברשותך השר, על ועדה מול הסרה. מי שבעד זה ועדה, מי שנגד זה הסרה. בבקשה, הצבעה. בעד זה ועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 7, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא מעורבות האוכלוסייה הערבית בתאונות דרכים בשנת 2009, תועבר לוועדת הכלכלה. לפני שאנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום, הודעה של מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 2), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 3), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 10), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון), התש"ע 2010, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. אנחנו נעבור, אם כך, להצעה לסדר-היום. שתי ההצעות האחרונות הן לפנים משורת הדין, מאחר שאנחנו בעצם גמרנו עם ההצעות לסדר-היום, אבל כפי שסוכם הן יהיו קצרות יותר. הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת חנין זועבי, מס' 3722: מעצר המוני של אזרחים ערבים בנגב ודוח המשרד לביטחון פנים על העלייה בפגיעה בתשתיות בנגב. לאחר מכן ישיב השר עוזי לנדאו במקום השר לביטחון פנים. לאחר מכן יש השאילתות, אדוני שר התחבורה. סדר הדברים הוא שקודם כול יש הצעות לסדר-היום ואחרי זה הנושא האחרון על סדר-היום הוא שאילתות. אדוני היושב-ראש, תודה, תודה לכבוד השר שנשאר, חברי הכנסת, התפרסם השבוע דוח שמצביע על עלייה של 78% בפגיעה של אזרחים ערבים בנגב בתשתיות המדינה. אבל אני קודם כול רוצה להעיר על השפה. זה אזרחים ערבים לחוד ותשתיות המדינה לחוד. אני מבינה שהתשתיות הן גם כן לאזרחים ולא רק למדינה. עכשיו, יש דוח פנימי שהוגש למשרד לביטחון הפנים, יש היערכות. מצד שני, אין אף אחד, לא שמענו, ואין היערכות ולא נדלק אור אדום בגלל עובדה, למשל, שכפר-טוויל נהרס השבוע בפעם ה-44. אני לא מצדיקה, עכשיו אני אקשר. המשמעות של המספר הזה היא שאנשים, משפחות, ילדים,

צעירים ומבוגרים הוצאו מבתיהם בפעם ה-44. איבדו את רכושם 44 פעמים. איבדו את קורת הגג 44 פעמים ואיבדו את זכויות היסוד שלהם 44 פעמים. אין שבוע שאנחנו לא עולים פה ומדברים על הסלמה ביחס המדינה לאזרחים הערבים, במיוחד לאזרחים בנגב ובמיוחד בסוגיית הריסת הבתים והפקעת האדמות. אבל אנחנו כנראה מדברים על הסלמה שנהפכה לנורמה. גם אם חברי הכנסת, אולי החברה, יכולים לקבל את הנורמה הזאת, אנחנו וכנראה הערבים בנגב וכל האנשים שאכפת להם מזכויות אדם לא יכולים לקבל את המציאות הזאת כנורמה. בני שבט, אל-טלאלקה ואל-עראקיב, תושבי לקיה לא יכולים לקבל זאת, ולא ניתן להפוך הריסת בתים לנורמה ואחר כך לדבר על פגיעה בתשתיות המדינה, כאשר אין כל קשר בין תשתיות אלה, כנראה, לבין רווחת האזרחים והאינטרסים

בדוח שהתפרסם דובר על 148 אירועים של פגיעה בתשתיות לעומת 97 בשנה שעברה. אני רוצה לשאול: אילו תשתיות נפגעו? איפה נמצאות אותן תשתיות? על אילו אדמות? מדוע הונחו או נבנו שם? מה התפקיד של התשתיות האלה? האם הן תורמות לרווחת האזרחים בנגב? כן מדברים על אלימות האזרחים הערבים. מצד שני, מתעלמים מאלימות המשטרה. אלימות אנשי הסיירת הירוקה,

דרך אגב, אחראים להריסת כל דבר שהצבע שלו הוא ירוק, והם אחראים להריסת עשרות דונמים של יבולים. מדברים על אלימות, מתעלמים מדוחות רשמיים, למשל מדוח ועדת-אור, שפירט את אלימות המשטרה ויחסה כלפי האוכלוסייה הערבית. אני מקצרת. מדברים על אלימות האזרחים הערבים, מתעלמים מהעובדה כי קרן-קיימת פתחה בשנים האחרונות במסע של נטיעת אלפי עצים בשטח של אלפי דונמים שרובם נמצאים בבעלות ערבית, או לפחות, כמו שהמדינה אומרת, קיימות לגביהם תביעות

אדוני היושב-ראש, לא צריכים רק לדבר על פגיעה בתשתיות, כן צריכים לדבר על פגיעה בתשתיות, אבל אני חושבת שקודם כול צריכים לדבר על פגיעה בבני-אדם, על שבטים ומשפחות שלמות שנותרו ללא אדמות לעבד, ללא בית לגור. מתחילים בנקודת זמן נוחה, מתחילים מהמקום הנוח. חותכים את נקודת הזמן ואת נקודת המקום, בוחרים את ההתחלה בסלקטיביות ומחליטים כי זו המציאות ואלה הן העובדות. אלה הם פולשים ואלה הם בעלי המקום, אלה פושעים ואלה חוקיים. אלה בעלי מודעות נמוכה לטבע ואלה בעלי מודעות גבוהה לטבע. זהו מצב מוכר,

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, בדיבור בין אזרחים ערבים לבין אזרחים יהודים במדינה. זה אופייני וטבעי שהאזרחים הערבים ירצו להתחיל מהשאלות: כיצד התהווה המצב הקיים? איך קרה שאדמות נעלמו? איך קרה שאין קשר בין אזרחים לבין תשתיות? איך קרה שתשתיות מנוכרות לאזרחים? אני רוצה להגיע לפתרון, כי זו באמת אינה אחריות של המשרד לביטחון פנים. כשמדברים, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, על מצוקת הערבים בנגב, חייבים לדבר על טיפול מערכתי, לא על פתיחת נקודת משטרה פה ושם. טיפול מערכתי הוא לא טיפול של משטרה בנגב. הוא לא ישיבות של מפקד מחוז הדרום עם מפקד הסיירת הירוקה על אילו יבולים להשמיד או אילו בתים להרוס, שזה מה שקורה בדרך כלל. הטיפול המערכתי מתחיל בהכרה במציאות,

במציאת פתרון עבור אלפי אזרחים ערבים בנגב. בואו נשמע את דברי השופט גולדברג, שאמר כי הבדואים בנגב אינם פולשים וצריכים להפסיק להתייחס אליהם כפולשים. הם הגיעו לנגב לפני מאות שנים. כמו שאמרתי, ואני מסיימת, לא מספיק להוסיף נקודות שיטור אלא צריכים פתרון מערכתי. בסופו של יום, החסות שנותן המשרד לטיפול באזרחי הנגב, כמו שקוראים לזה, אומרת הכול.

היא פרספקטיבה אלימה והיא פרספקטיבה כוחנית.

היא אולי תגובה טבעית, אינסטינקטיבית, להגן על הקרקע, להגן על הבית, ולזה לא קוראים פגיעה בתשתיות. צריכים לשים לב, והנקודה המרכזית היא לא הפגיעה בתשתיות אלא הפגיעה באזרחים.

ישיב השר לתשתיות לאומיות, השר עוזי לנדאו, בבקשה, במקום השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ. לאחר מכן נעבור לשאילתות לשר התחבורה. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת חנין זועבי, אני אקרא, תחילה, את תשובתו של השר לביטחון פנים, כפי שמסר לי אותה: חברת הכנסת זועבי ביקשה לדון במצב אזרחים ערבים בנגב והעלייה בפגיעה בתשתיות באזור הנגב. פגיעה בתשתיות הינה מהמכות הקשות בישראל בכלל ובתחום מרחב הנגב בפרט. מדובר בפגיעה במתקני תקשורת,

חשמל, מערכות מים, שלטים בכבישים, ציוד של מע"צ, מסילות רכבת ועוד. עיקר הבעיה היא בערים באר-שבע, דימונה ורהט ובגזרת תחנת העיירות. החל מינואר 2010 נרשמו 148 אירועי פגיעה בתשתיות בתחום מרחב הנגב, עלייה משמעותית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שבה נרשמו 79 אירועים. לפגיעה בתשתיות השלכות קשות והיא גורמת לשיבושים במתן שירותים למוסדות שונים ואף למוסדות ביטחוניים. הפגיעה גורמת בין היתר לסיכון חיי אדם בנתיבי תעבורה, בשל הסרת שילוט ומעקות בטיחות, היזק לפנסי תאורה וחשיפת חוטי חשמל. מדובר בעבירות פליליות חמורות בעלות עניין ציבורי רב, והנזק הכספי נאמד במאות אלפי שקלים. במחצית הראשונה של שנת 2010 עוכבו או נעצרו עשרות חשודים, מרביתם המכריע בני העדה הבדואית. במהלך חודש יוני 2010 נעצרו 20 חשודים משבט אל-טלאלקה. כנגד שמונה מהם הוחלט להגיש כתב-אישום בבית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, בצירוף בקשה למעצר עד תום ההליכים. כתב האישום מייחס לחשודים עבירות חמורות שבוצעו במהלך השנה האחרונה, הכוללות, בין היתר, סיכון חיי אדם, פגיעה בעצי תרבות, עקירת אילנות והשחתתם, איומים, היזק והצתה. לסיכום, כשר לביטחון הפנים הנני, כלומר השר אהרונוביץ, מחויב לשמירת החוק ולאכיפתו, ואמשיך לעשות את כל הדרוש לשם כך. המצב בדרום חייב להשתנות דרמטית, ויש לפעול כדי לצמצם את נתוני הפשיעה. עם זאת, האוכלוסייה הבדואית הינה מרכיב חשוב באוכלוסייה הישראלית, ואני פועל רבות כדי לקרבה. בשבוע שעבר סיירתי בדרום ונפגשתי עם מנהיגי העדה הבדואית כדי לרתום אותם למאבק בפשיעה. כולי תקווה ששיתוף הפעולה יניב תוצאות לטובת כולנו. ואני מבקש להוסיף, חברת הכנסת זועבי: את מוסרת שאין כל קשר, כפי שאמרת, בין התשתיות ובין רווחתם של האזרחים הערבים. אני רוצה לומר לך, האזרחים הערבים בנגב נהנים ממתקני תקשורת. הם מדברים בסלולרי, הם מדברים בטלפון. מי שחי במדינה מודרנית צריך, ככל אזרח, ליהנות מהם, והם נהנים מהם כהלכה וכראוי, כפי שצריך.

כאשר מייצרים חשמל בגז, זיהום האוויר קטן. מחשמל הם נהנים ככל אחד וכך ראוי, וכך ממערכות מים, וכך משילוט בכבישים וכך מציוד של מע"צ ומסילות רכבת. אני הייתי מצפה מחברת כנסת בישראל לפנות לציבור הזה, אם יש לה קשר אליו, ולא לעלות ולהסית אלא להסביר לציבור הזה כיצד צריך לשמור על התשתיות. לא רק שאחרים לא ייפגעו בתאונות דרכים כאשר מדובר בידויי אבנים, אלא הם עצמם נהנים מן התשתיות האלה. אני מתפלא שחברת הכנסת חנין זועבי, על הדברים האלה איננה אומרת דבר, איננה באה לאוכלוסייה שיש לה השפעה עליה ותובעת ממנה להתנהל כאוכלוסייה שהיא בת-תרבות. אני מסכים בכל לב שאם מתנהגים, לכל אוכלוסייה, בכוח לא ראוי, צריך להעמיד את האנשים המתנהגים באלימות על מקומם ולמצות אתם את הדין. אבל אני שומע את חברת הכנסת זועבי, כמו בפרשת המשט, מתגוללת על משטרת אכיפת החוק במדינת ישראל, שאת היית צריכה לתמוך בה שתבוא ותשמור על התשתיות. איפה תפקידך כחברת כנסת, שחייבת לדאוג לשלטון החוק במדינת ישראל? אומרת חברת הכנסת זועבי שהתושבים בנגב הגיעו לנגב לפני מאות שנים. אגב, זו שטות, מיעוטם הזניח חי שם מאות שנים. הנגב היה ריק, רובם המכריע, מאז קום המדינה או מתחילתה של הציונות. אבל אם זו באמת מולדתם, אז כל מה שקשור בשרפה ובהצתה של עצי תרבות, של אילנות, כך מתנהגים אנשים שסבורים שזו מולדתם? מי שחושב שזו מולדתו ישרוף עצים? כך יכול להתנהג מי שזו לא מולדתו, מי שלא אכפת לו שהכול יישרף. אני הייתי מצפה מחברת הכנסת זועבי, כשהיתה במשט הטורקי, לבוא ולומר לאנשים שהניפו שם אלות ולומים וסכינים, לקרוא להם להפסיק לפגוע בחיילי צה"ל. זה היה תפקידך כחברת כנסת בישראל. אבל הדוגמה שאת נותנת לכול, שאפשר להסית ואפשר להדיח ואפשר לפגוע רק מסיבות לאומניות. אני מצפה מחברי כנסת במדינה הזאת שידאגו,

לרווחת האוכלוסייה, שידאגו לשמירת החוק, שידאגו לפיתוח תשתיות. גם האזרחים הבדואים שחיים בנגב זוכים לקצבאות ילדים, כמו כל אזרחי המדינה, זוכים לביטוח רפואי חינם, לשירות בבתי-חולים. תסתובבי במזרח התיכון הזה, מי זוכה לבתי-חולים ולשירות רפואי חינם, לקצבאות ילדים? באיזה מקום במדינה מאלה שסובבות אותנו מותר לדבר בשפה שאיננה ערבית? את כאן יכולה לדבר ערבית, זה חלק מן הדברים שישראל מתגאה בהם. אבל החוצפה שלך לבוא ולנצל את הבמה הזאת, את חירויות האזרח שאנחנו מתגאים בהן, להסתה, לדבר מכאן כאילו היית שגרירתו של הטרור, מתוך הפרלמנט שלנו, משהו כנראה פגום אצלנו בכך שאנחנו מאפשרים לתופעה הזאת להתפתח ולהמשיך ולפרוח. אני אינני חושב, אני אגיד אחרת: במלחמת העולם השנייה היה

אדם בשם אוסוולד מוסלי, סר אוסוולד מוסלי, ראש המפלגה הנאצית הבריטית. בזמן המלחמה של בריטניה בחיה הנאצית הושיבה אותו אנגליה הדמוקרטית במעצר-בית. הם יודעים יפה איך מצד אחד לשמור על הדמוקרטיה, ומן הצד השני לשים את אויביהם שקמו בתוכם במקומם. אני לא מציע, חברת הכנסת זועבי, שתשבי במעצר-בית, אבל אני כן מציע לפרלמנט שלנו ולאזרחי ישראל להתנהג לכל מי שמנצלים את המערכת הזו, גם את הדמוקרטיה שבה וגם את היתרונות הכלכליים, ציינתי אותם קודם,

ואני מציע לך להתחיל להעריך את המקום שבו את חיה, כולל את חירויות האזרח, כולל היתרונות, וכאשר את

עם קולגות שלך במדינות שסובבות אותנו, תסבירי להם מה ההבדל בין המדינות הסובבות ובין מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, כמדינת רווחה, כמדינה שמתייחסת כפי שצריך, באורח ראוי, באורח מכובד, למיעוטים שחיים בקרבה. ואני מקווה שכך נמשיך לעשות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

מה אדוני מציע?

הדבר היחידי זה להסיר את ההצעה הזאת מסדר-היום. זה הדבר היחיד שההצעה הזאת ראויה לו. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, זה בעד דיון במליאה, מי שנגד זה להורדה מסדר-היום. מי שזה בעד, בעד מה? דיון במליאה, לפי הצעת המציעה. מי שנגד, זה בעצם הורדה מסדר-היום, כפי שהצעת. בבקשה, הצבעה. בעד זה מליאה.

נגד זה הורדה, או הסרה מסדר-היום. ההצעה שלא לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה.

6. לפיכך, ההצעה לסדר-היום בנושא: מעצר המוני של אזרחים ערבים בנגב ודוח המשרד לביטחון פנים על העלייה בפגיעה בתשתיות בנגב, של חברת הכנסת חנין זועבי, הוסרה מסדר-היום.

אנחנו עוברים עכשיו באמת לנושא האחרון בסדר-היום, שזה שאילתות לשר התחבורה. בבקשה, אדוני שר התחבורה. תשיב על השאילתות בנושאי תחבורה ובטיחות בדרכים. אנחנו נעבור, ברשותך, כשתגיע לדוכן, לשאילתא הראשונה, 633, של חבר הכנסת איתן כבל, והנושא הוא: כביש מס' 70. אדוני, אם זה מוכן לפניך, אנחנו נודה לך על דברי תשובתך. מס' 633, של חבר הכנסת איתן כבל.

הכנסת איתן כבל שאל את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ביום כ"ז בטבת התש"ע (13 בינואר 2010): היום פורסם ב"ידיעות אחרונות",

בכביש 70 אין שוליים, אין תאורה, והנסיעה מסוכנת ביותר, מצב שגרם לתאונות קטלניות ולסכנה ממשית לחיי אדם. רצוני לשאול: מה ייעשה כדי לתקן את מצב הכביש למען שמירת חיי אדם? לגבי שאילתא

2. הקילומטרים 67 69, ג'דיידה, הקמה והסדרה של צמתים לאורך התוואי, שדרוג הכביש, הפיכתו לדו-נתיבי לכל כיוון עם מפרדה קשיחה במרכז ותאורה. עלות הפרויקט: 27 מיליון שקלים. הפרויקט עתיד להסתיים בחודש אוקטובר 2010. 3. הקילומטרים 66 67, טיפול במיסעת הכביש והקמת מפרדות קשיחות במרכז הציר. עלות הפרויקט: 13 מיליון שקלים.

הסתיים בחודש יוני 2010. 4. צומת כפר-יאסיף, הסדרת הצומת, כולל מערכות ניקוז, מעגל תנועה, תאורה וגינון. עלות הפרויקט: 8 מיליוני שקלים. הפרויקט נמצא כעת בביצוע. 5. קילומטרים 75 76, הסדרת עקומה בסמוך ליישוב נתיב-השיירה, כולל הקמת מפרדה בין הנתיבים, הפיכת הכביש לדו-נתיבי ודו-מסלולי, תאורה וניקוז. עלות הפרויקט: כ-15 מיליון שקלים. המכרז לביצוע הפרויקט יפורסם בחודש אוגוסט 2010. 6. צומת חניתה, מפגש כביש 70 עם כביש 899, החברה מתכננת לבצע צומת מעגלי, כולל מערכות ניקוז ותאורה, שיקום המיסעה וטיפול בסדקים לאורך הכביש לצורך שיפור הבטיחות לרוכבי האופניים. תחילת העבודות בחודש יולי 2010. 7. צומת טל-אל, בסיכום ישיבה שנערכה בראשותי במועצה מקומית ג'דיידה-מכר סוכם כי הפרויקט, המקודם תכנונית על-ידי החברה הלאומית לדרכים, יהיה מוכן למכרז עד סוף השנה, ויבוצע בכפוף לאישור תקציבי. כאמור, החברה הלאומית לדרכים, באישור משרד התחבורה, מבצעת פרויקטים רבים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לטיפול במפגעים השונים בכביש, וזאת נוסף על הטיפול האחזקתי השוטף בו. אני תקווה כי כלל המאמצים יישאו פירות ויבטיחו את בטיחות הנוהגים בכביש. תודה רבה, אדוני השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני השר, תודה על התשובה המפורטת. רק רציתי להעיר את תשומת לבך, ואני לא יודע אם זאת אשמתך או אולי לא, אני פשוט מעלה את זה כתהייה. השאילתא הוגשה ב-13 בינואר 2010,

זה כבר, חצי שנה בדיוק, בדיוק חצי שנה. השאילתא הוגשה ב-13 בינואר 2010,

לפני היותך שר, אתה קודם כול חבר כנסת. על זה נאמר, אתה יודע, אין לנו יותר מדי כלים. החלק המרכזי בשאילתות הוא הזמינות של התשובה,

כבר עבר זמנו בטל קורבנו. אני בקושי זוכר כבר איפה זה כביש 70. אני יודע בדיוק, אני נוסע שם הרבה, אבל אני אומר את זה קצת בבדיחות הדעת. ואני אומר את זה מבלי לכוון את זה בוודאי לא לאדוני השר, אבל אני אומר את זה לנו. קודם כול, אני מקווה שהתשובות מוכנות בדרך המהירה ביותר. אני מתנצל על האיחור, אבל אני רוצה לומר שאני מאלה שמרבים להשיב כאן על שאילתות, וכל פעם,

הכמות היא גדולה, לא תמיד מגיעים חברי הכנסת ששואלים, אבל את התשובות אנחנו מכינים, וכנראה התור הוא ארוך. מאחר שאני מרבה להשיב, ועדיין השאילתות מצטברות, כנראה זה גם עניין של כמות. בכל מקרה, יש יתרון אחד בעניין, שמחודש ינואר ועד היום כבר בוצעו דברים והיו יכולים לדווח על עוד דברים שבוצעו. אם כי ההערה היא נכונה, ואנחנו צריכים לעשות את המקסימום, בינואר כבר שאלה התוכניות. כדי להשיב במועד על שאילתות. תודה רבה. שאילתא 642, של חבר הכנסת יואל חסון, תועבר לפרוטוקול. חבר הכנסת יואל חסון שאל את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ביום כ"ז בטבת תש"ע (13 בינואר 2010): פורסם כי זכיינית פרויקט הנתיב המהיר לתל-אביב ביקשה להתיר לה לבטל את חוזה הזיכיון. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע מבקשת החברה לבטל את הפרויקט? 3. מה יעשה משרד התחבורה בעניין? 4. האם תפנה המדינה לזכיין אחר, או תשלים את הפרויקט בעצמה? תשובת שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ: (לא נקראה,

1 4. השאילתא של חבר הכנסת נוגעת לפרסומים בכלי התקשורת בתחילת השנה על

התעופה לבקשות פטור נוספות לעוברים במעברי הגבול היבשתיים, דוגמת כלל ציבור הסטודנטים הישראלים הלומדים בחו"ל, 3. אין הצדקה למתן הנחה זו מהטעמים הנכללים במתן הפטור,

הבחירה ללמוד בחו"ל היא החלטה אישית של התלמיד, היכול לבחור ללמוד במוסד להשכלה גבוהה בישראל, אם כי לגבי התשובה הזאת, אני פחות נלהב מהתשובה שהועברה. לאור כל הטעמים לעיל, אין כיום פטור מתשלום אגרת מעבר לסטודנטים הלומדים בירדן.

שאלה נוספת, בבקשה,

כבוד השר, בעבר היו פניות כאלה של הסטודנטים גם לשלטונות ירדן וגם לשלטונות בישראל. ירדן נענתה לבקשה, והיא אכן נותנת פטור לסטודנטים בכניסה לירדן, והיום יש פטור גם ביציאה מירדן. כלומר, יש פטור מטעם ירדן. יש רשימה מסודרת של הסטודנטים שלומדים בירדן, יש תעודות, יש רישום, הכול מסודר, כך שמספר האנשים הוא מתוכם, כלומר, לא מדובר במשהו שהוא לא מוגדר. הרשימה נמצאת במסוף הירדני. אלה אותם אנשים שעוברים במסוף הישראלי.

דבר שני, כשחוקק החוק לא היה מצב שבו אנשים כל שבוע או כל שבועיים נוסעים לחוץ-לארץ וחוזרים מחוץ-לארץ.

סטודנטים שלומדים בחו"ל נוסעים פעם בשנה, זה לא מוסיף ולא מוריד. אבל סטודנטים שנוסעים כל שבועיים, זה מכביד עליהם. אני מציע,

לשקול את זה שנית, ואפילו לבדוק מה קורה במסוף הירדני, ואם ירדן יכלה לעמוד במעמסה, גם ישראל יכולה לעמוד בה.

תודה רבה. אני חוזר על מה שנאמר. המעברים האלה מתקיימים בעיקר מאגרות שנגבות לפי חוק, והקריטריונים למתן פטור הם, כמו שאמרתי, קריטריונים ברורים, נובעים מאינטרסים מדיניים או הומניטריים. הקבוצה של הסטודנטים היא מבורכת, אבל היא לא נמנית עם הקבוצה. זה שהיא מוגדרת, כמו שחבר הכנסת זחאלקה אומר, היא מוגדרת, אבל ההגדרה לא עונה על הבעיות שהעלתה כאן רשות שדות התעופה בהתייחס לקבוצות אחרות שיבקשו. קודם כול, הנזק הישיר, של 6.5 מיליוני שקל, והרשות מחויבת לפעול לפי בסיס כלכלי,

הקבוצות האחרות שיבואו ויבקשו, ואני מדבר לפי הקריטריונים של מדינת ישראל,

לפי תשובת הרשות, אין אפשרות להיענות לבקשה הזאת. נתן להם פטור. תודה רבה. נעבור לשאילתא הבאה, 706, של חבר הכנסת מסעוד גנאים, לפרוטוקול. חבר הכנסת מסעוד גנאים שאל את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ביום כ"ו בשבט התש"ע (10 בפברואר 2010): עשרות נוסעי קו 169 מאזור סח'נין,

זאת בניגוד לאינטרסים של הנוסעים שלמענם הוקם הקו. רצוני לשאול: 1. האם התלונות שהועלו ידועות לכם? 2. מה ייעשה כדי לשרת את הנוסעים בצורה נוחה ומהירה? 3. מה היא תשובתכם על שש הבקשות שבסוף המכתב המצורף? תשובת שר התחבורה והבטיחות

להיות שירות נוח ויעיל שיספק את השירות הטוב ביותר לכלל הנוסעים. כל תופעה של גידוף או יחס לא ראוי מצד נהג ראויה לגינוי ופוגעת במאמצינו לשפר את התחבורה הציבורית ולעודד את הנסיעה בה. לגופו של עניין, השאילתא הועברה להתייחסות אגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ולהלן התשובה: המקרה המתואר בכתבה שצורפה לשאילתא של חבר הכנסת אינו מוכר לאגף התחבורה הציבורית. אגף התחבורה הציבורית מעוניין לטפל בכל בעיה של השירות הניתן לתושבים, ובכלל זה בתלונה זו. כדי לטפל בתלונה האמורה יש להעביר אותה לאגף התחבורה הציבורית, שיפתח בחקירה, ואם יימצאו ראיות יועבר התיק לטיפול מחלקת התביעות לבחינת אפשרות להגשת תביעה נגד הנהג והחברה. חברת "אגד" רשאית לבצע בדיקות כאלה במסגרת הארגונית, והמשרד אינו מתערב בהליכי המשמעת הפנימית של "אגד". אם יימצא כי יש בסיס לתביעה נגד הנהג והחברה, היא תטופל ללא קשר לבדיקות הפנימיות שחברת "אגד" עורכת.

אדוני, שאלה נוספת?

אוקיי, תודה. אנחנו נעבור לשאילתא 979, של חבר הכנסת זאב בוים, שתועבר לפרוטוקול. חבר הכנסת זאב בוים שאל את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ביום כ"ז בסיוון התש"ע (9 ביוני 2010): מתחילת השנה נהרגו 29 רוכבי רכב דו-גלגלי. מדובר בעלייה של יותר מ-100% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

1. מה הוא ההסבר לגידול במספר הרוכבים ההרוגים? 2. מה נעשה לטיפול בבעיה? 3. מה היא הפעילות השוטפת במסגרת התוכנית השנתית למגזר זה?